את מליאת הכנסת. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה,

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 12) (ריבית מיוחדת והתיישנות), התשפ"ב 2022, הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון מס' 11), התשפ"ב 2022. תודה. שרת התחבורה פה? מגיעה. חבר הכנסת אבוטבול, נראה לי שאיני זקוק לעזרתך. מה דעתך? הינה שרת התחבורה, בזמן, אין לה פקקים והכול בסדר, והיא אחת השרות שמגיעות להשיב על כל השאילתות.

בבקשה, חבר הכנסת אבוטבול, תיגש לצידי האולם. בבקשה, חבר הכנסת אבוטבול, היצמד לנוסח השאילתה.

בשל עבודות בכביש בירושלים, כמובן, צומצם משמעותית מספר תחנות האוטובוס של כל הקווים הבין-עירוניים, וכל התחנות באזור בר אילן בוטלו. רצוני לשאול: 1. מדוע לא נקבעו תחנות חלופיות להורדת הנוסעים באזור בר אילן? 2. למצער, מדוע לא מתאפשר לבאים לעיר מעבר לאוטובוסים עירוניים בלי תוספת תשלום? אלה השאלות שאנחנו שואלים. את יודעת, שם בבר אילן אלה עבודות של הרכבת הקלה וכל הדברים.

חבר הכנסת אבוטבול, על השאילתות החשובות האלה. אז יש פה שני עניינים שאתה מתייחס אליהם, אחד הוא התעריפים והשני הוא השינויים בדרכים, כל הסדרי התנועה שנגרמים מכך שיש בעצם עבודות הכנה לקו החדש של הרכבת הקלה, שכמו שאתה יודע, ברגע שיש רכבת קלה, ובירושלים אנחנו רואות ורואים את זה מצוין, כמה היא משפרת את איכות החיים, כמה היא משפרת את יכולת התנועה ואת חופש התנועה של הציבור הרחב, בפרט,

לאלה שמבינות ומבינים שתחבורה ציבורית היא-היא הדרך להתנייע ממקום למקום. בוא נתחיל מהעניין הזה של, בקשר לשינוי מסלול הקו, כאמור, הקו הירוק של הרכבת הקלה, אלה העבודות שגורמות להסטות בציר בר אילן, וזה באמת מוביל לצמצום הנתיבים והאטה משמעותית במהירות הנסיעה בציר, וגם לפגיעה ברמת השירות. זה מובן מאליו, אבל ברור שזה למען שיפור דרמטי בשירות שיהיה כשהקו יתחיל לפעול. בשבועיים האחרונים בוצעה פעימה אחרונה של ההסטות, ואנחנו מזהות שיפור משמעותי בשירות מבחינת משך זמן הנסיעה שמבצעים הקווים הבין-עירוניים בתוך העיר, מבחינת אמינות השירות לנוסעות והנוסעים ומבחינת המענה לחוסר הוודאות, לעומסים שנוצרים בתחנות לאורך האיסוף, נוסף לשיפור דרמטי בשגרת החיים של תושבות ותושבי האזור, שנהנים מזרימת תנועה טובה בציר בר אילן ואיכות חיים משופרת. צריך לציין גם שמשתמשות ומשתמשי הקווים שהוסטו מציר בר אילן, רבות ורבים מהם שלא מתגוררים לאורך הציר הזה, כמו תושבות ותושבי רמות, רמת שלמה,

גבעת שאול והר נוף, גם הם עשו עד היום נסיעה משלימה בשירות העירוני כדי להגיע לציר בר אילן. היום, לאחר ההסטה של חלק מהקווים לציר המת"צ החדש או לנקודת הקצה, יש משתמשות ומשתמשים שנאלצו לבצע מעבר קודם ועכשיו יוכלו להגיע לנקודת המוצא בלי נסיעת מעבר, יש כאלה שעדיין יצטרכו לעשות נסיעת מעבר. כן, אבל עדיין זה עולה למשלמים ולמשלמות.

תן לה לסיים, בבקשה, חבר הכנסת אבוטבול. שב במקומך. אם תהיה לך שאלת המשך אני אאפשר לך.

באשר לתעריפים, אני שמחה לבשר לאדוני שאכן בדיוק אלה הדברים שראינו לנגד עינינו, יחד עם עוד מטרות חברתיות רבות, כשתכננו את מהפכת "דרך שווה", שהיא מהפכה שמשפרת באופן ניכר את התעריפים של התחבורה הציבורית לנוסעות ולנוסעים. בדיוק הדבר הזה, שלא יכולת להשלים נסיעה באותו כרטיס, הוא הדבר שהמהפכה הזאת באה לתקן, והיא אכן תתקן, משום שעכשיו אתה תשלם לפי המרחק שאתה נוסע ולא לפי איזה אוטובוס עלית עליו, ובמחיר של נסיעה מקומית תוכל להחליף כמה אוטובוסים שצריך ולנסוע כמה שאתה רוצה בתוך 15 ק"מ, מרחק עצום, ובמשך שעה וחצי. ערים בודדות שהדבר הזה היה קיים בהן לפני שתיכנס לתוקף המהפכה ב-1 באוגוסט היו אסירות תודה. קיבלנו ללא הרף פניות מציבור שאמר: למה אין אצלנו את הסידור הזה של 90 הדקות? גם אנחנו רוצות ורוצים. ועכשיו, באמת, במקום למעלה מ-80 תעריפים שונים, שהיית צריך לעבור ולהחליף ולקנות עוד כרטיס ועוד כרטיס אם היית צריך לעבור אוטובוס, עכשיו קודם כול החישוב הוא רק לפי מרחק, לא לפי שום קומבינה אחרת, והוא מאפשר נסיעה כביכול עירונית, מקומית, למרחק של 15 ק"מ למשך שעה וחצי. זה כולל,

מעבר גם בתוך הרכבת הקלה בירושלים, גם היא נכללת בתוך השעה וחצי ובתוך 15 הק"מ האלה. אני רוצה להגיד יותר מזה. האפשרות לקנות, במיוחד בגליל, בנגב, ביו"ש, בגולן, את כרטיסי האזור, חופשי-חודשי אזורי, שמקנה יכולת לנסוע ברדיוס של 40 ק"מ באופן בלתי מוגבל לחלוטין בתעריף של 99 שקלים בלבד, ולילדות-ילדים,

גמלאיות-גמלאים, זכאיות-זכאי ביטוח לאומי וסטודנטים זה 49.5 שקלים, אני מזכירה: בנות ובני 75 ומעלה לא ישלמו בכלל על תחבורה ציבורית, כולל לא על הרכבת הכבדה כך שאנחנו בדיוק ראינו לנגד עינינו קהלים כמו הציבור החרדי, שהם באמת האנשים שמשתמשים הכי הרבה בתחבורה הציבורית, ונוסעות משפחות שלמות מקצווי הארץ לקצה לשבתות, לאירועים, ועד היום היו צריכים לשלם על כרטיסים בודדים יקרים מאוד למרחקים כאלה. היום תהיה להם, מ-1 באוגוסט, אפשרות לרכוש כרטיס חופשי ארצי, שגמלאיות וגמלאים, ילדים, נוער, זכאי ביטוח לאומי, ישלמו עליו 112 שקלים לחודש, לנסוע באופן חופשי במשך החודש בכל רחבי הארץ. לאדם שהוא לשמחתו ללא מוגבלויות ולא בגיל השלישי ולא ילדות וילדים זה יהיה 225 שקלים, אבל זה נותן בדיוק לציבור שעד היום היה צריך לשלם, כמו שאתה מתאר,

עוד כרטיס ועוד כרטיס ועוד כרטיס נותן לו את האפשרות להשתמש בתחבורה הציבורית בצורה המשתלמת ביותר. אז בעניין התוואי, בעניין ההסטות של התוואי, הדבר הזה הוא פשוט תוצאה של עבודות לשיפור התחבורה הציבורית, והוא דבר שהוא כבר משתפר והוא ייפתר. לעניין התעריפים, ב-1 באוגוסט, אני מבטיחה לך, אתה תראה שבמיוחד משפחות חרדיות, אבל בוודאי המשתמשות והמשתמשים בתחבורה הציבורית, יחסכו באמת מאות שקלים בחודש על השימוש בתחבורה הציבורית. יש לך שאלת המשך?

אני רוצה לשאול שאלת המשך, כבוד היושב-ראש.

התחבורה הציבורית שפרסמת התבקשו הנוסעים היהודים לענות ולשייך את עצמם שם לאחת משתי הקטגוריות: חרדים ולא חרדים. מדוע לכתחילה סווגו הנוסעים כך, כאילו אין בארץ מגזר מסורתי או חילוני או דתי-לאומי? כמה מתוך 150,000 משתתפי הסקר הם חרדים? האם הסקר הונגש גם לציבור הנוסעים שאינו מחובר לאינטרנט, כדי שיהיו לך תוצאות אמת? זו השאלה.

שוב אני מודה לך על השאלה המצוינת, חבר הכנסת אבוטבול.

כמו שציינת, האמת היא שהמילה "סקר" היא פחות מתאימה פה, זה יותר שיתוף ציבור, הדבר הזה שעשינו. 150,000 אישה ואיש, אדוני היושב-ראש, אני לא חושבת שהיה אי פעם במדינת ישראל שיתוף ציבור שהשתתפו בו כל כך הרבה אזרחיות ואזרחים. זה רק מראה עד כמה הסוגיה היא כל כך בוערת ונוגעת, ואנחנו יודעות עד כמה מצב התחבורה הוא מורכב,

כמה הזנחה לאורך כל כך הרבה שנים הייתה, שהציבור, היא באמת משוועת לפתרונות. קודם כול, התשובה היא שהרבה מאוד אזרחיות ואזרחים קיבלו הזדמנות להשיב שלא באמצעות האינטרנט. הייתה חברה שפיזרה ברחבי הארץ, במוקדים שהציבור מסתובב-מסתובבת בהם, סוקרות וסוקרים, אנשים שהלכו עם שאלונים כתובים והנגישו ונתנו לאנשים הזדמנות לענות. גם בערים חרדיות? בכל רחבי הארץ, אני בטוחה שגם בערים חרדיות. אבל אני רוצה להגיד שהציבור החרדי נוסע גם למקומות, הוא נוסע לא רק בתוך הערים החרדיות, ברוך השם. בוא, אנחנו מדינה, אנחנו מתערבבות ומתערבבים. אני שואפת לזה שנתערבב גם יותר, אבל בוודאות הציבור החרדי קיבל הזדמנות לנגישות רבה לשיתוף הציבור הגדול הזה. להגיד לך כמה השתתפו כאלה וכמה כאלה, אני עדיין לא קיבלתי את התוצאות, לא הגיעו עדיין לשולחני, זה עדיין בעיבוד. ברגע שיהיו התוצאות אנחנו כמובן גם נפרסם אותן, כי זה דבר שחשוב שנדע. הרי הסיבה שעשינו את שיתוף הציבור הזה הייתה כדי לקבל כלים לטייב את התחבורה הציבורית שלנו, כדי לתת שירות טוב יותר, כדי להבין בצורה המקסימלית מה חסר, מה אנשים רוצות ורוצים, מה הם צריכים, באילו בעיות הם נתקלים חוץ ממה שכולנו יודעים, שיש פקקים. כולנו יודעים ויודעות שאין מספיק שירות בתחבורה הציבורית,

בגלל הזנחה ארוכת שנים, באמת כל כך הרבה שנים שהייתה כל כך הרבה בנייה נוספת, לציבור החרדי, בין השאר, בנייה נוספת שלא הוסיפה לבסיס התקציב כסף לשירות בתחבורה הציבורית, שהנהגים והתנאים שלהם הוזנחו בשנים האחרונות, ולכן יש לנו מחסור כל כך גדול במקצוע הכל-כך חשוב הזה שהתחבורה הציבורית נסמכת עליו. אז יש דברים שהם ידועים. אבל בסוף אנחנו רצינו לדעת גם דברים שהם אולי לא רק הדברים הגדולים,

אלא דברים ספציפיים,

קו אחר, שכונה כזאת, שכונה אחרת, ו-150,000 אישה ואיש לבטח ייתנו לנו תמונה מאוד טובה. ברגע שיהיו תוצאות, אני מבטיחה לך שהן יתפרסמו. למה גרמת לפריפריה לסבסד את, תודה. תודה רבה. השאלה הבאה. למה, הייתה רק לחרדים? חבר הכנסת אבוטבול, תודה. חבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת אבוטבול, מספיק.

זאת שאלה אמיתית. שאלה אמיתית הייתה נכללת בתוך השאילתה, ואישרתי לו שאלת המשך.

בבקשה תפנה אליה בכתב. חברת הכנסת בן משה, בבקשה. אבל למה דימונה וירוחם צריכות לממן את, חבר הכנסת קרעי, קריאה ראשונה. הערת ביניים. השרה לא ענתה על זה. בבקשה, חברת הכנסת רון בן משה. תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי שרת התחבורה, ברשותך, בתחילת חודש יוני פורסמה הודעה לתושבי עכו והסביבה על שינויים בתחבורה הציבורית בקווי האוטובוס בעיר עכו, שנכנסה כבר לתוקף ב-10 ביוני, ובמסגרת השינויים, לפי המודעה שפורסמה לציבור בוטלו הרבה מאוד קווי אוטובוס בעכו ובעצם הוסטו, כך שכרמיאל הופכת להיות המרכז התחבורתי הגדול של האזור. הדבר הזה יוצר פגיעה בתושבי עכו. אני העברתי שאלה לאנשי משרדך כבר לפני שבועיים. לצערי, טרם התקבלה תשובה. רציתי לדעת אם את מודעת לכך ואם יש לך איזושהי התייחסות לכך. רק שאלות על המזגן היא יודעת. תודה רבה, חברת הכנסת רון בן משה. קודם כול, אני תכף מבקשת את ההתייחסות הספציפית, אבל אני קודם כול רוצה להגיד: את יודעת שבעכו משרד התחבורה שם מטרונית ששיפרה באופן מאוד משמעותי את יכולת התנועה של תושבות ותושבי עכו. התגובות שאני שומעת הן ממש ברמת שינוי חיים. עכשיו אנחנו מרחיבות הרי את המטרונית גם לנהריה, ויש גם מטרונית חדשה שנוסעת במנהרות הכרמל, ואנחנו באופן כללי מאוד מאוד מאוד השקענו בטיוב כל המערכת של התחבורה הציבורית באזור הזה של הצפון וממשיכות וממשיכים לעשות את זה, כך שללא ספק המטרה הייתה לשפר את הרשת של התחבורה הציבורית. בסוף אנחנו חייבות וחייבים לייצר רשת, כי קו כזה או קו אחר אף פעם לא עומד בפני עצמו. השאלה היא איך את נותנת לאנשים אפשרות להתנייד. אני מבקשת, את השינוי הספציפי הזה שאת מדברת עליו, אני לא מודעת לו, וזאת פעם ראשונה שאני שומעת על תחושה של פגיעה מתושבות ותושבי עכו. צר לי על כך, כמובן, אבל אני מבטיחה לך, אני רואה שאיתי פה מסתובב בניסיון להביא את הפרטים כבר עכשיו, אני מבטיחה לך, בואי ניגש מייד אחרי ואחבר אותך ליועצות וליועצים. אני אשמח שכבר היום נוכל לקדם מענה לתושבים. אני אגיד ככה: רשות התחבורה הציבורית באופן כללי באמת עושה, רגע אגיד אחד אחורה. בתקציב האחרון אני הבאתי תוספת תקציבית חסרת תקדים שמיועדת, בתקציב האחרון הבאנו תוספת תקציבית חסרת תקדים שמיועדת להרחבת השירות בתחבורה הציבורית. ברגע שבפעם הראשונה מזה שנים הייתה תוספת לשירות, זה אפשר לארגן מחדש את הקווים. המטרה היא כמובן לטייב את השירות, לטייב את אפשרויות התנועה. ספציפית לעניין עכו, אני מבטיחה לך, בואי נטפל בזה כבר עכשיו ותקבלי תשובה.

חבר הכנסת מקלב, שאלה נוספת. יעל רון בן משה, בכמה העלו את התעריפים בעכו? למה את לא שואלת על התעריפים, שהשרה רוצה שהפריפריה תממן, חבר הכנסת קרעי, תודה רבה. תודה רבה, גברתי השרה, מכובדי היושב-ראש. השנה סוף חודש אוגוסט ובין הזמנים, בין תשעה באב לראש חודש אלול, הם חופפים. המשמעות של הדבר הזה שצפוי שיהיה ביקוש גדול וצריכה גדולה מאוד בשימוש בתחבורה הציבורית. אני מבקש לשאול: האם משרד התחבורה יפעל בהתאם לתגבר את הקווים, לתגבר גם את הנסיעות בימים האלה, כדי לתת מענה? אני רק רוצה לציין, כפי שאת ציינת בתשובה הקודמת: הרפורמה בתחבורה הציבורית, ידועות לך ההשגות שיש לנו לגבי חלקים מתוך הרפורמה, כמו ערי הפריפריה וכמו שתי ערים חרדיות, מודיעין עילית וביתר עילית, שיש שם ריבוי משתמשים בתחבורה הציבורית והם הולכים להיפגע מאוד. אבל אני גם מודה ואנחנו יודעים ויודעות שיש מעלות גדולות מאוד ויש יתרונות ברפורמה בתחבורה הציבורית וזה יביא לשימוש גובר,

אם זה יחול מייד אחר כך, השאלה היא אם אנחנו נערכים, אתם נערכים, משרד התחבורה, לתת מענים לביקושים הגדולים הצפויים בחודש אוגוסט ובין הזמנים, בין תשעה באב לראש חודש אלול.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מקלב. אכן, אתה צודק. חלק מהכוונה במהפכת "דרך שווה" היא שהיא גם תהיה יותר משתלמת וגם תגרום לציבור לנסוע ולהשתמש יותר בתחבורה הציבורית. אני רוצה לספר לך, ואני חושבת שאתה יודע את זה, שבפסח האחרון אנחנו עשינו מאמץ אדיר לתגבור התחבורה הציבורית בחול המועד, במיוחד לציבורים שמשתמשים ומשתמשות בתחבורה הציבורית, ובאופן תקדימי וראשוני הוספנו קווים ושירות בתחבורה הציבורית גם לציבורים שקודם לא חשבו עליהם בהקשרים האלה. נתנו אפשרות לכל חלקי החברה הישראלית ליהנות בחול המועד בחופשה מתחבורה ציבורית לכל היעדים שהם יעדי פנאי, נופש וכו'. קל וחומר שכשאתה מפנה את תשומת ליבנו, אני בטוחה שברשות התחבורה הציבורית כבר יש מודעות לכך, וככל שיש צורך בתגבור ספציפי לאירוע מסוים או בזמנים מסוימים, ודאי שייעשה תגבור. הרעיון הוא באמת לספק את השירותים, לתת לציבור את היכולת לנוע ממקום למקום, את היכולת להגיע לאן שאת רוצה או אתה רוצה להגיע בחיים. אז אני מודה לך שאתה מפנה את תשומת ליבי.

למרות שמהיכרותי את העובדות והעובדים במשרד התחבורה, שגם אתה מכיר אותם היטב, ברשות התחבורה הציבורית, אין לי ספק שזה כבר נמצא על שולחנם, אבל אני בוודאי אוודא שזה המצב. תודה רבה. אם כך, תודה רבה לך, שרת התחבורה. אז ברשותך, אדוני, מילה בטרם אני יורדת מהדוכן,

החוק הראשון שמונח על שולחננו להצביע עליו כעת הוא חוק פיזור הכנסת הזאת, ואני רוצה להגיד שאני מצירה על כך מאוד. לא סוד הוא שכיושבת-ראש מפלגת העבודה, סיעת העבודה הייתה סיעת היציבות בקואליציה ובממשלה הזאת, ועשינו מאמצים אדירים לשמור עליה. אני עומדת כאן בגאווה רבה לא רק כשרת תחבורה ולא רק כיושבת-ראש מפלגת העבודה אלא כחברה בממשלה הזאת וחברה בקואליציה הזאת, שהן שתיהן היסטוריות וחשובות למדינת ישראל בצורה בלתי רגילה, ולא היו צריכות לסיים את דרכן עכשיו, ממש ממש לא. אנחנו מדברות על קואליציה ראשונה אי פעם שהורכבה ממגוון כל כך רחב של מפלגות, ממגוון כל כך רחב של חלקים בחברה הישראלית,

אנחנו מדברות על הקואליציה הראשונה במדינת ישראל שהייתה חברה בה מפלגה ערבית,

בשיתוף פעולה מלא לטובת כלל אזרחיות ואזרחי ישראל.

אנחנו מדברות על ממשלה, חבר הכנסת אבוטבול, אל תצבור מספיק הערות כדי שאני אוציא אותך. אבל זה לא נאום בחירות, עם כל הכבוד.

היא עולה, יכולה להגיד מה שהיא רוצה, מה לעשות. בבקשה להמשיך.

מדברות ומדברים על ממשלה, היא שרה, בניגוד אליך. כשתהיה שר אז יגיע לך. התחבורה הציבורית התייקרה, בבקשה. חברת הכנסת שטרית, חבר הכנסת, שתמנה גם את כל הכשלים, מספיק. מספיק. כשלים, חבר הכנסת אבוטבול, קריאה שנייה. תודה רבה. בדימונה וירוחם, חבר הכנסת קרעי, קריאה ראשונה. בדימונה וירוחם נושמים לרווחה. נמאס להם מכם. אנחנו מדברות ומדברים על ממשלה שהתחילה להחזיר את מדינת ישראל לידי האזרחיות והאזרחים שלה,

שהתחילה לשקם את המשרדים המוזנחים והמפוררים שמצאנו.

במשרד התחבורה היא התחילה, חברת הכנסת שטרית,

להוסיף שירות של תחבורה ציבורית, בכלל להתייחס לעובדה, שתחבורה ציבורית היא העתיד והיא הדבר שאזרחיות ואזרחי ישראל זקוקים לו כדי שהם יוכלו להתחיל לצאת מהפקק.

אנחנו מדברות ומדברים על ממשלה שהתחילה לראשונה אי פעם לטפל בבעיית האלימות והפשיעה, בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט,

שהיה לה אומץ לעמוד מול ארגוני פשיעה,

ולטפל בהם כמו שצריך. אנחנו מדברות ומדברים על ממשלה שחזרה לדבר אל יהדות התפוצות. אבל אנחנו נתקעים ונתקעות, אנחנו מדברות על ממשלה שהחזירה את השיח מול אחינו ואחיותינו בתפוצות להיות שיח של שותפות ולא שיח של ניכור.

אנחנו מדברות ומדברים על ממשלה,

שהתחילה לבנות את מדינת ישראל מחדש. אני אומרת לך, אדוני היושב-ראש, הכנסת הזאת ראתה לצערי שפל של התנהגות אופוזיציונית. אף אחד כבר לא מאמין לכם.

אף פעם לא הייתה התנהגות כזאת מצד האופוזיציה, שלא רצתה להפיל את הממשלה אלא שממש רצתה להפיל את מדינת ישראל כל זמן שהם לא בשלטון בה. אנחנו לצערי נלך עכשיו שוב לבחירות, דבר שהוא לא טוב למדינת ישראל,

אבל התוצאה של הבחירות האלה, אין לי שום ספק, תהיה ממשלה טובה עוד יותר מזאת שהייתה עכשיו, ממשלה שתמשיך להגן על מדינת ישראל מפני הסכנות שמקבלות כאן מופע מסוכן ומחריד,

שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע.

אנחנו נלך לבחירות בראש מורם, אדוני היושב-ראש, ואנחנו נחזור ונבנה את מדינת ישראל כמו שעשתה הממשלה הזאת.

תודה רבה לשרת התחבורה. אם כך, אנחנו ממשיכים.

אתה בשתי קריאות, אני נמנע מלהוציא אותך. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעות חוק פרטיות לדיון מוקדם. פ/1730, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"א 2021, של חבר הכנסת לוין.

באמת, אל תכריחו אותי. לשמח את, אל תכריחו אותי, לא מולא ולא מלכיאלי. אל תכריחו אותי. אני מנסה לנהל את זה בצורה הגונה. תודה. מיקי, יש לו יום הולדת היום, ליריב. אני מברך אותו. אני יודע שיש לו יום הולדת, כי הוא יום אחריי,

אז אדוני היושב-ראש לשעבר חבר הכנסת לוין, אז מזל טוב גם לך.

אבל נדמה לי שמגיע מזל טוב לעם ישראל היום, לא לי באופן אישי,

עשר דקות לרשותך.

יריב, מזל טוב.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, אם יש כזאת, יש כאן שר מהממשלה בכלל? יש ממשלה? אין ממשלה, הינה, אין פלא, תסתכלו איזה מחזה. היושב-ראש, אני מציע, אני מבין שכולם בורחים,

חבר הכנסת טופורובסקי, תבדוק אם יש בחוץ שרה. אה, יש שרה, אדוני, יש. איפה? השרה זנדברג ממול. אה, השרה זנדברג.

ברוכה הבאה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חברות וחברי הכנסת, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. לפני כשנה הושבעה בכנסת הממשלה הגרועה בתולדות ישראל, ממשלה שקמה על בסיס שנאה עיוורת ומעילה חסרת תקדים באמון הבוחרים. נכנסתם למשרדיכם אחרי שהשארנו לכם מדינה משגשגת. בנימין נתניהו כראש ממשלה הוביל את המדינה להישגים אדירים, ובהם כלכלה עוצמתית, הסכמי שלום פורצי דרך והפיכת ישראל למעצמת אנרגיה עולמית. עבורכם, כמה פוליטיקאים קטנים, שהקנאה העבירה אתכם על דעתכם, זה היה קשה מדי. חברתם לפוליטיקאים קטנים לא פחות, שתאוות הכיסא והשררה הניעה אותם לוותר על כל ערך אידיאולוגי ולרמוס כל התחייבות לבוחר.

הקמתם ממשלה חלשה, כושלת, ומעל הכול, מפלגת ומסכסכת. מונעים משנאה נוראה ביקשתם להוביל יהודים במריצות, לקחתם מפיהם של ילדים עניים את מעט המתוק שהוריהם יכלו לקנות להם, פגעתם בכוונת מכוון בצביונה היהודי של המדינה, החרמתם מיליונים מאזרחי ישראל ורמסתם את כבודם. פגעתם בכבודה של מדינת ישראל כולה בעיני רבים בעולם. ממשלת השנאה והקנאה שהקמתם, נטולת כל דרך אידיאולוגית, נידונה לכישלון מראש. היא אכן תעבור מן העולם בתוך זמן קצר ובבושת פנים. דרדרתם את כלכלת ישראל ומחקתם בשנה הישגים של עשור שלם, העליתם את יוקר המחיה לשיאים שלא היו כמוהם, חולשתכם תורגמה מייד אצל אויבינו כאישור לרצוח ישראלים ברחובות, כאור ירוק לדהרה לעבר פצצה גרעינית, הייתם עסוקים באובססיביות במחיקת כל סממן יהודי וציוני, פגעתם בחקלאים, פגעתם בעצמאים, פגעתם בעובדים, פגעתם בקשישים ופגעתם בילדים, קניתם על בסיס יומי חברי כנסת וסיעות שלמות בתפקידים ובכספים רק כדי להאריך באופן מלאכותי את כהונתכם, העברתם מיליארדים לעסקני האחים המוסלמים, ולא קידמתם במאומה לא את איכות חייהם ולא את ביטחונם האישי של כלל אזרחי ישראל, ובפרט לא של אזרחי ישראל הערבים. אפשרתם לרמוס פעם אחר פעם אחר פעם את הגאווה הלאומית של כולנו. לא פלא שגם אקורד הסיום שלכם נעשה באופן מחפיר. לפיד ובנט ברחו מהספינה הטובעת והכריזו על פירוק הממשלה מאחורי גבם של שותפיהם, שהלכו, ואגב, באופן מדהים ממשיכים ללכת אחריהם כעדר של כבשים.

אנחנו מתחילים בתהליך להעברת הממשלה הרעה הזאת מן העולם ולפיזורה של הכנסת העשרים-וארבע, כנסת אשר גם אותה רמסתם ברגל גסה, תוך פגיעה היסטורית בעקרונות היסוד של דמוקרטיה פרלמנטרית, ובראשם העיקרון שכל קול, בין שניתן לקואליציה ובין שניתן לאופוזיציה, שווה למשנהו. אל מול הדורסנות שלכם התייצבה אופוזיציה נחושה ומלוכדת, אשר כל אחת ואחד מראשיה וחבריה זכאים, ומקבלים בצדק רב, להערכה ציבורית גדולה. ביחד עמדנו מולכם, נאבקנו על האמת, נאבקנו למען ההווה ולמען העתיד של מדינת ישראל. היום אנו מוציאים את ישראל לדרך חדשה. אנחנו מתחילים להחזיר את ישראל למסלול. אנחנו יוצאים לדרך שבסופה נקים ממשלה לאומית חזקה ויציבה בראשות בנימין נתניהו, שתחזיר לישראל את העוצמה ואת התנופה, ממשלה שתחזיר לישראל את הביטחון, ממשלה שתחזיר לאזרחי ישראל את הגאווה. אנחנו נפעל להקים ממשלה שנשענת על אהבה גדולה, אהבה לעם ישראל, אהבה לכל אזרחי ישראל, אהבה לארץ ישראל ולמסורת ישראל. יש בנו אהבה והיא מנצחת. יש בנו אהבה והיא תוסיף ותנצח בגדול. לא, לא, לא, אני לא מסכים, אני לא מסכים לזה. אתם רוצים שזה יתנהל כמו שצריך? כל אחד בבקשה נדרש לזה. תודה רבה לחבר הכנסת לוין. להצעה הזו הוצמדה הצעה נוספת, הצעת חוק להתפזרות הכנסת. חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה. תודה רבה, חבר הכנסת לוין. חבר הכנסת לוין. תודה רבה, חברי הכנסת, אפשרתי את זה. כל אחד יתפוס את מקומו מחדש. אני מבקש שכל אחד מחברי הכנסת

חבר הכנסת אבו שחאדה, שלוש דקות. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, יום חשוב עוד פעם הגיע, בטלטלה של חוסר יציבות פוליטית מתמשכת. אנחנו החלטנו להצמיד את ההצעה שלנו, רק שנייה. בבקשה, מי שאינו צריך להיות על מדרגות המליאה, שירד למטה. אני מבקש שקט. בראשי, צר לי שאני אומר את זה כל פעם מחדש: שקט, בבקשה. את כן דיברת, אני שומע אותך עד לכאן. תודה. מהתחלה.

בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, הכנסת עוד פעם מתפזרת. החלטנו להצמיד את ההצעה שלנו לפיזור הכנסת כי אנחנו לא רואים שהסיבות של האופוזיציה הן שהניעו אותנו לפיזור הכנסת, וגם לא ההצעה שתבוא מטעם הקואליציה. אנחנו רואים שלא אלה מייצגים אותנו ולא אלה מייצגים אותנו. אנחנו לא מהאופוזיציה בכנסת ולא מהקואליציה. יש את המשותפת, זה זרם שלישי שונה שחושב בצורה שונה. הבעיה שלנו עם נתניהו היא לא בעיה אישית. אנחנו חושבים שמן הראוי היה שיהיה חוק שיגיד שמי שחשוד על פי הדין הבין-לאומי בפשעי מלחמה לא יכול להיות מועמד לראשות ממשלה. יש לנו תפיסת עולם אחרת. אם הוא שתה שמפניה ורודה או בצבע אחר, זה פחות מטריד אותנו. הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה בגלל המדיניות של הממשלה הזאת, כבוד היושב-ראש. הממשלה הזאת צריכה לסיים את דרכה כי היא הייתה ממשלה גרועה והיא פגעה בחברה הערבית-פלסטינית בצורה הרבה יותר קשה מזאת שהייתה לפניה, גם ברמה של אחוז הריסות הבתים בנגב, גם ברמה של העמקת הכיבוש, ייהוד ירושלים, גם ברמה של התקיפות על מסגד אל-אקצא, גם ברמה של ההסתה, גם ברמה של חוק אפרטהייד של ועדות קבלה וגם ברמה של חוק הדגל. בכל הרמות, הקואליציה הזאת, כל מי שבודק את המדיניות שלה, פגעה בחברה הערבית פלסטינית, ולכן מבחינתנו היא לא ראויה להמשיך את דרכה.

אנחנו שומעים הרבה לאחרונה בתקשורת הישראלית ועל ידי ח"כים שמתנגחים, מהקואליציה ומהאופוזיציה:

הערבים רוצים להביא את בן גביר וסמוטריץ' לכנסת? היושב-ראש, החברה הערבית לא מצביעה לאנשים ההזויים והמסוכנים האלה. מי שמביא את בן גביר וסמוטריץ' לכנסת אלה בנט ונתניהו. מי שהכשיר את בן גביר היה נתניהו. אלה החברים שלו. אנחנו לא מצביעים בשבילו. החבר של סמוטריץ' זה בנט. אין לו קולות בחברה הערבית. האמת היא שלמי שלא רוצה אותם וחושב שהוא רוצה לתת לחברה הערבית במדינה להביא קול אחר בכנסת יש לי הצעה פרקטית, שהפעם, בכנסת העשרים-וחמש, ישבו היהודים בבית ויראו את התוצאות. תתקבל כנסת שונה, לא גזענית, שרוצה לסיים את הכיבוש, שרוצה לסיים עם העליונות היהודית, שרוצה לקדם חברה שוויונית וצודקת. תתקבל כנסת אחרת לגמרי. אבל אי-אפשר לבוא ולהטיל על המיעוט במדינה, שממילא נמאס לו ממוסדות המדינה ואיבד את הביטחון במוסדות המדינה ואין לו בכלל, הרוב בחברה הערבית החליט בכלל לא להצביע בבחירות האחרונות. משפט לסיכום, בבקשה.

אבל עם הרעש הזה ממש קשה. אבל נתתי לך עוד דקה.

בבקשה. אני אומר שהחברה הערבית מביעה אי-אמון בממשלה. בהצבעה בכלל, הרוב בכלל לא הלך להצביע, כי נמאס להם מכל המפלגות הציוניות, מהשמאל הציוני ומהימין הציוני ומכל מה שמוצע פה בכנסת. החברה הזאת לא מצביעה. מי שמצביע ומביא את הפשיזם לכנסת זה הרוב היהודי במדינה,

אי-אפשר להטיל את האחריות בפשיזם הזה על המיעוט. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. חבר הכנסת פינדרוס, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן. אחרי שנה מורכבת מאוד,

ומאמצים גדולים מאוד, כאן צריך להודות גם ליריב, גם ליואב, גם לרב גפני, גם לרב דרעי, לבצלאל סמוטריץ', על עבודה מאומצת של שנה, הגענו ליום הזה שהדבר הזה מתפרק. אבל אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, עוד משהו, ואתה יודע שאמרתי את זה כאן על הבמה הזו במשך כל השנה. הייתה כאן סייעתא דשמיא מופלאה, היו שליחים טובים, השליחים שאמרתי קודם, אבל היו עוד שליחים. אנשים שעלו וקיבלו את רסן השלטון ודיברו גבוהה-גבוהה על שידאגו לכולם, על היום הראשון דאגו ועשו הכול בשביל לאחד את האופוזיציה על ידי זה שלא

נתנו במקום זה בוועדת המדע, בוועדת הכנסת לא נתנו חברים, נתנו במקום זה בוועדת המדע, בוועדת חוקה לא נתנו חברים לפי מה שמגיע להם, נתנו בוועדה למעמד האישה. חשבו שעושים בהצלחה כבירה. קוראים לזה ניצחון פירוס. הקימו ועדות בלי לדבר עם האופוזיציה, וכשהאופוזיציה ביקשה איזו ועדה לבריאות הנפש או איזה ועדה לביטוח לאומי, מה פתאום? אנחנו עם 61. אנחנו נראה לכם. יתרה מזו, מהם הדברים שהם עשו בשנה הזאת במקום להתמודד עם הבעיות האמיתיות? לפגוע בכשרות, לפגוע בטלפונים הכשרים, לפגוע ברבני ערים, לפגוע בציבור החרדי איפה שרק אפשר, לתת כסף למוכר שאינו רשמי, רק לא לחרדים. כשיש לך ממשלה כל כך הטרוגנית, כל כך בעייתית, מה חשבתם שיקרה? מה הייתה ההווה אמינא שלכם שיקרה? תארו לעצמכם שהייתם נוהגים טיפ-טיפה אחרת, כמה הייתם מקשים עלינו,

על יואב, לאחד את האופוזיציה? שנה שלמה הייתה כאן אופוזיציה של 52 חברים כיד ברזל. כיד ברזל.

לסיום, כי אני רואה שהשעון מתקתק, לומר לך, אדוני היושב-ראש: בפרשת השבוע קורח, קורח היה הפלורליסט והממלכתי הראשון שהיה לאנושות. הוא דיבר יפה. המדרש אומר: דיבר רכות. אמר: כל העדה כולם קדושים, צריך שוויוניות, צריך פלורליזם. דיבר על זה יפה. הוא אבי המחלוקת, ה"כאילו" הזה, תודה. הדיבור היפה הזה, כמו שבנט עמד פה ודיבר: דואג לכולם, אני בעד כולם, אני דואג,

יש שוויוניות וממלכתיות. זה מה שהגענו ליום הזה,

כשאנחנו נגיד שלום שלום ולא להתראות לממשלה הזאת. תודה רבה.

חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מעטים החוקים שאפשר לעלות לפה, אדוני היושב-ראש, ואתה ליווית לא מעט חוקים, שמגיש הצעת החוק יכול לבוא ולומר לכנסת: אנחנו הולכים להצביע על חוק שהוא גם חברתי, חוק שהוא גם ביטחוני, חוק שהוא גם כלכלי. אני חושב שהצעת החוק הזאת לפיזור הכנסת תתרום חברתית לפריפריה של עם ישראל, תתרום בוודאי לפריפריה, לביטחון של עם ישראל, ותתרום לכלכלה של עם ישראל. את הצעת החוק הזאת הגשתי לא בשם מלכיאלי אלא בשם אלפי ומאות אלפי עניים במדינת ישראל, בשם תושבי הפריפריה, בשם האנשים החלשים ביותר, בשם הנשים החרדיות, שרמסתם את כבודן, בשם הילדים החרדים, שאיווט ליברמן רצה לגנוב את פת לחמם האחרונה, בשם ילדים שכפיתם ורציתם לכפות עליהם לימודים שלא לרוחם, בשם אותם אנשים שהיום מגיעים למכולת בסופי שבוע ולא מצליחים לסיים את החודש, לא מצליחים למלא עגלה. בשם כולם. באנו לכאן להגיש את הצעת החוק של פיזור הממשלה הרעה הזאת. היינו בתקופה הזאת אופוזיציה חזקה מאוד. אני גאה להיות חבר בסיעת ש"ס, שהרב אריה דרעי, יושב-ראש התנועה, מהיום הראשון הנחה: אין פשרות ואין דיבורים, בקרוב חוזר לפה.

מהיום הראשון, ההנחיה של מועצת חכמי התורה של ש"ס ויושב-ראש תנועת ש"ס אריה דרעי, הורו לא לנהל איתכם משא ומתן, לא לדבר איתכם. היום אנחנו מבינים, אחרי שנה, כמה הזקתם לזהותה היהודית של מדינת ישראל, כמה הזקתם לפריפריה, גם הזקתם לחלשים. אתם, שהקמתם ממשלה עם אותו אדם שאת ילדיי ואת השכנים ואת האנשים שמכירים והקשורים אליי, במריצות למזבלה, ממשלה שקמה על הסתה פרועה על הציבור החרדי, ממשלה שחרתה על דגלה לתת לעשירים יותר ולעניים פחות. בשם כל זה יש לנו הצעת חוק שתלכו הביתה, כי עם ישראל רוצה ממשלה יציבה, אמיתית, יהודית, ימנית, שתדאג לזהות היהודית. ניסיתם לפרק את מועצת הרבנות, את הרבנות, את מעמד הרבנים, את המועצות הדתיות, להפוך גויים ליהודים בלחיצת כפתור, את רפורמת הכשרות, שלא תהיה כשרות. אין מקום בדת שלא הלכתם להזיק, והצלחתם חלקית. מעולם לא הייתה ממשלה עם הכרה ברפורמים כמו שאתם עשיתם, ראש ממשלה עם כיפה על הראש שנתן אחיזה שלא הייתה כאן לרפורמים. בשם אותם אלפי אנשים אני רוצה לומר לך, נפתלי בנט: לך הביתה. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה. על הצעת החוק שלו חתומים גם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וגם עופר כסיף. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, הגענו לשעה שבה אנחנו דורשים באמת את פיזור הכנסת, דבר שהרשימה המשותפת מתחילת הקדנציה הזו אמרה פעם אחרי פעם, שהאופציה היחידה לפתור את הקומפלקס שנכנסנו אליו, לפתור את הבעיה שנקראת "ממשלת השינוי", זה ללכת לבחירות, להחזיר את המנדט לציבור במדינת ישראל. הממשלה הזו, שקמה תחת הכותרת ממשלת שינוי, השינוי היחידי שאולי ייזקף לטובתה זה שינוי בשמות, מנתניהו לבנט. זה השינוי היחידי שעשתה. כל השאר זה דווקא המשך של מדיניות ההתנחלויות, הרחבת התנחלויות, מדיניות של אפרטהייד. הרי זה הנושא שהממשלה הכריזה שוב ושוב שהיא לא מתקרבת אליו.

שאמר שהוא לא מתייחס אפילו לקיום של העם הפלסטיני, בסופו של דבר החליט לפרק את הממשלה דווקא בגלל העם הפלסטיני, דווקא בגלל שרצה להמשיך את הכיבוש, להרחיב את הכיבוש, להקים סופית את מדינת האפרטהייד. הפחד הזה מהחלת החוק הישראלי על המתנחלים, אפרופו חוק האפרטהייד: שתחת אותו שלטון של אותה מדינה יהיו תושבים ואנשים שייהנו מחוק ישראלי ואנשים אחרים ייהנו מדיכוי ישראלי וחוק אחר, זה מה שנקרא אפרטהייד, למענו בנט היה מוכן לוותר על כיסא ראש הממשלה. כדי להמשיך ולהעמיק את מדיניות האפרטהייד הוא היה מוכן לוותר על כיסא הממשלה, רק שלא יאבד את ההזדמנות להעמיק את הכיבוש ולהעמיק את ההתנחלויות. לצערנו הרב, אנחנו אומרים בצורה הכי ברורה, ולשמחתנו: כל מי שמנסה לדבר על שינוי שהביא שותפות ערבית-יהודית, תפסיקו עם הדיבור הזה. אתם רציתם ערבים לפי המידות של ממשלה שמעמיקה את הכיבוש. רציתם ערבים שירכינו ראש כאשר מרחיבים את התנחלויות. רציתם ערבים שירימו יד למען תקציבים למיליטריזציה. אז הינה, הערבים אומרים לכם: תלכו הביתה, תפזרו את הכנסת. בואו נחזור לציבור, ושהוא יכריע סוף-סוף. תודה רבה. חבר הכנסת אלי כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע הבא, בעזרת השם, תסתיים הכהונה של הממשלה הגרועה והקצרה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אני כאדם מאמין חושב שגם לאופוזיציה הזאת, במשך תקופה של שנה הייתה חשיבות גדולה מאוד, הייתה חשיבות גדולה מאוד על מנת שהציבור הישראלי יוכל לבוא ולהשוות בין הכהונה של הימין ושל הליכוד בראשות בנימין נתניהו לבין הכהונה של ממשלת בנט-עבאס: ממשלה שלא הייתה מסוגלת להעביר שום חוק ציוני, לא לטובת חיילי צה"ל, לא לטובת ההתיישבות, ממשלה שהשחיתה כל דבר בכספים קואליציוניים, שהיו בשיא של כל הזמנים, במינוי של שרים נורבגים, במינויים מושחתים של אנשים שלא הסכימו עם דעותיהם רק על מנת שלא יצביעו. הממשלה הזאת נלחמה רק על דבר אחד, רק על מנת לשבת על הכיסאות שלהם, כאשר אזרחי ישראל נאנקו תחת יוקר המחיה במשך כל השנה האחרונה: זינוק חסר תקדים בנדל"ן מן הצד האחד ובמחירי המזון, ממשלה חסרות חמלה, ממשלה שרצתה להעלות גם את מחירי התחבורה הציבורית בפריפריה, העלתה את מחירי התרופות.

בשבוע שעבר, או יותר נכון בתחילת השבוע, נרשמה בפני אזרחי ישראל תחושת הקלה, אנחת רווחה,

שבאמת הולך להיות כאן שינוי חשוב ומשמעותי.

אין לי ספק שמי שירצה לשמור על מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לבוא ולחזק את כוחות הביטחון וחיילי צה"ל ולתת תקווה לזוגות הצעירים, אנחנו בהחלט נמצאים בפתח של בשורה ועידן חדש. אין לי ספק שהציבור לא יהיה אדיש, אחרי מה שקרה במהלך השנה האחרונה. בעזרת השם, יעלה בידנו להקים ממשלה לאומית ימנית וחזקה.

תודה רבה. חברת הכנסת גמליאל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, לפני כשנה, ביהירות ובזחיחות, גנבו את קולותיהם של אזרחי ישראל והכריזו "עלה בידי". היום, שנה לאחר מכן, אנחנו מחזירים את המנדט לעם שמעולם לא נתן את האמון בממשלה הזו ושמים סוף לממשלת המדיניות הכושלת, חסרת החזון ונטולת האידיאולוגיה, ממשלה של פוליטיקאים שבשם תאוות שלטון וגחמות אישיות בחרו להזניח את טובת ישראל ולנהוג במקרה הטוב בצורה מביכה ובמקרה הרע בצורה מחפירה. יושבי-ראש ממנים חברות וחברי כנסת ושולטים בהם כאילו הם בובות על חוטים, מרסנים את האידיאולוגיה ואת הערכים של חברי מפלגתם ומחליטים אם יצביעו בעד או יצביעו נגד, אם יכהנו כחברי כנסת או שמא ישבו בבית. בשיעורי האזרחות של הדורות הבאים עוד יילמד כיצד הם רמסו את מעמד הכנסת וביזו את בית המחוקקים, ניסיון להדביק פלסטר ועוד פלסטר כדי לחבר את הממשלה המתפוררת, שהתפוררה להם וכופפה מדינה שלמה בשירות האינטרסים הפוליטיים הצרים, בשירות הכיסא שממש עוד רגע יילקח מכם, ובצדק. בלי בושה התחלתם בקמפיין בחירות מסית ושקרי כשקראתם לנו כוחות האופל. איזו חרפה. מאות אלפי מצביעי הליכוד הם לא כוחות אופל, הם עם ישראל, הם הישראלי היפה, הם מגשימים את החזון הלאומי. בזמן שלנו יש דרך, ערכים, אידיאולוגיה וחזון, כל מה שיש לכם זה "רק לא ביבי". אני חייבת לומר לכם שכשאני חושבת על סידור העבודה הזה שנעשה כאן, אחד ראש ממשלה יזם, שדאג בתוך שנה לעשות עוד אקזיט של 50 מיליון שקלים בשיפוץ הבית, ואחר שלא היה לו שום סיכוי להיות ראש ממשלה ומצא לו על הדרך מישהו לרכוב עליו ואולי להיכנס לבלפור בשבוע הבא לזמן קצוב וקצר, מה שאנחנו עוד יכולים לחשוב זה ששיפוץ מבצר לפחות לא יהיה בנוסף. כשאנחנו השקענו בחברה הערבית, עשינו זאת עם חזון מרחיק לכת, בשיתוף אנשי מקצוע ותחת תוכנית סדורה, מתוך ראייה של טובת אזרחי מדינת ישראל. אבל הממשלה הזו ביזתה, וחילקה כספים רק למי שתומך באינטרסים, בזבוז כספי ציבור שלא ידוע לאן יגיעו, ואם יגיעו ליעדם,

והאם לא יגיעו למשפחות הפשע, כי זה לא נעשה בצורה מקצועית.

אלה דברים שמראים, כבוד היושב-ראש, שכאן הייתה מכירת חיסול של מדינת ישראל. הרסו שנים של תנופה ושגשוג של הליכוד בהובלת נתניהו. כל זה למה, כבוד היושב-ראש? לטובת שני אנשים שמה שהם רוצים זה להיות ראש ממשלה. תודה רבה. מה, נגמר לי הזמן? הרבה מעבר לזמן, רק בגלל הידידות בינינו.

אז רק נאמר שבאמת, בשעה טובה אנחנו נגיע לעם, נגיע לאזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. אין לי ספק שנקבל את האמון, כי כמו שאני רואה בשטח, כולם כבר מתגעגעים. תודה רבה. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ממשלה שקמה מתוך שנאה עיוורת, מתוך מחלוקת רעה שאינה לשם שמיים על ג'ובים ועל שר המים, אין סופה להתקיים. בדיוק כמו מחלוקת קרח ועדתו, הממשלה המקוללת הזו לא השלימה את שנתה, קמה בפרשת קרח בד' בתמוז ונופלת היום בפרשת קרח בכ"ג בסיוון. אתם יודעים מה מיוחד בתאריך הזה, כ"ג בסיוון? זה תאריך סגולי, שמסמל, נכון, הרב מקלב, תאריך סגולי, שמסמל את ניצחון היהודים אוהבי העם והארץ. במגילת אסתר המהפך התחולל גם בתאריך הזה: "ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחדש השלישי הוא חדש סיון בשלושה ועשרים בו" כ"ג בסיוון, "ויכתב ככל אשר צוה מרדכי אל היהודים", ואז, "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששן ויקר". זה יום סגולי, רבותיי, לביטול גזרות קשות על עם ישראל, תודה לאל. כמו אז גם היום, אויבינו עלו לגדולה. אחרי הבחירות גידל נפתול את עבאס וישם אותו מעל כל השרים. על פיו יישק כל דבר, וכל שקל שנגבה כמס הולך ישר לעבאס. כמו אז גם היום כ"ג בסיוון הפך ליום אסונה של ממשלת האחים המוסלמים, ולכל בני ישראל נהיה אור במושבתם. תראה איזה חיוך. תצא לרחוב, רון, תראה איך אנשים שמחים.

אתם פשוט כישלון חרוץ. פגעתם פגיעה קשה בכלכלה והבאתם לגל של עליות מחירים מתוך ניתוק ובורות. השפלתם עד עפר את הגאווה הלאומית שלנו מול אויבינו מבית ומחוץ ורמסתם ברגל גסה, בזדון, ברשעות, את לומדי התורה ואת כל הקדוש והיקר לעם ישראל. אבל חברים, עשיתם לנו בשנה הזו, כמו במגילת אסתר, הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. הוא הביא איתכם ביחד גם רפואה וגם מכה. כתוב: "מחצתי ואני ארפא" מתוך המכה עולה הרפואה. מה הרפואה? קרעי, כשיאיר יהיה ראש

עכשיו כולם יודעים מי המושחתים והנוכלים שאסור להצביע להם. לכו הביתה. תודה רבה.

אפשר להגיד "יריב פוליטי". "אויבינו"

"ממשלה מקוללת" ואללה. האחים המוסלמים.

אמרת "ממשלה מקוללת", אוי ואבוי. ממשלה מקוללת שקמה מן, של אויבי ישראל. שמעתי אותך, חבר הכנסת קרעי, לא הפרעתי לך. חבר הכנסת אבוטבול, אתה בשתי קריאות.

אתה לא יכול לנצל את הבמה לענות לי ולא לאפשר, לא, אסור לך לענות. אסור לך, אני אומר לך. מה זה, שאלה רטורית?

ממשלה שקמה בתמיכת אויבי ישראל היא ממשלה מקוללת.

הנימוס האלמנטרי, ממשלה היא לא "מקוללת" והיא לא "אויבינו". ממשלה של כוחות החושך והאופל, תודה רבה. חבר הכנסת קיש, בבקשה. אם מישהו חי עם האמירות האלה בשלום, יבושם לו. אם אנחנו כוחות האופל, אז אתם ממשלה מקוללת. חבר הכנסת קרעי, הבנתי. תודה רבה.

תגיד ליאיר לפיד מילה על כוחות האופל. ממשלה מקוללת ועוד איך. חבר הכנסת קיש, בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש,

אני לא יכול להתעלם מהאירוע הזה, היושב-ראש. אומר יו"ר סיעתך "כוחות האופל" ו"בואו נהיה מאוחדים". זו דוגמה לצביעות שלכם.

עומד פה עכשיו ואומר, בא בביקורת לחברי מהאופוזיציה כשהבוקר מתפרסם: "יו"ר הכנסת קובר את 'חוק הנאשם'" אני מצטט ציטוט של זאב קם. "מיקי לוי",

שיושב פה לידי, הבהיר לבכירי הקואליציה, "מתנגד נחרצות לחקיקת החוק בצורה חפוזה כחלק מהחקיקה לפיזור הכנסת. לדבריו, מדובר בחוק שעוסק בנושא מהותי, הדורש דיון מעמיק, ושהליך מהיר יפגע בכבוד הכנסת". עכשיו, כנראה שברמה הפוליטית נוצר איזה מצב שעמדתך השתנתה. לצערי, ההתנהלות הזו, כך פעלת לכל אורך השנה האחרונה, ולקחת שיקולים פוליטיים צרים,

אני חושב שבסוף הם יעזרו לנו גם בבחירות, והחלטת כן לאפשר את הנושא של חוק המהפכה, ההפיכה השלטונית. יואב, תגיד לי, זה נראה לך נורמלי, היית קצין בצבא.

עם שלושה כתבי אישום,

לא, זה לא יאומן, הדבר הזה.

אתה בורח. קודם כול, ראינו איך תפרו את התיק.

לא ייאמן, רון, גם אתה רואה שהתיק תפור ומתפרק בבית משפט, וכל מה שנעשה שם זה בשביל שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. כל השאר שטויות.

היושב-ראש פה, אתה אוהב כדורגל?

לא פוגעת בכנסת אלא פוגעת בדברים אחרים. המפלגה ששומרת על, לא. הוא בן אדם ערכי.

אתה מבזה את הכנסת אם אתה תאפשר לדבר הזה להתנהל.

הקואליציה הבטיחה לאזרחי ישראל שאנחנו תמיד נשים את טובתם לפני טובתנו האישית, אל מול אופוזיציה שלא הייתה כדוגמתה בתולדות מדינת ישראל, אופוזיציה שמעדיפה פעם אחר

ועושים עוד עבירה על החוקים הבלתי-כתובים בבניין הזה, כאשר הקואליציה באה ואומרת, בעקבות הרצון שלנו להגיע לבחירות ולהכרעה נוספת של העם, האופוזיציה עדיין מעכבת את

לא ראיתי כזה דבר, שאנחנו מנסים להגיע עם האופוזיציה לתאריך מוסכם על בחירות, למהלך מוסכם, להסדרה, והם אומרים א',

ג' תנאים שלא קשורים, או שאנחנו עושים בלגנים. זו אופוזיציה שהתאהבה בלתקוע את המערכת השלטונית. זו אופוזיציה שאפילו עכשיו מנסה לעצור את המהלך של הבחירות, אחרי שכל הזמן הם אומרים: בואו היום לבחירות.

תחליף את האופוזיציה, זו המטרה.

חבר הכנסת סמוטריץ',

שאם אנחנו לא נקיים אותם, הם אומרים: מבחינתנו, שימשיך השיתוק. שלא יהיו בחירות.

זו האופוזיציה שיש מול מדינת ישראל.

הנה אני אומר לכם, יושב-ראש הקואליציה עומד כאן ואומר לכם: אם האופוזיציה רוצה, היום יש תאריך מוסכם לבחירות. הסיבה שאין תאריך מוסכם לבחירות היא כי האופוזיציה לא רוצה. היא מעמידה תנאים מושחתים בשביל שאנחנו נגיע לתאריך מוסכם של הבחירות. אם נסכים איתך,

ובגלל זה אני אומר כאן לאזרחי מדינת ישראל: גם אם אנחנו הולכים לבחירות, שלא תחשבו לרגע שאנחנו מורידים את הרגל מהגז. אנחנו ממשיכים במסע הזה לאיחוד חלקי החברה הישראלית על כל גווניה. אנחנו נמשיך במסע הזה לחיבור ואהבה. איזה איחוד?

אנחנו לא נוותר, כי מדינת ישראל חשובה לנו יותר מתפקיד כזה או אחר, מכיסא כזה או אחר.

העיקר אתה מדבר על אחדות. חבר הכנסת אזולאי, מספיק. חבר הכנסת יברקן, לא זכור לי שהוא הפריע. אני זוכר וכולנו זוכרים שהמקום שאליו נבחרנו לא שייך לנו, הוא שייך לאזרחי ישראל ואנחנו קיבלנו אותו בהשאלה. לכן אנחנו מוכנים להחזיר את המנדט לבוחר ולהגיד לבוחר פעם נוספת: מה אתם מעדיפים, אהבה, אור ואחדות או פחד, שנאה ותיעוב? אני אומר לאזרחי ישראל: תהיו אופטימיים. תודה רבה. אחדות.

תודה רבה. חבר הכנסת ארבל, תודה.

חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה, הוצמדה להצעת החוק של חבר הכנסת טופורובסקי. בבקשה. אחריו חבר הכנסת סמוטריץ'. שקט בבקשה בצד השני. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברות וחברי הכנסת, הממשלה הזאת, שציינה בשבוע שעברה שנה, ניבאו לה שלא תקום, ניבאו לה שלא תחזיק מעמד יומיים וניבאו לה שלא תעביר תקציב וניבאו לה שלא תשרוד עימות בעזה, ניבאו לה הרבה דברים והם טעו בכל הנבואות. ממשלה חשובה, ראשונה מקום המדינה, ששילבה מפלגה ערבית, בניסוי שהצליח מעל המשוער, בהזנקה של החברה הערבית, בהזנקה של השותפות ושל דו-קיום בין כל חלקי החברה. גם בעתיד נמשיך לפעול לממשלות שיהיו בהן גם יהודים וגם ערבים. ממשלה מוצלחת שקידמה ממש מהפכה סביבתית, קידמה את הוצאת החד-פעמי, קידמה שיקום בחברה הערבית בנושא הסביבה, מקדמת החלטות משמעותיות, חינוך סביבתי בשותפות של משרדי הסביבה והחינוך, ממשלה שקידמה והנכיחה את הקהילה הלהט"בית במשרד הבריאות, ממשלה ששיפרה את יחסי החוץ של ישראל בעולם, בעיקר במצרים, בירדן ובארצות הברית, אבל לא רק, ממשלה שהורידה את הפשיעה בחברה הערבית ובכלל את הפשיעה. הממשלה הזאת עמדה מהיום הראשון בפני הסתה חסרת תקדים. כמעט בכל פעם שעלו לכאן דוברי אופוזיציה, הם הסיתו כנגד חברי כנסת מהקואליציה וקראו להם תומכי טרור, בלי ביסוס, בלי הוכחה, למרות שהם חברי כנסת נאמנים, טובים, מסורים. שוב ושוב הסיתו כאן מעל הדוכן הזה. קראו להם תומכי טרור, איימו בכל מיני דברים, אמרו שהם לא יצביעו,

שוב ושוב טעו, אבל הם לא הרפו מהאסטרטגיה הזאת של לצייר את הממשלה כלא לגיטימית, של לצייר את רע"מ כלא לגיטימית. הם לא הרפו מאסטרטגיית ההסתה, כי זו האסטרטגיה שהם מכירים: הסתה, הסתה ועוד הסתה. בשבילם, כל מי שיש לו דעה שונה מהם הוא תומך טרור. מי שהורשע בתמיכה בארגון טרור הוא לא תומך טרור, עליו לא מדברים, מדברים רק על מי שחושב אחרת, בעיקר אם הוא ערבי. עליו מותר להגיד הכול. נגדו מותר להסית. מול ההסתה הזאת, שלושה חברי כנסת מימינה, לא עמד להם כוחם והתקפלו. שלושה חברי כנסת מימינה איימו להצטרף לאופוזיציה המסיתה. הם אלה שהפילו את הממשלה הזאת, אבל אנחנו נמשיך הלאה. אני רוצה לאחל מפה הצלחה לראש הממשלה הנכנס יאיר לפיד. בקרוב הוא נכנס, ולא לארבעה חודשים, לארבע שנים, כי לאחר הבחירות תשוב לפה ממשלה במודל הזה אבל משופרת, שלא תיכנע להסתה שלכם, שתקדם את הסביבה, את הבריאות, שתהיה בשותפות יהודית-ערבית ולא תיכנע לאיומים מימין. תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. חבר הכנסת וסגן השר אביר קארה,

אני לא ממתין ואני ממשיך הלאה לרשימת המתנגדים. חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה.

הממשלה. אני לא מחכה לכם. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שלוש רעות עשתה הממשלה הזאת ושתיים טובות. שלוש רעות: הראשונה, הרס היסוד היהודי של מדינת ישראל, כן, ראשית צמיחת גאולתנו. בעצם הקמתה של הממשלה הזאת על יסודות של אויבי ישראל, תומכי טרור אנטי-ציונים, שחותרים תחת האתוס הציוני המכונן של המדינה היהודית, המשיכה הממשלה הזו בפגיעה עמוקה בזהותה היהודית של המדינה ובערכיה,

הרס היסוד הדמוקרטי של מדינת ישראל: שקרים, הונאה, גנבת בחירות, עיוות רצון הבוחר, עיוות יחסי הכוחות האמיתיים בין הגיבוי הציבורי שפוליטיקאי זוכה לו לכוח השלטוני המופקד בידיו, וכמובן, רמיסת הדמוקרטיה הפרלמנטרית, כפי שראינו כאן, בכנסת הזו, שלישית, פירוק המחנה הלאומי ואחדות העם והפצה של שנאה, חרמות ופילוג. קראתם לזרוק את החרדים לזבל במריצות. קראתם לנו תתי-אדם, צאצאיו של יגאל עמיר, חלאות המין האנושי, מזהמי אוויר, מכונות רעל, כוחות אופל. עטפתם הכול כמובן באיזה מלל אחדות שקרי וצבוע. כמו שהשלום אצלכם הוא מלחמה, ככה אחדות אצלכם היא שיסוי,

אבל יש גם שתיים טובות שעשתה הממשלה הזאת: ראשית, בזכותה עם ישראל מתפקח. הבאתם את המציאות לאבסורדים קיצוניים ועזרתם לציבור הישראלי לחזור ולהבחין בין טוב לרע, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים. את תוצאות ההתפכחות הזאת, בעזרת השם, נראה בבחירות הקרובות. שנית, לימדתם אותנו לשלוט, ותאמינו לי, אנחנו תלמידים טובים. חבריי, נצח ישראל לא ישקר ולא יינחם. עם ישראל חי, והוא יראה את הדלת ויזרוק החוצה את מי שהונו, שיקרו, בגדו בערכים, בדרך ובשותפים. הוא יראה את הדלת החוצה למי שאפשרו לשנאה, לקנאה, לתאווה ולכבוד להוציא אותם מן העולם, להמיר את דתם ודעתם, והוא יחזיר חזרה לעם הזה את מה שהוא ראוי לו, הנהגה אמונית, יהודית, לאומית, ציונית, שתמשיך להוביל את מדינת ישראל לפסגות חדשות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברת הכנסת רגב. חברת הכנסת רגב, חברת הכנסת רגב, חברת הכנסת רגב,

תודה. חברת הכנסת סטרוק.

היא יכולה להתנגד.

אפשר בבקשה קצת שקט במליאה? תודה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. תודה לך ה' על כך שלא מלאה אפילו שנה לממשלה הרעה והמסוכנת הזו, לממשלה שהוקמה מלכתחילה, לא רק עכשיו, לא רק בימיה האחרונים, אני מבקש שקט בתאי המפלגות. בבקשה שקט. בבקשה להמשיך. לא רק עכשיו ולא רק בימיה האחרונים, כשהיא מונשמת מפה לפה על ידי אחמד טיבי, יועצו של ערפאת, ועל ידי אוסאמה סעדי תומך הטרור ועל ידי איימן עודה תומך הטרור, לא רק עכשיו, מלכתחילה, כשהיא הוקמה כממשלה עם רע"מ, היא הוקמה כממשלה עם תומכי טרור. כרתם ברית עם מוות ועם שאול עשיתם חוזה, והחוזה הזה דינו להיות מושלך לפח האשפה של ההיסטוריה. אדוני היושב-ראש, השותף שלכם, יושב-ראש רע"מ מנסור עבאס, בחלקלקות הלשון שלו יום-יום אומר שהוא בכלל לא תומך טרור וההתנגדות לו היא התנגדות גזענית. מה אתה אומר, מנסור עבאס? מה אתה אומר? אתה, מנסור עבאס, הלכת לעכו כשמת בכלא מחבל, יימח שמו, פאוזי נימר, שנידון ל-700 שנה בכלא, 27 מאסרי עולם, על רצח, על פיגועי טרור נגד מדינת ישראל. מנסור עבאס חלקלק הלשון, שהוא חלק מהקואליציה, הלך להביע לו כבוד אחרון ועמד דום לזכרו. אתם, חבריי חברי הקואליציה, אתם כרתם ברית עם מוות. מתן כהנא ושרן השכל וקינלי ואלעזר שטרן, אתם כרתם ברית עם מוות. אתם כרתם ברית עם מחבקי מחבלים ומצדיעים למחבלים, זה מה שרע"מ, ואתם ממשיכים. ולכן, תודה לך ה' שאתה שולח את הממשלה הרעה הזו הביתה.

חבר הכנסת רוטמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, על הרבה מאוד דברים שעשתה הממשלה הרעה הזאת לא ניתן יהיה לסלוח, אבל העוול והעיוות הגדול ביותר שאחראית לו הממשלה הזאת הוא העיוות של השפה העברית: מי שהקים ממשלה עם תומכי טרור מדבר על ממשלת אחדות, מי שהקים ממשלה עם יאיר גולן, שקרא למתיישבי יהודה ושומרון "תת-אדם", זיהה תהליכים, השווה אותנו לנאצים, השווה למחלה ממארת, מדבר על למה לא מדברים יפה. שמעתי אותך, אדוני היושב-ראש, יש לך בעיה ויש לך השגות על איך שמתבטאים כלפי הממשלה הזאת, וכשחבר הקואליציה מדבר ככה זה עובר לך מתחת לרדאר. מי שאתמול ושלשום סיפר לנו כל מי שמדבר מעל הדוכן,

מי שאתמול ושלשום סיפר לנו, כשדגל מדינת ישראל מאחוריו, על כך שכל המתנגדים לו הם כוחות האופל, לא פחות ולא יותר, כוחות האופל. כמו שאתה מדבר על,

מי מכה את חיילי צה"ל? מי מכה את חיילי צה"ל, חבר הכנסת גולן.

חבר הכנסת גולן.

חבר הכנסת סגן השר גולן, תודה רבה. שקט. חבר הכנסת כץ, נראה לי שאני מסתדר. בבקשה להמשיך. אני אצטרך קצת זמן. מי שגרם לפילוג ולשיסוי ולא בוחל במילים, עמד פה מעל הדוכן,

אם אדוני היושב-ראש רוצה תזכורת, עמד פה מעל הדוכן ואמר שמי שיושבים פה הם הצאצאים האידיאולוגיים של יגאל עמיר. חברת מפלגתו סיפרה שהקמפיין הפוליטי הוביל לרצח רבין.

לא, בוודאי שלא נכון.

אבל על שקר אנחנו כבר לא סופרים לכם. פשוט צריך אמת כדי לדעת מהו שקר, ומאחר שאתם לא יודעים מהי האמת, אתם בוודאי גם לא יכולים לשקר. פשוט אין אצלכם את המושגים האלה של אמת ושקר. זאת האמת. והממשלה הזאת, הממשלה הזאת שלידתה בחטא, שהורתה בחטא, שכל קיומה בחטא, מסיימת את תפקידה והולכת בדרך כל בשר. זה אמור להיות יום מאוד מאוד שמח, אבל למעשה מי שאחראים לכך שבמקום הממשלה הרעה הזאת אין לנו ממשלה טובה הם חברת הכנסת שרן השכל ולא-חבר הכנסת גדעון סער וחברי הכנסת של תקווה חדשה כולם, וחברי הכנסת שלי ימינה כולם, שמעדיפים לגרור את מדינת ישראל לבחירות חמישיות, רק לא לתת, חס ושלום, למישהו אחר לשלוט. השנאה, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם ומוציאים את הממשלה הזאת גם כן מהעולם, ויפה שעה אחת קודם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, עמד כאן לפני דקות ספורות יושב-ראש הקואליציה ודיבר על האור, על האהבה ועל האחווה, על האחדות ועל הריפוי ועל אותה אופוזיציה נוראית שמלהיטה ומסיתה ומפלגת ומפיצה רעל. היה זה בחודש מרץ למניינם, ממש ערב חג הפורים, בי' באדר ב' בשנה שעברה, שהגיע לתוכנית שר האוצר איווט ליברמן, וכשנשאל על החרדים, אמר שהוא קורא ומציע להעמיס את החרדים על מריצות ולזרוק אותם ביחד עם ביבי נתניהו לאיזו מזבלה טובה. מהדברים האיומים הללו הוא התבקש פעם אחר פעם לחזור בו, להתנצל, להבהיר את דבריו. אדוני היושב-ראש, בחודש אוקטובר פנה אליו בוועדה, בוועדת הכספים, חברי חבר הכנסת ינון אזולאי ואמר לו בדיון בוועדה: אני קורא לך להבהיר את דבריך, אולי להתנצל. הוא סירב,

אתה יושב כאן על הכיסא הזה, אדוני היושב-ראש, הכיסא החשוב הזה של יושב-ראש הכנסת, בזכות אותה שותפות עם אדם שחרת על דגלו שנאה, חרת על דגלו תיעוב, אך ורק בשל היותם חרדים. זה לא היה רק בדיבורים, פעם אחר פעם במעשים, בקידום פעולות שנועדו לקעקע את הזכות של אימא חרדית לצאת לעבודה ולפרנס את ילדיה הרכים ולא לאפשר לה סבסוד מעונות, רק בגלל שבן הזוג שלה בחר לשבת ולעסוק בתורה. אתם מדברים איתנו על אור, אהבה, אחווה, אחדות, טלו קורה מבין עיניכם, צבועים. תודה רבה. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, יושב-ראש הקואליציה עמד פה, יושב-ראש הקואליציה בזמן הכי קצר שהיה, בועז טופורובסקי, עמד פה ואמר, כמו שחברי משה ארבל אומר: אחדות, הכול, אחריות. אני רק רוצה לשאול אותו ואת ראש הממשלה, החליפי, העתידי, הרזרבי, איך שאתם רוצים תקראו לו: בשביל ארבעה חודשים אתם לוקחים את כספי הציבור? בשביל ארבעה חודשים אתם לוקחים וגוזלים מהציבור עוד כסף? למה, יש לנו כסף מיותר? איפה הכסף? תסתכלו על האנשים שנמצאים, יש להם חיוך על זה

הרגתם אותם. גמרתם על המדינה שלנו מבחינה כלכלית. בכל פעם שרק יכולתם להטיל מיסים,

ועוד הייתה לכם רשימה ארוכה. ולך, יאיר לפיד, אני רק מציע לך דבר אחד: הבית ברעננה שופץ. אולי כדאי שתעבור אליו. תעבור לבית ברעננה, יש שם כבר שיפוץ, יש שם כבר ביטחוני, השב"כ היה שם, הכול מוכן שם. היתרי בנייה עדיין אין שם, אבל זה בסדר. במקום שפעמיים תעברו על החוק, תעשה את זה. שאלתי לפני שנה ידיד שמכיר את יאיר לפיד, אמרתי לו: תגיד לי, למה יאיר לפיד לא ראש ממשלה? הוא אומר לי: הוא מפחד, הוא מפחד להיות ראש ממשלה, הוא לא מסוגל. התקשרתי אליו השבוע ואמרתי לו: תגיד לי,

מה השינוי שהיה? הוא אמר: אחרי בנט אין יותר נמוך מזה, ולכן הוא לוקח את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, חבר הכנסת רון כץ, איננו. חבר הכנסת גינזבורג, חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני לא בטוח שזו שעתה היפה של הכנסת. כשהכנסת מחליטה על הקדמת בחירות, זה אומר שמשהו לא טוב קורה בכנסת, בטח כשהדבר הזה קורה פעם אחר פעם, שנה אחרי שנה. מי שבדרך כלל מוביל את המהלך הזה של הקדמת בחירות הוא אותו גוש, הוא אותה מפלגה. אני אומר לכם, חבריי בליכוד, שמובילים פעם אחר פעם את הקדמת בחירות, ההתמכרות הזאת לבחירות רק מכיוון שאתם לא נמצאים בשלטון, רק מכיוון שאתם לא מצליחים להקים ממשלה, היא בסוף תהיה בעוכריכם. היא הייתה בעוכריכם, זה הוכח בבחירות האחרונות, וזה ימשיך להיות בעוכריכם. אם אתם מוכנים רק בשל תאוות השלטון שלכם, להיות בשלטון, ולא רק להיות בשלטון,

סכנה אמיתית למדינה. אבל האמת היא שאנחנו לא מתפלאים, כי ראינו איך הצבעתם פעם אחר פעם כנגד האינטרסים של המדינה, הצבעתם ומנעתם העברת תקציב, מנעתם העברת תקנות לשעת חירום, מנעתם את העברת חוק האזרחות. את כל הדברים הללו,

אתה הצבעת נגד. אתה הצבעת נגד. אתה הצבעת נגד כל אותם חוקים שהם לטובת המדינה. במקום להיות אופוזיציה לממשלה הפכתם להיות אופוזיציה למדינה. מתמכרים לבחירות אם אתם לא נמצאים בשלטון. זה בסוף לא יצליח. בסוף הציבור רואה. גם כשיש ציבור רב שתומך בכם, עדיין הרוב חושב שדרככם מוטעית, שדרככם לא נכונה. מה שקורה היום, חבריי חברי הכנסת, הוא תעודת עניות.

אנחנו נבחן את זה. נכון, נבחן. בעוד ארבעה חודשים שוב נגיע לבוחר. במקום לכבד אותו ולומר: בחרת נבחרים, בחרת כנסת, אתם הפוליטיקאים עכשיו, תסתדרו ביניכם, תגיעו להסכמות, הפכתם להיות במקום שבו אתם מתנגדים לכל דבר. לעזאזל הכול, העיקר שנגיע לשלטון. אני מקווה שבסוף קו הממלכתיות יהיה הקו המוביל, קו האמצע, קו המרכז, הקו שיודע להתווכח, אבל הקו שיודע גם להתפשר, הקו שיודע לומר ולדבר גם עם ימין וגם עם שמאל, גם עם דתיים וגם עם חילונים, גם עם ערבים וגם עם יהודים. כולנו חברה ישראלית אחת, מורכבת, גדולה, שלמה, עם מטרה אחת, להמשיך לקיים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זו המטרה שלנו, אנחנו נמשיך לפעול בקו הזה, ואני מקווה שגם אתם תתעשתו ותבינו שלא קו הקיצוניות, המאבק שלכם מי יותר קיצוני, אתם או בן גביר, הוא לא מתאים למפלגת הליכוד. אתם הפכתם להיות ממש מתחרים מי יותר קיצוני. אני אומר לכם שבסוף אזרחי ישראל רוצים ממלכתיות, רוצים מרכז, רוצים פשרות, רוצים הסכמות. בעזרת השם, אני מקווה שאחרי הבחירות האלה אזרחי ישראל ידעו לבחור נכון, ידעו לבחור בקו האמצע ולא בקו הקיצוניים.

תודה רבה. חבר הכנסת כץ, אחרון הדוברים. אני מודיע למרכזי האופוזיציה והקואליציה במליאה: הצלצול אינו עובד, ולאחר הדובר האחרון אנחנו ניגשים להצבעה אלקטרונית. בבקשה הכניסו את כל חברי הכנסת אל המליאה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני נמצא פה היום איתכם ביום רע מאוד למדינת ישראל, יום שמאבקים בלתי פוסקים, לא ענייניים, מיותרים, נבזיים, של האופוזיציה הביאו למצב שהכנסת הזאת משותקת. הגיע הזמן שמישהו פה יגיד לכם את האמת. הגיע הזמן שיגידו לכם את האמת: זה לא לגיטימי, ההתנהלות הזו. זה לא לגיטימי, הדרך שאתם מחזיקים את מדינת ישראל כבני ערובה.

אנחנו לא נאפשר לזה לקרות. אני רוצה גם, תודה, חברי הכנסת מש"ס. אני רוצה גם לתת לכם תחזית עתידית: כל מה שאתם עושים עכשיו לא יעזור לכם, כי הצד הזה יילחם בשביל המדינה שלנו.

ואני לא יודע אם אתם עוקבים, אבל גם אחרי כל הטירוף שהגעתם אליו, אחרי כל הדברים ההזויים שעשיתם, אתם באותו מקום. מדינת ישראל לא רוצה אתכם בשלטון. מדינת ישראל לא רוצה את בן גביר שר בממשלה. מדינת ישראל רוצה חופש. מדינת ישראל היא המדינה הכי טובה בעולם לגור בה, עם הכלכלה שתהיה הכי טובה בעולם, עם מערכת הבריאות הכי טובה בעולם,

מגיעה לנו גם הממשלה הכי טובה בעולם.

ואני אומר לכם פה, ותזכרו שאני אומר את זה, כי לא יעזרו לכם החיוכים המזויפים שלכם, כשאתם נמצאים פה עכשיו. אני רוצה גם איזה סקופ קטן, לפני שאנחנו מגיעים לתקופת הטירוף הבאה. עוד מעט הפריימריז, אז התחרות תהיה מי יותר קיצוני בשביל להביא עוד מצביע, אבל על חשבון מי? על חשבון אזרחי מדינת ישראל.

תראו מה אתם עושים פה, תראו מה אתם עושים במדינה. כבר אי-אפשר לשבת בשולחן בלי להתווכח. יהודי שונא יהודי.

למה אתם עושים את זה? למה אתם עושים את זה?

גם הרב הראשי של מדינת ישראל אומר את מה שאני חושב. גם הוא יודע שבן גביר בשלטון זה רע למדינת ישראל. גם הוא מבין. גם הוא מבין. הרב הראשי למדינת ישראל,

עליו אתה לא יכול להתווכח. גם הוא יודע שבן גביר הוא רע מאוד למדינת ישראל. אל תתווכח, אתה יודע שאנחנו צודקים. אל תתווכח על זה. ואני רוצה רגע להחזיר אתכם למציאות. לא משנה מה תעשו, תתקעו את תקנות איו"ש, תתקעו את מי שגר שם, תתקעו את המענקים לאומיקרון, תתקעו את העסקים הקטנים, תתקעו את הכלכלה, אבל בסוף, בעוד ארבעה חודשים או באיזה מועד מוסכם שאתם תגיעו אליו אחרי רשימת הדרישות הסחטנית הבאה שלכם, אנחנו נרכיב את הממשלה הזאת ויאיר לפיד יהיה ראש הממשלה. תזכרו שאמרתי את זה, מצולם ומוקלט. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חברי הכנסת, לא, לא, הוא לא אמר עליך כלום. שב, שב. שב, בבקשה. שב, בבקשה.

ככה, כי אני קובע. הסמכות היא שלי. שב. שב, בבקשה. הוא לא אמר לך דבר. שב. תודה רבה. חבר הכנסת בן גביר, שב, בבקשה. חברי הכנסת, נא לשבת במקומות. חבר הכנסת מלכיאלי, אני רוצה להתחיל בהצבעה. חבר הכנסת מלכיאלי. נא להתיישב, חברי הכנסת. הצלצול אינו עובד. בבקשה להתיישב. אני עובר להצבעה, אבל טרם ההצבעה, קורס קצינים של משטרת ישראל נמצא במליאה. אני מקדם אתכם בברכה. ברוכים הבאים. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק הראשונה, של חבר הכנסת יריב לוין. שימו לב, כל הצעת חוק בהצבעה בנפרד. חברי הכנסת, נא לשבת. הצבעה. אני מבקש לא להפריע. אני לא אהסס להוציא אותך בזמן הצבעה, אבוטבול. אני אומר לך, יש עשר הצבעות. אני יכול להוציא, להכניס, להוציא, להכניס. אתה רוצה את זה? אני כבר מספיק מתוחכם. לא, לא, אתם לא תפריעו לי בזמן הצבעות, חברת הכנסת גולן. תודה. ההצעה

110 בעד, אין מתנגדים. ההצעה עברה. חבר הכנסת אבוטבול, תפסיק להפריע לי בזמן הצבעה.

ההצעה עברה לאן? הצעת החוק תועבר או לוועדת חוקה או לוועדת הכנסת. ועדת הכנסת. לוועדת הכספים. תקשיב, חבר הכנסת קיש, אתה לא צריך לצעוק.

ההצעה תעבור לוועדת הכנסת כדי שתקבע. שב, בבקשה. אנחנו נוסיף להצבעה את חבר הכנסת שיין.

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, של חבר הכנסת אבו שחאדה. בבקשה לשבת. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת

104 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, גם הצעת החוק הזאת תועבר לוועדת הכנסת כדי למנוע את הצעקות האלה אמרתי מלכתחילה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעתו של חברת הכנסת פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת.

ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע,

נגד, אחד. לפיכך, גם הצעת החוק הזאת תועבר לוועדת הכנסת כדי שתקבע היכן תידון. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, של חבר הכנסת מלכיאלי. נא לשבת.

הכנסת העשרים-וארבע,

בעד, 104, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן, גם הצעת החוק הזאת תועבר לוועדת הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת איימן עודה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות

התשפ"א 2021, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 95, שני נמנעים. גם הצעת החוק הזאת תועבר לוועדת הכנסת לקביעה, להמשך דיון באיזו ועדה תידון. אנחנו עוברים להצעה הבאה, הצעתו של חבר הכנסת אלי כהן. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"א 2021, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

99, שני מתנגדים, אין נמנעים.

גם הצעה זו תועבר לוועדת הכנסת להמשך טיפול. אנחנו עוברים להצבעה הבאה, על הצעתה של חברת הכנסת גמליאל. הצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות

110 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעתה של חברת הכנסת גמליאל תועבר לוועדת הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה הבאה, הצעת החוק של חבר הכנסת קרעי.

ההצעה

בעד, 89, אין מתנגדים, נמנע אחד. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת. הצעת החוק של חבר הכנסת קיש, הצבעה.

98 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד. תועבר לוועדת הכנסת להמשך טיפול. הצעתו של חבר הכנסת בועז טופורובסקי, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"ב 2022, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד 106, מתנגד אחד. לפיכך, הצעתו של חבר הכנסת טופורובסקי תועבר לוועדת הכנסת להמשך טיפול. עוברים להצעת החוק האחרונה, של חבר הכנסת מוסי רז.

ההצעה

בעד, 107, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, גם הצעת החוק של חבר הכנסת רז תועבר לוועדת הכנסת. לא, נו, מספיק. די, נגמר. רק להם מותר למחוא כפיים? הוא רוצה הודעה אישית, הוא רוצה זכות דיבור.

ממשיכים בסדר-היום. זה בניגוד לתקנון.

יש תקנון כנסת, חבר הכנסת ארבל, תירגע, בבקשה. חבר הכנסת ארבל, תירגע. קריאה ראשונה. למה, חבר הכנסת ארבל, קריאה שנייה.

חבר הכנסת ארבל, קריאה שנייה.

תלמד את התקנון. יש לי סמכות לקבוע.

אתה משתמש בסמכות שלך לרעה. ובכן, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, חובת בעל רישיון להעברת תוכני חוזי שמע להפקה או רכישה של הפקות מקומיות), של חברת הכנסת אמילי מואטי,

הממשלה. לא רוצה לתת לך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברים, יש לי המון נקודות לחלוק אתכם באשר לחוק שלנו. יש שחושבים שהחוק נועד לעזור לתעשייה, וברצוני להעמיד את מי שחושב כך על טעותו. היצירה הישראלית, מעבר להיותה תמונה מרתקת, לפעמים חד-פעמית ומפעימה של הקיום שלנו כאן, לא נופלת, שימו לב, לא נופלת מיצירות קולנועיות וטלוויזיוניות בעולם שאנחנו לפעמים נושאים אליו עיניים. אדוני היושב-ראש, אני מתקשה, אני יכול להבין אותך. אני מבקש את עזרת הסדרנים. או שתושיבו את חברי הכנסת או שתבקשו מהם לצאת לשתות קפה. בבקשה, אני מבקש את עזרת הסדרנים. בבקשה, מי שרוצה לשוחח, שיצא החוצה. נראה לי שאני מסתדר, אני לא צריך את העזרה שלך. אל תדאג, אני אוסיף לה. אל תדאג. אתה פתאום שומר על האינטרסים שלה. הבנתי אותך. ובכן, היצירה הישראלית, מעבר להיותה תמונה מרתקת, לפעמים חד-פעמית ומפעימה, של הקיום שלנו כאן, לא נופלת מיצירות קולנועיות וטלוויזיוניות בעולם שאנחנו לפעמים נושאים אליו עיניים. היצירה הישראלית, ואני מתאפקת שלא לציין סדרות וסרטים, היא משנה מציאות, היא מרחיבה דעת והיא שלנו. היוצרים הישראלים לא נופלים מפאוזוליני וגודאר. פי'צחזדה, חיים בוזגלו, חנה אזולאי הספרי, שלומי אלקבץ ואבי נשר לא נופלים מקלוד ללוש,

מיכל בת אדם, משה מזרחי ובני תורתי לא נופלים מטריפו ולא מסקרוסזה, וזה עוד לפני שהזכרתי את ג'ולי שלז ואת רונית אלקבץ, זיכרונה לברכה. גם חברות ההפקה הישראליות לא נופלות מ-HBO. הסיפור הוא התקציב. קחו למשל את ההפקה הישראלית פאודה. היא לא הייתה צריכה אותנו כדי להוכיח שהיא בשורה אחת עם הומלנד, אם לא מעבר לכך, בכל הצניעות. מה שאני מנסה להגיד זה שאם הסיפור הוא כלכלי, אז היצירה יכולה להיות רווחית אם רק אם נשקיע בה, אבל הרווח האמיתי, כזה שלא יכנס לשום טבלת אקסל, הוא הרווח של הרוח הישראלית. כפי שהבנתם, אני אוהבת יצירה ישראלית. בעלי הראשון, זיכרונו לברכה, הקים את פסטיבל הקולנוע הישראלי בפריז, פסטיבל שהניב קופרודוקציות וחברויות אמת בין קרנות הקולנוע ובין היוצרים. חברות וחברים, עבודה רבה לפנינו. המון צריך להשתנות וישתנה. באנו לדרך ארוכה וזו שאלה של זהות, ביקורת והדורות הבאים. אני מבקשת להודות לחברתי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה ולשר התקשורת המצוין והיסודי יועז הנדל, מבקשת להודות לארגונים שח"ם, אקט ותל"י, איגוד עובדי הטלוויזיה והקולנוע, איגוד המפיקים, ולכם, הבימאים, האנימטורים, המלהקים, השחקנים, המקליטים, המלבישים, נערות המים. תודה רבה. אני קוראת לכל החברים שבמליאה להצביע בעד הצעת החוק.

תודה רבה לחברת הכנסת אמילי מואטי.

תמר זנדברג, בשם השר הנדל, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לפני שאפנה לתשובה שביקש ממני שר התקשורת להשיב בשמו, נכחתי כאן, לצערי לא הצבעתי, בגלל החוק הנורבגי, אבל נכחתי כאן בשעה האחרונה, בזמן ההצבעות, בימים, בשבועות, אפילו בחודשים האחרונים. אני רוצה לומר לנו קודם כול, לכולנו ולחברות ולחברים שלי בגוש השינוי, אגב, ימין ושמאל, יהודים וערבים, ולציבור שבחר בנו ושבוודאי צופה בנו עכשיו קצת בתמיהה, מה בדיוק אנחנו עושים כאן, ולומר לנו, קודם כול כדי שאנחנו נזכור, שהניסוי הצליח. חברות וחברים, הייתה לנו ממשלת ניסוי, זה נכון, אבל ממשלה מוצלחת, שהצליחה מעל ומעבר למשוער, קודם כול בתקופה שהיא כיהנה, הרי הספידו אותנו עוד לפני שהושבענו, דבר שני, בהצלחות שלה, גם במניעת האלטרנטיבה שאנחנו רואים אותה כאן מדי יום, אבל לא פחות מזה, וגם את זה חשוב לומר, בהישגים שהיא עשתה, במה שעשינו, במה שהשגנו. סגרנו פערים ותיקנו עוולות לא של שנים, של עשורים, קודם כול בשותפות של מפלגה ערבית בקואליציה, אדוני היושב-ראש, בגאון ובגאווה ובגלוי, לא בסתר ובמחשכים ובכל מיני טריקים ושטיקים. זה לא רק היה סמלי, זה גרר גם תיקון בהורדת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, בתוכנית ממשלתית חסרת תקדים שכל משרדי הממשלה התגייסו אליה ועמדו מאחוריה.

אני חייבת לומר, כמפלגות השמאל,

הוכחנו שיש עוד אופציות פוליטיות מלבד ממשלת ליכוד וכהנא וזהו. כן, גם שמאל, גם את האופציה הזאת כבר הספידו. ומכאן, חברות וחברים, אנחנו לא הולכים אחורה. עלינו על פסים שלא נרד מהם כבר ואין מהם דרך חזרה, במובן הזה שיש עוד אפשרויות פוליטיות במדינת ישראל. יש כל מיני אופציות מלבד ממשלה אחת שממליכה בן אדם אחד שמכפיף את האינטרסים הציבוריים לאינטרסים האישיים שלו. גם עבדנו ביחד, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לספר לך, אני יודעת שראש הממשלה נפתלי בנט אמר שהייתה ממשלה מצוינת שנשענה על קואליציה קשה. אני יודעת את זה, אני מודעת לזה שהחיים פה בכנסת באמת היו קשים מאוד. אבל אנחנו בממשלה, וגם בכנסת וגם בקואליציה, עבדנו ביחד. כל אחד בא לשרת את הציבור בתחום שלו, ועשה, אבל גם שיתפנו פעולה, ועל כך יעידו רבות רבות מההצלחות שלנו. כשאני חושבת על ניסויים, אז יכול להיות שדווקא הניסוי להמליך נאשם בשוחד לראש ממשלה תוך כדי מסע שיסוי והסתה ושנאה ומכונת רעל, שלא פסקה לרגע אחד, ומכונת דה-לגיטימציה, זה הניסוי שכשל, זה הניסוי שכשל קודם כול בלהשיג את תמיכת הציבור. הוא כשל ארבע פעמים וייכשל שוב ושוב ושוב, מכיוון שבבחירות הבאות נחזור בכוח גדול יותר, נחושים יותר, אופטימיים יותר, וגם עם הידיעה שעשינו את זה ונעשה את זה שוב. אני רוצה להשיב בשם השר הנדל על הצעת החוק של חברות הכנסת אמילי מואטי ואבתיסאם מראענה. רגולציית השידורים בישראל היא ארכאית ואינה תואמת את הטכנולוגיה המתפתחת ואת המגמות העולמיות שאליהן נע השוק. החקיקה כיום מייחסת לשידורי הכבלים, הלוויין והברודקאסט המסורתיים ומותירה ואקום בעולם הסטרימינג, שהוא למעשה העתיד של הפצת השידורים. הדבר יוצר פערים רבים בין השחקנים הפועלים בשוק ומייצר חשש לפגיעה בהפקות מקור ישראליות. עם כניסתו למשרד התקשורת הקים השר ועדה לבחינת אסדרת שוק השידורים המוכרת כוועדת פולקמן. בחודש ספטמבר השנה אימץ שר התקשורת את המלצות הוועדה, ובימים אלו שוקד הצוות המקצועי במשרד על כתיבת תזכיר חקיקה מקיף שיכלול הסדרים גם בנושאים המפורטים בהצעה זו : החלת רגולציה אדישה טכנולוגית על ספקי תכנים והחלת חובות השקעה בהפקות מקור, וגם נושאים נוספים, כגון הקמת רשות חדשה שתפקח על כל שוק אספקת התכנים והחלת חובות השקעה על גופים בין-לאומיים. יצוין כי בכל הנוגע להיקפי הפעילות וחובות ההשקעה המופיעים בהצעה, ההצעה חורגת מהמלצות פולקמן אשר אומצו על ידי השר. יש אף פערים נוספים בין ההצעה הפרטית לתזכיר המסתמן.

בהסכמה עם המציעה ועל פי החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה, הצעת החוק הפרטית תוצמד לחקיקה הממשלתית בנושא. שר התקשורת רואה חשיבות גדולה בשמירה על הפקות מקור מקוריות ועל היצירה הישראלית, לצד שמירה על תחרות בשוק וקיומם של שחקנים רבים אשר יוכלו לספק היצע תכנים רחב ומחירים אטרקטיביים לצרכן הישראלי. בכוונת המשרד לפרסם את התזכיר הממשלתי בימים הקרובים. תודה רבה. חברת הכנסת רגב, בבקשה. תודה רבה לך, כבוד היושב-ראש. אני קוראת מכאן ליועצת המשפטית לממשלה לעצור את כל המינויים. אני שומעת ששר הביטחון בני גנץ נבהל פתאום, צריך להקדים את החלפתו של הרמטכ"ל, ולטובת מה? לטובת ראש ממשלה חליפי שמבין בענייני צבא כמו רוב הכתבים שיושבים פה במליאה. אז אני מבקשת וקוראת לך: על פי הנהלים הקיימים אין לאפשר לממשלה בבחירות, שלא פועלת מכוח אמון הכנסת אלא מכוח עקרון הרציפות, למנות מינויים. נקודה. הדבר השני, אני שומעת ממשרד הביטחון שאתם מתכוונים לגנוב את מינוים של מפקד גל"צ או מפקדת גל"צ ומנכ"ל התאגיד, אז גם פה אני קוראת לך, שר המשפטים גדעון סער, לוודא שהיועצת המשפטית לממשלה לא תגנוב אף מינוי, לא של גל"צ, לא של מנכ"ל התאגיד, לא של הרמטכ"ל. אתה מכיר את הכללים, ואתה כשר המשפטים צריך לוודא שהממשלה הזאת פועלת על פי הכללים ולא מעדיפה אינטרסים ואג'נדה פוליטית על האמת, החוק והנהלים. לכן, כשר המשפטים, עליך לוודא שהיועצת המשפטית לממשלה מונעת את כל המינויים, רמטכ"ל, גל"צ ומנכ"ל התאגיד. אני מתכוונת לשלוח גם אליך מכתב וגם אל היועמ"שית ולקבל תשובה ברורה בעניינים האלה. ואל נושא אחר. 90 יום הנער מוישי קליינרמן נעדר. 90 יום נער בן 16 ממודיעין נעלם, ואף אחד לא פותח עם זה מזועזע את החדשות. אף אחד לא מדבר על זה. השר לביטחון פנים לא קיים, המשטרה לא קיימת. אני שואלת אתכם: נער בן 16 לפני 88 יום נעלם, ההורים שלו בחרדה, האימא שלו לא ישנה ימים ולילות, ואתם לא עושים עם זה דבר. למה, כי הוא חרדי, אזולאי? כי הוא חרדי, אז אף אחד לא מתעניין בו. בושה וחרפה. איפה את? איפה את? 90 יום, מירב בן ארי.

ומה עשתה עם זה המשטרה?

מה עשתה עם זה המשטרה? איפה מלכיאלי?

מירב, מה עשתה עם זה המשטרה?

אני שואלת אותך: מה עשתה עם זה המשטרה? לי את אומרת מה עשיתי?

מה עשתה עם זה המשטרה? 88 יום.

88 יום. מה זה הדבר הזה?

אתם יודעים מתי, אתם יודעים מתי המשטרה פתחה תיק של נעדר? לפני שבוע.

אז אני שמחה שמירב בן ארי, כיושבת-ראש הוועדה, אולי קיימה דיון, וזה יופי, אבל זה לא מספיק. פתאום נפל לי האסימון על מה את מדברת.

את יודעת למה יש גבול? היית בדיון בכלל?

כי לא ראינו מסוקים באוויר,

ולא ראינו צוותי חיפוש ולא ראינו את המשטרה,

מתקשרת לאימא של מויש ואומרת לה מה מצב הבן שלה.

זה שקיימת דיון בכנסת זה מצוין, אבל לא מספיק. אני מבטיחה לך שאם הוא לא היה נער חרדי, תודה, חברת הכנסת רגב. כנראה כל המדינה הייתה מדברת עליו, איזה שטויות.

למה כל היום להסית?

וכל התקשורת הייתה מדברת עליו.

והמדינה לא עוצרת, כי מדובר בנער בן 16, חרדי. תודה רבה לחברת הכנסת מירי רגב. אני מזמין את חברת הכנסת אבתיסאם מראענה. חברת הכנסת מראענה, בבקשה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, די, שקט שם.

בואו נדבר עכשיו על תרבות, על סרטים ועל רגולציה. בואו נתחיל לדבר על תרבות, כן. בואו נתחיל לדבר על תרבות. בואו נתחיל לדבר אולי על הטיקט היחיד שמדינת ישראל יכולה להתגאות בו, וזה היצירה המקורית. מדינת ישראל, עדיין חוק התקשורת הוא 40 שנה אחורה. כן, 40 שנה אחורה. היום כל שוק התקשורת השתנה. הכול משודר באינטרנט. כל אחד יכול מבחינתו לפתוח ערוץ ולהתחיל לשדר מה שהוא רוצה או מה שהיא רוצה, היעדר רגולציה, בלי לראות את הפקות המקור, בלי לראות את היוצרות ואת היוצרים. תעודת הזהות הכי מוצלחת,

תודה, חבר הכנסת קרעי. בתחום התרבות זה עשיית הסרטים.

אנחנו נשלחות ונשלחים למדינות אחרות, מייצגות את מדינת ישראל.

התרבות מצליחה לספר את הסיפור האמיתי של החברה הישראלית. התרבות הישראלית מצליחה להסתכל על המוחלשים.

הסרטים והקולנוע הם היחידים שמצליחים לספר את האמת, את האמת של המוחלשים, את האמת של הקול שלא נשמע. התרבות הישראלית והסרטים של מדינת ישראל בכל השפות, בעברית, בערבית, באמהרית, ברוסית, כל השפות, כל התמהיל הזה של החברה הישראלית חייב להיות על המסך, בטלוויזיה. הסדרת חוק התקשורת, זה המאני-טיים שלנו. זה הזמן לעשות את הסדר הזה. זה הזמן להביא את הקולות האלה ואת היוצרות והיוצרים האלה, שעושים עבודה מצוינת, להביא את זה אל המסך. צריך רגולציה, צריך פיקוח כדי שהילדות והילדים שלכם לא ישבו כל היום מול הטלוויזיה בלי רגולציה, בלי פיקוח, בלי לראות את העובדות ואת העובדים של היצירה של ישראל, ערבית ועברית, בחיים משותפים. כן, אנחנו רוצים לראות את זה על המסך. אם אנחנו נכשלים כאן בפוליטיקה, הם יכולים להצליח על מסך הטלוויזיה.

הסיפור שלך, קרעי, והסיפור שלי, לגיטימי שיהיה, והוא יהיה. אם אתה רוצה את הסיפור שלך, צריך שגם הסיפור שלי יהיה, ואנחנו יודעות לספר אותו, יודעות לספר אותו טוב מאוד על מסך הטלוויזיה והקולנוע. היוצרות והיוצרים, חברים שלי, הם השופר האמיתי של החברה הישראלית. אסור להדיר אותם. אסור לנצל אותם. אסור לשלוח אותם להיות מאחור, שתהיה אבטלה. ממש לא. זה חטא.

אדוני, אני מסיימת. לפני שנהייתי ח"כית, באתי אחרי 18 שנה שבהן עבדתי כבמאית קולנוע וטלוויזיה.

כן יצרתי סרטים, כן סיפרתי את הסיפורים של האחרים והאחרות.

כן התגאיתי בזהות הערבית שלי, בזהות הפלסטינית שלי, תודה רבה. בזהות הישראלית שלי.

ואת התרבות הזאת אנחנו ננכיח, וחוק התקשורת הזה הוא קריטי,

למען זכויות אדם, למען שוויון.

זה הדבר השפוי שצריך לעשות.

תודה לחברת הכנסת אבתיסאם מראענה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. על פי בקשת הממשלה, ההצבעה תהיה הצבעה שמית. מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת.

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה,

ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר,

זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק,

חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק,

ניר ברקת,

יאיר גולן,

מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אלון טל, בעד יעקב טסלר, נגד דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין,

נעמה לזימי, בעד גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש,

יסמין פרידמן,

אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר,

יואב קיש,

גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין,

עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר,

ניר אורבך, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אלי כהן, נגד עופר כסיף, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת

סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח אביר קארה, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו מחברי הכנסת שלא הצביע? (קורא בשם חבר הכנסת) נפתלי בנט,

האם יש פה עוד מישהו שלא הצביע?

תמה ההצבעה. נא לספור את הקולות.

חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: בעד 53, נגד, 51, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק נתקבלה, ותעבור להמשך דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. קידום מעמד האישה,

ביקשת ועדה לקידום מעמד האישה.

אני רוצה לשאול את מירי, איפה את,

איפה את? איפה היית אתמול כש-20 חברי כנסת באו לשאול על מוישי קליינרמן? איפה היית? ינון, למה אתה יוצא? איפה כל ש"ס?

אולי תספרו למירי איך היה הדיון, כי היא לא הייתה, היא לא שאלה. אבל נורא קל, אני אגיד לך למה אנחנו, לא, נורא קל,

מה את עשית? אפילו לדיון לא טרחת להגיע. מדהימה אותי היכולת הפנומנלית, למה את הולכת,

כי יש יום הולדת ליריב. מזל טוב, קודם כול.

היכולת הפנומנלית שלכם לקחת כל מקרה בחברה הישראלית ולהסית שני מגזרים, זה מדהים. למה לא חיפשו את מוישי? בגלל שהוא חרדי.

אבל מירי אפילו לא טרחה לגבות את המשפחה, כי היא לא הגיעה לדיון. היא לא הגיעה. זה לא עניין אותה. אז בואו, אני אספר לכם מה עושים. תשעה ימים אחרי שמוישי נעלם, המשפחה הגיעה והגישה תלונה, ומהיום שהוגשה התלונה לא מפסיקים לחפש אותו.

צריך לחפש עוד, והיום 300 שוטרים עם כלבנים ומתנדבים מהצבא מחפשים אותו בתא שטח מורכב במירון, בנחל עמוד, שכל מי שמטייל בו יודע, מחפשים, ואכפת לנו. לא אכפת לי אם זה חרדי, ערבי, יהודי. לא אכפת לי. זה ילד שכבר 90 ימים לא בבית, אז מה זה קשור, למען השם? זה קשור, מה זה קשור לזה שהוא חרדי?

כל הזדמנות שיש לשסות, למה?

אפילו לדיון היא לא טרחה להגיע. עכשיו, אני מבינה כאלה שאכפת להם. אתה יודע, שלמה, מי בא? באו רק חברי כנסת מהאופוזיציה, ואז הגיעה נירה שפק והגיעו חברי כנסת נוספים, כי זה מעניין אותם. מה זה קשור לזה שהוא חרדי? למה צריך כל דבר לשסות אחד בשני? שחררו את זה. המשטרה ומפקד מחוז ש"י, תגידי את זה לליברמן, נמצאים בשטח. בשבוע הבא, בעזרת השם, הוועדה שלי גם הולכת למחוז ש"י. גם אתה מוזמן להגיע. אם אכפת לכם, תהיו שם. תפסיקו כבר לשסות אחד בשני.

זה לא רלוונטי. המשטרה מחפשת, לחברת הכנסת אכפת, והכי חשוב שגם גיטי וגם שמואל, ההורים שלו, אנחנו מחזקים אותם ואוהבים אותם, ולא אכפת לי אם יש לו כיפה או מה שהוא לא עושה. די עם זה כבר. נמאס לי, שמונה חודשים, נמאס מהשיסוי המיותר הזה. מה אכפת לי מאיזו דת הוא מגיע? ילד נעלם, שלושה חודשים זה יותר מדי זמן, גם אתה לא באת לדיון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני סומך עלייך שאת עושה עבודה טובה, אני שמחה. תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. אבל

מינוי שופטים לבית המשפט העליון וקציבת כהונתם),

בבקשה, עשר דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני היום מגישה הצעת חוק שאומנם אני יודעת שאין לה סיכוי לעבור, גם מכיוון שיושב-ראש הוועדה, תהיי אופטימית. אני לא אופטימית, לא בנושא הזה. יושב-ראש הוועדה לענייני חקיקה גדעון סער הטיל וטו מייד כשראה את השם שלי על החוק, ודבר שני, יש לו דעות אחרות היום על מערכת המשפט כשר המשפטים משהיו לו כשאני,

אגיד כמה מילים על החוק ואז אני אדבר על המהות, מכיוון שיש לי מעט זמן. החוק הוא חוק-יסוד: השפיטה (תיקון, מינוי שופטים לבית המשפט העליון וקציבת כהונתם), ואני אסביר במילים פשוטות לציבור. מה שקורה היום הוא מחטף על ידי מערכת משפט, שחושבת שהיא המהות, היא-היא הכול, היא יכולה להחליט מה נכון ומה לא,

בשיטת "חבר מביא חבר" ו"שמור לי ואשמור לך", לוקחת רק את חבריה מהצלחת, ככה, מהמשפחה, מה שנקרא, וממנה אותם אחד אחרי השני. מה שביקשתי בסך הכול הוא שכנהוג בדמוקרטיות בעולם, באירופה ובארצות הברית, הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם, שניתן את הכוח הזה לעם, למי שבעצם הוא-הוא הדמוקרטיה, שהכוח הזה יגיע לכנסת בצורה שקופה, אל נבחרי העם, שאותם שופטי בית המשפט העליון ייצגו את רוב העם. אבל זה כמובן משהו ששר המשפטים מתנגד לו למרות כל הרפורמות שהוא הבטיח שהוא יעשה במערכת המשפט. אני רוצה להגיד לכם שאת הצעת החוק הזאת, שהגיש בראשונה חברי חבר הכנסת עמית הלוי המוכשר, החלטתי להגיש שוב בכנסת הזו כי חשבתי שלמרות שיש וטו על מה שהליכוד מגיש, שר המשפטים גדעון סער, שיודע כמה חשוב לעשות שינוי במערכת המשפט למען העם הזה, שאני יודעת שהוא אוהב, בכל זאת מסרב אפילו לקרוא אותו. אני הגעתי להצעת החוק הזאת עקב המאבק שלי בדרום תל אביב בהסתננות הבלתי-חוקית. שם לראשונה נחשפתי לאטימות ולניתוק של שופטי בית המשפט העליון. שם גם פגשתי לראשונה את מי שהיה שר הפנים דאז, שלא מקשיב לי, זה בסדר, אולי הוא יראה את זה אחר כך, גדעון סער, שהסתכל לי אז בעיניים ואמר לי: מאי, אני מבטיח לך, אנחנו נציל את דרום תל אביב. אנחנו נוציא מכאן את כלל המסתננים הבלתי-חוקיים. ואמרתי לו: אדוני שר הפנים, זה רק שופטי בית המשפט העליון. זה רק הם שמעכבים, שמתוך גחמות שמאל מאוד מאוד עקרוניות, הם לא יודעים אפילו איך נראה מסתנן אריתריאי אבל הם מקבעים לנו אותם בשכונות. הם נותנים למקרי האונס, הרצח וההתעללות להמשיך לקרות. אני תופסת את הראש ואני

בנימה אישית: אתה אומנם לא מקשיב לי, אבל אתה יודע, לקחת את המנהיגות שלך, לקחת את אותה מנהיגות כדי להתנקם במנהיג אחר,

מנהיגות זה לקחת את הכוח הפוליטי העצום שיש לך כדי לקדם את מה שאתה,

גדעון סער, מאמין בו, ואני יודעת שאתה מאמין בו. מנהיגות לא מוגדרת,

על ידי שנאה, לא על ידי חרמות אישיות. אתה היית בדרום תל אביב אין-ספור פעמים. אני ישבתי איתך, אני דיברתי איתך. אתה יודע את הכאב ואתה יודע שהמחסום היחיד להוציא את המסתננים האריתריאים, ואתה פגשת שם את התושבים, שהיום כועסים עליך מאוד, הם אותם שופטי בג"ץ, הם אותם שופטי בית המשפט העליון. אתה יכול להתעלם עד מחר ממה שאני אומרת, אבל אתה יודע שזה נכון. ובחיבור מצמרר למה שקרה היום, היום החלה נפילת אותה ממשלה פוסט-ציונית שאנחנו עדים לה, ואני רואה את התקשורת רק מדברת על אותן סיסמאות: ביבי, בן גביר, סמוטריץ', דודי אמסלם. אלה הדברים שכאילו יש להם על מה לדבר, על הסגנון ועל הכול. אז אני רוצה להגיד לכם, וגם לך, אדוני היושב-ראש: אני החלטתי באמת, לכבוד אותה תקשורת ולכבוד החוק החשוב הזה שבעזרת השם עוד נעביר, לא להסתפק רק בפיזור סיסמאות ורמיזות לכם, אזרחי ישראל, אלא לבוא ולהגיד לכם בלי למצמץ ולהגיד בבירור מה אנחנו מתכוונים לעשות יום אחרי שנזכה לאמון הציבור, בלי בלבולים ובלי מצמוצים. נתחיל בגולת הכותרת: מערכת המשפט, קודם כול, החזרת השלטון שנלקח מהריבון בעורמה משפטית על ידי פסקת התגברות ביום הראשון לבחירתנו. זוהי חובתנו כלפי הציבור שלנו. הדבר השני: בחירת שופטים, בדיוק החוק שהגשתי היום, לפי השיטות הדמוקרטיות הגדולות בעולם, על ידי ריבון,

שזו הכנסת, באמצעות שימוע פומבי וכלל הדברים שישמרו על הדמוקרטיה, אותה דמוקרטיה גדולה שאנחנו כל כך מתגאים בה, שבעצם היום נשלטת על ידי דיקטטורה שאני יודעת ששר הפנים אחרי זה ילך אולי לאופירה וברקו, לתוכנית כזאת או אחרת, ויגיד: איך חברת הכנסת מאי גולן מדברת על מערכת המשפט? איך היא אומרת דברים נוראיים כאלה? ככה אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו?

אדוני שר המשפטים, אני רוצה שהילדים שלי, בעזרת השם, והילדים של כולנו, ידעו שיש פה מי שנלחם על העם היהודי, על הדורות הבאים, ולא נותן למיעוט שמאל כזה או אחר להנהיג את מה שקורה לנו במדינה. הדבר הבא זה שיטת הסניוריטי, שצריכה להיעלם מהעולם.

אותה מערכת משפט מוכשרת ומצוינת תכהן כמגדלור משפטי אבל תהיה עצמאית ולא תתערב אצלנו בחוקים. חוק היועמ"שים הוא מאוד חשוב. נגמרו הימים שיועמ"ש מגיע למנכ"ל משרדו ומזהיר אותו: אם לא תתנהג יפה, תוך שעה אני קורא לאבא שלי לעשות כאן סדר ולהסביר לך מי מחליט כאן. מי זה אבא שלו? היועמ"ש, כמובן, אם תהיתם. בנוגע לפרקליטות, משהו חשוב: לגוף המושלם הזה,

החסר שום פגיעה הזה, יוקם גוף ביקורת אמיתי אשר בראשו נעמיד בצו 8 אישיות מקובלת על כולם, כמו כבוד הנשיאה הילה גרסטל או פרופ' פרידמן. הם יקבלו מהמחוקק כלים אמיתיים לביקורת, לא כאלה שהם ממציאים לעצמם. וכאשר כבוד הנשיאה גרסטל תגיע ותאמר שבאמות מידה שלה אדם כמו שי ניצן לא יכול לשמש פרקליט המדינה, אז אנחנו נרצה לדעת מדוע, ולא נטאטא את זה מתחת לשטיח. על אפכם ועל חמתכם נקים ועדת בדיקה על תיק גיבור עם ישראל גל הירש, על אפכם ועל חמתכם נקים ועדת בדיקה על חקירות ראש הממשלה וכל כנופיית האיפכא מסתברא. נפצל את תפקיד היועמ"ש, כי מסתבר שהפרקליטות היא אותה פרקליטות, זה רק הגרון שמתחלף שם, פעם זה יועמ"ש, פעם זה שר.

זהות יהודית, נקים ועדה ממלכתית על פרעות תשפ"א, כי כשיורקים עלינו אנחנו לא אומרים שזה גשם. זה חשוב לדעת. אנחנו לא כפופים למועצת השורא, לא משחררים 400 זורקי בקבוקי תבערה כי מנסור עבאס ביקש. אנחנו נתגבר נטיעות למניעת השתלטות על שטחים בנגב, והחשמל היחיד שיקבלו פולשי הקרקעות זה מהבונקר של בנט ברעננה שהוא בנה ב-50 מיליון. אנחנו לא מחלקים שטחים לפורעים, נגמרו פנקסי הצ'קים. אגף התקציבים,

לא ייסע יותר לכפר קאסם, שזו בירת הממשלה הנוכחית. אנחנו חוזרים לבלפור, בעזרת השם, ומניפים את דגל ישראל בגאון, לא את דגל מועצת השורא. המדינה הזאת חייבת לחזור לשפיות.

הרי לא הסברתם לנו שבלי תקציב אין מדינה? זה מה שאמרתם לנו כל הזמן. אז אני שואלת: יש אזרח אחד,

בשנה האחרונה, שהרגיש שאין תקציב? כי הרי מה שהם כן הרגישו זה שאין כאן כנסת, אין ממשלה, אין חקיקה. התקציב משתנה לפי כל גחמה של איזה ח"כ בודד כזה או אחר שקצת ממורמר ורודפים אחריו עם פנקס צ'קים. בקיצור, ארץ נהדרת סידרתם לנו. אבל אני רוצה לומר מעבר, את החוק הזה היום אני מקדישה לתושבי דרום תל אביב, תושבי השכונות הכבושות, שלא מסתכלים עליהם, לא רואים אותם שם במגדל השן המשולש של בית המשפט העליון. שם הם אפילו לא יודעים איך המנקה האריתריאי שלהם נראה במסדרון. אבל אני מבטיחה לכם, אזרחי מדינת ישראל היקרים ותושבי דרום תל אביב היקרים, שכשנחזור, ונחזור במהרה, בעזרת השם, נחזיר את הארץ הנהדרת שהייתה לנו, נחזיר את השפיות ונשמור על דמוקרטיה אמיתית, לא כזאת שמתנהלת על ידי דיקטטורה משפטית שמהלכת אימים ואומרת לנו מה צריך לעשות, מבטלת לנו חוקים, מחליטה איזה חדר בבית של מחבל ייהרס, באיזו אדמת הקודש שלנו נבנה, איזה עץ ניטע, כן או לא, ואיך תיראה מדיניות ההגירה שלנו. נגמרו הימים, נגמרו הסיפורים. אנחנו בעזרת השם מגיעים כדי להשליט פה סדר, סדר שלא היה פה שנים, כי לא היה לנו רוב, וכאן אני קוראת לכם: ברגע שיוצאים לבחירות, תצאו להצביע בהמוניכם, כדי שלא ניתקע עוד פעם עם אנשי ימין מזויפים שמשקרים לכם ולשאר אזרחי מדינת ישראל בפנים. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת גולן. להצעת חוק זו הוצמדה הצעת חוק של חבר הכנסת שלמה קרעי באותו עניין, שמספרה 1511. אני מזמין את חבר הכנסת קרעי לנמק את הצעת החוק שלו במסגרת זמן שלא תעלה על שלוש דקות. בבקשה, אדוני. לפני שתתחיל אני רק רוצה להסב את תשומת לב חברי הכנסת,

בעיקר, של מנהלי ומנהלות הסיעות: מערכת הצלצול לא עובדת,

אנא קראו לחברי הכנסת בזמן. אני מניח שכשיעלה השר, מייד אחר כך נגיע להצבעה. קחו את זה בחשבון לאורך כל היום. בבקשה, אדוני. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, דבר קשור בדבר. מערכת המשפט, שיצרה לה כוח יש מאין, יצרה לה סמכויות לבטל את דעת הציבור, את נבחרי הציבור, קשורה בקשר הדוק עם הדיקטטורה שאתם משליטים כאן במליאת הכנסת בשנה האחרונה, בכנסת בכלל. יושב-ראש הכנסת מיקי לוי, שעמד כאן קודם והטיף לי שאמרתי שהממשלה היא ממשלה מקוללת, יושב-ראש הכנסת הזה הוא חרפה לכנסת ישראל. מיקי, אתה חרפה. יושב-ראש התנועה שלך קורא לנו חארות,

קורא לנו כוחות האופל, יושב-ראש התנועה שלך. החלול, הבזוי הזה, קורא לנו כוחות אופל.

מי אתה בכלל? תראה איך אתה מדבר ואיך אתה מתנהג, על יו"ר הכנסת. את נורבגית, אין לך שום סמכות. האצבע שלי והאצבע שלך אותו דבר. עד מחר אתה יכול לקרוא לי נורבגית. אותה אצבע יש לנו. אותה אצבע. את הולכת עכשיו לבזבז ארבעה חודשים ולמעלה מחצי מיליון שקל לציבור ולא לעשות כלום. מובטלת נורבגית. אתה יכול לשבת שנה בוועדות ולא לעשות מה שעשיתי בוועדות השנה הזאת. תלמד לדבר בכלל, דוקטור, תלמד להתנהג.

הוא בריון שכונתי שמשרת רק את יש עתיד. כשנחזור לשלטון אני אמליץ לשים דגל, דגלון, שמענו, שמענו.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לעצור לי את הזמן. תודה. חברת הכנסת פרידמן, תודה.

אפשר לדבר בכבוד למי שיושב על הדוכן הזה. סליחה, אני אעצור לך הזמן.

בינתיים אתה והיא מפריעים לי והזמן נמשך. בסדר. בוא, סמוך עליי. אף פעם אני לא, אל תצנזר אותי. אני לא מצנזר אותך, ותן לי להתערב בדיון, זה כן דבר שמותר לי. ואני מציע, זה חלק מהדיקטטורה, לעצור לי את שטף הדברים. תמשיך, תפריע לי, בבקשה. אני מציע שגם כשאתה חלוק,

אני לא חושב שכדאי לדבר בצורה כזאת על יושב-ראש הכנסת,

זאת דעתי, וזהו.

אז דעתך לא התקבלה. כשנחזור לשלטון אמליץ לשים דגלון של צפון קוריאה מעל לתמונתו של מיקי לוי בלשכת יושב-ראש הכנסת, שנזכור אותו לדיראון עולם. כולכם חבורה של שרלטנים. הבאתם לשיא את השחיתות הציבורית כאן, בישראל. אני לא אתפלא אם נטפס במעלה הפסגה לתואר המדינה המושחתת ביותר. מה יעשו כאן עשרות נורבגים, 20 נורבגים, ארבעה חודשים בכנסת?

הרי למה מינו אתכם כאן? תודה, חברת הכנסת פרידמן. מינו אתכם כדי להחליף את השר כדי שיעשה את העבודה שלו במשרד. מה תעשו ארבעה חודשים? תבזבזו למעלה מ-10 מיליון שקל באופן מושחת. גם איך זה שהיועצת המשפטית לממשלה לא אומרת מילה על המינויים המושחתים, שופרות התעמולה, שאתם מנסים לבצע עכשיו במחטף: מפקד גלי צה"ל, מנכ"ל תאגיד השידור. את כל שופרות התעמולה שלכם אתם עושים עכשיו, בתקופה של ממשלת מעבר. אתם הבאתם לשיא את השחיתות, את הנבזות, את המינויים של מקורבים, את הבת דודה של לפיד ואת הגיסה של לפיד. אתם עושים כאן מעשים שלא ייעשו, והדבר הזה יחזור אליכם כבומרנג מאוד מאוד בקרוב. ומילה אחרונה ליאיר: אתה נכנס לכס ראש הממשלה,

לבושתנו ולחרפתנו, אבל יש לך הזדמנות לתיקון קטן. הכנסת לא מתפקדת עכשיו, בארבעת החודשים הקרובים. תשלח את הנורבגים שלך הביתה. תחסוך לציבור כמה מיליונים,

על מובטלים שלא עשו פה כלום בקדנציה שלהם ובטח לא יעשו כלום כשהכנסת תהיה סגורה.

תודה לחבר הכנסת שלמה קרעי. אני מזמין את שר המשפטים וסגן ראש הממשלה חבר הכנסת גדעון סער להשיב על שתי הצעות החוק במשולב. בן כמה אני הייתי ובן כמה אתה היית, עשתה, וזה הרבה יותר ממך. כדאי באמת שתבדקי. קדימה, בשביל הספורט, גלי לנו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הפרדוקס הכי גדול היה לשמוע את חברת הכנסת גולן מדברת, בהקשר של הצעת החוק הזאת, על הצורך בהחזרת המדינה לשפיות.

בכל הכנסות שכיהנתי בהן אני מתקשה לזכור הצעה כל כך קיצונית, כל כך הזויה, כל כך מסוכנת למדינת ישראל, למשטר הדמוקרטי, לאיזונים בין הרשויות, מאשר ההצעה הזאת. לא בכדי חברת הכנסת גולן דיברה על ההצעה במילים ספורות ומייד הפליגה למחוזות אחרים, אם כי גם במחוזות האחרים היא לא דייקה,

לא.

אם היא דיברה על נושא המסתננים, מי באמת טיפל בנושא המסתננים מכל שרי הפנים שכיהנו מאז שהבעיה הזאת התעוררה לפני למעלה מעשור. אני רוצה להתייחס לתוכן ההצעה. מה שמוצע פה על ידי חברי כנסת, גם מהליכוד, גם מהציונות הדתית, גם מש"ס, גם מיהדות התורה, זה פוליטיזציה טוטלית של בחירת השופטים לבית המשפט העליון במדינת ישראל. טוטלית. למדנו מהקואליציה משהו.

נראה עכשיו? איך הוא נראה עכשיו? מעניין שלארצות הברית זה טוב. הממשלה, באישור מליאת הכנסת, אדוני היושב-ראש, תבחר את שופטי בית המשפט העליון, את נשיא בית המשפט העליון ואת משנהו. מאוד קל לשער, ולא משנה איזו ממשלה תכהן, איך ייראה הליך בחירת השופטים במדינת ישראל אם חוק כזה חלילה יעבור. הוא פשוט בחדרי-חדרים,

איזה שטויות. הצעה מסוכנת. יושבים בחדרי-חדרים, בלי פרוטוקול, ממנים בשיטת חבר מביא חבר,

תשמע, היחיד שעשה שינויים זה אני. אתם לא עשיתם אף שינוי מעולם. אתם רק דיברתם, ייללתם, עשית רק שינויים לרעה. נתת לשופטים זכות וטו בוועדה למינוי שופטים.

חברי הכנסת, תודה.

המהלך שבו הוועדה לבחירת שופטים בראשותי קיבלה את ההחלטה לפומביות במעמד השימוע, הראיונות למועמדים, החלטה היסטורית חשובה מאוד. בפסק הדין.

אבל מה עומד על הפרק פה, אדוני היושב-ראש? להפוך את זה לחלק מחלוקת השלל הקואליציונית. הרי איך זה ייראה? איזה שטויות, איזה שטויות. יבואו המפלגות החברות בקואליציה,

אתה הולך הביתה,

יש לך את זה ביותר דמגוגי? ויגידו: אנחנו דורשים כך וכך שופטים למפלגה שלנו וכדומה. הרי כאשר אתה מביא את זה לממשלה באישור הכנסת, זה בדיוק, ככה זה ייראה.

שום שוני מזה.

חברת הכנסת גולן, יש לך זכות להשיב,

אם את מפריעה, אפשר לשלול את זכות התגובה שלך. אה, תודה רבה. אז לא כדאי. בואי תקשיבי לו ואז תשיבי בזמנך. לא, אני רק שואלת. את לא רוצה להשיב?

מדברים על אמריקה. באמריקה יש גם חוקה, אבל באמריקה אין התגברות. מצד אחד, אתם מבקשים שהרשות המבצעת, באישור הרשות המחוקקת, והרשות המבצעת,

שולטת באמצעות הרוב הקואליציוני ברשות המחוקקת, זו לא ארצות הברית, זה לא משטר שבו יכול להיות שלנשיא אין רוב בקונגרס או בסנאט, שהרשות המבצעת, השולטת ברשות המחוקקת, גם תבחר את השופטים, ובצד השני, שתהיה התגברות של 61 חברי כנסת, שכל פסק דין,

בעד פסקת התגברות, ברוב מיוחס, בהקשר של חוק-יסוד: חקיקה רחב, שמסדיר את כל הנושא. אבל מה המשמעות? הרי פה אין חוקה. בארצות הברית אין פסקת התגברות. אין דבר כזה. פסק דין של בית משפט עליון זה פסק דין של בית משפט עליון. חייבים לקיים אותו, אוהבים אותו או לא אוהבים אותו. מה המשמעות של שלושה שופטים שבוחרים את עצמם?

המשמעות המצטברת,

אדוני היושב-ראש, זו לא קריאות ביניים, זה פשוט לא לאפשר לי לדבר. אני מבקש שתוסיף לי את כל הזמן.

בדקתי בתקנון,

לאיתן יש סמכות להמציא את התקנון מחדש. למה אין לו עוד הרבה נאומים עוד פה בכנסת. תוסיף לו זמן.

אדוני היושב-ראש, כאשר אתה יוצר את החיבור הזה בין בחירת שופטים על ידי הרשות המבצעת, ששולטת ברשות המחוקקת, שהיא מאשרת את מינוי הרשות המבצעת, לבין פסקת התגברות ברוב רגיל של 61, אז אתה שולט במינוי וגם את פסק הדין אתה יכול בקלות לבטל. אז איפה רשות שופטת עצמאית? זה מיסודות המשטר שלנו במהלך כל שנות קיום מדינת ישראל. חברת הכנסת, איש לא הפריע לך. האם יש אדם אחד שיכול לדמיין שהצעת חוק כזאת הייתה מוגשת מטעם סיעת הליכוד בתקופת כהונתו של מנחם בגין כיושב-ראש הליכוד או כראש הממשלה?

זאת השוואה גרוטסקית. אתה מדבר שטויות. חברת הכנסת גולן. חברת הכנסת גולן, מספיק. די. קריאת ביניים זאת קריאה, זאת לא הפרעה קונסיסטנטית. אני מציע לקרוא את מה שמנחם בגין אמר בשנות החמישים, הרבה לפני האקטיביזם השיפוטי, על היכולת של בג"ץ, או בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, לפסול כל חוק שאינו עולה בקנה אחד עם חוקי-היסוד. 40 שנה לפני פסק דין המזרחי אמר את זה מנחם בגין בכל מקום, כשדיבר על עליונות המשפט. האם מישהו יכול לדמיין בתקופת יצחק שמיר שסיעת הליכוד הייתה מגישה את הדבר הזה? מישהו דמיין בג"ץ שלא הורס בתי מחבלים? מישהו דמיין בג"ץ שקורא, חבר הכנסת קרעי. בג"ץ נותן אישור כדבר שבשגרה להריסת בתי מחבלים.

חברי הכנסת, די. אני אומר, אדוני היושב-ראש, בואו נראה מי הגיש את הצעת החוק הזו. לצד מאי גולן ודודי אמסלם מיוצגות כאן כל סיעות מה שמכונה "גוש נתניהו". לא, גוש הימין, הקונספט הזה ששכחת מה הוא, המחנה הלאומי. איתמר בן גביר ופינדרוס, שהודה שהחלום שלו הוא לפוצץ את בית המשפט העליון. ומה החלום שלך? זה החלום שלו. מה החלום שלך? זאת תוכנית העבודה של הגוש הזה. אם חס וחלילה יגיע לרוב של 61 בבחירות דמוקרטיות, הינה, זו תוכנית העבודה, פוליטיזציה טוטלית, הרס הרשות השופטת כרשות עצמאית,

ובעצם תהיה רשות אחת במדינת ישראל,

אנחנו נאזן את מה שאתה לא עושה. רשות מבצעת, תודה, חבר הכנסת אמסלם. את מה שדיברת ודיברת. חבר הכנסת אמסלם, תודה. רשות מבצעת ששולטת בכנסת מכוח רוב קואליציוני, אנחנו נעביר את החוק שלך. כמו פיונים, ושולטת, אנחנו נעביר את החוקים שלך, שאתה מפחד להעביר. חבר הכנסת אמסלם, די. ושולטת בבחירת השופטים ומבטלת כלאחר יד כל החלטה שיפוטית שאיננה נראית לה.

אתה רוצה לצאת רגע החוצה להירגע?

אדוני היושב-ראש, זאת תוכנית העבודה המוסכמת, ואנחנו גאים בה.

מדודי אמסלם ומאי גולן ועד איתמר בן גביר, ושל עם ישראל כולו. חברת הכנסת גולן. יש לך ארבעה מנדטים, אתה לא עובר את אחוז החסימה. וחבר הכנסת פינדרוס,

כדי לשנות, הם אוהבים את המדינה. לא להחליף את השלטון במדינת ישראל, להחליף את המשטר במדינת ישראל למשטר מסוג

תזכיר גם אותי.

לאזן את המדינה.

בצרפת, בגרמניה, בארצות הברית.

מייד, תכף תעלו לדבר, כל אחד בנאומו.

די. אנחנו נמצאים לקראת רגע מכריע בתולדות המדינה, משום שבכל מערכות הבחירות הקודמות הייתה העמדת פנים. אתם

לשנות את דרך בחירת השופטים לבית המשפט העליון, לייצר רוב מיוחס של שבעה מתוך תשעה. הדבר הזה שינה באופן משמעותי מאוד, היום זה כבר ניכר, אחרי 15 שנה, את הרכב בית המשפט העליון, הפך את ההרכב להרכב הטרוגני, יותר מגוון. מגוון. הטרוגני של השמאל.

שמאלנים. חבר הכנסת אמסלם, בוא, תצא. חבר הכנסת אמסלם התגולל מעל הדוכן הזה גם על השופט מינץ, כמדומני, בעקבות אחת ההחלטות השיפוטיות. מינץ הוא תושב חבל בנימין, הוא איש ההתיישבות ביהודה ושומרון, הוא ודאי לא איש שמאל. אבל אצלכם אין הבדל, כולם באותה קדרה, ואין בכלל התייחסות לגוונים,

שנוצרו בהרכב בית המשפט העליון ב-15 השנים האחרונות. 50 גוונים של אופל.

וזה בדיוק ההבדל בין שינוי אבולוציוני של השיטה, שמבוסס על עקרונות היסוד של השיטה, לבין רמיסה ודריסה של כל מה שנוצר פה במשך 74 שנים. גם כשבאתי לוועדה לבחירת שופטים בפעם האחרונה, והיה שם גם חבר הכנסת רוטמן, ואני מודה לו על התמיכה, העברנו את נושא השימוע הפומבי לבחירת השופטים לבית המשפט העליון.

מי שהתנגד היה דווקא חברת הכנסת רייטן, שהיא חברת כנסת שנמנית עם, נמנעה,

בסדר, אני מדייק את זה.

אישית. להגיד ששיתפתי פעולה, זה דורש הודעה אישית. אלה היסודות של שינויים שאתה מקיים, כי צריך לקיים שינויים, צריך לקיים רפורמות, אבל לא צריך לחלום על ה-9D. זאת הצעת ה-9,D ואני קורא למליאת הכנסת להוריד אותה מסדר-היום. תודה רבה לשר המשפטים גדעון סער. אני מזמין את חברת הכנסת גולן להשיב.

תאפס לי, בבקשה.

קודם כול, אני שמחה לדעת, אתה אומר שלא פירטתי את החוק ודיברתי על דברים אחרים. אני מצטערת,

שר הפנים, שדרום תל אביב חשובה לי. אני לא יודעת בכלל איך הצלחת לשמוע משהו כשדיברת כל הזמן, אבל כנראה ששמעת. אם הצעת החוק הזאת כל כך הרסנית,

לא היה לי זמן לגולל את כל הדפים של החוק, אבל מעניין איך בדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם, בארצות הברית,

איך זה קורה בגרמניה, איך זה קורה ביפן, אבל בסדר, אתה אומר את הקשקושים שאתה אומר. בקנדה.

אני רק רוצה להגיד שאתה אומר שהצעת החוק הזאת היא פופוליסטית במובן שכל מפלגה תוכל לבחור את השופטים שלה. אז אם אתה מתכוון לזה שתהיה באמת הטרוגניות והומוגניות, ולכל חלק בעם יהיה שופט שייצג אותו, זו משמעות הדמוקרטיה, אדוני שר הפנים,

מפלגה כמו שלך, שבקושי עוברת את אחוז החסימה, ואיכשהו גונבת שלטון, עם הצבעות שבאמת לא התכוונו להצביע לכם בכלל. אבל מה לעשות, אני מבינה שהכול כשר כשגונבים ממשלה. ומעבר לזה אני אגיד לך, אתה מדבר על מנחם בגין, על יצחק שמיר, אני רוצה להגיד לך שלולא היה קורה המצב של אותה דיקטטורה שיפוטית שמתרחשת היום בתקופתם, הם היו מגישים חוק הרבה יותר חזק וקריטי מזה, שכן זה לא חוק הרסני וזה לא D9. זו בקשה לשמר את הדמוקרטיה, לשמר את השוויון, להעביר את הרוב במדינת ישראל גם בתוככי בתי המשפט, שהיום מתנהלים במחשכים.

גדעון סער, יודע את זה, יודע את זה יותר טוב מכולם. אין לי מושג, אולי אתה תספר לנו למה אתה בוחר להגיד דברים אחרים מאלה שהאמנת בהם כל חייך. ואני רוצה להגיד לך, אמרת על מצע, אמרת על החוק הזה, אז אני אומרת לך, בשמי ובשם כל החברים שאמרת, דודי אמסלם, שלמה קרעי, כל מי שהיה פה, זה המצע של הליכוד, ופעם זה גם היה המצע שלך, אבל זה המצע. זה מעולם לא היה המצע שלי.

יופי, אני שמחה, אני שמחה שאתה אומר את זה.

אתה יודע למה אני שמחה? העמדות שלי וההצעות שלי מהכנסת השש-עשרה ידועות לכל הציבור. כי עכשיו הורדת את עצמך מחוץ לאחוז החסימה בכללי. אז אני מודיעה לך: זה המצע של הליכוד. והבחירות האלה, גדעון סער, הן רק על זה, הן רק על מערכת המשפט, הן רק על ריבונות, הן רק על משילות, הן רק על העובדה שאנחנו צריכים להחזיר את הכוח לריבון.

אתה רואה, גדעון?

לאנשי השמאל, להם נתת כוח. עם ישראל לא ישכח ולא יסלח. ואני מודיעה לך שביום הראשון תחת מנהיגותו של בנימין נתניהו החוק הזה יעבור יחד עם פסקת ההתגברות, ונראה, נראה מי מייצג את רוב העם ומי לא. תודה לחברת הכנסת גולן.

קרעי, בבקשה. אדוני, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גדעון מדבר על דמוקרטיה, ממש גידי והדמוקרטים. איפה בנט? זו המלצה לספר חדש שבנט יכול לכתוב על שר המשפטים הדיקטטור ביותר שהיה כאן במדינת ישראל. אתה מדבר על דמוקרטיה?

אתה רוצה להעביר את חוק ההפיכה המשפטית, לתת ליועץ משפטי, לפקיד, כוח להפיל כאן ראשי ממשלות.

כי אתם, כולכם ביחד, לא מסוגלים להפיל את היריב הפוליטי היחיד שמביס אתכם שוק על ירך. אתה מדבר על דמוקרטיה? אתה רוצה לסתום פיות. אתה נותן לשוטרים יכולת לבצע חיפוש בלי צו. אתה עושה כאן מה שמתחשק לך כי אתה חושב שהמדינה הזו היא הפקרות, אבל היא לא. אתה הולך הביתה להפקרות, ואנחנו נתקן. הבג"ץ שאתה מדבר עליו זה בג"ץ שפוגע במדיניות ההרתעה של מדינת ישראל, הוא לא נותן להרוס בתי מחבלים, ומצד שני הורס בתי יהודים, בג"ץ שמעקר ומסרס את כל הקדוש והיקר לעם ישראל. שופט בג"ץ, אותו שופט שמשה ניסים אמר לי עליו: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". זה שופטים שלנו? "שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך" שייצגו את העם? שופט שאומר שפסח הוא לא יותר מדיאטת מצות? אלה השופטים שלך? אלה שופטיך ישראל? האם בן-גוריון חלם על דיקטטורה כזאת? האם בגין חשב שזה מה שיהיה מהשופטים בירושלים? שופטים שאין גבולות לכוח שלהם, שמאז בריאת העולם לא היה דבר כזה שאנשים בראו יש מאין, עד שהגיע בג"ץ, נטל לעצמו סמכויות ועיבה את הסמכויות שלו לפסול חוקים, לפסול חוקי-יסוד, לדון בשאלה אם בחירת העם שנתניהו יהיה ראש ממשלה היא מוצדקת או לא מוצדקת. אלה השופטים שלך? אלה דיקטטורים. אלה חבורה של מועצת גדולי השמאל הפרוגרסיבי, שכל מה שמניע אותם זה שתהיה כאן ממשלה כזאת שישלבו יד ביד ויוכלו להנחיל כאן אג'נדה פרוגרסיבית, שאותה אתה רוצה,

אתה רוצה כאן מדינת כל אזרחיה. אתה רוצה לעקור את הזהות היהודית מהתוכן. אתה רוצה שלא תהיה כאן מדינה יהודית ודמוקרטית. זה מה שכל החבורה שאתה יושב איתה רוצה, ואנחנו לא ניתן לכם לעשות את זה. אנחנו נחזור ונחזיר את האיזון. אם אתה חושש ש-61 חברי כנסת יקבלו החלטה שגויה, חברי כנסת שעומדים לביקורת ציבורית נוקבת, שעומדים למבחן הציבור. איך אתה לא מפחד ששלושה שופטי בג"ץ, שחיות תקום בבוקר יום אחד ותקבע לתת כאן את זכות השיבה?

איך אתה לא מפחד מאנשים כאלה שנבחרים על ידי עצמם ושלא מייצגים אף אחד? אנחנו נתקן, נחזיר את הדמוקרטיה ונחזיר את המדינה היהודית, ואתם תלכו הביתה. תודה לחבר הכנסת קרעי.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה תהיה הצבעה שמית. מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד משה ארבל,

יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק,

חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

אינה נוכחת ניר ברקת, בעד יאיר גולן,

מאי גולן,

איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי,

שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד

נגד יוסף טייב,

אלון טל, נגד יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי,

מאיר כהן,

מתן כהנא, נגד עופר כסיף,

אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד גבי לסקי,

יאיר לפיד,

לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, נגד איימן עודה,

חוה אתי עטייה,

שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן,

אביר קארה,

יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה, נגד מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן,

רם שפע,

עאידה תומא סלימאן,

נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) ניר אורבך, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח דוד ביטן,

אינו נוכח קרן ברק,

בנימין גנץ,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד צבי האוזר, נגד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח יעקב טסלר,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

יעקב מרגי, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ'

יואב קיש,

יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד האם יש חברי כנסת שלא הצביעו? (קורא בשמות חברי הכנסת) חיים כץ, בעד

מיקי זוהר, בעד האם יש עוד חבר כנסת שלא הצביע? אם כך, תמה ההצבעה. נא לספור את הקולות.

63,

אני קובע כי הצעת החוק לא אושרה. אנחנו עוברים להצבעה נוספת, על הצעת חוק של חבר הכנסת שלמה קרעי. גם ההצבעה הזאת תהיה שמית. מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת, בבקשה.

אבוטבול,

סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק,

ניר ברקת, בעד יאיר גולן,

איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים,

בנימין גנץ,

משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אלון טל, נגד יעקב טסלר,

דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן,

מאיר כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, נגד אופיר כץ,

חיים כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז,

אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, נגד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה,

פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש,

יסמין פרידמן,

אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר,

יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח

קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, נגד האם יש חבר כנסת שלא הצביע? סליחה, סיבוב שני. נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח אני פה. הוא פה. אנחנו בסוף הסיבוב נעשה. עברנו כבר לשלב הבא. (קורא בשמות חברי הכנסת) אופיר אקוניס, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד אבי דיכטר, בעד צבי האוזר,

אחמד טיבי, נגד דסטה גדי יברקן,

מתן כהנא,

גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, נגד האם יש מישהו מחברי הכנסת שלא הצביע? יצחק פינדרוס. (קורא בשם חבר הכנסת) יצחק פינדרוס,

האם יש עוד חבר כנסת שלא הצביע? אם אין, ההצבעה הסתיימה. נא למנות את הקולות. חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 48,

אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק לא אושרה.

הודעה אישית.

הבטחתי הודעה אישית. הודעה אישית לחבר הכנסת שמחה רוטמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שעליתי לפה למחות, מאחר שבהצעה על דיון בשינוי שיטת בחירת השופטים, עמד פה שר המשפטים ואמר שאני שיתפתי איתו פעולה. אז נכון שהוא התכוון ששיתפתי איתו פעולה שאת השופטים הבאים, שימנה בעזרת השם שר משפטים אחר, אולי ועדה אחרת, ואולי בעזרת השם בממשלה הקרובה בכנסת הקרובה נתקן את החוק והמינוי שופטים בכלל לא יהיה בדרך הזאת,

אז הכנסנו איזו החלטה של הוועדה לבחירת שופטים שתהיה שקיפות ויהיה שימוע פומבי, אבל במינוי השופטים, לצערי ולצער כל מדינת ישראל, אדוני שר המשפטים, לא היה שיתוף פעולה. הייתי בדעת מיעוט מזהרת, והשופטים שמונו מונו על ידי הווטו שאתה יצרת, הווטו לשופטים על מי יבוא בקהלם, מי יבוא בשעריהם, וטו שלא קיים באף מדינה דמוקרטית בעולם. לכן לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים בהצעות חוק האלה לשנות את המבנה הדמוקרטי, אין דבר רחוק מזה בעולם, ואני נאלצתי לעלות ולמחות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת רוטמן. אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק בתי המשפט (תיקון, כשירות שופטים), התשפ"ב 2021, של חבר הכנסת דודי אמסלם. אני מזמין את חבר הכנסת אמסלם להציג את הצעת החוק.

רק היית סנדק, התפרקה הממשלה. בבקשה, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני שר המשפטים, רצינו לדעת אם השיפוצים של ה-50 מיליון הפסיקו עכשיו. אולי הגענו עד 40. אז קודם כול צריך לעצור דחוף, דחוף.

אנחנו זורקים כסף טוב אחרי כסף רע כל הזמן. ועכשיו אנחנו עוברים לשפץ את הבית של מר לפיד,

אני רוצה גם להזכיר לגנץ: מר גנץ, אנחנו עדיין מדינת דמוקרטית. אני מבין שאתה רוצה למנות רמטכ"ל עכשיו.

חבר שלך, למרות שיש עוד חצי שנה. דרך אגב, למה לא עשית את זה לפני שנה? אתה יודע שאתה פוגע ברמטכ"ל הנוכחי בצה"ל.

מהרגע שאתה קובע מי יהיה הרמטכ"ל ומביא לממשלה, מר כוכבי כבר לא רלוונטי. אבל מה אכפת לך לפגוע במר כוכבי? כנראה, אולי אתה לא אוהב אותו. מה אכפת לך לפגוע בו, לפגוע בכל המערכת בצה"ל? בגלל שבא לך עכשיו. אתה, בגלל האגו שלך, רוצה לשים שם חבר שלך, אבל בדרך כלל נהוג שלושה חודשים לפני סיום תפקיד הרמטכ"ל. אבל הרי אתה בן אדם לא אחראי. לא מעניין אותך. ואתה מדבר איתנו על יציבות? אתה לא מתבייש? אתה חושב שאנחנו אהבלים? אני רוצה להגיד לך עוד הערה קצרה, מר בנט. שמעתי אותך אתמול, שמעתי את כל המשפטים ואת ההבלות כשישבת באותה מסיבת עיתונאים וסיפרת שאתה עושה את זה למען עם ישראל. מר בנט, אתה ידעת שייקח בדיוק עוד 48 שעות ואתה תיזרק כמו חתול לרחוב. אתה הלכת והבנת שאתה לא תהיה ראש ממשלה יותר. אם היה לך סיכוי של 1%, אתה היית נלחם על זה. לפני שאני מגיע להצעת החוק, אני רוצה לדבר אל אנשי השמאל בתל אביב. אדוני חבר הכנסת קארה, הרי היום מר לפיד בסקרים מגיע כמעט ל-20 מנדטים. זה הבן אדם שבעצם השמאל בוחר בו כמנהיגו. ושאלתי, הרי לכאורה, אתם בשמאל אוחזים מעצמכם: אנשים אליטיסטים, משכילים, אוחזים בכל העמדות החשובות במדינה, הצווארון הלבן. ואת מי אתם בוחרים לכם כמנהיג? בן אדם שלא שירת בצה"ל באופן מעשי, כתב במחנה, שהגדר היחידה שהוא ראה זו הגדר של הקריה. איך אמרתי? אימא שלו הייתה אומרת לו בשעה 10:00: יאיר, תבוא ב-11:00, למה השניצלים כבר מוכנים. זה המודל שלכם? זה המודל של הילדים שרוצים להתגייס לצה"ל? אני שואל אתכם: האם אתם חושבים שיש לו תוקף מוסרי בכלל לשלוח חיילים לסכן את חייהם כשהבן אדם הזה היה פרופיל 97, מתאגרף, שידע לעשות פרסומות בינוניות לאיזו בירה? לזה היה לו זמן, אבל לשרת את עם ישראל בצבא, במילואים, כמו צריך, כמו שכולנו עשינו פה כמעט, זה לא. היום אתם בוחרים אותו למנהיג שלכם? אתם מסתכלים על עצמכם במראה ומבינים את מי בחרתם? זה בן אדם נטול השכלה, מדי פעם זורק איזו שטות, איזו מילה שלא קשורה בכלל לעניין. בן אדם שיש לו 12 שנות לימוד בספק. זה המנהיג שאתם, הפרופסורים בתל אביב ובאוניברסיטת חיפה, בוחרים לשים אותו על ראשכם? זה רק מראה שבעצם המניע שלכם באמת זה שנאה תהומית. לא אכפת לכם מי יהיה שם. אתם בכלל לא בוחרים מנהיג. אתם יודעים שמר לפיד לא יכול אפילו לנהל מה שנקרא מדור בשר ברמי לוי. הוא לא עשה כלום בחיים שלו, לא עבד יום בחייו, אבל זה לא מעניין אתכם. אתם מוכנים לזרוק את המדינה תחת הגלגלים של לפיד, העיקר שהימין לא יחזור לשלטון. זה מה שמעניין אתכם, לא מדינת ישראל באמת.

אדוני שר המשפטים, אני רוצה לעבור לצביעות שלך. הרי בגלל אנשים כמוך הגענו לאן שהגענו, שהימין בעצם שולט במדינת ישראל, לכאורה, במשך 40 שנה, אבל למעשה לא יכול למנות דירקטור בחברת חשמל. הכול כלאם פאדי.

בגלל אנשים כמוך, דן מרידור ודומיהם, אתם הרסתם את הליכוד. ולכן, אני שמח שאתה לא בליכוד. אתה הגשת את חוק פירות העץ המורעל. אני רבתי עם ניסנקורן על החוק שלך. מה קרה לך? פתאום מנסור עבאס מינה אותך לשר המשפטים, פתאום אתה מתנגד לחוק של עצמך. בוודאי,

אני לקחתי אותו as is, לא נגעתי בו. אתה באת למערכת הבחירות, אמרת: אנחנו רוצים לעשות רפורמה במערכת המשפט. איזה רפורמה ואיזה בטיח. אתה כל היום מתחזק אותם. אתה מפחד מהם. אתה לא עושה דבר וחצי דבר. אתה כולה מביא לנו פה חוקים כאילו אתה צובע איזושהי פינה קטנה באיזה צבע שלא רלוונטי בכלל. הלכה למעשה אתה לא משנה דבר וחצי דבר. ועכשיו אני רוצה לומר לך על מה אנחנו הולכים במערכת הבחירות.

אדוני השר: אנחנו הולכים במערכת הבחירות על הזהות היהודית. אנחנו הולכים למערכת הבחירות ושואלים את הציבור: האם אנחנו רוצים מדינה יהודית, כן או לא? ואתה לא רוצה מדינה יהודית, ולכן, כדי שתהיה פה מדינה יהודית, אנחנו קודם כול צריכים לעשות רפורמות במערכת המשפט, מבית המשפט העליון ועד הפרקליטות ועד המשטרה. בלי זה אין לנו מדינה יהודית. מי שקבע שמותר להכניס חמץ לבתי החולים זה לא איזה פקיד, זה שופט בבית המשפט העליון שאין לו סמכות לכך. מי שמחליט להכניס לצה"ל ודוחק לזה, מי שמחליט להכניס את המסתננים, זה בית המשפט העליון. מי שמחליט בעצם שאנחנו לא מדינה יהודית אלא אנחנו מדינה ככל העמים זה בית המשפט, אותו בית משפט עליון שכל היום אתה בעצם יושב ושומע מה הם אומרים לך ועל פי זה בכלל אתה דוחה את החוקים שלנו. עכשיו, איזו הצעת חוק הגשתי? היום במדינת ישראל, אני ביקשתי שני דברים: א. שהיועץ המשפטי, פרקליט המדינה, זה התפקיד האחרון שלהם. שלא יהיו להם אספירציות בכלל לספק את רצונו של מישהו, מה שקרה למנדלבלוף. הרי הוא בונה להיות שופט בבית המשפט העליון. אולי תמנה אותו, תיתן לו פרס על זה שהוא עשה הפיכה שלטונית. אני אומר, אדוני: התפקידים האלה הם סופיים. גמרת, אתה יוצא הביתה. דבר שני, היום שופטי בית המשפט השלום, יש אולי 50% שהם באים מהפרקליטות ומהמשטרה. הרי אתמול הוא היה תובע משטרתי, חבר הכנסת שלמה קרעי, ומחר הוא שופט. ומי בא אליו? אותו אחד שהוא גידל אותו, והוא אומר לו: אדוני השופט, זה מה שנקרא השופטים בבית המשפט בראשון לציון, אתם מכירים. אתמול הוא היה בפרקליטות ועכשיו הוא עובר להיות שופט. תבינו את האבסורד, את ניגוד העניינים. והיה מחניך נקי, זאת הכוונה. אמסלם דוד בא להיטיב עם מערכת המשפט, לסדר אותה. מערכת המשפט לא רוצה. היא ניכסה אליה, בגללך ובגלל אנשים כמוך, כוח מדהים, מטורף, שאין כמוהו בעולם. אנחנו רוצים ליישר אותו. הרי צא וחשב, מה אתה חושב, שאתה הגאון היחיד פה בכנסת, במדינה? אנחנו לא מבינים את חשיבות בתי המשפט? אלא שאתה רוצה מבית המשפט שהשמאל ימשיך כפי שהוא ושידרוס אותנו באמצעות הכוח הכי גדול שלו, שזה בית המשפט העליון. אז לכן, מה ביקשנו? ששופטים,

יָּצאו מהפרקליטות, מהמשטרה, כשחז"ל אמרו: אין קטגור נעשה סנגור, הכוונה בראש. הקטגור לא יכול להיות הסנגור, אבל אם הוא יצא ויסתובב בין הבריות חמש, שש שנים, יהיה מאוזן, אהלן וסהלן, עכשיו תחזור. היות שאנחנו קבענו ואתם קבעתם וכל הזמן אמרתם שהשופטים זה דבר מקצועי, אז בוודאי שופטים מהמחוזי אמורים להיות מהשופטים מתוך בית המשפט השלום, לא להביא מנהל מחלקה מהפרקליטות, למנות אותו פתאום לשופט בבית המשפט המחוזי. עכשיו אני אספר לך, כשדיברתי עם אילת שקד בזמנו על זה, מה היא אמרה לי: דודי, ולאן הם יתקדמו, הפרקליטות? לא אכפת לכם להרוס את כל מערכת המשפט במדינת ישראל, העיקר שהפרקליטות, יהיה להם לאן להתקדם. שיישארו בפרקליטות 40 שנה כמו כל עובד עירייה, עובד מס הכנסה, עד הפנסיה, ואם לא רוצה, שיצא החוצה, ייקח לעצמו צינון ויחזור.

אנחנו מביאים הצעות חוק שבאות לשפר את המערכת, לעשות טוב למדינת ישראל, לעשות משפט צדק ולהביא לשם אנשים מקצועיים ואמיתיים. אבל אתה, איפה שאתה יכול להפריע, וללקק להם, בגלל שהם כנראה אוחזים אותך בכמה מקומות, אתה רק מפריע לנו פה לתקן, ואתה עוד מאשים אותנו: כזאת מדינה אתם רוצים?

אדון שר המשפטים, בעזרת השם, אתה לא תהיה בכנסת הבאה, בגלל האג'נדה הזאת, בגלל שהציבור שלנו רוצה את זה, בעיקר את זה. אתה בעצם עברת לשמאל. הרי הימין היום זה לא רק אם אתה תומך באיזו התיישבות בארץ ישראל. חבר הכנסת אמסלם, מיצית עשר דקות. אתה, באמצעות זה, עוקר את כל הסמלים היהודיים במדינת ישראל. אתה נותן את הכוח לאותם גופים שרוצים לעקור, חבר הכנסת אמסלם,

יהיו לך עוד שלוש דקות להשיב אחרי שהשר ישיב, אז אל תחרוג, בבקשה. תודה רבה. משפט לסיום, בבקשה.

ושם אתה מקבל את הכוח, בגלל שאתה מפחד. תודה רבה. השר, שר המשפטים, ישיב על הצעת החוק הזאת.

לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבר הכנסת אמסלם הציע לקבוע שלושה דברים: 1. שלא ייבחר לבית המשפט העליון מי שכיהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, 2. לשנות את כשירות שופטי בית המשפט המחוזי כך שימונו מקרב שופטי בית המשפט השלום בלבד.

הדבר הזה לא יאפשר גם למנות סנגורים ולא יאפשר למנות עורכי דין פרטיים. אני בטוח שבבתי המשפט השלום תהיה שמחה גדולה, שרק הם כשירים להתקדם לבית המשפט המחוזי. אני חייב להגיד לך, זה דבר חשוב בצורה בלתי רגילה שעורכי דין, בין מהסקטור הפרטי ובין מהסקטור הציבורי, ונבחרו הרבה בשתי הוועדות האחרונות, מעולים שבמעולים, ולא רק מקרב שופטי בית המשפט השלום, יש

3. שלא יתמנה לשופט או לרשם בית משפט שלום מי שכיהן בתפקיד עורך דין בפרקליטות המדינה או בתביעה המשטרתית בכלל במשך חמש שנים מיום סיום כהונתו.

זה כלל צינון שאין כמותו בפסיקה, אבל הוא גם מאיין את האפשרות המעשית להיבחר, מכיוון שאדם שעושה מסלול כתובע וצריך חמש שנים להתנתק ממנו, כבר ילך לסקטור הפרטי, הוא כבר לשיפוט לא ילך, ויש הרבה מאוד אנשים, תובעים, שהם ברמה טובה, והם יכולים להיות שופטים.

לגבי הסעיף הראשון שבהצעת החוק, סעיף 2א לחוק בתי המשפט קובע שלא יתמנה לשופט בית המשפט העליון מי שכיהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה אלא אם כן עברה תקופה של 18 חודשים מיום סיום כהונתו, אז בסך הכול יש כלל צינון שנותן מענה, לדעתי טוב, זה בין תקופות הצינון היותר-ארוכות שיש בשירות הציבורי. אבל לומר שיועץ משפטי לממשלה או פרקליט מדינה לעולם לא יוכלו להתמנות, לפי דעתי זו שגיאה. לפי דעתי קשה להכחיש, למשל, שהנשיא בדימוס מאיר שמגר, זיכרונו לברכה, היה מגדולי השופטים במדינת ישראל. לפי השיטה האוחזת בהצעת החוק, הוא לא יכול היה להיבחר. הרבה מאוד משופטי בית המשפט העליון, זה לא אומר שכל אחד שכיהן כפרקליט מדינה או כיועץ משפטי לממשלה מתאים שהוא יהיה, אבל היו בהחלט שופטים, מגדולי השופטים בבית המשפט העליון,

אז לבוא ולהגיד, במקום כלל צינון, שקיים היום, שחוקק על ידי הכנסת בשנת 2004, דרך אגב במקום זה איסור מוחלט? לפי דעתי זה שגוי. אני מזכיר: בדרך כלל יש בחוק שירות הציבור הגבלות לאחר פרישה ותקופת הגבלה של שנה, וכאן הכלל הוא יותר ארוך מתקופת ההגבלה הרגילה, אבל מניעה מוחלטת היא פשוט דבר לא נכון. בסופו של דבר, אם הצעת החוק הזאת תתקבל, יהיו לנו בתי משפט עם פחות, אנחנו מייצרים כמה חסימות: אנחנו מייצרים חסימות מקרב התביעה, החסימה השנייה, לעניין קידום רק מבית משפט שלום לבית משפט מחוזי, יוצרת גם חסימה מקרב עורכי הדין הפרטיים, סנגורים, עורכי דין פרטיים שעוסקים במשפט אזרחי, שעוסקים במשפט מינהלי. אז בסופו של דבר, מי ייבחר לבתי המשפט? לא הטובים, לא הסנגורים, לא מי שהיה בתביעה לסוגיה, לא מי שבא מהשוק הפרטי. אני חושב שזאת הצעה מאוד לא טובה וגם מאוד לא מאוזנת. אני גם לא מכיר דוגמה לתקופת צינון נצחית, זאת אומרת איסור מוחלט על אדם שהיה בתפקיד מסוים להיבחר. היו מקרים בהיסטוריה שבהם באה הכנסת והגבילה, למשל נושא האלופים בדימוס, הרמטכ"לים לתקופת צינון של שלוש שנים, ראשי מערכות הביטחון,

לבוא ולהגיד שאדם, ההגבלה שלו היא לנצח, זה לא נכון. אני אתן כמה דוגמאות לעורכי דין פרטיים מעולים, מעולים, שנבחרו לבתי המשפט שלנו,

גם בתמיכת נציג האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, במהלך השנה האחרונה: עו"ד דרור ארד-איילון, יעל מושקוביץ, קובי שרביט, מיכל רוזן-עוזר, כל אלה עורכי דין פרטיים שמונו היישר לבתי המשפט המחוזיים. לפי הצעת החוק, הם לא יכולים להיבחר. גם עו"ד יחיאל כשר, שנבחר והתחיל לשרת בבית המשפט העליון לפני כמה שבועות, היה עורך דין פרטי כל חייו, הוא לא היה שופט. היה מגדולי הליטיגטורים במדינת ישראל, אבל הוא הגיע לבית המשפט העליון על פי כישוריו. כל אדם שרוצה בטובת מערכת המשפט רוצה שיהיה גיוון ויהיו אנשים מרקעים שונים. ודאי אדם שבא מהסקטור הפרטי מגיע ממקום שונה, עם כיווני חשיבה שונים, עם ניסיון אחר. על כן, מכל הטעמים שציינתי, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. אני מבקש שההצבעה על הצעת החוק תהיה שמית. תודה רבה לשר המשפטים. חבר הכנסת אמסלם, אתה רוצה להגיב? כן.

רגע. הצעת החוק של פסלות ראיה, שנגע בה חבר הכנסת דודי אמסלם, הצעת החוק הזאת אושרה לקריאה שנייה ושלישית.

זו מההצעות הבודדות שהיה עליהן קונסנזוס במליאה. אגב, רק לפני כמה ימים דיברתי עליה עם יושב-ראש סיעת הליכוד חבר הכנסת יריב לוין כדי להביא אותה בהסכמה, במסגרת ניקוי השולחן. אתה שינית אותה ועיכבת אותה. לא נכון, היא בדיוק על פי המתווה. חבר הכנסת אמסלם, תמיד יש שינויים. תאמין לי שאני מכיר. הלכתי, הייתי בוועדת ארבל, היה שם דעת רוב, דעת מיעוט. דווקא מי שכפופים לי, גם היועץ המשפטי לממשלה וגם פרקליט המדינה, רצו נוסח שהיה כדעת המיעוט. אני עמדתי על הנוסח שלפי דעתי הוא נכון. בסופו של דבר היו שינויים מסוימים גם בוועדת החוקה, חוק ומשפט. לא רק שלא ירדתי מזה, אני חושב שחשוב מאוד שהצעת החוק הזאת תעבור, ואני גם מעריך שהיא תעבור בקונסנזוס לפני פיזור הכנסת. תודה רבה לשר המשפטים. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. כפי שאמר שר המשפטים, על פי בקשת הממשלה, ההצבעה תהיה הצבעה שמית, אז אין טעם גם בבקשה מצד האופוזיציה. בבקשה, חבר הכנסת אמסלם, שלוש דקות. אני אשיב מהסוף.

ההצעה של פירות העץ המורעל הוכרה, בסופו של דבר. ברגע שאנחנו הולכים ל"רשאי", פספסנו את כל האירוע. עשינו יחסי ציבור פה, כרגיל, אני מעולם

שום דבר לא קורה. דרך אגב, זה מסדיר את המצב הקיים היום, זה היה החוק, אבל בוא נתקדם.

לגבי שלוש ההערות שלך, אני אשיב לך: 1. כשאתה ממנה יועץ משפטי לממשלה, הוא צריך לבוא נקי מול בית המשפט העליון. הוא לא צריך בכלל לבוא ולחשוב מה יחשבו עליו שופטי בית המשפט העליון בתפקיד הבא שלו. הוא צריך להיות נקי. הוא לא מעניין אותנו, מעניין אותנו המשפט במדינת ישראל, תשעה מיליון אזרחים, ולכן הוא צריך לדעת מראש שההחלטה שלו לא קשורה לקידום העתידי שלו. 2. לגבי בית משפט השלום, בסופו של דבר לא יעלה על הדעת, זה המצב האבסורדי היום, שהקטגורים או בכלל התביעה המשטרתית הופכת להיות שופטת מחר בבוקר. זה אבסורד. מי מאמין לשופטים, או לחלקם? בגלל אותו מצב. אז לכן חשבנו, אני חשבתי, שצריך לעשות שם בית משפט נקי, לא בגלל שהוא חבר שלו. דרך אגב, בכל ארגון אחר היינו פוסלים את עצמנו. הרי ברור לך לחלוטין שאת חיים כץ מעמידים לדין על זה שחבר שלו בא אליו, לתת ייעוץ,

3. הרי בסוף אנחנו צריכים לקדם למחוזי אנשים טובים, שיש להם ניסיון שיפוטי. הרי לא יעלה על הדעת, אני מספר לך, מי שרוצה לעשות מעל 15 טון לא ישר מגיע למעל 15 טון. קודם כול, אומרים לו: תעשה רישיון עד 15 טון, תנהג כמה שנים, ואחרי זה תבוא.

אם מסדירים את כל המערכת, נורמלית, מקצועית,

אבל מה קורה כאן? אתה, לא אכפת לך מהמערכת. אתה, אכפת לך מה יגידו עליך במשרד המשפטים שם. מנהלי המחלקות, הרי הם רוצים לבוא ישר לבית המשפט המחוזי, לא נעים להם בבית המשפט השלום, מה פתאום, אז אתה דואג לסידורי עבודה, לא לאמת. דרך אגב, אני רוצה לספר לך, יש עשרות אלפי עורכי דין בחוץ, חבל על הזמן, מוכשרים כמו שדים.

יאיישו את הספסלים של בית המשפט, ברובם, לא החברים שלך מהפרקליטות או מישהו שרוצים לצ'פר אותו או להזיז אותו, לפעמים שם רוצים להזיז מישהו,

עושים אותו שופט. אז אתה מבין את האבסורד, לאן הגענו? ולזה בעצם אתם מתנגדים. אנחנו באים לטייב את המערכת באופן נקי,

אבל היות שהמפא"יניקים, אתה הפכת להיות נציגם של המפא"יניקים שם, חבר דואג לחבר. איך אמרת? איך אמרה לי אילת שקד? לאן הם יתקדמו? לא מעניין אותם לדפוק את כל מערכת המשפט במדינת ישראל. לא מעניין אותם מה יחשבו עליהם. לא מעניין אותם שלא מקבלים שם, חלק מאנשים, משפט צדק בכלל, שהם, חצי מהם, יושבים שם בניגוד עניינים עצום, מעצם העניין שהוא מכיר אותו בכלל, עבד איתו פעם. לסיום, בבקשה. אז אתה אומר לי שאתה לא מקבל בגלל שזה לא מידתי? אתה אומר לי: אנחנו רוצים לעשות רפורמות במערכת המשפט, בגלל שאנחנו בעצם מה? רוצים להרוס את המערכת? אנחנו מבקשים לתקן את המערכת. מי שעומד להרוס אותה כל הזמן ועוזר זה אתה.

דן מרידור ודומיכם הרסתם את הליכוד, בגלל שהבאתם אותנו,

לנקודה הזאת, בגלל שבית המשפט השתלט על המדינה היום. הוא הלכה למעשה מנהל את הכול. תודה רבה לחבר הכנסת אמסלם. אנחנו נעבור להצבעה. כאמור, ההצבעה תהיה הצבעה שמית. אבקש ממזכיר הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת. בבקשה, אדוני המזכיר. (קורא

בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

יאיר גולן,

מאי גולן,

איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא,

טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח

אלון טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן,

מאיר כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

נעמה לזימי,

גבי לסקי,

יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי,

אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אינו נוכח אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יבגני סובה,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש,

יסמין פרידמן,

אביר קארה,

אלכס קושניר,

יואב קיש, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה,

מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, נגד

נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן,

ממזכיר הכנסת לקרוא שנית בשמם של חברי הכנסת.

(קורא בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

ניר אורבך, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח דוד ביטן,

רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

נפתלי בנט, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת יואב גלנט,

בנימין גנץ,

בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אימאן ח'טיב יאסין,

טיבי, אינו נוכח אלון טל,

דסטה גדי יברקן,

מתן כהנא,

עופר כסיף, נגד ישראל כץ,

בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת אבי מעוז,

יעקב מרגי, אינו נוכח

אינה נוכחת אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס,

איימן עודה,

יובל שטייניץ, אינו נוכח עמיחי שיקלי,

האם יש חברי כנסת שלא קראו בשמם ולא הצביעו? חבר הכנסת אדלשטיין. (קורא בשם חבר הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, בעד

אם לא, תמה ההצבעה.

הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית: הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט, הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכלכלה.

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק משמר עירוני, התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת ניר ברקת. בבקשה, חבר הכנסת ברקת. אדוני, עשר דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום לפני שנה בדיוק הסתיים מבצע שומר החומות. שנה חלפה מאז שנחשפנו לפרעות של ערבים ביהודים בתוך מדינת ישראל. קם לנו אויב מבית בתוך הארץ, אויב אכזרי וכפוי טובה, שבמלחמה הבאה מתכנן להצית את האש בתוך המדינה. מה שראינו בשומר החומות הוא פרומו, פרומו למה שמחכה לנו בסבב הבא. במלחמה הבאה, ההיקפים,

של האלימות שתופעל נגד יהודים בפרעות בתוך המדינה יהיו חמורים פי כמה וכמה. מערכת הביטחון כולה מבינה זאת. הרי האיראנים פועלים יום וליל כדי לייצר בתוך מדינת ישראל, בקרב ערביי ישראל, תאי טרור שיופעלו בבוא העת. בזמן שצה"ל שלנו יהיה עסוק בלחימה בחיזבאללה ובחמאס לאורך כל גבולות המדינה, הם ירימו את הראש. ומה עשתה ממשלת בנט כדי להתמודד עם האיום שלפנינו מאז שומר החומות? האמת היא שכמעט כלום, לא עשתה דבר, ואפילו לא חצי דבר. לצערי הרב, אנחנו שרויים היום בתוך קונספציה. הקונספציה אומרת שצה"ל אחראי לגבולות המדינה והמשטרה אחראית לביטחון בתוך המדינה. רק שבעת חירום לצה"ל יש על כל לוחם חמישה לוחמים במילואים, ולמשטרה, לאתגר שבא עלינו, אין את הכוחות ואת היכולות. סדר הגודל של המשטרה לא מאפשר לה להתמודד עם כמה מוקדים במקביל בהיקפים שאנחנו צופים. המפכ"ל בעצמו אמר זאת שוב ושוב. אבל גם אם נכפיל את המשטרה, שאת זה שמעתי שמתכננים לעשות, גם זה לא יפתור לנו את הבעיה, כי במלחמה הבאה נראה פרעות במאות מוקדים שונים, אלימים מאוד, טרור נגד יהודים, ובמתכונת הנוכחית לא יהיה מי שיגן עלינו. הביזור של הפעילות החבלנית העוינת, הלאומנית, יהיה בהיקף שגדול על המשטרה בכמה מידות. אבל יש פתרונות. הפתרון הוא הצעת החוק שאני מניח. כדי שנוכל להתמודד עם ההיקפים הללו אנחנו זקוקים לסדר גודל של 200,000 לוחמים, לא 30,000 של המשטרה ולא עוד 10,000 שרוצים לגייס למילואים, לא 40,000 ו-50,000 איש, אלא פי ארבעה ופי חמישה יותר אנשים שיודעים להתגייס ולתת מענה. אני רק רוצה להמחיש:

שאחוז אחד מהתושבים הערבים במדינה, אחד בלבד, יקום וייקח חלק במהומות בתוך הארץ, ואנחנו מדברים על היקפים של 20,000, עשרות אלפים של מתפרעים. זה יכול להיות קטסטרופה. חברות וחברים, התרחיש הזה איננו דמיוני. הדוגמית שקיבלנו לפני שנה רק מסבירה לנו. תדמיינו מה יכול להיות לנו. זה מה שמתכננים האיראנים, והם עמוק בתוך התכנון הזה והפיתוח. מדהים אותי שלמרות השיח על הנושא הזה עם הגורמים הרלוונטיים, עדיין, אחרי כל ההצהרות, לא נעשה כלום. ואם נעשה משהו, זה באותה קונספציה, עוד קצת כוח למשטרה. אבל ההבנה העמוקה היא שאנחנו צריכים להעביר את האחריות או לשתף באחריות להגנה את הלוחמים לשעבר, שישמרו על המשפחה, על הקהילה, על מקום העבודה, על בית הספר, אנשים חמושים ומיומנים שיודעים ויכולים להשתלב בהגנה המרחבית. אני רוצה להזכיר שכשהייתי ראש העיר בירושלים והיה לנו גל אלימות, ביקשתי מהתושבים שיש להם נשק אישי לשאת אותו. שליש מהאירועים בירושלים שנוטרלו, אירועי הפח"ע שנוטרלו, נוטרלו על ידי אזרחים. זאת הוכחה לכך שכשאתה מערב את האזרחים בשמירה על הקהילה ועל הסביבה, אתה מקבל תגבור מאוד מאוד גדול למשטרת ישראל. אני אומר לכם עוד דבר. בגלל הצורך בביזור ובהיקפים גדולים, אנחנו בהחלט יכולים וראוי שנסתמך על השלטון המקומי.

ראש עיר יודע לגייס מערך גדול של מתנדבים, כל אחד באזור שלו, בשכונה שלו, בבלוק שלו, במקום העבודה שלו, בקהילה שלו. יש לו יכולת לגייס אותם, להכשיר אותם, לסייע להם, להשתמש בהם כמובן בחירום, אבל ואללה, גם בשוטף. מתוך ניסיוני כמ"פ בצנחנים וגם כראש העיר ירושלים, אני אומר לכם באחריות: השלטון המקומי, ובוודאי חלקו, יכול לקחת חלק גדול, ואפילו יותר משמעותי, בנטל של האירועים הבאים. גם אם לא כל השלטון המקומי ייתן מענה, בואו ניתן לחלקו לפחות לעשות עבודה, ואיפה שהשלטון המקומי יצטרך את הסיוע, אין בעיה לתת לו את הסיוע. הרעיון המרכזי של הצעת החוק של המשמר המקומי הוא לגייס את השלטון המקומי, לגייס את מאות אלפי המתנדבים, לוחמים לשעבר. כל עיר עושה את תרחיש הייחוס שלה. קריית שמונה שונה מבאר שבע, ששונה מעכו או מעפולה או ממעלה אדומים וירושלים. כל עיר, יש לה אתגרים משלה, ואנחנו צריכים לתת לה את התפירה המתאימה יחד עם התושבים שלה.

נוכל לתת מענה אמיתי לאיום שבא עלינו. החוק גם מכיל איך להביא גם אזרחים? לפי החוק לא נשאר כלום במדינה חוץ מכוחות ביטחון וצבא,

אפשר להביא קצת אזרחים מחו"ל? כשהתושבים הערבים יתנהגו כמו בני אדם, הם יקבלו יחס מצוין. ברגע שהתושבים הערבים מרימים נשק, מרימים יד על יהודים, הם יקבלו את כל נחת זרוענו. כמו בני אדם? אתה צריך, חבר הכנסת אבו שחאדה,

שאלת שאלה, אבל לא מעבר לזה. תודה. אתה שמעת מה שהוא אמר, כמו בני אדם? הוא צריך ללמוד איך להתנהג. תודה, חבר הכנסת אבו שחאדה. תודה רבה. האזרחים הערבים מלמדים אותנו. אתה תלמד להיות בן אדם.

הכול כל ראש עיר,

לפחות, לפחות תנסה.

תודה רבה. שמעתי אותך.

חבר הכנסת, אני מבין שהמציאות מוציאה אותך מהכלים, אבל אני רוצה לומר לך שאנחנו צריכים 2% מכל עיר להגן על היהודים מפני הערבים. לא, פשיסטים מוציאים אותי מהכלים.

חבר הכנסת אבו שחאדה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

הוא אמר שהאזרחים הערבים צריכים ללמוד להיות בני אדם. אדוני, אתה יכול לבקש הודעה אישית. אם הוא הזכיר את שמך, אתה יכול לגשת ולבקש.

לא הזכיר. לכן אני מבקש לא להפריע ליוזם החוק להציג את הצעת החוק. אתה בעד שנאה, תודה רבה.

תודה. אני לא בעד ולא נגד. אני מבקש לא להפריע לו להציג את החוק שלו,

לא משנה לו, אבל עדיין, תודה רבה לך. חבר הכנסת אבו שחאדה, אתה כבר בקריאה ראשונה. אם אני אקרא אותך פעם שנייה, אני לא רוצה.

בבקשה, אדוני, תמשיך. יש לך עוד דקה וחצי. לא, תן לי את הדקה וחצי שלקח לי המפריע. אני מבין שקשה לך לשמוע איך היהודים בישראל מתגוננים ויתגוננו מפני טרור אסלאמי קיצוני, לצערי הרב, של תושבים ערבים כפי שראינו בסבב האחרון. ולסיום, אני רוצה להעביר מכאן, בדיוק באותה רוח, מסר מעל במת הכנסת, מסר חשוב מאוד לאזרחים הערבים שלקחו חלק בפרעות נגד היהודים בעבר, ואולי, חלילה, מתכננים לקחת חלק בפרעות במלחמה הבאה: אנחנו, היהודים, חזרנו לארצנו אחרי אלפיים שנה, אחרי גלות ואחרי שהשואה כמעט השמידה את כל עמנו. "כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם", כך הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו מאז ועד היום ולנצח נצחים. ארץ ישראל שייכת לעם היהודי. היהודים הם עם רחום וחנון וביתנו פתוח כביתו של אברהם אבינו. אנחנו מחויבים לטפל בגר שגר בקרבנו בשוויון ובהוגנות, כך עשיתי וכך אעשה כל חיי,

לצערנו, מי שמפרש את טוב הלב הזה כחולשה ומרים את הראש שלו כדי לפגוע ביהודים. אנחנו מעניקים זכויות רבות,

וחופש שלא תמצא בשום מקום אחר במזרח התיכון.

לנו היהודים אין ארץ אחרת. יש לנו רק את ארץ ישראל. גם לערבים אין. ארץ ישראל וירושלים, בירתנו המאוחדת לנצח, זורמות בדם שלנו, לכן לא נעביר את החוק הזה. הן חלק מהדנ"א שלנו. זה הבית היחיד, 20 שניות. אתה מסכים איתי על המשפטים האלה. זה הבית היחיד שלנו בעולם כולו, אני לא יכול לתת לך ארכה בגלל שאני מסכים. ואנחנו נילחם עליו עד הסוף, כפי שכבר הוכחנו בדורות הקודמים, למי שניסה להילחם בנו, כשאנחנו עם הגב לקיר וכשאין לנו ברירה אנחנו תמיד תמיד מנצחים. ננצח גם את הפורעים ונילחם בכם עד חורמה. הגישה שמנחה אותי היא תמיד להיות טוב עם הטובים, אבל גם לדעת להיות רע מאוד עם הרעים. אנחנו כמובן פותחים את ביתנו ותמיד נושיט יד לשלום, אבל נאחז חרב בידינו, חרב מגן, ונדע לפעול ביד ברזל כנגד כל מי שיעז להרים את הראש נגדנו. הצעת החוק ששמתי נותנת מענה בדיוק לזה. תודה רבה.

בשם הממשלה ישיב השר עיסאווי פריג'. בבקשה. בבקשה, כבוד השר, עשר דקות. חברי ואדוני היושב-ראש, חברים, שרים נכבדים,

יש לי המון מה להגיד, אבל זה לא הזמן. בינתיים תחיו את הרגע, תחיו את האשליה,

תחיו את האשליה, אבל תצטרכו להתרגל שאנחנו ממשיכים. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק מבקשת להקים משמר מקומי ברשויות המקומיות, לפי האמור בדבר ההסבר לתיקון הזה. רעיון שיתוף תושבים מתנדבים במשמר מקומי אינו רעיון חדש, ובפקודת המשטרה מעוגנת סמכות להקמת משמר אזרחי אשר יסייע בכל פעולה שהמשטרה מוסמכת לעשות למען שמירת ביטחון הנפש והרכוש ומפני פגיעת איבה. רק אתמול ראש הממשלה והשר לביטחון הפנים הכריזו על היציאה לדרך של המשמר הישראלי כחלק ממשמר הגבול, שיחזק את ביטחון הפנים של מדינת ישראל, כחלק מהפקת הלקחים ממבצע שומר חומות.

הישראלי יוכל לפעול בכמה זירות בו בזמן ולהתמודד עם הפרות סדר ותרחישי חירום. בנוסף, ברשויות המקומיות פועל מערך שיטור עירוני, שנמצא בסמכות הרשויות המקומיות, וצוותי חוסן יישוביים, שהמשרד פועל לחיזוקם בימים אלה. לאור כל האמור, והעבודה המאומצת של כלל משרדי הממשלה ומשרד הפנים לחיזוק הביטחון ברשויות המקומיות והגברת המוכנות של המדינה לטיפול במצבי חירום, ובהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני חקיקה, אבקש להצביע נגד הצעת חוק זו. תודה. תודה רבה. בבקשה. אדוני השר, אני חייב לומר לך שכנראה לא הבנתם את הקונספציה. להגדיל את המשטרה ואת משמר הגבול בעוד 10,000 לוחמים, אני לא נגד, אני בעד.

אבל זו אותה קונספציה. אתה תעבור מ-30,000 ל-40,000, ואתה צריך 200,000 אנשים. בפעם הבאה, בהיקפים הגדולים, כשאנחנו רואים מה הולך להיות במדינת ישראל, לצערי הרב, אנחנו לא ערוכים. צריך לשנות קונספציה. הייתי ראש העיר ירושלים, עברנו מחמישה ל-50 צוותים של שיטור עירוני. הם עושים יופי של עבודה. בירושלים יש 2,000 שוטרים. הם עושים עבודה נפלאה במקום שהם נמצאים, אבל ירושלים זקוקה ל-12,000, 12,000 מתנדבים. אני מסביר לכם שאתם מסתכלים על המלחמה של אתמול במקום להסתכל מה הולך להיות מחר. יש ערים שלצערנו הרב, ב-250,000 טילים סביבנו, יהיה לנו סדר גודל של 5,000 אתרי הרס. אין מספיק כוחות בצה"ל להתמודד עם זה. לצערנו הרב, אם רק 20,000 מהתושבים הערבים, 1% מהאוכלוסייה, ישתתפו במלחמה הבאה, לצערנו הרב וזה לא דמיוני, אתה תצטרך לפרוס אלפי צוותים בצירים אל הערים, בתוך הערים, במקומות העבודה, במתקנים האסטרטגיים. אני מדבר על היקפים, אתם כנראה לא קולטים מה עומד מולנו. אני כאן עומד על במת הכנסת ועונה לך, שלא תגידו שלא אמרנו היום. יש לכם עוד זמן, ולתת לראשי ערים להרים את הקונספט הזה זה לא בשמיים. הם יעשו את זה מאוד מאוד מהר. אתם צריכים לסמוך עליהם, או לפחות תיתנו לכמה מהם להוביל מהלכים ולהוכיח שזה מודל נכון. זה מודל שרותם את התושבים הלוחמים להגן על הקהילה. תהפוך אותם למליציות של אזרחים? אני רוצה לומר לכם שבדיזינגוף, באירוע של דיזינגוף אחד הלוחמים שהיה שם, שלקחו לו את הנשק,

אם הייתי שם, הוא היה מייצר מגע. לוחמים יודעים לייצר מגע. מי שרוצה מוזמן להתנדב למשטרה או למג"ב, לא

את כנראה צריכה לעשות חשבון אחרת, כי אני מדבר על היקפים בפקטור, בסדר גודל יותר גדול. לסיכום. וצר לי להגיד,

וההצבעה, על פי בקשת האופוזיציה, תהיה הצבעה שמית. אני מבקש מסגנית מזכיר הכנסת להתחיל לקרוא את השמות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, נגד אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר,

דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

יאיר גולן,

מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אלון טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ,

יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת גבי לסקי,

יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה,

חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אביר קארה, נגד אלכס קושניר,

יואב קיש,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה, נגד מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

נוכח יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן,

אבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו.

אבוטבול, בעד אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד אופיר אקוניס, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח מיכאל ביטון,

דוד ביטן, בעד רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת מאי גולן,

יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד שרן מרים השכל,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, אינו נוכח יעקב טסלר,

דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי,

כהנא, נגד אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, נגד אבי מעוז,

אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת אוסאמה סעדי,

מאיר פרוש, אינו נוכח גלעד קריב,

מירי מרים רגב,

יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר,

עמיחי שיקלי,

שפע, אינו נוכח טוב, האם יש חבר כנסת שנמצא במליאה וטרם השתתף בהצבעה? בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אופיר כץ,

איתמר בן גביר, בעד אופיר אקוניס, בעד טוב. אם כן, אני מכריז שההצבעה הסתיימה.

הקולות.

תוצאות ההצבעה: בעד הצעת החוק הצביעו 46 חברי כנסת, נגד, 57, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק לא נתקבלה.

כן, אנחנו נתחיל, לאור בקשה מיוחדת, בהצעה מוצמדת, הצעת חוק החלת הריבונות של מדינת ישראל בחבלי יהודה והשומרון, התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת שלמה קרעי, שהיא מוצמדת להצעה דומה, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי כנסת נוספים. אשר על כן, שלמה קרעי יתחיל בדברים. יש לך שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש.

הממשלה הזו נופלת, ולא רק בגלל אבל בין היתר בגלל שהיא נשענת על כאלה שלא מכירים בזכות קיומנו כאן, בארץ הזו, ממשלה וקואליציה שלא מסוגלות להעביר חוק לשמירה על הסדר ביהודה ושומרון. והרי אתם, חלק מחברי הקואליציה, שרן השכל, הרי אתם, כביכול, רוצים להציג מצג של ימין. אתם אומרים: אנחנו ימין.

בבקשה, אם אתם ימין, אז למה אתם לא, אז תצביעו יחד איתנו על החוק,

על החוק,

אני הצבעתי כהצבעה טקטית לשלוח אתכם הביתה, אבל עכשיו אנחנו כבר הולכים הביתה, הולכים לבחירות, הולכים לבוחר, אז למה אתם מתנגדים עכשיו? אז למה עכשיו אתם מתנגדים להצעת החוק,

הבאנו הצעת חוק להחלת הריבונות ביהודה ושומרון.

שרן, תצביעי בעד ותעשי משהו למען ההיסטוריה המפוארת של העם שלך, אבות אבותינו שלחמו כאן על כל שעל בארץ הזו, ותבואו, תחזירו את הגאווה הלאומית במעט, את מה שרמסתם עד דק. תבואו ותצביעו בעד החלת הריבונות ביהודה ושומרון. "שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן", אבל לפחות שגדה אחת תהיה כולה שלנו בינתיים. הצביעו בעד הצעת החוק הזו. ולך, חברת הכנסת יסמין, אתגרת אותי קודם, אמרת לי: אתה לא מגיע לוועדות, אני כל היום בוועדות, אני לא נורבגית סתם, אני נורבגית שבאה לוועדות יותר ממך. אז בדקתי, "שקוף" פרסמו את הנתונים: בין אפריל 2021 לפברואר 2022 את היית ב-95 דיוני ועדות. נכנסתי רק ביוני, אז יש לך בעיה. ואני הייתי, אוקיי, אז חודשיים פחות. אני הייתי יותר מפי שניים ממך, ב-204 דיוני ועדות,

כדאי שתשבי בצניעות, בשקט, ובפרט בארבעת החודשים, אני צנועה, אתה זה שלא צנוע. לפני שאתה קורא לחברת כנסת, את זאת שאתגרת ואמרת: בשביל הספורט, לפני שאתה אומר לחברת כנסת לשבת בשקט,

את זאת שאמרת: בשביל הספורט בוא ונבדוק אם אתה היית, אל תגיד לחברות כנסת, אל תגיד לי מה להגיד.

אתה דיקטטור כמו היושב-ראש שלך. אני אגיד מה שבא לי להגיד. אתה רוצה, תעלה להגיב. לא, אתה לא תשפיל פה חברות כנסת.

ואת הולכת לבזבז כספי ציבור עם כל החברים הנורבגים שלך בארבעת החודשים הקרובים, מיליונים על גבי מיליונים. שחיתות, מינויים פוליטיים, אתם עושים הכול ולא רואים אף אחד בעיניים.

אנחנו נשלח אתכם הביתה. ואני יודע שהחוק הזה כנראה לא יעבור, כי אתם חבורה שלא יודעת מה היא גאווה לאומית, לא יודעים מה זה להרים את הראש, אתם תמיד מרכינים את הראש. יאיר לפיד כורע ברך, נופל אפיים ארצה בפני אחמד טיבי כדי לקבל עוד שיתוף פעולה קטן.

אנחנו נתקן את זה.

תודה רבה, אנחנו נעבור להצעת החוק הראשית. עודכנתי כאן, במזכירות, שהייתה פה טעות והסידור הזה איננו תקין. אל תראו בזה סוג של תקדים. אני אומר את זה לפרוטוקול. להמשך ימיה של הכנסת הארוכה. להמשך ימיה של הכנסת,

והכנסות שאחריה.

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' יציג את הצעת חוק החלת הריבונות של מדינת ישראל בחבלי יהודה והשומרון, התשפ"ב 2022, ההצעה הראשית. בבקשה, עשר דקות עומדות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי סגנית המזכיר, על הטעות, יש טעויות טובות. תראו, חברים, האמת היא שמאוד נגעה לליבי דאגתם הכנה של כמה חברים כאן בקואליציה בשבועות האחרונים למתיישבי יהודה ושומרון ולהמשך שליטתה של מדינת ישראל בחבלי המולדת יהודה ושומרון דרך איזו קונסטרוקציה רעועה של טלאי על טלאי, של תקנות שעת חירום. ראיתי את התחנונים ואת זעקות השבר ואת האחריות שדרשו מאיתנו לגלות, ואמרתי: תראו,

אדוני היושב-ראש,

אז אני מציע, בואו נלך לפתרון שהוא בוודאי יותר נכון, יותר אמיתי, יותר יעיל, יותר מוסרי, יותר צודק וודאי ובוודאי יותר ציוני ויותר אמיתי-ערכי. הפתרון הזה הוא נורא פשוט. אתם יודעים, לפני בערך עשר שנים שתי נשים, נדיה מטר ויהודית קצובר, "נשים בירוק", קראו להן בזמנו, כשהן התחילו לדבר על הצורך להחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, זה באמת לא היה חזון נפרץ. הייתה איזו תחושה שזה משהו רחוק, אי שם מעבר להרי החושך. ברוך השם, שתי הנשים הללו גילו ולימדו את כולנו מה כוחה של נחישות, של התמדה. השאיפה, החתירה והדרישה להחלת הריבונות הישראלית בחבלי המולדת ביהודה ושומרון הלכה והתרחבה, הלכה וקנתה לה תומכים, ובמחנה הלאומי אני חושב שהיום היא דרישה טריוויאלית. חברי יואב קיש ואנוכי בכנסת העשרים עסקנו בזה הרבה כראשי שדולת ארץ ישראל. למה הדרישה הזאת נהפכה פתאום לכל כך טריוויאלית וצודקת, ולכאורה מתבקשת ומחויבת המציאות?

אמרתי קודם, כי זה הדבר הנכון, כיוון שחיים שם מאות אלפי אזרחי מדינת ישראל, שווי חובות, כאלה שאוהבים את המדינה, מחויבים לה, נושאים בעול בכל התחומים: משלמים מיסים, משרתים בצבא, עושים מילואים, מתפרנסים, משלמים מיסים, אמרתי, והם לא שווי זכויות. שלל הרבדים של החקיקה, שמתחילה מחקיקה מנדטורית וטורקית וירדנית וחקיקה צבאית, מייצרים פערים בלתי נסבלים בין הזכויות שמוקנות לאזרחי מדינת ישראל שחיים בתוככי מה שקרוי "ישראל הקטנה" לאותם אזרחים שחיים ביהודה ושומרון, לכן הדבר הזה טבעי ומתבקש. הוא טבעי ומתבקש עוד יותר, כמו שאמרתי קודם, כיוון שזה הדבר הנכון ציונית,

מוסרית. זו ארצנו. אני חושב, וזו אולי הנקודה המשמעותית, אני אומר את זה גם לחבריי בשמאל, אולי למעט שוליים קיצוניים, סהרוריים, שלכולם ברור שאנחנו כאן כדי להישאר, שההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון היא עובדה מוגמרת, בלתי הפיכה.

צריך להוריד את הכובע בפני חבריי, ובהם מוריי ורבותיי מייסדי ההתיישבות, ממשיכיה, מוביליה לאורך למעלה מארבעת העשורים האחרונים, שבמסירות גדולה, בנחישות גדולה, קבעו עובדות בשטח וביססו התיישבות גדולה,

משמעותית, חזקה. אתה מתכוון, אין היום אדם אחד נורמלי,

ודאי, זו בדיוק הנקודה.

ההתיישבות ביהודה ושומרון היא המשך מימוש החזון הציוני של תל חי ושל חניתה. אתה הרי יודע,

שמשפחתי מצד אימי הייתה מראשוני המתיישבים במטולה, ביסוד המעלה, בתל חי, בכפר אתא. עד היום. לא באנו בתלונות, שמרנו על עצמנו. ואנחנו ממשיכים את העשייה הציונית שאולי לחלקכם, לצערי, ואני אומר את זה בכאב, שלצערי, חלקכם קצת התעייפתם. כן, צריך להודות באמת. חלקכם, דור שני ושלישי לדורות מייסדי המדינה, קצת התעייפתם, אבל אנחנו ממשיכים. אני חושב שלמעט אולי שוליים סהרוריים ממש ממש, אין אף אדם שפוי שחושב שההתיישבות ביהודה ושומרון היא משהו הפיך. מכיוון שכך, ומכיוון שזו ארצנו, ומכיוון שאנחנו כאן כדי להישאר, כפי שאמרתי, אנשים נורמליים מבינים שזה המצב, בין שהם אוהבים אותו ובין שלא, ומכיוון שזה הדבר הנכון ציונית, מוסרית ואזרחית ברמת זכויות אזרח, הצעד הנכון, חברי היושב-ראש צביקה האוזר, הוא סוף-סוף לקבל את ההחלטה להחיל את הריבונות

תכף, אני אשאיר לו את הדקה האחרונה. להחיל את הריבונות הישראלית. והחוק הזה הוא הכי מינימליסטי. אנחנו מחילים אותו על מרחבי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. אתם מכירים את עמדתי: מדינת ישראל צריכה, ובעזרת השם,

היא תחיל את הריבונות הישראלית על כל מרחבי יהודה ושומרון, ותציב בפני ערביי הארץ הזו משני צידי הקו הירוק, ותשימו לב בקדנציה הזו כמה האמת הגדולה הזו התחדדה. אנחנו נציב בפניהם את אותן שלוש חלופות שיהושע בן נון, המנהיג הראשון שהוביל אותנו בכיבוש הארץ,

אז באמת כיבוש, היום שחררנו, לא כבשנו מאף אחד שזה היה שלו. אז באמת היו כאן שבעת עממים, ויהושע כובש, וכשהוא מגיע לפתחה של ארץ ישראל, אומרת הגמרא ומביא הרמב"ם, שלוש אגרות הוא שולח ליושבי הארץ: הרוצה להשלים, ישלים, הרוצה ללכת, ילך, הרוצה להילחם, יילחם. מי שרוצה להיזכר, ימצא את תוכנית ההכרעה שלי באינטרנט. הסברתי את הרציונל שלי בצורה מאוד ברורה ופשוטה גם משפטית וחוקתית, אבל עוד הרבה יותר מזה, פסיכולוגית, ביחס לתגובות אנושיות אפשריות למציאות עובדתית, כי אנחנו כאן, זה שלנו.

מי שרוצה להשלים עם זה ולחיות כאן תחת המדינה היהודית, אנחנו מכניסי האורחים הגדולים בעולם עוד מאז ימי אברהם אבינו. באף מדינה מסביב אין לערבים פרומיל ממה שיש להם כאן, לא ברווחה כלכלית,

העושר הגדול שזכינו להביא לארץ הזו אחרי אלפיים שנה שהיא חיכתה לנו בשיממונה, וגם לא ברמת זכויות וחירויות. מי שרוצה ללכת, זה בסדר, מי שלא מסוגל לקום בבוקר ולהבין שהוא חי תחת מדינה יהודית, והאנטישמיות, שנאת ישראל אצלו היא כל כך חזקה, מוזמן ללכת, לעשות רילוקיישן לאירופה, יש הרבה מדינות שזקוקות לידיים עובדות, ומי שרוצה להילחם,

יפגוש צבא נחוש שמסתכל עליו דרך כוונות ומחסל אותו במהירות. זה הפתרון האמיתי. לכן מדינת ישראל תחיל את ריבונותה שם בסוף על כל המרחבים ותציף את הברירות האלה, חברת הכנסת זועבי. תחליטי אם את רוצה לחיות בנצרת בתנאים שאת חיה בהם היום, במדינה יהודית, או ללכת לסוריה או למקומות אחרים או לאירופה או להילחם. ואז אני מבטיח:

בעזרת השם ובנחישות ובאמונה גדולה בצדקת הדרך, יודעים לנצח מאוד מהר, אם רק נרצה. אבל הלכנו עכשיו,

למשהו יותר מינימליסטי, כי לא רציתי להעמיד אותך בדילמה מאוד גדולה. בסוף חברת לתומכי טרור, הלכת עם השמאל הקיצוני.

עם גדעון וחבריך, לשישה לוחמים שתקועים להם בעומק לבנון, שם בתוך חיזבאללה, ולא מצליחים לפלס את דרכם חזרה לשטח כוחותינו.

היצרים, הכעסים, השנאה שלכם לביבי העבירה אתכם על דתכם ודעתכם, אז הנחתי בפניכם משהו נורא קטן ומינימליסטי, בערך שווה ערך לאותן תקנות. בואו נחיל את הריבונות הישראלית על מרחבי ההתיישבות.

בשלב הראשון אני מוכן ללכת בשיטת הסלמי, עוד דונם ועוד עז. ככה אנחנו בונים את הארץ הזאת מאז ראשית ימי הציונות,

תאמין לי, לא צריך את תקנות שעת חירום. זה ייצור השוואת חקיקה, זה ייצור נורמליזציה של החיים של המתיישבים ביהודה ושומרון. זה כמובן יעביר מסר מאוד ברור גם לאויבים שלנו: חברים, לא תחלישו אותנו, לא תפגעו בנו. חבל על הזמן שלכם. כיוון שהטרור הוא רציונלי והוא נובע מתקווה להשיג באמצעותו הישגים, אין דבר שיגדע את התקווה יותר מזה, וממילא שימגר את הטרור,

יטפל במוטיבציות שמניעות אותו. חברים, זאת עובדה מוגמרת.

מכיוון שאנחנו כבר אחרי פיזור הכנסת בקריאה טרומית, אני גם לא חושב שיש לכם מה להפסיד. תצביעו בעד, תצביעו פעם אחת סוף-סוף עם המצפון

אם עוד נשאר לכם כזה, אני כבר לא בטוח אחרי השנה הזאת, אבל אם עוד נשאר איזה קצת ריח של מצפון, של ערכים, של ציונות, של מה שאתם חושבים שהוא אמיתי ונכון למדינת ישראל ולתהליך התחייה הלאומי שלנו, אנחנו יכולים להעביר עכשיו את החוק הזה. יכול להיות שזה יהיה רק דקלרטיבי, כי הכנסת מתפזרת, אבל גם לדקלרטיביות יש משמעות גדולה מאוד. והציבור, אם יהיו כאלה שירוצו ויצעקו שהם ימנים גדולים אבל יש להם בעיה עם ביבי, הציבור יראה מי ימני באמת ומי פייק ימין שמכר את דרכו ואת ערכיו בגלל כל מיני חשבונות אישיים.

תודה רבה. בשם הממשלה תשיב השרה יפעת שאשא ביטון. בבקשה, עשר דקות עומדות לרשותך.

את יודעת, גדעון, אני, זה הכול אותו דבר. מפלגת תקווה חדשה, מאוחדים אנחנו.

אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, אני מבינה שלאופוזיציה קצת קשה עם ההצבעה חסרת האחריות שהייתה נגד חוק יהודה ושומרון, ולמעשה בעד ההתנתקות מיהודה ושומרון. על הרקע הזה, חבר הכנסת סמוטריץ', מגיעה הצעת ההטרלה הזו,

על הרקע הזה מגיעה הצעת ההטרלה הזו. עכשיו, בוא נחשוב ביחד, חבר הכנסת סמוּטריץ' סמוֹטריץ', בחולם.

למה, חבר הכנסת סמוֹטריץ', במשך 12 שנים בנימין נתניהו עם הליכוד לא העבירו את חוק ההתנתקות? בוא, תעזור לי. אולי יש משהו שאתה יודע ואני לא יודעת.

אבל עובדה ש-12 שנים היו להם לעשות את זה והם לא עשו את זה. וכשהם היו צריכים, ביום הדין פה, להצביע על תקנות יו"ש, מה שהם עשו הרבה מאוד פעמים לפני כן, הם פתאום החליטו שהם שמים את האינטרס של בן אדם אחד ואת טובתו האישית לפני טובתם של האזרחים ביו"ש ובכלל, טובתם של אזרחי מדינת ישראל, כי אנחנו יודעים שחוק יו"ש משפיע על כל מה שקורה כאן במדינה. והינה לכם, האופוזיציה, מה באמת חשוב לה, מדינת ישראל או ההישרדות הפוליטית של בן אדם אחד? אני גם רוצה להזכיר לכם את ההתחייבות של ביבי לטראמפ להשעות את עניין הריבונות לכמה שנים על רקע הסכמי אברהם, מי ששכח, אז הינה לכם תזכורת. עצם הבאת ההצעה עכשיו, חבר הכנסת סמוטריץ', זה חוסר אחריות לאומית נוסף, זה ניסיון לפגוע בביקור של הנשיא ביידן במדינת ישראל, אבל אתה יודע בעיקר מה זה? זה ניסיון לפגוע באינטליגנציה של אזרחי מדינת ישראל, שיודעים טוב מאוד מה היה כאן ב-12 שנות שלטון נתניהו ומה קורה כאן עכשיו. כל מה שאמרנו לפני שנה, שיש כאן קבוצה שלמה של אנשים שהולכת אחרי אינטרס פוליטי צר של בן אדם אחד לפני טובת המדינה, נכון לצערנו גם בעת הזאת. לכן אני מבקשת מכולם להצביע נגד הצעת ההטרלה הזאת.

תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת סמוטריץ', זכות התשובה. אתה יכול לנסות לשכנע את הממשלה לשנות את עמדתה. שלוש דקות עומדות לרשותך. חברת הכנסת סטרוק, את מפריעה לחבר סיעתך לדבר. בבקשה, שלוש דקות. גברתי, ואני מרשה לעצמי אפילו לומר חברתי,

שרת החינוך. אני מבין שקשה לכם קצת בימים האלה עם האינטליגנציה של הציבור, מכיוון שהיא ממקמת אתכם אי שם מתחת לאחוז החסימה, אז זה קצת לא כל כך נעים. קודם כול, אני חושב שהאופוזיציה הוכיחה כאן גם במהלך של התקנות שהיא מבינה מה טוב ונכון למדינת ישראל, ועובדה היא שזה הפיל את הממשלה הנוראה והאיומה שהקמתם עם השמאל הקיצוני ועם תומכי הטרור בגלל אותם השיקולים האישיים שאת, באיזו פסיכולוגיה של השלכה, מנסה להשליך על מישהו אחר.

התעקשנו על זה, והמציאות מלמדת שהפלנו את הממשלה הרעה ביותר למדינת ישראל והרעה ביותר להתיישבות ביהודה ושומרון. ברוך השם, חברינו המתיישבים מבינים את זה, וגיבו אותנו בהחלטה במאה אחוז, והינה הממשלה הרעה הזאת נפלה ותוחלף,

בזכות האינטליגנציה הציבורית הטובה מאוד,

בממשלה יהודית, ציונית ולאומית, בעזרת השם. מי שנראה לי כרגע הולכת להצביע יחד עם המשותפת נגד ההצעה הזאת זו גברתי,

אני באמת לתומי חשבתי שאפשר לנסות לנהל דיון לגופו של עניין. הרי גם בחוק האזרחות הפלנו את החוק לראשונה כיוון שסברנו שהוא חוק רע, והתעקשנו על הצעה משופרת יותר.

כשקואליציה שנשענת על תומכי טרור ואין לה רוב להעביר חקיקה ציונית רוצה את זה, אז היא משלמת לאופוזיציה ומביאה הישגים יותר טובים לטובת מדינת ישראל. בחוק האזרחות טענו שאנחנו חסרי אחריות והוכחנו שאנחנו מבינים עניין, והצלחנו להביא חוק הרבה יותר טוב,

להפיל את האבן הראשונה בחומת הקואליציה. חברת הכנסת זועבי אמרה שאז אצלה העסק התחיל להזדעזע, בחוק האזרחות. אז ברוך השם הזרעים, חברי שמחה רוטמן, נזרעו אז, והמהלך מושלם עכשיו. הינה, העובדה היא שהממשלה הזאת סיימה את דרכה והולכים לבחירות. אני עדיין חושב שיש לכם הזדמנות קצת לתקן במשהו את החרפה שהמטתם, בעיקר על עצמכם. אגב,

עוד דבר שבעיניי הוא יותר חשוב מזה: אתם עכשיו הולכים לבחירות. הרי באף סקר ובאף תרחיש אין לכם יכולת לקיים שתי הבטחות סותרות, לא לשבת עם נתניהו ולא לשבת עם המשותפת. אחרי הבחירות,

בעזרת השם, יהיו למעלה מ-61 מנדטים ואנחנו נוביל את מדינת ישראל, או שנחזור למצב הקיים, ואז אתם תהיו על קרני הדילמה: או לשבת עם ביבי או לשבת עם המשותפת, כי אין 61 בשום תרחיש היום בלי המשותפת. אז אתם הולכים עכשיו לשקר במערכת הבחירות, מה שלא יהיה, כי אתם הרי תרוצו באולפנים, כמו בנט אז, ותתחייבו לא לשבת עם המשותפת ולא לשבת עם ביבי. או שתשקרו כל מערכת הבחירות ובסוף תשבו עם ביבי, או שתשקרו בכל מערכת הבחירות ובסוף תשבו עם המשותפת, אז אני לא כל כך מבין בשביל מה לגרור את המדינה לבחירות.

אז אני רק מתנחם בזה שאולי לא תצטרכו להפר את הבטחת הבחירות, מכיוון שלהערכתי רוב הסיכויים שלא תהיו כאן ולא תקבלו את ההזדמנות להפר את אחת ההבטחות הללו.

אם כן, בבקשה, חבר הכנסת קרעי,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני שומע כאן את השרה יפעת שאשא ביטון קוראת להצעת חוק להחלת ריבונות על ארץ נחלת אבותינו, קוראת לה "הטרלה". זאת גם הצעת חוק שלי, גברתי השרה.

גם אם הדברים כואבים, תיאלצי לשבת ולהקשיב. אוי לאוזניים שכך שומעות, שאת קוראת לריבונות על ארץ ישראל "הטרלה". האם אבותייך, אבות אבותייך, שישבו בגלות ונפשם כמהה להגיע לציון, הם יודעים או ידעו שהצאצאית שלהם תבוא ותקרא לריבונות על ארץ ישראל "הטרלה"? לא רק שמחקת את התנ"ך מספרי הלימוד, את גם רוצה למחוק עכשיו חלקים ממפת ארץ ישראל. אם לא היית מוחקת את התנ"ך מספרי הלימוד אולי הייתה לך גאווה לאומית. מה אתה מקשקש?

הבגרות בתנ"ך, ואם לא היית מוחקת את התנ"ך מספרי הלימוד, אולי היית קוראת קצת על זה שעם ישראל כבש את ארץ ישראל וירש אותה בזכות היסטורית. אין לנו כאן שר בקהל,

אז תעצור את הזמן, אני מבקש. אני רואה את יפעת שאשא ביטון בקהל. מאיר כהן. גם מאיר כהן הוא שר, הוא שר טוב, אפילו.

גברתי השרה, אם לא היית מוחקת את התנ"ך מספרי הלימוד אולי היית שמה לב לשבוע הסמלי שאנחנו נמצאים בו היום, בין פרשת שלח לך, בין מוציאי דיבת הארץ רעה, אותה חבורה כאן שלא רוצה את ארץ ישראל, רוצה לחלוק אותה עם אויבינו ומבקשי נפשנו, מוציאים את דיבת הארץ רעה, לבין פרשת קורח, מחלוקת שאינה לשם שמיים. גם הרפורמים כנראה יודעים את זה, קריב. קורח זה פשוט עניין של מנהיג מושחת שרצה עוד ועוד.

מה שלא מחזיק מעמד שנה זה אומר שהוא לא התקיים. כלומר, הממשלה שלכם, שבאה וקמה, יחד עם השרה שאשא ביטון, יחד עם שר המשפטים, ששונא את נתניהו, ושונאים חצי מהעם, הם קמו במחלוקת שאינה לשם שמיים, ולכן אין לכם זכות קיום, ואתם הולכים הביתה. גם אתה, קריב, הולך הביתה.

תודה רבה. חבר הכנסת קריב, תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. מונחת בפנינו בקשה להצבעה שמית. אבקש מסגנית מזכיר הכנסת בבקשה להתחיל לקרוא בשמות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, נגד אלי אבידר, נגד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס,

משה ארבל,

יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר,

יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת

ברקת, אינו נוכח יאיר גולן,

מאי גולן,

איתן גינזבורג,

יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, אינו משתתף בהצבעה צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, נגד

נגד בועז טופורובסקי,

משה טור פז, נגד אחמד טיבי,

אלון טל, נגד יעקב טסלר,

דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן,

מאיר כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

נעמה לזימי,

גבי לסקי,

יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי,

פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, בעד אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, נגד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

מנסור עבאס,

איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש,

יסמין פרידמן, נגד אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, בעד גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, נגד נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן,

אבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא נטלו חלק בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה,

ניר אורבך, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח חיים ביטון,

דוד ביטן, בעד מירב בן ארי,

נפתלי בנט, נגד אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח מיקי לוי,

לימור מגן תלם, אינה נוכחת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש,

אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח אלון שוסטר, אינו נוכח יוסף שיין, נגד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת תודה רבה. האם יש מבין חברי הכנסת מי שנוכח באולם ולא הצביע? (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד אמסלם,

אלי אבידר, נגד אין עוד אף אחד? אם כן, אני מכריז שההצבעה הסתיימה, ואני מבקש למנות את התוצאות. האוזר, אנחנו ממליצים לך לקרוא את בן חיים. לא הכול הרצל. אל תהיה לי מתנשא. קראתם את הרצל, ז'בוטינסקי.

ספר טוב. אנחנו קוראים הכול,

אתה עכשיו, בן ציון נתניהו. תשאל את בנימין נתניהו, הוא מכיר את הספר הזה.

את זה קראנו כבר מזמן, אבל תקרא גם את של בן חיים.

ד"ר בן חיים, אקרא. עוד מעט יהיה לכם הרבה זמן לקרוא. כן. בבית. יגיד לך מה זה, אם כן, להלן תוצאות ההצבעה: בעד,

נעבור להצבעה על הצעת החוק המוצמדת, של חבר הכנסת שלמה קרעי. גם כאן יש לנו בקשה להצבעה שמית. אבקש להתחיל לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, נגד אלי אבידר, נגד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי,

רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, אינו משתתף בהצבעה צחי הנגבי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב,

אלון טל,

יעקב טסלר, בעד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

מאיר כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי,

גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז,

אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה,

חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש,

יסמין פרידמן,

אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב, נגד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר,

יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע,

נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן,

אבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא השתתפו בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ניר אורבך, אינו נוכח אופיר אקוניס,

יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת יאיר גולן,

מאי גולן,

איתן גינזבורג,

יואב גלנט, בעד משה גפני, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת שרן מרים השכל, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח אופיר כץ,

אינו נוכח מיקי לוי,

לימור מגן תלם, אינה נוכחת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת אוסאמה סעדי,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת

האם יש חבר כנסת כאן במליאה שטרם הצביע ומעוניין להצביע? (קוראת בשמות חברי הכנסת) גלית דיסטל אטבריאן,

יריב לוין, בעד אפרת רייטן מרום,

אם כן, אני מכריז על כך שסיימנו את ההצבעה. אבקש למנות את הקולות. להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 46 חברי כנסת, נגד, 51. אני קובע כי ההצעה לא עברה. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת, התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יואב בן צור. בבקשה, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק המונחת לפניכם עוסקת בתיקון חברתי מהמעלה הראשונה, והיא צמצום פערים לימודיים והתנהגותיים בין ילדים. ינון, הרב שלך. ינון, שלא יגידו שהחינוך שלי לא טוב. הליכודניקים האלה,

המצב כיום הוא שכשילד או ילדה, המוסד החינוכי או ההורים מבחינים בקושי שלו להגיע להישגים לימודיים, המוסד מיידע את ההורים על הבעיה, וההורים צריכים לפנות למאבחן לשם אפיון לקויות הלמידה שיש לילד ולתת כלים שיסייעו לילד להיות בשורה אחת עם חבריו לספסל הלימודים.

רבותיי, הנקודה שבה נוצרים פערים בשוויון ההזדמנויות.

אם להורה הילד יש יכולת כלכלית, ההורים פונים למאבחן פרטי במימון מלא, שעלותו מעל 1,500 ש"ח, ואילו הורים אחרים, שגורלם הכלכלי פחות שפר עליהם, יתחילו תהליך של פרוצדורה ארוכה, יעברו דרך רופא המשפחה שיפנה לאבחון מסובסד באמצעות קופות החולים. כמה מסובסד? אני אתן לכם נתונים: בקופות החולים זה כרוך בהשתתפות עצמית של בין 200 ל-1,200 ש"ח לאבחון רגיל או אבחון פסיכו-דידקטי. אלה נתוני הבסיס. אני לא נכנס לפערי המחירים בין הקופות, כי כל אחד ומערכת השיקולים שלו, לא זה העניין, אלא להמחיש את הסכומים שההורים נדרשים להוציא על אבחון. וכעת, כאשר אנחנו יודעים את העלות הכספית והתהליך הארוך, ואנו יודעים שלפעמים מדובר במשפחות שיש אצלן כמה ילדים שזקוקים לאבחון, ולכן ההוצאה הכספית הזו יקרה למשפחה מעוטת יכולת, שזו מילה מכובסת למשפחה שצריכה לשלם שכר דירה ומזון וחשמל ומים יקרים, למשפחה שכזאת אין ברירה. הם חייבים לשלם מכספם לפי סדר עדיפויות, מזון ודיור לפני חינוך מיטבי.

אלה סדרי העדיפויות של כל אדם.

היעדר מימון מלא מצד המדינה של השירות הזה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת גורם לפערי מעמדות בין הילדים והסללה לעוני.

נפגע שוויון ההזדמנויות בשוק עבודה לאותם אנשים. כולנו חיים בתוך עמנו, ושומעים על הפרעות קשב וריכוז שלא אובחנו מחוסר יכולת כלכלית, ואותם ילדים צמחו לאנשים שקיבלו את המסלול הקשה יותר של החיים. אלו עובדות שידועות לכל מי שעוסק בתחום. כולנו יודעים, כל מי שיכול להרשות לעצמו כלכלית, יפנה לאבחון בשוק הפרטי במהירות, והילד הזה שיש להוריו קצת יותר כסף בבנק יקבל הקלות לימודיות ומיומנויות למידה מותאמות שיאפשרו לו הישגים טובים יותר בלימודים, מה שינתב אותו בסופו של דבר לאותם מקומות לימוד טובים ולמקומות עבודה נחשקים בשכר גבוה, אלה שאין להם ימשיכו לשרת את אלו שיש להם, כי הם לא קיבלו בזמן הזדמנות שווה.

אני רוצה לצטט בפניכם את סעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, שחוקק בשנת 1953, ואת אחת ממטרות החינוך הממלכתי.

כבוד הרב בן צור, רק לעדכן את היושב-ראש שאין שר תורן. ממשלה כל כך מנופחת וגדולה, אבל אין שר תורן. אולי שהנורבגים ישמשו כשר תורן?

הנורבגים.

מן הראוי לכבד את הכנסת ואת הדובר. אפשר לקרוא לשר? זה לא פחות חמור מאשר לדבר בטלפון במליאה, שאדוני, אני רוצה לצטט. אני מסכים איתך. זה לא פחות חמור, ולדבר בטלפון, גם זה לא פחות חמור.

על זה אני מקווה שאתה מסכים איתי. אבל תקפיד גם על זה. אני אקפיד גם על זה וגם על זה, ואקווה שגם אתה תקפיד גם על זה וגם על זה.

אנחנו ממתינים. אבל אתה, נדמה לי, יכול להמשיך לדבר, לא,

איך אפשר בלי שר? אני עצרתי את השעון. אי-אפשר בלי שר. אפילו שר נורבגי. תעשה הפסקה. תעשה הפסקה. תן לי שר נורבגי. תכריז על הפסקה קצרה. לא קרה כלום.

הילדים האלה לא מעניינים. ממשלה עשירה ושבעה, הילדים לא מעניינים אותה. יש להם שמיעה סלקטיבית. לקויות למידה, למה זה צריך לעניין אותם?

בבקשה, השר פריג'.

אני מבקש להישאר. בבקשה, להמשיך. אולי במסגרת המשרד לשוויון אזורי יימצא התקציב לטובת אותם ילדים. אני רוצה לצטט את מה שהיה בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, שחוקק בשנת 1953, ואת אחת ממטרות החינוך הממלכתי: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל". ברוח זו התבטא השופט זילברג המנוח, מי שהיה ממלא מקום קבוע לנשיא בית המשפט העליון הרביעי, וככה אמר בבג"ץ 358 ברמן נ' שר הפנים: "כי בדמוקרטיה השלטון גופו עצמו, ובשרו של האזרח הוא. השלטון מחויב לשרת את הציבור, להבטיח שלום וסדר ולספק שירותים חיוניים להגן על הכבוד והחירות של כל אזרח, לעשות צדק חברתי". עד כאן דבריו. מי שמפרש יפה את המושג צדק חברתי הוא השופט יצחק זמיר, שאמר בבג"ץ 164/97 קונטרם בע"מ נ' משרד האוצר: "לשיטתי, האדם הוא יותר מאשר אגד זכויות, הוא גם אגד של צרכים, נטיות ושאיפות.

יש לומר גם בנשימה אחת שתפקיד נוסף של המשטר הדמוקרטי הוא לקדם את רווחת האדם, כל אדם. ועוד תפקיד הוא לעשות צדק חברתי, צדק לכול, צריך שאדם יהיה שבע כדי שיוכל ליהנות למעשה, ולא רק להלכה, מזכויות האדם. זהו תפקיד משולב, ואין להטיל תפקיד זה על השלטון בלבד. זהו, בראש ובראשונה, תפקיד של החברה". אלו דבריו של השופט זמיר. וכאן אני שואל אתכם: כיצד אנו כחברה דואגים שיהיה פה במדינה צדק חברתי? כיצד אנו באים לקראת החלשים בחברה? כיצד אנו תומכים בהם? כיצד אנו דואגים שכל אדם יהיה שבע וייהנה היטב מזכויות האדם שלו בחברה? הלוא אם אנחנו כחברה אזרחית מחויבים למצוינות אישית ומיצוי יכולת מכל ילד, הרי שאנו מחויבים לתת לכל ילד את האפשרות הזאת למיצוי יכולות לימודיות, גם למי שהוריו מעוטי יכולת כלכלית מספיקה, שהרי מי שיכול להרשות לעצמו ולילדיו, לא מחכה בתור, וילדיו מקבלים מה שנקרא "פור" על החברים שלהם בכיתה. הדבר לא ראוי חינוכית ופוגע בנו חברתית. זהו שירות בסיסי לילדים בעולם שבו שינויים גנטיים בתעשיית המזון ואורח החיים המודרני מייצרים הפרעות שונות שמחייבות אותנו לתת מענה לכך, לא במסגרת סבסוד חלקי, כי איננו יכולים להמשיך את העוול לאותם ילדים עניים, כי זוהי חובתנו וזוהי גם זכותנו. זוהי הוצאה ציבורית מהמוצדקות ביותר. זוהי השקעה משתלמת שמחזירה את עצמה בעתיד, כי אומנם בשלב המיידי המדינה כביכול תממן את האבחונים הנדרשים בעלות כספית יקרה, אבל בעתיד הכלכלה הישראלית תיהנה מהפירות העתידיים, כי ילד שמקבל הזדמנות שווה להצליח בצעירותו, מתקדם בלימודיו ומפרנס בכבוד, הוא אדם שנותן לחברה פי כמה מילד שלא קיבל הזדמנות, נזרק מהכיתה, מבית הספר ומידרדר למצב סיכון

לקראת סיום דבריי אני מבקש לספר לכם סיפור ששמעתי ממנהל בית ספר לנוער בסיכון על נער שהגיע אליהם כחלק מחלופת מעצר, נער בן 15 עם נשמה גדולה, נער שעשה צרות גדולות בכל מקום שהגיע אליו עד שהגיע למצב לא פשוט,

הנער הזה הגיע למקום מיוחד שמתאים לו, ובו אנשי צוות אחדים קלטו כי הנער לא יודע לקרוא כפי שאתם יודעים, ילד בן 15 שלא יודע לקרוא. חבר הכנסת מלכיאלי, יש פה סיפור נוגע ללב. הפירוש הוא שהוא מחפש תשומת לב בצורה אחרת כדי שירגישו אותו. רק אחרי שאנשי הצוות הבינו שיש בעיה, הם מצאו פתרון לימודי ופיתחו לילד הזה מיומנות למידה אישית מותאמת, והילד הזה למד לקרוא, ולמד ללמוד, והוא סיים שם תעודת בגרות ומקצוע לחיים. כיום הנער הזה הוא אזרח מן השורה. אם רק היה מי שמאפשר לילד הזה לעשות אבחון בגיל צעיר יותר, היו נחסכות מן הילד הזה צרות רבות שעשה להוריו ולסביבתו רק כי סבל מהפרעת קשב שלא טופלה, כי לא הייתה להוריו יכולת כספית.

זה התיקון החברתי הנדרש כיום. זוהי חובתנו כלפי אותם ילדים, כלפי העתיד שלנו. כל מי שמאמין באמת בשינוי במציאות החברתית בישראל, מוכרח לתמוך בכך. אני קורא לכם לתמוך בהצעתי, שהיא חוצה מפלגות ומגזרים, כי היא לטובת הילדים של כולנו, ימין ושמאל, דתיים וחילונים, יהודים ושאינם יהודים. חובתנו לתת לכל ילד הזדמנות שווה, גם אם הוא נולד להורים חלשים כלכלית. תתעלו מעל שיקול פוליטי, תתמכו בילדים, והלוואי שהממשלה הזאת לפחות תסיים את ימיה בחוק חברתי כל כך טוב.

תודה רבה. להצעה הזאת מוצמדת הצעה דומה, של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. עד שהיא תעלה, יש לנו הודעה מטעם מזכירות הכנסת. בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה, הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הטיפול הרפואי, התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת עידית סילמן וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 40) (אחים שכולים), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. עוד הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אופיר כץ, יעל רון בן משה, אורי מקלב ויעקב מרגי

כמו כן הונחו מסקנות ועדת ביטחון הפנים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת משה ארבל, אורית מלכה סטרוק ושלמה קרעי בנושא:

נמשיך בסדר-היום. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, צודק חברי חבר הכנסת בן צור, זאת אחת מהצעות החוק החשובות ביותר, שלא רק שבאות למנוע עיוות חברתי, עיוות אנושי, יכולת של ניצול פוטנציאל של ילדים שיכולים לתרום לחברה, לסביבה שלהם, למשפחה שלהם, לעיר שלהם, אבל בהחלט גם למדינה. אותו ילד קטן שלא אובחן בזמן, שלא קיבל את ארגז הכלים המותאם לו כדי למצות את הפוטנציאל שלו, עלול לא רק להיות מוסלל לשוליים של החברה הישראלית, אלא עלול לעלות הרבה מאוד כסף. תסלחו לי על הנושא הכלכלי, אבל על כל שקל שאנחנו נחסוך ממנו נצטרך להוציא עליו הרבה מאוד בהמשך הדרך, אם הוא לא ימצא את עצמו בחברה כמועיל וכמסייע.

הילדים האלה עם הפוטנציאל ועם היכולות ימצאו מקום אחר או נתיבים אחרים להוציא שם את היכולות שלהם. חלילה וחס, לא מעט פעמים אנחנו יודעים שבסוף זה קורה בשוליים של החברה, הופכים להיות עם התנהגויות עברייניות כאלה ואחרות, ואת זה אנחנו רוצים למנוע, גם ברמה האנושית הבסיסית ביותר. ההשקעה הזאת היא פרומיל ממה שהמדינה יכולה להוציא מאותו ילד,

במקום להיות זה שמרוקן את ארגז המיסים שלה, הוא יהיה זה שתורם למילוי אותו ארגז מיסים, שרק אחר כך החברה כולה נשענת עליו ונהנית ממנו. אז רק כדי שאנשים יבינו, בכל שכבת גיל במערכת החינוך יש לצערי הרב בערך כ-40,000 ילדים שחיים מתחת לקו העוני. בין 10% ל-15% מהם זקוקים לאבחונים. אלה ילדים שבצורה כזאת או אחרת יש להם לקות, שמתבטאת בקשת של נושאים. לעיתים הלקות חריפה מאוד ולעיתים היא צריכה הכוונה קטנה, אבל עקב המצוקה הכלכלית ובשל עלותם הגבוהה מדי של האבחונים הללו, שלפעמים מגיעים לאלפי שקלים, בעיקר אם אנחנו צריכים לא רק את האבחון הדידקטי אלא את הפסיכו-דידקטי, אז אנחנו מגלים שאבחונים כאלה יכולים להגיע ל-3,000, 3,500 שקלים. עכשיו יעלו פה מהממשלה ויגידו שיש חלק בהכרה וחלק בסבסוד וכדומה. אני רוצה להגיד להם משהו,

תקשיבי: בקופות התור לאבחונים האלה יכול לקחת גם שנה שלמה. אותו ילד, לא רק שהוא מפספס, אלא בסוף, בגלל המצב הכלכלי של ההורים שלו, הוא נמנע מלמצות את הזכויות הלימודיות שלו. הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, החינוך השוויוני, לא רק חינוך שוויוני פורמלי אלא מהותי, זה בעצם להתאים את החליפה לילד. אז לא רק שהוא לא זוכה לה, הוא נזרק בשוליים והוא גם הופך להיות, אותו ילד הרבה פעמים,

מחפש תשומת לב, אז הוא עושה קצת רעש. הוא לא מוצא את עצמו בכיתה,

אז הוא מוצא כל מיני גירויים אחרים, או אפילו קולות רקע. הבת שלי עם הפרעת קשב וריכוז. מפריע לה החידוד של העיפרון בכיתה. דבר כזה היה מוציא באותה מדעתה. לעיתים אתה מגלה שעם אבחון נכון ועם טיפול נכון, בין שזה תרופתי ובין שזה טיפול התנהגותי, הילד הזה פתאום מגלה את עצמו ופתאום מרקיע שחקים והופך מאואטסיידר להיות מוביל. המוביליות החברתית פה תלויה הרבה מאוד באיך הילד יכול להוציא את הפוטנציאל שלו.

עכשיו אני באמת באה ומבקשת מכם, חברי הכנסת: בואו נשים רגע בצד את הקואליציה ואת האופוזיציה. אתם תגלו שלפי מחקרים, אנחנו יודעים משנת 2018 ואילך, ממחלקת המחקר של הכנסת, משפט סיכום. סיכום רק כדי להראות את האבסורד. ביישובים שבהם המצב הסוציו-אקונומי גבוה, רמת הילדים המאובחנים כל כך גבוהה, הרבה מעבר ליחס הממוצע הארצי. כשאתה מסתכל על זה אתה מבין שהכסף קונה אבחונים, והאבחונים האלה קונים הטבות בבחינות. זה לאוכלוסיות חזקות, משפט סיכום. שיכולות לתת שיעורים פרטיים, שיכולות לתת להם את היכולות גם להתקדם הלאה. את חורגת כבר מעבר ל-30% מהזמן. פה אנחנו מדברים על הדבר הצודק ביותר, האנושי ביותר. ההזדמנות האמיתית, מיכאל, מי כמוך יודע, לקחת את הילדים האלה מהמסלול הבעייתי ולהחזיר אותם לנתיב הראשי ולהגיד להם: אנחנו לא רק מאמינים בכם, אתם תקבלו את כל הכלים כדי שזה יקרה. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעות. גם כאן יש הצבעה, סליחה, תשובת הממשלה, מתנצל. ישיב מטעם הממשלה סגן שרת החינוך מאיר יצחק הלוי.

נכבדי היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, חברי ואהובי יואב, חברת הכנסת אורלי, חברים כולם, הצעת החוק נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה מיום 19 ביוני 2022. החלטת ועדת השרים הייתה לדחות את המשך הדיון בהצעה לשלושה חודשים. זו הייתה ההחלטה. יכול להיות שכבר צפו את פני העתיד. כיוון שכך, ובהתאם לסעיף 66ה' לתקנון הממשלה, הצעות חוק פרטיות שיובאו לדיון במליאת הכנסת בטרם קבעה לגביהן ועדת השרים עמדה כנדרש, תהיה עמדת הממשלה להתנגד להן. עד כאן אמרתי, תן לי רגע, משה. חבר הכנסת ארבל, תן לי, בבקשה.

כשאתה מדבר על עניים ואתה מדבר איתי, תן לי הזדמנות לפרוס בפניך את משך חיי שבו עסקתי רק בעניינים הללו.

אני אומר יותר מזה, מדובר בנושא שהוא מוכר לי היטב מתפקידיי הקודמים. מי כמוני יודע ומי כמוך יודע, יואב, כמה שנים אנחנו עוסקים בסוגיה.

מסתבר שגם לזעקה הזו היו אוזניים קשובות, ותכף תשמעו את אמירת המשרד, ואמירת המשרד מלמדת שגם המשרד קשוב. אולי לא נצא עם כל תאוותנו בידנו, אנחנו נמצאים בתוך תהליך שתכף נתייחס אליו, אבל בהחלט יש רגישות. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד מחוץ לדברים הכתובים. בתקציב המשרד הועברו 300 מיליון שקלים, שלא היו בעבר, לטובת שוויון הזדמנויות לילדים שצריכים סיוע בנושא כספי. כאשר אציג את הרפורמה של החינוך המעצים, של החינוך הבלתי-פורמלי,

שאת תהיי ראשונת התומכים, כי הוא בהחלט פונה לכיוונים הללו. אני אתייחס עכשיו לגופה של תשובה, ברשותכם. לגופו של עניין, הצעת החוק מפנה להגדרות הקבועות כיום בחוק זכויות התלמידים עם לקויות למידה במוסדות על-תיכוניים, חשוב שאקריא את מה שנאמר פה, התשס"ח 2008, אשר כלל אינו חל על מערכת החינוך עד סיום כיתה י"ב. חשוב שתדע את זה. ההגדרות מופיעות בחוק זה מתייחסות לאבחונים, מה?

אני חוזר עוד פעם, אני חוזר על מה שנאמר: הצעת החוק מפנה להגדרות הקבועות כיום בחוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה, עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים,

אשר כלל אינן חלות על מערכת החינוך עד סיום כיתה י"ב. שווה לבדוק את זה, יואב. ההגדרות המופיעות בחוק זה מתייחסות לאבחונים המבוצעים במוסדות על-תיכוניים, ואינם מתאימים לדרישות הייחודיות לאבחון תלמידים במערכת החינוך, ובפרט בבתי הספר היסודיים. כמו כן, הותקנו תקנות מכוח החוק אשר קובעות מיהו, טרם הותקנו תקנות מכוח החוק אשר קובעות מיהו מאבחן מוכר ומהו אבחון מוכר. מה שאתה אומר, שבעלי היכולת, שנייה, לא, לא. אם תקשיבו עד הסוף תקבלו תשובה מלאה. אנחנו לא מראים את חצי הדרך. בנוסף, הצעת החוק אינה כוללת התייחסות לגיל התלמידים הזכאים לאבחון, שכן ידוע, אורלי, כי יש משמעות,

אתה מכיר את זה מעברך כמחנך. כי יש משמעות להבדלים בין קבוצות הגיל השונות באשר לנחיצות האבחונים עבורם. יתר על כן, רגע, יש טעות.

אני אסיים ואני אהיה פתוח לשאלות, ברשותך. יתר על כן, על פי המלצת גורמי המקצוע במשרד, במקרים שבהם נדרש אבחון, יתבצע תחילה אבחון דידקטי, וזאת בניגוד לנאמר בהצעת החוק שלפניכם. חבר הכנסת ביטון, יש פה דיון חשוב. אני מבקש. אז אם אתה בטלפון, שם. אני מצטער, לשאלות. לא נתת לי לדבר.

בבקשה, תמשיך. חשוב לציין כי כבר כיום, אורלי, יואב.

מוקצב מדי שנה סכום למימון מלא של אבחונים לתלמידי כיתות ח' י' ממשפחות מעוטות יכולת, קורה הלכה למעשה, כשקיים חשד ללקויות למידה, וזאת באמצעות ועדות שהוקמו בכל מחוז של משרד החינוך. רוצה לומר שהזעקה נשמעת, ויש תהליך שהוא תהליך מתגלגל, ואני מאוד מקווה שעוד נשלים אותו. משרד החינוך מקצה מדי שנה בין 1,000 ל-2,000 מלגות אבחון לתלמידים מאוכלוסייה מעוטת יכולת על מנת להתגבר על היעדר השוויוניות, בכפוף לקיומו של תקציב. זאת אומרת, יש כאן בהחלט הבנה לאמירות שלכם.

יש כאן אוזניים קשובות, אבל יש כאן הליך שהוא הליך מודרג. דרך אגב, זו סוגיה מאוד מורכבת.

באשר לתלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, ניתן לקיים בעבורם, תקשיבו לזה, בבקשה, אבחונים על ידי השפ"ח, השירות הפסיכולוגי הייעוצי החינוכי הרשותי, ללא השתתפות כספית מטעם הורי התלמידים. ניתן לעשות זאת. אני יכול לספר לכם שבעיר אחת שאני מכיר היטב זה נעשה. אני יכול להניח שהיום, כשאני מכיר את רגישותם של ראשי הרשויות, ויש לנו 250 ראשי רשויות, אני יכול להגיד כמעט בוודאות מלאה שהם קשובים ורגישים. משרד החינוך משקיע כיום את מרב המאמצים, זה גם התייחס לחוק שלכם, הרב יואב בן צור, לאתר תלמידים מתקשים ולצמצם פערים. הרי אנחנו יודעים להגיד שהאבחון הוא השלב המשמעותי ביותר בתוך הליך הטיפול. במסגרת זו אף הקצה המשרד לאחרונה, תקשיבי, אורלי, כ-8 מיליון שקלים להרחבת יישום התוכנית ללקויות ללמידה. רוצה לומר שיש כאן עוד אירוע שמלמד על האוזן הקשובה והרגישה,

המחויבת מציאות. אף אחד לא עושה פה מערופים, אף אחד לא עושה טובות. צריך לבצע זאת. זוהי תוכנית מערכתית כוללנית המתייחסת לתהליכי איתור, התערבות וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב לצד הקניית כלים ומיומנויות לצוותי החינוך.

וגם את זה כדאי שנשמע, יואב,

זה אחד האתגרים היותר-גדולים, כסף אפשר להביא,

אבל יש כאן אתגר יותר משמעותי, וכדאי שנקשיב לו. זה חלק מהזעקות שלנו בימים הללו. כיום ניצב המשרד בפני קושי משמעותי באיתור וגיוס מאבחנים מקצועיים ואיכותיים.

לצערנו הגדול, צפוי להתעצם לנוכח הגדלת היקף האבחונים שיידרשו כאמור לפי הצעת החוק. זאת אומרת, יש כאן הצעת חוק שמאתגרת מאוד, ולכן אני חושב שצריך ללכת ולתת למשרד להמשיך לעבוד בצורה מודרגת, כי המשרד בהחלט מבין את גודל האתגר. נציין כי הצעת החוק כפי שהוגשה כרוכה בתוספת תקציבית המוערכת על ידי גורמי המקצוע במשהו בסדר גודל של כ-25 מיליון שקלים לבסיס התקציב.

לאור הדברים האמורים, אני רוצה לסכם ולומר, ואחרי זה כמובן אני ממליץ לחברי הכנסת שהציעו את ההצעה להצטרף לעמדת הממשלה ולהתנגד להצעה מהטעמים שכבר מנינו, אני רוצה לומר את הדברים שלדעתי הם אמירות הליבה. אמירה אחת: יש משרד שקשוב לעניין של איתור. יצחק, חבר הכנסת,

זה לא מסתדר לי.

הוא שואל אם אתה מתנגד לרב בן צור. יכול להיות דבר כזה?

האמת, אתה לא מבין מה אתה מעלה עכשיו. אתה יודע שיש לי מלוא ההערכה,

לא עושים דבר כזה.

בשביל הכבוד, לא הייתי עולה להתנגד.

יושב כאן מנטור של הרבה מאוד אנשים, כולל של עבדכם הנאמן, כך שאני אומר את זה באהבה גדולה, ולא רק משום שאנחנו נמצאים באותו שושלת ובאותו עץ, אבל בהחלט ראוי. ולכן אני אומר במילת הכבוד ובמילת החסד גם לך וגם לך אורלי, ואני בדקתי את זה לפני שבאתי להשיב, אה,

חלאס, לנו אמרו שמשפחה לפני הכול. שהמשרד קשוב לאתגר הנכון והצודק. אני רוצה להגיד, אורלי והרב יואב, שנעשות פעולות, כפי שציינתי. אתם שואלים: האם סיימנו את החלק? התשובה היא לא. האם המשרד מתכוון להמשיך ולטפל טוב באירוע? התשובה היא כן. כל זמן שאני יושב במשרד, אני לא יודע מה המשך, אז היו סמוכים ובטוחים שהנושאים שקשורים לאוכלוסיות שזקוקות להתייחסות נוספת,

חריגה, משום האתגרים שלהם, תיפולנה לאוזניים קשובות. תודה רבה. משפט לסיכום. משפט לסיכום. אני רוצה להגיד משפט לסיכום.

צריך להמשיך ללוות את הנושא ביחד עם המשרד. אין צורך, כפי שאמרת, לחלק את זה, לפלג את זה. כולם מבינים את הצורך לטפל בילדים הללו. גם המשרד קשוב, ולכן אני מציע

כפי שוועדת השרים החליטה, בשלושה חודשים, ונדון בו בהמשך. אני מאוד מודה לכם. תודה רבה.

הוא רוצה להתנגד. אבל מה יעשו העניים שלושה חודשים?

חבר הכנסת בן צור, שלוש דקות לרשותך לשכנע אולי את הממשלה לשנות את דעתה. בבקשה. ידידי ומחמדי סגן שר החינוך, ידידי מאיר, ידידי ומחמדי סגן שר החינוך, שאר בשרי, שמעתי את דבריך בקשב רב, ואני רוצה לומר לך שדיברת דברים של טעם. ברגע שאמרת גם את העלות של החוק, 25 מיליון שקלים, זה שני גרוש וחצי בממשלה הזאת, שנותנת מאות מיליונים להצבעה אחת, שנותנת עשרות מיליארדים, עשרות מיליארדים שאנחנו לא יודעים לאן הם הולכים בכלל ולאילו מטרות. אם הכול כל כך יפה, אז מה בדיוק מפריע החוק הזה לממשלה? מה יפריע לה אם החוק הזה יעבור, אם הוא כזה חוק זול? אם הוא כזה חוק חשוב, וגם אתה אומר שהוא חשוב, וכולם מבינים שהוא חשוב, אז למה? למה עכשיו להתנגד? שלושה חודשים, באמת, פתרון פנטסטי. שלושה חודשים. תבואו עוד שלושה חודשים ואנחנו נתנגד לחוק כל כך טוב. האצבע של מי שילחץ נגד תרעד, תרעד. אוי ואבוי, זה גורלם של ילדים. אלו נפשות, אלו נשמות, משפחות שיוכרו בדרך אחרת. מה מפריע החוק הזה, שבמשרד החינוך עתיר התקציבים, עתיר התקציבים, 25 מיליון שקלים, ואני לא יודע אם זה 25 מיליון שקלים, כי לא כולם מנצלים את הזכות הזאת, לא כולם מצליחים להגיע, אבל לאלה שרוצים להגיע ואין להם, אין להם את ה-1,500 שקלים, או כמו שאמרה חברת הכנסת אורלי, אין להם את ה-3,500 שקלים לפסיכו-דידקטי. הרב בן צור, אנחנו הבנו את מה שאתה אומר.

אני מודה לך, אדוני הרב גפני. אני לא כל יום מדבר ככה בסערת רגשות. תן לי לפרוק את זה, בבקשה. אני מודה לך מאוד שאתה תומך בי. אני פשוט מדבר מתוך כאב לב, כאיש שביסודו ובמקורו מחנך, כאיש שניהל מערכת רשת חינוך גדולה של 60,000 תלמידים. אני אומר לכם שאלו בעיות שאנחנו נתקלים בהן יום-יום. אנחנו רואים שכשמטפלים בבעיות האלה, איזה תוצאות, איזה דברים יוצאים מן הכלל יוצאים בסופם של דברים מאותם תלמידים שהצליחו לקבל את האבחון הזה. אני קורא לכם, חבריי מהקואליציה והאופוזיציה, בבקשה, רגע לפני שיורד המסך, רגע לפני שאתם מסיימים, בואו ותעשו מעשה טוב אחד למען ילדי ישראל. אם כן, אנחנו נעבור להצבעה. מכיוון שאין לנו בקשה להצבעה שמית, אני אעבור להצבעה אלקטרונית.

מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולות, התשפ"ב 2022, לוועדה שתקבע

בעד, 27 חברי כנסת, נגד, אחד, נמנעים, אין. אני קובע שהצעת החוק לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולות, התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יואב בן צור, עברה בקריאה הטרומית, והמשך הדיונים יהיה בוועדת החינוך, תרבות, כספים. כספים, אם כן, היא תעבור לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שבה ימשיכו הדיונים. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק המוצמדת, של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. מי בעד? מי נגד? גם כאן ההצבעה אלקטרונית. מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת,

בעד, 29 חברי כנסת, מתנגד אחד, נמנעים, אין. אני קובע שגם הצעת החוק של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס עברה בקריאה הטרומית, וגם המשך הדיון בה יעבור לוועדת הכנסת לקביעה. לא משנה, זה מוצמד, אז ועדת הכנסת היא שתקבע. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה בסדר-היום, הצעת חוק האקלים, התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת גילה גמליאל.

חברת הכנסת גמליאל, עשר דקות לרשותך. גילה, לא להשתמש בעשר דקות.

להצביע. הבנתי, אין בעיה. חוק האקלים שהצגנו מציב את מדינת ישראל בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בעולם. בחוק הזה יש יעדים שאפתניים של מניעה וצמצום של פליטות גזי חממה, יחד עם קידום ההיערכות להשפעות של משבר האקלים. זהו חוק שמדינת ישראל הייתה צריכה להעביר מזמן, ואנחנו הבאנו אותו כאן לראשונה השנה. אנחנו נמצאים בנקודת אל-חזור. ישראל חייבת להיערך למשבר האקלים עם חוק שמוביל אותנו אל עבר היעד השאפתני של אפס פליטות גזי חממה עד שנת 2050. הדרך ליעד הזה מחייבת היערכות מהפכנית להגדלה משמעותית של היעדים של אנרגיות מתחדשות, אנרגיות חלופיות, תחבורה נקייה מזיהום אוויר ותעשייה מופחתת פליטות פחמן. כל אלו ימנעו השלכות קשות ביותר שעומדות לפתחנו אם לא נפעל עכשיו. אני לא מחכה שחוק האקלים יצא מהמגירה התחתונה של השרה, בקרוב לשעבר, תמר זנדברג. אני בוחרת לפעול כאן ועכשיו. הממשלה כבר הפילה את החוק הזה בעבר, ועכשיו אנחנו נדאג להעביר אותו. אנו, כאומת סטרטאפ, חייבים ויכולים להתמודד עם משבר האקלים לא רק על מנת למנוע אסונות, אלא כדי למנף את המשבר הזה לצמיחה כלכלית של תעשיית קלינטק, של מפעלים ירוקים, שייצרו עבורנו עשרות אלפי מקומות עבודה חדשים ויחזקו את היצוא. זאת הכלכלה החדשה, כלכלה שמבוססת על טכנולוגיות נקיות ועל סביבה ירוקה. אני בהחלט רוצה להודות לחבריי וחברותיי ולהוביל את החוק הזה להצבעה. זו אמירה בבית הזה שסוף-סוף מדינת ישראל תעביר גם את חוק האקלים. הממשלה הרעה הזאת הפילה לי את החוק הזה כבר פעם אחת, אבל היום אנחנו נראה להם שגם את זה נצליח להעביר בלעדיהם. תודה רבה. תודה רבה. תשיב מטעם הממשלה השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג. בבקשה, עשר דקות לרשותך. אני שמעתי שיש כאן חבר כנסת,

משבר האקלים זה המשבר הגדול של דורנו, ושמעתי כאן חבר כנסת שאומר שהוא לא מבין מה זה, הוא לא מבין בזה כלום. זה לא מקור לגאווה, אדוני חבר הכנסת, זה מקור,

אז כדאי שתבין: ב-2050, מכיוון שהילדים שלך והנכדים של כולנו, בגללך מרצ לא יעברו את אחוז החסימה. רק בגללה מרצ לא יעברו את אחוז החסימה.

הולכים לא רק לסבול בעתיד מהמשבר הזה אלא כבר היום, ואגב, רק שתדע, זה לא דבר ל-2050, וזה גם לא דבר ככה גלובלי לעולם, לאטמוספרה. בגלל זה לא טיפלת בו.

המזרח התיכון, ומדינת ישראל בתוכו, מתחממת בקצב כפול מהקצב העולמי, שרפות, הצפות, גלי חום. במחקר שפרסמנו לפני כמה שבועות במשרד להגנת הסביבה הראינו שבשמונה השנים האחרונות היו גלי חום שבהם הייתה תמותה עודפת של 360 בני אדם, 45 בני אדם בממוצע מתו תמותה עודפת יחסית לכלל סיבות התמותה האחרות במהלך כל גל חום. ודרך אגב, יש מתאם בין תמותה עודפת, בין פגיעות לאסונות אקלים באופן כללי, לבין אוכלוסייה מוחלשת, מעמדות נמוכים, עוני אנרגטי, כאלה שלא יכולים להרשות לעצמם להתגונן מפני הנזקים של משבר האקלים, בין שעם חום, בין שעם אסונות, בין שעם עליית מחירים כתוצאה מיבולים של חקלאות שלא מצליחים להיות מגודלים. כך שבאמת באמת באמת לא מדובר בנושא למשחק פוליטי, לציניות, מדובר באיום החריף ביותר על האנושות. ולכן אנחנו בממשלה הזאת בשנה אחת תיקנו פערים של עשורים, של אפס עשייה, שמבקר המדינה אפילו הגדיר כפיגור, לא רק כאפס. מבקר המדינה נתן ציון לממשלות הליכוד והחרדים: בין אפס לפיגור, ככה הוא הגדיר את זה. משבר האקלים זה דבר מתמשך, זה דבר שצריך לטפל בו לטווח הארוך, זה לא ככה זבנג וגמרנו. למרות זאת, בשנה אחת עשינו יותר ממה שנעשה כאן במשך עשורים בתחום הזה.

אגב, משבר האקלים יכול להיות סכנה לביטחון הלאומי.

המועצה לביטחון לאומי, רק לאחרונה הגדירה את משבר האקלים כאיום ייחוס בביטחון הלאומי של ישראל, ועובדים כרגע, ברגעים אלה, גופי הביטחון על סיכוני הביטחון לביטחון הלאומי, בגלל יציבות משטרים במזרח התיכון.

כי אתה מכיר היטב את הנושא. רק לאחרונה, כפי שאמרת, באיחור מה. באיחור רב מאוד. אנחנו מביאים שורה של החלטות ותקציבים בסכומים של מיליארדים. תקציב המדינה, שאתם לא העברתם, כלל 15 מיליארד שקלים, אדוני היושב-ראש, להתמודדות עם משבר האקלים על פני המשרדים השונים: מניעת שרפות, התמודדות עם שיטפונות, חדשנות אקלימית. ביום ראשון הקרוב נביא החלטה בשווי 3 מיליארד שקלים לקידום החדשנות האקלימית והפיכת ישראל באמת, ולא רק בהצהרות ובתיאוריה, לאומת הסטרטאפ בתחום האקלים. בכך יש לנו, מדינת ישראל, פוטנציאל גם לתרום ולא רק להפחית את חלקנו שלנו בעוגת הפליטות העולמית.

הרבה אנשים אומרים שהיא קטנה, כי מדינת ישראל קטנה.

מדינת ישראל כבר לא כל כך קטנה, לגאוותנו.

פחות או יותר מדינה אירופית, עברנו כבר מדינות אירופיות לא מעטות במספר התושבים. אבל אנחנו מדינה מתועשת ומפותחת שפולטת 60% יותר גזי חממה מאשר חלקנו באוכלוסייה,

אז בהחלט יש לנו עניין רב לא רק לטפל במשבר עבורנו, גם לתרום את חלקנו למאמץ העולמי, גם להגן על האוכלוסייה שלנו, שהיא פגיעה יותר מאשר במקומות אחרים בעולם, בגלל שאנחנו מתחממים בקצב כפול מהעולם ובגלל שיש לנו אי-שוויון ופערים חברתיים גבוהים, והמשבר פוגע יותר באוכלוסיות המוחלשות, אבל גם בגלל שיש לנו כאן פוטנציאל, דרך הטכנולוגיה והחדשנות, להשפיע גם על מדינות גדולות מאיתנו וחזקות מאיתנו, שפולטות גזי חממה הרבה יותר מאיתנו, אם הן יאמצו את הטכנולוגיות הישראליות שמפותחות כאן, אצלנו, בחממות הסטרטאפ, בחברות הישראליות. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל ישראל היא כבר מובילה עולמית ביותר מתחום אחד בתחום האקלים, מובילה עולמית בתחום המים ומובילה עולמית בתחום החלבון האלטרנטיבי, שתי גאוות ישראליות שנמצאות היום בהרבה מאוד מקומות ברחבי העולם. ואני שמחה לבשר למליאה שביום שני הקרוב אנחנו נביא לכאן, לאישור מליאת הכנסת, את חוק האקלים שעבדנו עליו במהלך השנה האחרונה, הוא חלק מקווי היסוד של הממשלה, בעבודה מאומצת, נוקבת לפעמים, אבל מאוד מאוד מוצלחת, יחד עם כל משרדי הממשלה. כל משרדי הממשלה מחויבים לעבודה הזו, לרבות המשרדים הכלכליים והמשרדים שככה אולי, בוודאי בממשלות הקודמות אפילו לא התקרבו לעשות איזשהו מעשה בתחום האקלים, ובהם משרד האוצר, משרד האנרגיה, משרד הכלכלה,

משרד החקלאות. אלה המשרדים שאחראים לחלקים המשמעותיים מפליטות גזי החממה של מדינת ישראל. ובאמת הצלחנו, בתהליך משותף, כי עוד דבר שמאוד מאוד מאפיין את הממשלה שלנו, בניגוד לממשלות הקודמות, זה עבודה משותפת,

אתה ואני מגיעים,

מהשקפות עולם מאוד מאוד שונות, אולי אפילו מנוגדות. אבל בממשלה הקודמת ראינו אנשים אפילו מאותה מפלגה שמסכימים אחד עם השני אולי על הכול, אבל לא הצליחו לעבוד יחד בשיתוף פעולה בתחומי המשרדים שלהם. משרד הגנת הסביבה ומשרד האנרגיה, שהיו שניהם בידי הליכוד, הם אולי דוגמה מאוד מאוד מובהקת. כל הזמן עיתונאים אמרו לנו: איך שני המשרדים האלה מתקוטטים כל הזמן אחד עם השני. אבל בקדנציה הזאת באמת הצלחנו, בשיתוף פעולה היסטורי ופורץ דרך שלא היה בעבר, לעשות כמה דברים מאוד מאוד משמעותיים, וחוק האקלים ביניהם, ואני חושבת שזו באמת עדות לרוח הטובה שהייתה בממשלה הזו. חברת הכנסת גמליאל, היא משיבה לך, אז לפחות לא עם הטלפון.

לא, לא מעניין. כנ"ל צחי הנגבי.

שיחה ערנית.

לא, לא. לא לכבודה של הכנסת. צחי הנגבי, תראה. זה אולי הדבר המרכזי, חברת הכנסת אתי עטייה, תודה. זה אולי הדבר המרכזי שאפיין ומאפיין את הממשלה הזו, או טלפון או להפריע בקריאות ביניים. קריאות ביניים זה בסדר, סימן שאתה מאזין. בניגוד מוחלט לממשלה הקודמת. אני מאוד מאוד שמחה, אגב, שיש כאן תמיכה. אני רואה כאן לא מעט חברי כנסת שיתמכו עכשיו בהצעת החוק הזו. אני מציעה שככל שההצעה הזאת תעבור, ועדת השרים החליטה לדחות בשבוע ולשלב את ההצעה הזו ביחד עם ההצעה הממשלתית. אבל, אבל, אין בעיה. אנחנו נביא את ההצעה הממשלתית עוד לפני פיזור הכנסת ביום שני וניתן לכולם הזדמנות לתמוך ולהמשיך ביחד.

כמובן שתתנגדו, כי לא משבר האקלים מטריד אתכם אלא הפוליטיקה הקטנה והצינית. אבל אני יכולה להגיד לך, בחוויה האישית שלי בטיפול בתחום הסביבה והאקלים,

אם היית מבין משהו בתחום הזה, או אם עכשיו מה שאמרתי ישכנע אותך קצת ללמוד,

הוא אמר שהוא לא מבין. תפסיקו עם ההתנשאות.

לא מבינים, אתם לא מבינים. קטי, הוא אמר שהוא איננו מבין.

ברוכה הבאה לדיון. ברוכה הבאה לדיון. טוב שנכנסת.

אבל יש שיח מכבד בינינו. הסתדרנו מצוין בלעדייך. מה זה שיח מכבד, בטח מכבד. תודה רבה,

אבל הייתה כאן אמירה שאין הבנה בתחום. ואני חושבת, הסברתי כמה דברים כמיטב יכולתי, אבל אני רוצה לומר לך שאחרי שנה של עיסוק אינטנסיבי במוגנות, לא ייאמן. היא לא מפסיקה. לא מפסיקה. רק השמאל מבין באקלים.

רק השמאל מבין באקלים. רק באקלים. הם מבינים רק באקלים, רק באקלים.

שטרית, בבקשה.

אבל אחד הדברים שאני למדתי בעיסוק בנושא הזה הוא שבאמת כל הבלי הפוליטיקה והציניות הקטנה שלפעמים אופפת את הבית הזה מתגמדים אל מול משבר האקלים והצורך לשלב ידיים כדי לעמוד בו ולהתגונן מפניו ואפילו לנצח אותו או להיות מוכנים לו ביחד.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אם במפלגת בנט היו יודעים מה זה באמת יהדות. שנת השמיטה, השמיטה, שהיא אבי-אבות, תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. אין לנו שמית. אם כן, נעבור להצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד? מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק האקלים, התשפ"ב 2022, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 27 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעתה של חברת הכנסת גילה גמליאל עברה בקריאה הטרומית ותמשיך לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו נעבור לנושא הבא בסדר-היום, הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון, שפת הלימוד במוסד לחינוך מיוחד), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת מאיר פרוש.

עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני כמה מערכות בחירות ניהלנו, אני וחבריי ביהדות התורה, משא ומתן על תקצוב מלא של מוסדות החינוך המיוחד לציבור החרדי, והבקשה שלנו הייתה אלמנטרית ופשוטה, שאותם מוסדות יתוקצבו כפי שמתקצבים מוסדות של חינוך מיוחד בחינוך הממלכתי. פקידי האוצר שישבו איתנו אמרו לנו שזה בלתי אפשרי, מכיוון שלשיטתם יהדות התורה מיצתה את הכספים הקואליציוניים שלה על בקשות וצרכים אחרים שהם ביקשו עבור הציבור שלהם. ואנחנו שאלנו את אותם פקידים: מדוע הצרכים של אותו ילד בחינוך המיוחד קשורים לכספים הקואליציוניים? מדוע הילד שזקוק לעזרה לא מקבל את זה בצורה הטבעית והלגיטימית כמו כל ילד אחר שלומד בחינוך הממלכתי המיוחד?

חברי הכנסת החרדים, צריכים להגיע כעניים בפתח ולבקש תקצוב עבור דבר אלמנטרי? הרי מתבקש שהמדינה היא שתממן אותו בצורה אוטומטית. הוספתי גם ואמרתי: גם אם תאמרו שמדובר במוסדות שנמצאים תחת הזרם של מוכר שאינו רשמי או מוסד פטור, מה אותו ילד חסר אונים, שמשווע לעזרה,

מדוע שלא יקבל את העזרה המגיעה לו? זו הרי דרישה ובקשה אלמנטרית עבור כל ילד מיוחד שגר כאן במדינה, ולא משנה לאיזה זרם הוא משתייך או באיזה מוסד הוא לומד. וזה יכול להיות ילד ששפת האם שלו היא אולי אנגלית או ערבית או יידיש. מרכיב חשוב בנתינת העזרה זה מתן מענה בשפת האם של אותם הילדים בחינוך המיוחד, שגם ככה מתמודדים עם קשיים. זו השפה שמדברים בה בבית, והיא השפה הטובה ונכונה ביותר לתקשר איתם בה. יש מקרים רבים שהם אינם דוברים בכלל את השפה העברית, גם בגלל המגבלות המיוחדות שלהם. אני מספר פה סיפור מכיוון שאולי זה יכול לקרב עוד כאלה שחושבים להתנגד. כשאבי, הרב מנחם פרוש, זיכרונו לברכה, נפטר, אהרן ידלין, שהיה שר החינוך מטעם מפלגת העבודה בממשלתו של רבין, שיגר למשפחה מכתב תנחומים, והוא כתב לנו על ידידותו וקשריו עם אבי, זיכרונו לברכה. אני מצטט מהמכתב שלו. כך כותב אהרן ידלין: נכנסנו יחדיו לחברות בכנסת הרביעית, ובתפקידי כסגן שר וכשר החינוך והתרבות, שיתפתי איתו פעולה לקידום החינוך העצמאי בדאגה לבנות בתי ספר, בהכשרת המורים, בהגברת ההישגים הלימודיים ובהקניית ערכים. ואהרן ידלין מוסיף וכותב את השם של אבא שלי: מנחם פרוש מאוד התרשם מהעזרה שהגשתי. אפילו בתלמודי התורה מלמדים ביידיש. הוא מאוד העריך את חרדתי דווקא כנאמן הלשון העברית וספרותה לגורלה ועתידה של שפת היידיש. ומוסיף: כל פגישה בינינו הייתה נרגשת ולבבית והיא הוכיחה שעל אף הבדלי ההשקפות ביחסי דת ומדינה ובתחום הפוליטי, אנחנו בני עם אחד, גאים על היותנו יהודים וממשיכי היסטוריה מופלאה ארוכת שנים ושואבי השראה ממורשת הדורות. עד כאן ציטטתי ממכתבו של אהרן ידלין. כלומר ניתן לראות את החשיבות הרבה שראה אחד כמו שר החינוך לשעבר אהרן ידלין, איש מפלגת העבודה,

במוסדות הלימוד החרדיים שמלמדים ביידיש ככאלה שממשיכים את המסורת היהודית ההיסטורית. לצערי, אנחנו נתקלים במקרים רבים שמגיעים לפתחנו ובהם נוצר מצב שישנם ילדים עם צרכים מיוחדים ששפת האם שלהם היא יידיש, או, אמרתי, יכול להיות גם אנגלית או ערבית, שגרים באזורים שבהם אין מוסדות לחינוך מיוחד שמדברים את השפה שהם מדברים בבית, והם מוצאים את עצמם ללא מסגרות טיפול ולימוד שיכולות לתת להם מענה. אבל כמו שאמרתי, במקרה הזה של מוסדות לחינוך מיוחד או חינוך מיוחד שאינו רשמי או פטור,

והרשויות המקומיות לעיתים מקטינות ראש ואינן דואגות למוסד מתאים לתלמידים מיוחדים בתחום השיפוט של הערים האחרות, כי החוק לא מחייב אותן, וגם לא מקבלים תקציב ממשרד החינוך לממן הסעות לילדים כאלה, ובעצם הדרישה היא גם למשרד החינוך. במהלך השנים האחרונות אנחנו, ואני במשרד החינוך, קיבלנו פניות רבות של הורים חסרי אונים שביקשו שנעזור להם עם העוול המשווע הזה. אני מבקש מחברי הכנסת להתעלות. מטרת הצעת החוק היא לקבוע בחוק שעל הרשות המקומית לדאוג לשיבוץ התלמידים עם צרכים מיוחדים שדוברים שפה שאינה עברית במוסדות חינוך המתאימים להם, שמדברים את שפתם, גם אם המוסד נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת. ואני אומר לך,

שאני מתקשה לראות חבר כנסת שמצביע נגד הצעת חוק כל כך חשובה, נחוצה ואלמנטרית.

תודה רבה. תשיב להצעה, מטעם הממשלה, השרה זנדברג. אני מתכבדת להשיב בשם, שרת החינוך והתרבות. שרת החינוך והתרבות.

סליחה, לא התרבות, שרת החינוך. שרת החינוך.

החוק נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה ב-22 במאי, ונדחתה מהטעמים הבאים:

סעיף 3 לחוק חינוך מיוחד קובע כי תלמיד בעל צרכים מיוחדים זכאי לשירותי חינוך מיוחדים חינם באזור מגוריו, ובמקרים שבהם לא נמצא מוסד חינוך כאמור, באחריות הרשות המקומית לתת שירותי חינוך מיוחדים לתלמיד במוסד מתאים אחר, קרוב ככל האפשר לאזור מגוריו, אף אם המוסד נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת. כיום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים משובצים למסגרות החינוך בהתאם לשפות הרשמיות במדינת ישראל, עברית וערבית. לאור הרכבי האוכלוסייה המגוונים הקיימים בישראל, התיקון המוצע יוביל לפתיחת כיתות רבות בחינוך המיוחד בשפות שונות ובאזורים שונים, וצפוי להרחיב באופן משמעותי את מספר מקרי הזכאות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לשירותי הסעה וליווי, וזאת גם אם קיימת כיום מסגרת חינוך מיוחד המתאימה לצורכיהם באזור מגוריהם. יצוין כי על פי חוות דעתם של גורמי המקצוע, הסעתם של תלמידי החינוך המיוחד בדרך קבע למרחקי נסיעה שמחוץ לאזור מגוריהם כרוכה בפגיעה בהם, לאור צורכיהם המיוחדים, מה גם שלאור מהותו הייחודית של החינוך המיוחד, השפה שהתלמידים לומדים אינה בעלת השפעה ניכרת, שכן מרבית התכנים החינוכיים והטיפוליים אינם שפתיים. הצעת החוק כרוכה בהקצאת משאבים כלכליים ניכרים ומחייבת פתרונות הסעה בהיקף נרחב: מסלולי הסעה ארוכים ויקרים, גידול ניכר בהעסקת מלווים על ידי הרשויות, עלויות תקציביות משמעותיות שצפויות להיות מושתתות הן על המדינה והן על הרשות המקומית. לאור האמור ומהנימוקים שצוינו, השרה מציעה לחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולהתנגד להצעת החוק.

את יכולה להגיד את זה ביידיש? תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד? מצביעים.

היושב-ראש,

עשיתי טעות והצבעתי מהכיסא של חיים כץ. גברתי, היא עשתה כאן טעות, היא הצביעה מהכיסא של חיים במקום מהכיסא שלה, אז אנחנו נספור את הקול שלך על הכפתור שלך ונמחק את התמיכה של חיים כץ. ההצעה להעביר את הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון, שפת הלימוד במוסד לחינוך מיוחד),

2022, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. התוצאות: 18 בעד, נגד, אין, נמנעים,

אני קובע שהצעת החוק של חבר הכנסת מאיר פרוש עברה

אנחנו נעבור להצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, ייצוג הציבור באסיפה הבוחרת), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת משה טור פז.

נקיים דיון, הוא משך את הצעת החוק? אני לא יודע אם הוא משך. אנחנו נעבור להצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון, איסור גביית דמי שמירה בלא רישיון), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, מירב בן ארי. מה עם הצעת החוק של טור פז? תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת, מה? הוא קורא לך. אדוני היושב-ראש, מה עם ההצעה של טור פז? אני מברר, אני כבר אענה לך. נראה לי שאתה פחות מוטרד מזה. אז בוא נמשיך למשהו טוב. הצעת חוק איסור על הלבנת הון (תיקון, איסור גביית דמי שמירה בלי רישיון) היא הצעת חוק שלי ושל חבר הכנסת שיקלי.

תקשיב, שלא תדבר איתך עכשיו, אוקיי? הצעת החוק הזו הגיעה אחרי הרבה סיורים של הוועדה גם במחוז הצפון וגם במחוז הדרום, אבל גם במרכז. המצב במדינה, וכנראה אחרי הזנחה של שנים אנחנו רואים שתופעת הפרוטקשן נמצאת בכל מקום: היא נמצאת במסעדות, היא נמצאת בכל עסק במדינה, היא נמצאת באתרי בנייה, וכמעט בכל מקום בארץ יש לנו תופעה של דמי חסות, שהיא שם מכובס לפרוטקשן. ביום חמישי האחרון הוזמנתי לכנס "בוני הארץ", כנס הקבלנים, ובו שמעתי שהיום הם בכלל לא מבזבזים זמן, כי מראש נותנים לאותן "חברות שמירה" משלמים להן מראש, וכך חוסכים את ההתנהלות בלאבטח את המקום. מה מדהים? כמה השתדרגו חברות הפרוטקשן, זה מה ששאלת אותי במסדרון,

הכנסת אבו שחאדה, שהיום כבר יש חברות רכובות, זאת אומרת, הם כבר לא שמים אפילו שומר. הם אומרים: תן לנו כסף מכמה אתרים ואנחנו נעבור בין האתרים. יצילו אותם מעצמנו.

מה שיפה זה שאין הבדל: ערבים, יהודים, כולם משלמים פרוטקשן. יש אחדות. מה שמטריד במיוחד זה שהתופעה התרחבה בצורה מטורפת. היא התרחבה בצורה כזאת שמראש מוותרים. הדבר שהכי מטריד הוא שאפילו חברות ממשלתיות משלמות. אנחנו חייבים לשים לזה סוף. תדעו לכם שהעונש היום על גביית דמי חסות,

זה שם מכובס, הוא חודש מאסר או 10,000 לירות. אז לירות המירו, אבל החוק שלנו בא להחמיר קודם כול את הענישה ובמקביל להסיר מאלפי בעלי עסקים את האיום הזה, שהוא לא רק איום כלכלי, הוא גם איום נפשי, הוא איום פיזי, והוא גורם להתרסקויות של קבלנים,

של אנשים טובים שבסך הכול רוצים להתפרנס. העבריינים השתפרו. הם מכירים את החוקים, הם אפילו מוציאים חשבוניות. זאת אומרת, לא מספיק שאותו קבלן או אותו סוחר משלם, הוא גם מקבל חשבונית, וזה מוכר לו, זאת אומרת, גם המדינה משלמת. התופעה הזאת חייבת להיפסק. זו מלחמה שאנחנו צריכים לנהל ביחד, קואליציה ואופוזיציה, ולכן ביקשתי מהמזכירות, מאדוני היושב-ראש, שגם את העשר דקות שלי אני אחלוק עם חברי חבר הכנסת שיקלי,

בכוונה ביקשתי את זה, בגלל החשיבות של הנושא. בגלל שזה לא מפריד בין שום אדם במדינה,

קואליציה ואופוזיציה, להביא את זה ביחד, ואני גם חולקת את הזמן שלי עם שיקלי. אני רוצה להודות לשר המשפטים גדעון סער, שתמך בהצעה ואף התעקש להביא אותה היום. שתדע, שיקלי, שהיה ניסיון לדחות, ושר המשפטים התעקש להביא את זה היום, אז מגיע לו את הקרדיט, לשר עמר בר לב, שכתב חוק חדש על ארגוני השמירה. אני מקווה שנצליח להעביר, אבל אנחנו מציאותיים ורואים שתהיה בעיה, לחברי חבר הכנסת שיקלי, שהוא שותף שלי גם בוועדה וגם לחוק. אני קוראת לכולכם, כולם, להצביע בעד החוק הזה, שהוא מחמיר ענישה של אותם ארגוני שמירה, שבסוף הם ארגוני פשיעה.

חבר הכנסת שיקלי, יתרת הזמן לרשותך. אתה יודע מה עם החוק, החוק הוסר. החוק של משה טור פז הוסר. אנחנו חיכינו פה במתח.

פתר לך את הבעיה. בבקשה, חבר הכנסת שיקלי. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אני מבקש להודות לחברתי חברת הכנסת מירב בן ארי, יו"ר ועדת ביטחון הפנים, שיחד הובלנו את המאמצים לקדם את החוק הזה, וגם לשר המשפטים, שדאג שהחוק יעלה היום. לפני כשלושה שבועות נשרפו שמונה אוטובוסים באזור התעשייה הצפוני של קריית שמונה, לפני שבוע, עוד 18 אוטובוסים בצפת, הכול, כך על פי גורמים במשטרה, פעילות של ארגוני פשיעה, עבריינים שמטילים אימה כדי לגבות פרוטקשן, דמי חסות, מבעלי עסקים. תופעת הפרוטקשן הפכה למכת מדינה של ממש בנגב ובצפון. בראש פינה ובחצור הגלילית כמעט כל בתי העסק משלמים: מוסכים, מסעדות, קבלנים, גם חקלאים מקיבוצים וממושבים. בנגב זה רמות מטורפות לחלוטין. היום גם גורמים ציבוריים כמו מע"צ ורשויות מקומיות וגם חברות ענק, ובהן גם חברת החשמל, בחלק מהפרויקטים, משלמים פרוטקשן. לפני כמה חודשים, כך מתואר בכתבה של יפעת ארליך, כתבה חשובה שהתפרסמה זה עתה, לפני כמה חודשים שלפו קבלן מרכב, מצמידים לו אקדח לרקה. קבלנים גדולים נסחטים לא רק על דמי שמירה אלא גם על מכרזים, מאיימים עליהם שלא לגשת למכרזים. אם הם זכו במכרז, מאיימים עליהם שישלמו 6% לעבריינים. יש קבלן מצליח ברמת הגולן,

שקיפל את העסק אחרי 30 שנה מכיוון שאיימו עליו.

זה לא מפתיע שאתה, סמי אבו שחאדה, אויב מדינת ישראל,

ולא פלא שאתם גם מאלה שמתנגדים לדבר הזה. לפני כשנה החלה המשטרה לתחקר קבלנים ששילמו דמי שמירה לחברה בשם "החובלים". בפועל החברה הזאת, תחת החסות של כאילו חברת שמירה, יש חמולות שהואשמו בסחיטה של 80 בתי עסק. הצרה היא שבסופו של דבר, אף שעלו על העניין הזה והם הואשמו, העונש רוכך עד לכדי בדיחה. בתמורה לעונש הזה ירו אלמונים על קפה נמרוד, חיבלו בבלון הפורח מול מלון גליליון וריססו את מסעדת כביש 90 בנשק אוטומטי. אותם ארגוני פשיעה הופכים את המציאות בגליל ואת המציאות בנגב לבלתי נסבלת. החוק הזה, תכליתו להגביר את הענישה ולסייע במאבק כדי לשים לתופעה הזאת סוף.

תודה רבה. מטעם הממשלה ישיב השר עיסאווי פריג', בבקשה. בינתיים אנחנו ננצל את הזמן להודעה מטעם סגנית מזכיר הכנסת. בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון, שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (תיקון), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק איסור לכידת בעלי חיים באמצעות מלכודות, התשפ"ב 2022, של חברות הכנסת גילה גמליאל וגבי לסקי, הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 17) (זכויות ספורטאי קטין), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת שרן השכל וסימון דוידסון.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נפל בחלקי לענות בשם השר הממונה על הצעת חוק, שאני חושב שזה אחד הדברים שנפל בחלקי להגיד אותם. אני אדבר על החברה שממנה אני בא, חברה שסובלת מרמת פשיעה לאורך ולרוחב החברה. חלק מתופעות הפשיעה בחברה שאני בא ממנה הוא תופעת דמי החסות, תשלום הפרוטקשן, וחוק הג'ונגל שקיים. מונחת כאן הצעת חוק שתכליתה החמרת הענישה על תשלומי הפרוטקשן והגדלת הקנס בגין כך. כל מי שמסוגל להיאבק בתופעת דמי החסות, זה דבר מבורך. אני חושב שהבית הזה צריך להיות בעד. אני אקריא את התשובה, שלדעתי משקפת את הרצון של כל חברי הכנסת. ההצעה מבקשת לטפל בתופעת הפרוטקשן באמצעות תיקון חוק איסור הלבנת הון על ידי הוספת העבירות לפי סעיפים 18 ו-19(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב 1972, לרשימת עבירות המקור הקבועה בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000, כך שפעולות ברכוש הקשור לעבירות אלה ייקבעו כעבירות הלבנת הון. העבירות הקבועות בסעיפים 18 ו-19 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה עוסקות בהפרת חובת הרישוי החלה על אדם המקיים משרד לשירותי שמירה, מארגן שירותי שמירה ושומר בסוגי שמירה מסוימים, וכן באיסור החל על משרד לשירותי שמירה ומארגן שירותי שמירה להעסיק שומר החב ברישיון ללא רישיון, אלא אם כן בידם אישור מתאים ממשטרת ישראל. בשם החוק אתה יכול לקבל דמי שמירה רק אם יש לך רישיון. תכלית ההצעה היא לתת כלים נוספים להתמודד עם תופעת הפרוטקשן. גם לעמדת הממשלה ראוי להגביר את כלי האכיפה נגד התופעה, בין היתר באמצעות אכיפה כלכלית, אולם ההצעה כלשונה מעלה קשיים, בעיקר נוכח היותו של חוק שירותי שמירה חוק שאינו מותאם לעת הנוכחית, היעדר הגדרות הולמות למי שנדרש ממנו רישיון לפי חוק שירותי שמירה ובמיוחד למי שמארגן שמירה, וכן היעדר הסדרה הולמת של חברות השמירה. בימים אלה המשרד לביטחון הפנים מקדם הצעת חוק ממשלתית בתחום שירותי האבטחה, בהתאם לכמה החלטות ממשלה. הצעת החוק כוללת הסדר מקיף ושלם של רישוי שירותי אבטחה, שמתייחס בין השאר לנושא סמכויות הפיקוח והאכיפה. ההצעה גם קובעת עבירות מסוימות על החוק כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. הצעת החוק הממשלתית נמצאת בשלבי עבודה מתקדמים. נוכח האמור לעיל, ועדת השרים לענייני חקיקה תומכת בהצעת החוק בקריאה טרומית בלבד, בתנאי שהצעת החוק תוכפף ותוצמד להצעת החוק הממשלתית של המשרד לביטחון הפנים, כאשר הצעה

תודה רבה. חבר הכנסת משה ארבל רוצה לנסות לשכנע את הממשלה להתנגד לחוק,

בבקשה, שלוש דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, יש רגעים שבהם פשוט אי-אפשר לשתוק. בדקות אלה ממש, כאשר אנחנו מדברים על ביטחונם של אנשים, יושב יהודי בתא מעצר של השב"כ ומנוע מפגש עם עורך דין, אחרי שהוא עבר אמש לינץ' ליד השער המזרחי של העיר אריאל בשומרון, דבר שהביא את הרבש"צ אפילו לירי באוויר, על פי הפרסום של העיתונאי אלישע בן קימון. האם זה נשמע לכם הגיוני, גם חבריי מהימין וגם חבריי מהשמאל? יהודי מותקף על ידי עשרות פורעים עם אלות, ומוצא את עצמו בלי הזכות הדמוקרטית הבסיסית ביותר, מפגש עם עורך דין. אני לא מדבר על היותו זכאי או חייב, הוא צריך לפגוש עורך דין. לא נותנים לו את זה. אדם מן השורה, בשנות הארבעים לחייו, בן רגע הופך לעבריין. לעומתו עשרות פורעים, עם רצח בעיניים, ממשיכים להסתובב חופשי. האם לסדום היינו, לעמורה דמינו? אין דין? אני מבקש לקבל בדחיפות משר הביטחון ומהשר לביטחון הפנים תשובות.

איבדתם את הראש? עוד היום אני מתכוון לפנות ולדאוג לכך שהאזרח הזה מקבל את הזכות הבסיסית ביותר, מפגש עם עורך דין.

תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה, בבקשה. מי בעד? מי נגד? מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק

בעד, 47, נגד, אין,

ביקש חבר הכנסת שמחה רוטמן להוסיף לפרוטוקול את תמיכתו. אני קובע כי הצעת החוק עברה, ותידון בוועדת החוקה.

יש פה רצון לוועדת ביטחון הפנים. ועדת הכנסת תקבע היכן יימשך הדיון. למה ועדת הכנסת? היה פה ועדת החוקה. רוצים לקדם את מעמד האישה, ועדת החינוך. אנחנו נמשיך להצעת החוק הבאה, הצעת חוק התמודדות עם תופעת נטילת דמי חסות, התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת שרן השכל. קיבלתי הערה שיש הסכמה. מישהו פה צעק ועדת החינוך.

יש כאן הסכמה? אם הייתי היחיד, אני מוותר. אתה מסכים? כן, ביטחון הפנים. אז זו הוועדה לביטחון הפנים, יעבור לדיון בוועדה לביטחון הפנים. חברת הכנסת שרן השכל, כאן? אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית): איך קפצתם ל-29 בלי להזכיר שני חוקים? איך קפצתם ל-29? מה קרה לסדר-היום, אדוני היושב-ראש? אתם צודקים, אני מתנצל, התבלבלתי. ראיתי את חבר הכנסת עמיחי שיקלי, התבלבלתי. אנחנו נעבור להצעה מס' 26, הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון, מחיקה ממאגרי מידע), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. בבקשה.

מתנצל. הנמקה מהמקום, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כשאזרח מכניס את הפרטים שלו למועדון לקוחות, אתרי אינטרנט כאלה ואחרים, אפילו אחרי שנגמרת לו החברות באותו המועדון והוא מפסיק לשלם, לצורך העניין, הפרטים שלו עדיין נשמרים בחברות של מאגרי מידע. אותו אזרח לא יודע לכמה זמן ואיפה בכלל הפרטים האישיים שלו שמורים. החוק הזה מדבר על הזכות להישכח. היום, בגלל שאין חובה חוקית לבעלי מאגרי המידע למחוק בכלל את הפרטים האישיים, וכל יומיים יש פריצת סייבר, ואתה אפילו לא יודע אם פרצו למאגר שבו יש את הפרטים שלך, כן או לא, אז היום אין חובה.

ראשית החוק מדבר על להוסיף לחובות מבקש המידע גם את החובה לציין מתי יבוקש אישור מחודש להחזיק במידע, תוך ציון של הזכות למחוק את המידע. הדבר השני, מוצע לעגן את זכותו של אדם לדרוש מחיקת מידע על אודותיו, אם בפנייתו לבעל המאגר ואם באופן אוטומטי, אם חלפו חמש שנים מקבלת הודעה לפי סעיף 11 ולא התקבל אישור מחודש להחזיק במידע. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת למחוק את המפלגות, להחריג מפלגות מהחוק הזה. תודה רבה. תודה רבה. תשובת הממשלה תהיה, איזה שר משיב? השרה מרב מיכאלי תשיב בשם הממשלה. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני שמחה לענות בשם שר המשפטים. ללא ספק זו הצעת חוק ראויה.

אנחנו חיות וחיים בעידן שבו הטכנולוגיה מתפתחת הרבה יותר מאשר תהליכי החקיקה שצריכים להסדיר אותה. ההתפתחויות הטכנולוגיות הן באמת מהירות בסדרי גודל יותר מהאופן שבו מתנהלים תהליכי חקיקה ואסדרה, רגולציה. לכן מתפתחות מציאויות שלמות שהחוק לא התייחס אליהן בשלב ראשון, ובוודאי לא נתן את התשובות הנדרשות.

בעניין זה החוק הזה בא לעשות תיקון חשוב. ההצעה מבקשת לתקן את חוק הגנת הפרטיות כך שתיקבע בו חובת מחיקת מידע אישי ממאגרי מידע. הצעת החוק מבקשת לטפל בסוגיה חשובה, שמקדמת את ההגנה על הזכות החוקתית לפרטיות,

לא שומעים שום דבר. באמת. אני מבקש לא להניף דברים. זה מנוגד לתקנון. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. באמת. זה מה שנקרא המקוננים. בבקשה. אולי תספרי לנו, תודה. הצעת החוק מבקשת לטפל בסוגיה חשובה שמקדמת את ההגנה על הזכות החוקתית לפרטיות ואת יכולתו של אדם לשלוט במידע האישי המצוי על אודותיו ועל אודותיה במאגר מידע. זכות מחיקת מידע היא היום חלק מאמת מידה מקובלת בעולם, והיא הוכרה אף בסעיף 17 לתקנות הגנת המידע האירופיות. התקנות האירופיות מעגנות את זכות נושא או נושאת המידע לדרוש את מחיקת המידע על אודותיו בהתקיים אחד מהמקרים המנויים בתקנות. על מנת שהצעת החוק תהיה מאוזנת, נדרש לאמץ שינויים מבניים בדיני הגנת הפרטיות, לרבות התייחסות לבסיסי העיבוד המותרים, מעבר לאלו שקיימים היום בדין הישראלי. משרד המשפטים נמצא בימים אלו בעיצומה של עבודת מטה לתיקון מבני כולל לחוק הגנת הפרטיות, ובמסגרתה נבחנת האפשרות לעבות ולעדכן את רשימת הזכויות המוקנות לנושאי המידע, ובכלל זה, כאמור, זכות המחיקה.

עיצוב הזכויות, ובכלל זה זכות המחיקה, היא מלאכה מורכבת שדורשת עריכת איזונים עדינים בין ההגנה על זכותו של נושא או נושאת המידע לבין זכויות ואינטרסים אחרים, ובכלל זה הצורך להבטיח המשך חיי מסחר תקינים, וכן לאפשר לרשויות המדינה להמשיך ולמלא את תפקידם. התיקון האמור שעליו משרד המשפטים שוקד בימים אלה צפוי לכלול לצד עיבוי ועדכון זכויות נושאי המידע אף הרחבה של הבסיסים המשפטיים המותרים לעיבוד מידע, מעבר לבסיסי העיבוד הקיימים היום בדין הישראלי. לפיכך, לאור האמור, ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעה בקריאה טרומית בכפוף לכך שהיא תוכפף להצעה שתובא בנושא על ידי שר המשפטים. תודה, השרה מרב מיכאלי.

מה שלומך? חברת הכנסת מיכל? חבר הכנסת גפני, ביקשת להתנגד?

שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, יום שמחה היום לדמוקרטיה הישראלית. הייתה פה שנה שהשתלטו על מערכת השלטון בישראל, מה שהעם לא אמר. העם רצה ממשלה אחרת. הייתה מין קומבינציה כזאת של חיבור של כמה אנשים שהתחברו ביניהם כדי להשתלט על המערכת השלטונית בישראל. התוצאות היו נוראיות: יוקר המחיה השתולל באופן דרמטי, מחירי הדירות הגיעו לשיאים בלתי נודעים מבחינת גובהם, כך שזוג צעיר לא יוכל להגיע לרכישת דירה, הארנונה עלתה, החשמל עלה, הדלק עלה, מחיר החלב עולה עכשיו, בתחילת החודש הבא. המציאות הזו היא בלתי אפשרית. אני רוצה להגיד לכם, אדוני היושב-ראש, העלו את מחירי הכוסות החד-פעמיות כדי להגן על האקלים, כדי להגן על כדור הארץ. אני לא יודע אם אתם יודעים, היום היה דיון בוועדת הפנים על זיהום מפרץ חיפה. מיליון תושבים נמצאים בסכנת בריאותית קשה. בז"ן, הטייקונים הגדולים, היו אמורים להגיע לדיון הזה, שניהל מוסי רז. הם פשוט לא הגיעו. הם לא האימא לילדים שלוקחים לה כסף על זה שהיא נותנת להם לגן כוס חד-פעמית, או חולה בבית חולים שצריך לקחת מים לשתות, אז לוקחים ממנו מס על הצלחת החד-פעמית. עם הטייקונים הממשלה הזו לא מתחילה. ראינו למי חבר שר האוצר, מי הם החברים שלו. הם לא הגיעו בכלל לכנסת. אני אומר לכם, אנחנו נפטרים היום מהממשלה הרעה הזו. מהניסיון שלי, חוץ מכל הדברים שדיברתי עליהם, מי שמתחיל עם התורה, מי שפוגע חס וחלילה בתורה ובלומדי התורה, מי שמונע חינוך תורני מילדים, מהר מאוד הקדוש ברוך הוא משלם לו. היום קיבלתם את החשבונית ואת הקבלה, את התשלום על ההתנהגות הבזויה שלכם. תודה, חבר

חברת הכנסת מיכל שיר, את רוצה להגיב? חברת הכנסת מיכל, את מוותרת?

אוקיי. אז אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק הגנת הפרטיות (תיקון, מחיקה ממאגרי מידע), התשפ"ב 2022. הצבעה שמית, חברים. הצבעה שמית. בבקשה, אדוני מזכיר הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה,

ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן,

נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

יאיר גולן, בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר, בעד צחי הנגבי,

שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח

אלון טל, בעד יעקב טסלר, נגד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן,

מאיר כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן,

אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב,

מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה, בעד מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

יוסף שיין,

עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת נפתלי בנט, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו משתתף בהצבעה טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח יבגני סובה, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת איימן עודה, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת וחברות כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע?

חבר הכנסת גלעד קריב. (קורא בשם חבר הכנסת) גלעד קריב, בעד יש עוד חברי כנסת שלא הצביעו? ההצבעה תמה. בבקשה, אדוני. 52 חברי כנסת בעד, 48 חברי כנסת מתנגדים. הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון, מחיקה ממאגרי מידע), עוברת בקריאה טרומית ועוברת לוועדת החוקה,

על ההחלטה להסכים לחוק הזה. זהו חוק שמציל ויציל חיים. אבן הורגת, בקבוק תבערה הורג. יעל ישראלי, תושבת רחלים, נפגעה בפנים. בדרכה לבית החולים היא סיפרה: ראיתי רעולי פנים על הכביש, ממש על המעקה של הבטיחות, שזרקו אבנים על המכוניות. אחת מהן ניפצה את השמשה ונכנסה פנימה לאוטו. זה היה מבהיל מאוד. כל המכונית, כולל אני, התמלאנו ברסיסים. אלה אבנים שנזרקו על מנת להרוג.

בת 67 מנווה צוף, ספגה אבנים בכביש 465 בדרכה ליישוב: הייתי לבד ברכב ולא ראיתי כלום. פתאום שמעתי בום אדיר, והחלון שלי התנפץ. זאת תחושה קשה ומפחידה, אבל המשכתי לנסוע. אם הרכב לא היה ממוגן, לא הייתי מדברת איתכם היום. אנשים לא מבינים שאבן הורגת. ורד, בת 40, הייתה עם בתה התינוקת ברכב כשפלסטינים השליכו עליהם סלע, ליד ענתות, מדרום לירושלים. הייתי מרוכזת בנסיעה, ופתאום בום מטורף, היא סיפרה. מייד הסתכלתי לאחור לראות שהכול בסדר עם הבת שלי, לחצתי על הגז והגעתי עד ליישוב, ואז ראיתי מלא זכוכיות ברכב. הוצאתי את הזכוכיות מהראש של הילדה שלי. זרקו עליי סלע. ניצלנו בס. זה אותו סיפור בכל יום: נסיעה שגרתית, צעירים פלסטינים מתחבאים בדרך, קול נפץ, רסיסי שמשות לכל עבר, ומייד הימלטות מהירה. יידויי אבנים לעבר המכוניות הישראליות ביהודה ושומרון חולפים מתחת לרדאר הציבורי והביטחוני, ואין אף אחד שמזכיר את זה. במציאות הישראלית, שלפרקים היא עמוסה בטרור סכינים או בנשק חם, נותר מעט מאוד קשב ציבורי ותקשורתי דווקא למה שמטיל סכנת חיים יום-יומית על מי שמתמודד יום-יום בנסיעות בכבישים ביהודה ושומרון, יידוי אבנים לעבר מכוניות ישראליות. זה קורה בעיקר בשעות החשיכה, בעיקר על ידי צעירים תושבי הכפרים באזורים. אפשר רק קצת לשמור על השקט, חבר'ה שם? בועז, חבר הכנסת בועז. אני מנסה להתמודד עם הרעש שלכם. קטי, תני לי, אני אעזור לך. אבל זה בלתי אפשרי. זה ממש צעקות. זה נכון. סליחה, מנהלי הסיעות, בבקשה. בצה"ל מעריכים שמדובר בחמישה עד שבעה מקרים ביום. בשנים האחרונות היו כמה וכמה אירועים כאלה שהסתיימו במוות ובפציעות קשות. בוודאי זכור לכם הסיפור של אדל ביטון בת השלוש, שהמשפחה שלה עדיין סובלת מתת-דיווח ולא תופסת נפח בשיח הציבורי, המקרה של אדל בת השלוש. למרות כל המסע שעשתה אימה, זה בעצם לא תופס מקום בשיח הציבורי, לא תופס נפח. בשנה החולפת נרשמה עלייה דרמטית באירועי הטרור ביהודה ושומרון כלפי היהודים, ולפי הנתונים שיש בידי "הצלה ללא גבולות"

בחודשים דצמבר 2021 עד ינואר 2022, שימו לב למספר, בוצעו 594 אירועי זריקת אבנים כלפי יהודים ביהודה ושומרון. בסיכום השנתי של צה"ל הוצגה עלייה של 38% בזריקת האבנים ב-2021 ו-36% בזריקת בקת"בים על ידי מחבלים פלסטינים לעבר התושבים והמכוניות הנוסעות מדי יום. לאחרונה גם אמר השר לביטחון פנים עמר בר לב כי חלה עלייה באירועי הטרור הפלסטיניים נגד יהודים. כך הוא אומר: לצערי, בשנת 2021 קיימים יותר אירועים מב-2020 ו-2019. בשנים האחרונות חשפו ארגון "לביא" ותנועת אם תרצו כי רוב מוחלט של תיקי החקירה שנפתחו כלפי מיידי האבנים וזורקי הבקת"בים נסגרו בהסדרי טיעון מקילים, ובמרבית המקרים העונש המקסימלי היה רק שנתיים. צה"ל עוסק מדי יום בביטחון השוטף שלנו, שעיקרו הגנה על הצירים, מפני אותם משליכי בקבוקי תבערה, וכמובן פיגועי ירי ודריסה. כאשר גוברים מקרי יידוי האבנים במקום ספציפי, מה עושה מפקד החטיבה הגזרתית? הוא פשוט מה שנקרא מעמיד לרשות אותם זורקי אבנים סוג של הידברות: הוא פונה לאנשי הכפר שממנו זורקים את הבקבוקים והאבנים, קנסות להורים, הצבת מארבים ביום ובלילה בנקודות השולטות על הצירים, מעצרים של פעילי פח"ע עממי וגם הצבת לוחמים על הצירים. שימו לב כמה דברים עושים כשאפשר לעשות דבר כל כך פשוט: להחמיר את הענישה ואז,

להחזיר את ההרתעה. כל זה קורה לאורך ציר 60 ביהודה ושומרון. דווקא במצב הפוליטי הנוכחי יש אפשרות להעביר את החוק הזה בקריאה טרומית ולהמשיך לחוקק אותו בתקופת ממשלת המעבר. זה קונסנזוס. רק לפני כמה שבועות נפצעו ארבעה בני משפחה אחת, משפחת סימן טוב, מיידוי אבנים בדרכם ליישוב עלי. נדהמנו לשמוע על החיילים שנאלצים ללוות פלסטינים לבתי ספר, כל זה כדי למנוע מהם לזרוק אבנים. חיילים שומרים על פלסטינים כדי שלא יזרקו אבנים. לאן הגענו? שגרת זריקת האבנים הפכה להיות גם חלק מהמציאות של נהגי האוטובוסים בדרך לאילת. הצעת החוק שלי תשים סוף-סוף קץ לענישה מקילה ותייצר הרתעה משמעותית. בנושא זה אין קואליציה אופוזיציה, חייבת להיות יד מגובשת אחת כדי להציל חיים. בניגוד למציאות שמנסים להציג שרים בממשלה ופעילים קיצוניים במימון האיחוד האירופי, התופעה המרכזית בשנים האחרונות ביהודה ושומרון היא עלייה משמעותית בניסיונות לפגוע ביהודים. כל הסימנים מראים שאנו עומדים בפני גל טרור נוסף וחמור. בעבר נחשף כיצד מרבית תיקי החקירה נגד פלסטינים שיידו אבנים מסתיימים בענישה מקילה בהסדרי טיעון. החיילים שלנו עושים לילות כימים כדי לחפש חשודים, ולבסוף אותם מחבלים מקבלים ענישה מקילה, כאילו שהאבנים האלה הן בעצם איזה סוג של שעשוע ולא ניסיון רצח. האבנים האלה, המטרה שלהן היא לרצוח. הצעת החוק שיזמתי חשובה מאוד, ואני קוראת לכל מי שמגדיר עצמו ציוני לתמוך בה. האבנים האלה לא מבחינות לא בחיילים, הן בדרך כלל פוגעות בילדים שנמצאים ברכבים, באימהות שלהם שמנסות להגן עליהם, וזה קורה באמצע נסיעה. תארו לעצמכם שאתם נוסעים ברכב עם ילדיכם מאחור ואבן נזרקת עליכם, בלי שום יכולת להתגונן. זה חמור מאוד, ואני ממש מקווה שנוכל להעביר את הצעת החוק הזאת, ומי שחושב לזרוק אבנים או בק"תבים, שיחשוב פעמיים. תודה, חברת הכנסת קטי שטרית. ישיב השר מאיר כהן,

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים קטי, חבר הכנסת יברקן. את אמרת כאן: מי שהיה שם ומרגיש. אני רוצה לספר סיפור שלא סיפרתי לך. בפתיחת האינתיפאדה הראשונה אני נוסע, אני ונעמה אשתי, תיבדל לחיים ארוכים, מבאר שבע לירושלים ללמוד ספרדית בסוכנות היהודית.

אנחנו נכנסים לחברון, יש לך זמן? זה היה לפני הרבה שנים. חיימק'ה, לפני שחשבתי על פוליטיקה. ותוקפים את האוטובוס במטח אבנים. לא נשארה שמשה אחת. באוטובוס נוסעים מבאר שבע לירושלים דרך חברון. פעם היו עוברים שם.

נעמה אשתי חטפה סלע גדול מאוד בראש, ואני יושב בתוך האוטובוס, וזה כאילו שפתחו באש על האוטובוס. שמשה אחת לא נשארה. היו שם פצועים רבים, וזה נורא. אי-אפשר לתאר את זה אלא אם כן אתה נמצא שם. הפגיעה של אבן באוטו שנוסע זה ירי לכל דבר. למזלי הגדול אני זוכר שצעקתי כמו בצבא: חובש, ומתייצב לידי חייל שעלה לפניי עם ערכת חובשים, וחבשתי את נעמה וטיפלנו בפצועים. האוטובוס ניתק מגע. זה היה נורא. זה היה פשוט נורא. הגענו לבית החולים, כ-15 תפרים בראש. עברנו תקופה לא נעימה. ברוך השם, איך אומרים? לא מזהים כלום, הכול בסדר גמור, והיא ממשיכה להיות מיוחדת ביותר. את כל כך צודקת בהצעה הזאת, את כל כך צודקת, ולכן אנחנו באמת תומכים. אני רק מבקש ממך, היות שזאת ההחלטה שהייתה בסיכומים איתך, אני רק אקריא את הבקשה של ועדת השרים: על פי דברי ההסבר, תכלית ההצעה היא להרתיע מחבלים מביצוע מתקפות טרור, במיוחד נוכח העלייה במספר פיגועי הטרור מסוג יידויי אבנים באזור יהודה ושומרון. נוכח חשיבות ההצעה והצורך להתמודד עם הפשיעה והתקפות הטרור, החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהצעה שלך בתנאים הבאים: תהליכי החקיקה יקודמו ביחד עם הצעת החוק הממשלתית, הצעת החוק תיקבע כהוראה לשלוש שנים, נוסח ההצעה יתואם איתך, הצעת החוק תוחזר לדיון בוועדת השרים על פי ההחלטה שלך. אני מבקש ומפציר בכנסת באמת להצביע ולתמוך בהצעת החוק שלך. תודה, השר מאיר כהן. חברת הכנסת קטי שטרית, את רוצה להשיב?

חברת הכנסת אורית סטרוק ביקשה להתנגד. אדוני היושב-ראש, חברי השר מאיר כהן, שאלת למה, למה, אז שב ותשמע למה, תקשיב.

תקשיב, כי זה חשוב מאוד, מאיר. הסיפור שסיפרת הוא חשוב, ואני רוצה להסביר לך למה עליתי לכאן להתנגד. חבריי חברי הכנסת, היום כ"ג בסיוון, עבר כמעט חודש. לפני חודש, בכ"ד באייר, הבן שלי ידידיה והנכדים המתוקים שלי רבקה ואיתמר נסעו ברכב הביתה. בבקשה, חברי הכנסת. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, סמי אבו שחאדה, נא לשבת. מנהלי הסיעות, בבקשה. חברת הכנסת עידית סילמן, חבר הכנסת מיקי זוהר, חברי הכנסת, בבקשה להקשיב. לפני חודש הבן שלי ידידיה והנכדים המתוקים שלי רבקה ואיתמר נסעו ברכב שלהם הביתה. הם נסעו בכביש הראשי, בדרך היחידה שהם יכולים לנסוע בה הביתה. הם גרים ביישוב ברכה, והם נסעו דרך חווארה, אין דרך אחרת,

כולכם יודעים שרגמו אותם באבנים. ואני רוצה להגיד בהזדמנות הזאת: מספיק עם הביטוי הזה "זריקות אבנים". זריקות אבנים זה כאילו מישהו זרק איזה אבן.

זה לרגום באבנים. אתה תיארת את זה נכון, מאיר, קודם. תיארת את זה נכון. ידידיה נפגע מאבן בראש. הוא איבד את השליטה על הרכב. הנכד המתוק שלי, איתמר, בן שנתיים וחצי, כולכם ראיתם איך כל המצח שלו נפתח. ידידיה איבד את השליטה על הרכב. הרכב סטה מהמסלול והתנגש, ואז הם נפגעו פגיעה נוספת. בנס, בנס גדול,

ריבונו של עולם, בנס גדול לא היו שלוש הלוויות. בנס גדול. עד היום הם סובלים מהפציעה הזאת, הם עוד לא החלימו. ידידיה לא חזר ללימודים. הוא הפסיד את סוף הסמסטר. הוא מתקשה, כי יש לו, אני לא אפרט את כל מה שיש לו,

העולם הרפואי הפרטי שלו, לא ניכנס לזה, אבל הוא סובל מאוד מהפציעה הזאת עד עכשיו, ועבר חודש. אתה חושב, מאיר, שמישהו ממיידי האבנים האלה נתפס? אתה חושב שניסו בכלל לתפוס אותם?

לפני שבוע פרסם אלישע בן קימון בידיעות אחרונות כתבה עם 26 מקרי יידוי אבנים, זריקות אבנים, רגימה באבנים, ביהודה ושומרון בחודש האחרון. בשני מקרים נתפסו המפגעים, בשני מקרים: מקרה אחד, כי זה היה יהודי, הוא זרק אבנים על איזה אנשי שמאל, אז אותו תפסו, המקרה השני, כי הבן אדם שנסע ברכב היה בעל תושייה, עצר, פתח את הרכב, ובמקרה היה שם גם חייל. תפסו אותו. 24 מקרים, נאדה, שום דבר. אתמול היה אירוע של לינץ', מאיר, לינץ' נגד קבוצת ילדים ליד הגדר של אריאל, והיה שם מבוגר אחד שכנראה הגן עליהם. כמה עצורים יש מהאירוע הזה? אחד, היהודי שכנראה הגן על אותם ילדים שהיו שם ליד הגדר של היישוב שלהם. הוא עצור ומונעים ממנו פגישה, גם

כמו שאומר בצדק מוישה ארבל, מונעים ממנו פגישה עם עורך דין. אבל אף אחד מהערבים שהיו בלינץ' הזה, שהתקיפו קבוצה של ילדים, אף אחד לא עצור. אז מאיר, כשיש חקירה בררנית, חקירה בררנית, ולא מחפשים את הערבים שמפגעים בנו אם הם ערבים, אבל כן מחפשים כשזה יהודי, כן מחפשים, אני אומרת שהחוק הזה הוא מעוקר מהעיקר. אני אומרת: נכון, ודאי צריכים להגביר את הענישה, אבל קודם כול תגביר את החקירה.

איפה הערבים שניסו לרצוח את הבן שלי בחווארה?

מישהו בכלל מחפש אחריהם? מישהו בכלל רוצה לבוא איתם חשבון? שום דבר. הבן שלי בבית סובל, סובל ייסורי תופת, והם מסתובבים חופשי, ממשיכים לזרוק אבנים, לרגום באבנים את כל מי שנקרה בדרכם. זה מה שרציתי לומר. תודה, חברת הכנסת אורית סטרוק. חברת הכנסת קטי, את רוצה להשיב?

זה חוק מציל חיים. אני מאמינה בהרתעה.

אנחנו באים מתחום החינוך, אנחנו יודעים,

בהכנת החוק נשב ונכין את הדברים האלה לטובת אותם אנשים שמשתמשים בצירים האלה, כך שהם יוכלו להיכנס ולצאת בלי להסתכל לצדדים. איך היום סיפרה לי ללי, בחורה שגרה בעלי? היא אומרת: אני נוהגת, ואני כל הזמן מסתכלת ככה, אני לא מסתכלת ככה, כי אני צריכה לראות אם לא יקפצו לי לתוך הכביש כל מיני בקת"בים או יידויי אבנים. ככה אנחנו מצילים חיים של אנשים שבסך הכול משתמשים בציר. כמו כל חבריי שישבו כאן, אני כל כך מודה לך גם על הסיפור הנוגע ללב שאתה ואשתך חוויתם. הלוואי שלא היית חווה את זה. הלוואי שהיית נוסע מדימונה לירושלים ולא צריך גם להסתכל ולדעת שאו-טו-טו זורקים עליך אבנים. אבן הורגת. אדל בת השלוש נרצחה, אני קוראת לזה נרצחה, מאבן שנזרקה.

לעזאזל. מה היא הספיקה בחיים שלה?

היא נסעה, היא הייתה מאושרת עם המוצץ בפה, אימא שלה שרה שירים כל הדרך כשהיא נוסעת, והאבן נחתה ורצחה את הילדה האומללה הזו, שרק התחילה את חייה. המשפחה נהרסה. למה הכוונה המשפחה נהרסה? האימא ליוותה את הילדה שלה שנה שלמה בבית החולים, האבא עזב את מקום העבודה וישב לצד בתו וסעד אותה. אין עבודה, אין זוגיות, אין פרנסה, אין שום דבר, בגלל אבן. אבל מה שהאבן הזאת מייצגת הוא הרצון לרצוח, הרצון להרוג. המטרה של אותם זורקי אבנים היא לפגוע, היא להרוג, ולא ניתן להם את זה. זה המקום שלנו כנבחרי ציבור להחזיר את הביטחון האישי לכל מי שנוסע בכבישי המדינה, ולדעת שמי שזורק אבנים, דינו יהיה ארבע שנים, מי שזורק בקת"בים, דינו יהיה עשר שנים. כך נוכל להציל את אותם אנשים ממוות בטוח. תודה רבה לך ולכל מי שהחליט את ההחלטה הזו.

תודה, חברת הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו נעשה הצבעה אלקטרונית, אלא אם כן יש בקשה מהאופוזיציה.

אז אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון, קביעת עונש מינימום לעבירות יידוי אבנים). נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הצעת חוק העונשין (תיקון, קביעת עונש מינימום לעבירות יידוי אבנים), התשפ"ב 2022, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 56 חברי כנסת בעד, שבעה חברי כנסת מתנגדים. ההצעה מאושרת ועוברת להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. היושב-ראש, השר אמר להצביע בעד.

בעד טרור?

תקשיב, בבקשה, אנחנו עוברים, תענה לנו. אתה בעד טרור?

אין לך בושה. אין לך בושה. מה בושה, מה?

אוקיי, אז נעביר לוועדת הכנסת והיא תחליט. בסדר, אוקיי. בסדר, לא שמעתי אתכם. זה לא נושא עקרוני, חברים. בסדר, ועדת הכנסת. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מיומי הראשון בכנסת לקחתי על עצמי לפעול למען לוחמי צה"ל. מיומי הראשון בכנסת אני פועל למען לוחמי צה"ל, למען חיילי צה"ל, למען הפצועים, פצועי צה"ל, נכי צה"ל, כמובן, למען מילואימניקים.

אני חושב שבעת הזו חשוב לייקר את מעמדם של הלוחמים ולהרים את קרנם. וכשאני אומר את זה, אני מתכוון שהם צריכים להרגיש שהחברה הישראלית אכן רוחשת להם כבוד, אכן מעריכה את השנים היקרות שהם נותנים בצה"ל ומסכנים את נפשם בעבור ביטחון המדינה. הם צריכים להרגיש את זה בקהילה, צריכים להרגיש את זה בסופר ובחנות המכולת, הם צריכים להרגיש את זה בבית הכנסת, צריכים להרגיש את זה בכל מקום. האימא שבעלה יוצא למילואים ושולחת את הילד לגן, גם האימא וגם הבת או הילדה שבגן צריכות להרגיש ולהיות גאות בזה שאבא במילואים. חבריי, לצד טיפוח ערכי השוויון בחברה הישראלית, שהוא דבר חשוב, חשוב לנו לקדם ערכי שוויון, כי יש בזה הרבה הרבה דברים נכונים ואמיתיים, אבל בסוף, בסופו של דבר, ערכים גם מתנגשים לעיתים, וכשאנחנו מיישרים את כולם באותו מישור, אנחנו לפעמים מפספסים, ובאופן אבסורדי נוצר מצב שגרמנו לקיפוח דווקא של אלו שמשרתים, דווקא של אלו שמסתכנים. הדבר נכון לגבי כל החברה הישראלית, סטודנטים מילואימניקים יכולים לספר לכם על זה המון, אבל הדבר הוא נכון גם לגבי בני המיעוטים. לפעמים באותו תיכון ובאותו כפר יכול לצאת בחור ולהחליט שהוא הולך עכשיו לתת את מיטב שנותיו הצעירות, שלוש ,שנים לשרת ביחידה קרבית, והבחור האחר יצא ישר ללימודים באקדמיה. אותו בחור, לאחר שיסיים את שירותו הצבאי, יצטרך להתחיל לזכור את האנגלית, את המתמטיקה, את הפיזיקה, לעשות פסיכומטרי ולהתמודד, דבר מאוד מאוד רלוונטי לאחינו לנשק, הדרוזים, ולעומת זאת חברו כבר יפליג, כבר יסיים כמעט את לימודי הרפואה וימשיך קדימה, וזה במקרה הטוב. במקרה הטוב יצרנו תגמול שלילי, יצרנו קיפוח למי שבחר לשרת את המדינה. במקרה היותר-כואב ויותר רע, וראינו את זה הרבה בשנה האחרונה, זה לא התחיל בשנה האחרונה אבל בשנה האחרונה ביתר שאת, בזמן שהוא משרת, אם זה בקו בלבנון, אם זה בעוטף עזה ואם זה במבצעים חודרים, הם יניפו דגלי פלסטין באוניברסיטאות. אז את מי תגמלנו כאן? איזה עידוד? איזה מסר העברנו? ההצעה שלי לא מבקשת לעשות, היא מבקשת את הדבר הכי טריוויאלי: לתת תיעדוף, אדוני היושב-ראש, למי שמשרת בצה"ל, וגם למי שמשרת שירות לאומי, למי שנושא בנטל, למי שגאה לשאת בנטל הישראלי, הביטחוני. זוהי מדינה יהודית, זוהי מדינה ציונית, זוהי מדינה שמעריכה את לוחמיה, זוהי מדינה שמעריכה את מי שמקריב למענה. אין פה שום דבר של ציניות. זה שלא הגענו, אני אתייחס בהמשך. זה שלא הגענו לזה עד היום זוהי תקלה, אבל בגלל זה אנחנו צריכים לעצור ובגלל זה אנחנו צריכים לחשוב. עכשיו אני אומר לכם, ההסתכלות שלי בעניין הזה,

תשימו לב,

חברת הכנסת שפק, לגודל הפרדוקס. גודל הפרדוקס זה בין מישהו שהולך ונלחם על הארץ הזו לבין מישהו שהולך ונלחם נגד הארץ הזו. זהו גודל הפרדוקס. זהו גודל הפרדוקס שנוצר כאן, זה הפרדוקס שאנחנו חיים בו, ואנחנו רואים את המציאות הזאת הולכת וגואה, הולכת ומתעצמת. אנחנו חיים את האנרגיות האלה, אנחנו חיים את האנרגיות האלה באוניברסיטאות, אנחנו חיים את זה,

את התסכול הזה שומע, אני שומע מחברים שהיו איתי בצבא, אני שומע כי ישב איתי קצין במילואים ואמר לי: תשמע, הבן שלי נאלץ לטוס לשם ולטוס לשם והוא לומד בפראג.

בגלל שהוא בחר ללכת ולשרת את המדינה? ומי שלמד איתו בתיכון, מה הוא עושה עכשיו? אני אתייחס, אני אתייחס.

החוק מאפשר גם לשירות לאומי, הוא נותן מעמד גם לשירות לאומי. אני אומר לכם, לעניות דעתי, אנחנו צריכים להגיע למצב שלא חוששים למי מגיע יותר. אני אומר שצריך לדעת להבדיל בין לוחמים לבין שאינם לוחמים, לא כל זה נמצא בחוק, בין שירות לאומי לשירות צבאי, לגבי גברים לפחות. אנחנו צריכים לדבר על ערכים של מדינה יהודית ולא ערכים של שוויון. ומכאן אני רוצה להגיע לנקודה שלי, שהיא מאוד מהותית. אני זכיתי ללמוד תורה בישיבה. לא המתי עצמי, לא זכיתי להמית עצמי באוהלה של תורה כמו שזוכים רבים, שבאמת ממיתים עצמם באוהלה של תורה, במסירות נפש של שנים רבות. אנחנו כמדינה יהודית חייבים ליצוק ערך במילה "יהודית"; לא רק ערך למילה "דמוקרטית" ולא רק ערך ל"שוויון", אלא ליצוק תוכן, ליצוק תוכן גם למילה "יהודית". אני רואה ערך בלימוד התורה, ומדינת ישראל חייבת לראות בו ערך. בדיוק כמו שהיא רואה בשירות לאומי, היא צריכה לראות ערך בלימוד התורה. הדברים אולי לא מדויקים בחוק, הדברים אולי לא מכוונים בחוק, אבל את זה צריכה לעשות מדינת ישראל. חברי חבר הכנסת ניר ברקת, ואולי גם חברים נוספים, החתימו אותי על חוק מתוקן יותר, וכן, כוונתי לקדם את החוק הזה, אם נזכה.

הערכה שלי היא שאנחנו רק מעלים את זה לטרומית, ובעזרת השם הממשלה הזאת תמשיך להתפרק, כי זה הדבר הנכון כיום למדינת ישראל. אבל כמסר, מסר ללוחמים שלנו, מסר להיותנו מדינה יהודית, מסר להיותנו מדינה ציונית ומסר למי שבוחר להיות נאמן, היה פעם איזה שר אחד שדיבר על אזרחות ונאמנות, אנחנו כבר שכחנו את זה. כן, זה חשוב. זה חשוב. אסור לנו לוותר על זה לרגע. אסור לנו להתבלבל. ולכן, כל מי שרואה את עצמו מחויב להיותה של מדינת ישראל מדינה השומרת על ערכיה, שלא תהפוך לאיזה מדינת כלל אזרחיה ותטבע בג'ונגל של המזרח התיכון,

וזה לא יקרה, אל תדמיינו לרגע, מחויב להצביע בעד ולתמוך בחוק הזה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת אופיר סופר. השר המשיב מאיר כהן, בבקשה. מאיר כהן, הוא אומר שאתה יצאת מהג'ונגל, אל תקבל את זה. אל תקבל. חברות וחברי הכנסת, אופיר סופר, איפה אופיר? פה. אחרי תפילתך להצלחת הפירוק של הממשלה, לא שומעים. בסוף הדברים שלך אמרת: ובמסגרת פירוק הממשלה, אנחנו גם יודעים לעשות, לזה אתה מתכוון.

אנחנו יודעים לעשות הפרדה בין בוז ואמירות כאלה, שהן לא מאפיינות אותך, ולהגיד לך שאנחנו תומכים בהצעת החוק שלך, ואנחנו גם חושבים כמוך, שצריכים לתת עדיפות לשירות צבאי, לשירות לאומי, לשירות אזרחי, ולכן אני מבקש מכולם לתמוך בקריאה הטרומית בהצעתך.

לא לתמוך בחוק שנותן עדיפות לחיילי צה"ל. ביקש להתנגד חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. איך אתם כל הזמן מתנגדים? לא לחוק, רק, איך? אנחנו רק צריכים להסביר מה הבעיה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד משונה פוליטית, אנשים יכולים להתנגד גם לעצמם. עליתי לפה כדי להגיד שמה שמתרחש ברגעים אלו ממש

הוא דבר מזעזע שצריך, לדעתי, לגרום לעצירה מוחלטת של הדיונים. אדם הגיע לתחנת משטרה כדי למסור עדות

שהוא השתתף בו, אפשר לחשוב שהוא פעל בו כשורה, אפשר לחשוב שהוא פעל בו לא כשורה, אבל אירוע חמור של כמעט לינץ' שהוא וקבוצת חבריו עברו, ובמקום, גם אם רוצים לחקור את ההתנהלות שלו שם, הם רצחו פלסטיני. אתה מדבר על לינץ'? הם רצחו פלסטיני, אני מבין, אוסאמה, אני מבין,

שאתה סיימת את החקירה, אני מבין שאתה כבר סיימת את החקירה, אבל אנחנו מדינת חוק עדיין, כל עוד לא השתלטתם לגמרי על המדינה.

אתם בשלבים, אתם בשלבים שליהודים לא יהיו זכויות במדינה הזאת, אבל אתם בשלבים, אתם בשלבים, אז אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם, ומותר וצריך לחקור את האירוע. בסופו מת אדם, וזה דבר שצריך ודרוש שתהיה בו חקירה. גם אתה יודע כבר? גם אתה כבר יודע? כן, סיימת את החקירה? סיימת את החקירה? סיימת את החקירה?

סכין בלב.

אתה לא מביע צער, אדוני היושב-ראש, אני,

אבקש שתוסיף לי את הזמן, וב. שתגן עליי מפני קריאות הביניים, חברי הכנסת, תנו לו להשלים, בבקשה. עכשיו, משטרת ישראל, במקום לחקור אותו, אם הם רוצים, מונעת ממנו מפגש עם עורך דין, ופוגעת בזכות הכי בסיסית שלו, של להתייעץ עם עורך דין, אתה יודע כמה, לפני חקירה. אדוני היושב-ראש, זה בלתי אפשרי. פלסטינים, לא נותנים להם לראות עורך דין?

אדוני היושב-ראש, זה בלתי אפשרי.

בסדר מבחינתך, חבר הכנסת עופר, חבר הכנסת. ובעבר, כאשר השב"כ, עם האצבע הקלה שלו על ההדק, הפעיל אמצעים מיוחדים, הגיעה השרה אילת שקד ואמרה שהכול בסדר. נאמרה האמירה המפורסמת של נפתלי בנט: למי אתם מאמינים יותר, לאילת שקד או לאיתמר בן גביר? אז בעידן ההוא, לאילת.

בעידן ההוא עוד היו כמה תמימים שהאמינו לאילת שקד. היום אנחנו יכולים להגיד בצורה ברורה: אנחנו מאמינים לבן גביר. כאשר יש חשש בשאלה אם השב"כ משתמש בכוחותיו באופן לא תקין כנגד יהודים כדי לרצות, אולי כדי לרצות את השליטים החדשים במדינה, המשותפת ורע"ם,

אנחנו מאמינים לבן גביר,

ואנחנו חושבים שלא ייתכן ששלילת מפגש עם עורך דין תיעשה בדרך הזאת.

תודה רבה, חבר הכנסת שמחה רוטמן.

ולכן אני חושב שצריך לעצור את כל הדיונים בכנסת עד שהדבר הזה ייפתר וייבדק בצורה המהירה ביותר.

לא ייתכן שאדם ייחקר באופן שכזה, גם אם הוא עשה משהו לא תקין, ואת זה אנחנו בכלל לא יודעים, את זה החקירה תגלה. אוקיי, תודה רבה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. חבר הכנסת אופיר סופר, אנחנו נעבור להצבעה? אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית, שמית. אז אנחנו עוברים להצבעה שמית, בבקשה. אופיר, אתה רוצה שמית או לא? שמית,

אוקיי, הוא ביקש הצבעה שמית. אופיר, אנחנו איתך. לבטל? אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית. הצעת חוק שירות המדינה (מתן העדפה למשרתים בהעדפה מתקנת) נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, מתן העדפה למשרתים בהעדפה מתקנת),

ערב טוב לכולם, ערב טוב לחברי הכנסת. אנחנו בשנים האחרונות, עוד מאז כניסתי לכנסת, מדברים על הבעיה של הפשיעה בחברה הערבית, ואנחנו מחפשים כלים כיצד לפתור את אותם אתגרים אדירים, שפוגעים פגיעה אנושה ביסודות החברה שלנו. האלימות שאנחנו ראינו בשנים האחרונות, אחד היסודות שלה, שבו לא טיפלו במשך שנים, היה תופעת הפרוטקשן. אומנם בהתחלה היא החלה באיזשהם סממנים קטנים. אני זוכרת עוד כח"כית צעירה, לפני שבע שנים, הגעתי ללא מעט אדמות חקלאיות שבהן החקלאים ישבו מסביב לשולחן וסיפרו מה הם עוברים על מנת לנסות ולשמור על הציוד החקלאי, על המקנה, על הצאן או הבקר או התוצרת החקלאית שלהם. הם הראו לי קומביינים בסכומים של לפעמים מיליון שקל ויותר, שרופים, עומדים בכניסה לאותם קיבוצים ולאותם מושבים.

מסיבה אחת: הם לא הסכימו לשלם דמי חסות לקבוצת עבריינים שהגיעה ודרשה מהם דמי פרוטקשן. בהתחלה הזדעזענו ולא האמנתי שיש תופעה כזאת במדינת ישראל. לאט-לאט ראינו את ההתרחבות שלה, כלומר היו לדעתי עשרות של מפעלים, שרן,

ברור, שנייה, אני גם אגיע לזה. זה לאט-לאט, עם השנים. אנחנו לוקחים שבע שנים אחורה, כשביקרתי בראש פינה את החקלאים, ובמטולה, והם הראו לי מחסנים

של תוצרת חקלאית שנשרפו כליל. הם העבירו צילומים למשטרה, ולמשטרה פשוט לא היה מה לעשות עם זה. עד שאותם חקלאים לא החלו לשלם את דמי הפרוטקשן האלה הם פשוט שבוע אחר שבוע נפגעו בסכומים אדירים, שלפעמים גרמו לפשיטות רגל אמיתיות. ברגע שראו אותן קבוצות עברייניות שבשיטת מצליח זה עובד, הם מקבלים שכר, פתאום ראינו את תופעת דמי החסות מתחילה להשתלט במקומות אחרים, החל באתרי בנייה ובתי עסק, מסעדות, תחנות דלק. ביקרתי בשנתיים-שלוש האחרונות וסיפרו לי שאם לא, פשוט שורפים, הורסים, בוזזים. הם צריכים לשלם לפעמים סכומים של כמה אלפי שקלים, לפעמים גם עשרות אלפי שקלים. ממש לפני כמה שבועות ראינו את המקרה המזעזע בצפת שבו נשרפו אוטובוסים אחרי שביקשו דמי פרוטקשן ולא נענו להם. הדבר הזה חייב להיות מחוסל אחת ולתמיד. לא ייתכן שבמדינה ריבונית, מדינה דמוקרטית, מדינה מערבית כמו מדינת ישראל, תופעת הפרוטקשן פשוט עוברת ככה מתחת לרדאר. לשם כך הבאתי את הצעת החוק הנוכחית, שתטפל בתופעה הזו. היא תיתן למעשה קודם כול הגדרה משפטית, מה זה פרוטקשן. עד היום, ברגע שהמשטרה באה ומנסה להעמיד לדין, הם באים ואומרים: רגע, אבל אנחנו לא מבקשים פרוטקשן, אנחנו מספקים אבטחה, אנחנו מאבטחים את אותה גדר, אנחנו מאבטחים את השטח החקלאי, אנחנו מאבטחים את תחנת הדלק. עם הצעת החוק הזו תהיה הגדרה משפטית ברורה של מה זה עבירת פרוטקשן, והעבירה הזו, דינה יהיה מאסר חמור, כולל עונשי מינימום. הצעת החוק הזו כוללת גם זכויות לנפגעי עבירה ופיצויים, אפשרות לתבוע את אותו מבקש חסות.

עבדתי על הצעת החוק הזו בחודשים האחרונים, וביום ראשון, כשהיא עלתה לוועדת שרים לענייני חקיקה, עדיין לא ידעתי שהכנסת מתפזרת, וקיוויתי שיהיה לנו מספיק זמן להעביר את ההצעה החשובה כל כך הזאת כדי לסייע לאותם חקלאים ולאותם בעלי עסקים ולמגר את התופעה המכוערת הזאת. אני מקווה שנספיק, אם לא לפחות להעביר את זה בסוג של העברה, זה תלוי בכם. אפשר להקים ממשלה בכנסת הזו.

אני קוראת לכל חבריי בקואליציה ובאופוזיציה להעביר את הצעת החוק החשובה הזו, לטובת חקלאי מדינת ישראל, לטובת בעלי העסקים ואפילו לטובת תחנות האוטובוס, כפי שראינו בשבועות האחרונים. במעמד זה אני רוצה גם להודות לתנועת אם תרצו, שסייעה לי בהכנה של הצעת החוק הזו, את רוצה שנצביע בעדה או שנצביע נגד? מה זה? תודה רבה לכם. אני קוראת לכולם להצביע בעד הצעת החוק הזו. תודה רבה לכולם. תודה, חברת הכנסת שרן השכל. ישיב השר יועז הנדל.

יועז. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני שמח שחבריי ממפלגת ש"ס מרוצים כל כך מהסיבים. בכל פעם שאני עולה הם מזכירים את פריסת הסיבים,

נכון, ושוב אני אגיד שזה בזכות, מגיע לו. מגיע לו הרבה קרדיט, ליושב-ראש ועדת כלכלה הקודם חבר הכנסת מרגי, בנושא הסיבים. אבל אני רוצה להגיד לכם שכמו שאני מרוצה מאוד מפריסת הסיבים במדינת ישראל, כך אני מאוד לא מרוצה מהשנה האחרונה בנושא המשילות. אמרתי את זה שוב ושוב כשר תקשורת, כמי שאחראי לפרוס תשתיות תקשורת מתקדמות בכל מדינת ישראל. בנושא אחד נכשלנו. שנה זה לא מספיק, זה דורש שנים לתקן את מה שראינו בעשורים האחרונים במדינת ישראל, וזה חוסר הריבונות והמשילות בנגב, בגליל, באזורים שלמים במגזר הערבי, לטובת כלל אזרחי ישראל, כלל אזרחי ישראל, ולא משנה מה דתם ומוצאם, דתיים,

ולמי הם מצביעים. המשילות והריבונות הן המשימה הכי גדולה של כל ממשלה בישראל. צר לי שלא הצלחנו להתאחד סביב הנושא הזה ולהצביע בעד הרבה מאוד תהליכים שהיינו צריכים להעביר, צר לי שאנחנו לא נצליח לראות בכנסת הזאת את השלמת המשימה של גיוס אלפי שוטרים, 1,100 שוטרים בתור התחלה, ואחרי זה סיום חקיקת כלל עונשי המינימום, תהליך שהתחיל והוא מאוד משמעותי. אני מאוד שמח שאנחנו עכשיו מקבלים ומקדמים את הצעת החוק של חברת הכנסת שרן השכל, הצעת חוק חשובה למאבק בפרוטקשן. הפרוטקשן הוא רעה חולה. הוא בדיוק הסממן שפוגע במשילות, בריבונות, ביכולת של אדם לחיות בביתו ולהרגיש בטוח. העובדה שכנופיות פשע לוקחות ממך כסף תמורת חיים שלווים, והמשטרה לא מצליחה להתמודד עם התופעה, והחקיקה לא מצליחה להתמודד עם התופעה, זה משהו שהיה צריך להיעלם מזמן. ולכן, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש מכם, אחרי שוועדת השרים לחקיקה תומכת בסעיף 7 של הצעת החוק בקריאה טרומית, בכפוף להצעת החוק הממשלתית של המשרד לביטחון הפנים, אני מבקש מכם להצביע בעד. זה מסר משמעותי וחשוב. יש פה עבודה של שנים כדי להחזיר את הריבונות והמשילות למדינת ישראל. אני משוכנע, חבריי חברי הכנסת, שיבוא היום, וזה לא חלום של מרטין לותר קינג, יבוא היום שנצליח יחד להעביר פה חוקים ותהליכים שטובים למדינת ישראל, כמו החוק הזה, המאבק בפרוטקשן, המאבק נגד

ואיים של ריק בחברה הישראלית, בנגב, בגליל,

עכשיו, אנחנו מעבירים. בבקשה, תעבירי. תבואו לממשלה לאומית. אפשר עכשיו,

איכשהו תמיד, את יודעת מה את מזכירה לי?

כשהייתי צעיר היו מפגשים של דתיים וחילונים. אני הייתי כמובן מאלקנה, מאיזה צד באת? תמיד היינו אומרים: בואו תעשו אצלנו שבת, לא אנחנו אצלכם. בואו נתחבר, אבל על הצד שלנו.

אז אני שמח שאת עושה: בואו תעשו אצלנו שבת, אבל אצלי בבית.

העם הצביע ימין.

אם העם הצביע, זה מה שהיה בכנסת. בוא נשים את כל הסיבים ונעביר את כל החוקים. אין שום

אני רואה שהיום הסיבים פה הם מאפיין של כלל החברים.

אתה שולח את עם ישראל לבחירות מיותרות.

אני מבקש מכם לתמוך בהצעה. שרן השכל צריכה להחליט בין אם תרצו, אני שמח שאתם מודים שהממשלה הזאת הייתה מועילה לפחות בתחום הסיבים, אני רואה שאתם חוזרים על זה שוב ושוב, וצר לי שלא הספקנו להשלים את כל התהליכים בנוגע למשילות והריבונות. אבל לא צריך, תבואו לממשלה, נפרוש עוד סיבים. אני יודע שאתם מסתכלים אחורה בדאגה ומבינים שזה לא עבד,

בשנים שאתם הייתם בשלטון.

אנחנו חברים.

אנחנו מסתדרים.

ולכן אנחנו נצביע כאן בעד החוק הזה, ונעשה כל מאמץ לחזור ולעבוד למען אזרחי מדינת ישראל. אני מבטיח לכם שהריבונות והמשילות יהיו חלק מהשיח שאנחנו ננהל במדינת ישראל. הייתי מאוד שמח לנהל את השיח הזה לא בתקופת בחירות, ואני מבטיח לכם שזו תמשיך להיות משימה מרכזית בכל סיטואציה ובכל בממשלה שתקום.

תודה, השר יועז הנדל. ביקש להתנגד חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. אתה מבטיח את זה גם אם תהיה באופוזיציה?

בניגוד אליכם, כן. כבוד היושב-ראש, בבקשה, חברי הכנסת, בואו נקשיב לחבר הכנסת סעדי. בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, תראו, מרוב עצים לא רואים את היער, ומרוב שמדברים, אדוני השר, מרוב שמדברים על פרוטקשן ועל דמי חסות,

עוברים שני חוקים, ואנחנו כל הזמן מחכים, סגן השר סגלוביץ', כל הזמן מחכים להצעת החוק הממשלתית על מלחמה בפרוטקשן.

את מביאה חוק טוב שאנחנו רוצים לתמוך בו, אבל בסוף את אומרת תודה לתנועת אם תרצו. תודה רבה לך. מה קשורה תנועת אם תרצו לפשיעה ולחסות בחברה הערבית? מה?

ברוך שפטרנו מהתנועה הזאת. למה אנחנו צריכים את התנועה הזאת? רק שלא יתערבו בחברה הערבית, ואנחנו בסדר גמור, תאמיני לי.

אבל היא לא דיברה על דמי חסות בחברה הערבית. זה באופן כללי, זה לא שייך. אז בסדר. אז הם ייכנסו.

זה לא שייך, לא שייך.

כבוד השר אמר, דיבר על החברה הערבית ועל זה, אז אנחנו בעד. ואתה יודע, סגן השר וכבוד היושב-ראש, שאנחנו תמכנו ותומכים במאבקים. אבל אני אומר, גם משפטית עכשיו, יש עבירה. אני אומר למשטרה, הרי יש עבירה שנקראת סחיטה באיומים.

אלה דמי חסות, פרוטקשן.

סחיטה באיומים היא איום לפגוע שלא כדין במטרה להניע אדם אחר לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, והיא עבירה פלילית שעונשה שבע שנים. ואם אדם נכנע לאיום וביצע את המעשה, העונש הצפוי הוא תשע שנים. אז יש עבירות, רק מה? תתחילו לאכוף, ואנחנו בעדכם. תודה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. 53 מיליארד זה לא סחיטה באיומים? חברת הכנסת שרן השכל, את רוצה להשיב? את רוצה?

מילא היית מקבל אותם, אבל לא קיבלת אותם. כן. חבר הכנסת, אה,

אוקיי. אנחנו בהצבעה אלקטרונית? כן, כן. אז אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית, חברי הכנסת, על הצעת חוק התמודדות עם תופעת נטילת דמי חסות, של חברת הכנסת שרן השכל. בבקשה, נא להצביע.

27 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק מתקבלת, ועוברת להמשך דיון בוועדת החוקה.

להוסיף אותי.

אבל הוועדה היא החוקה,

בבקשה.

הכנסת, הכנסת. כנסת. עוברת לוועדת הכנסת.

עסקה, הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון,

של חבר הכנסת יבגני סובה, יוליה מלינובסקי ואלכס קושניר, אבל יציג חבר הכנסת יבגני סובה.

אני רוצה להתייחס למצב הכללי וגם לדברים שקרו כאן בבוקר באולם הזה בעקבות הצעות חוק לפיזור הכנסת שעברו בקריאה טרומית. היום בבוקר שמעתי את ידידי חבר הכנסת יריב לוין, שדיבר הראשון, נדמה לי, על הממשלה ועל כך שהוא שמח שהממשלה הזאת נפלה. היו פה חיבוקים, היו פה מחיאות כפיים. הייתה תחושה, אם נשים לרגע את השידור של הטלוויזיה על mute, אפשר לחשוב שכבר עברנו את מערכת הבחירות החמישית והאופוזיציה כבר חזרה לשלטון. מה שצרם לי הוא ההתייחסות למצב הכלכלי של היום ביחס למצב הכלכלי שהיה לפני שנה. נאמר שהממשלה הקודמת השאירה את הכלכלה משגשגת. אדוני היושב-ראש. אני למדתי טוב מתמטיקה, הייתי התלמיד המצטיין, למרות שהלכתי אחר כך לכיוון של מדעי הרוח, הומניטרי, אבל עדיין במתמטיקה הייתי תמיד חזק.

גירעון של 160 מיליארד שקל זה כלכלה משגשגת? כשזה מגיע ל-11.5% מהתוצר הלאומי, זה כלכלה משגשגת? ולעומת זאת, צמיחה כלכלית של השנה האחרונה, 8%, האם זה לא כלכלה משגשגת? זאת המהות של האופוזיציה: לבוא ולהצביע על שחור ולהגיד לבן ועל הלבן להגיד שחור. תגידו, אתם חושבים שאנחנו מטומטמים? שהציבור יושב בבית והוא מטומטם? חבר'ה מהאופוזיציה, על תבנו על זה שלציבור יש זיכרון קצר. מבחינה כלכלית הממשלה הזאת עשתה דברים ש-12 שנה לא עשיתם. עכשיו אני אתן לכם עוד דוגמה. ראש האופוזיציה בנימין נתניהו תמיד אוהב להגיד שהוא הציל את הכלכלה ב-2003, כשהיה שר האוצר. יש כאלה שעדיין מאמינים שזה נכון. אני חושב שמבחינה כלכלית אין הבדל בין הליכוד של היום, מבחינת התפיסה הכלכלית, לבין ישראל ביתנו: אנחנו בעד כלכלה חופשית, אנחנו ימנים בכלכלה. לפחות אל תשקרו לעצמכם, משום שמה שאתם עשיתם בשנים האחרונות כשהייתם בממשלה זה לא מה שאתם מאמינים בו מבחינה כלכלית. הרפורמות שנעשו בחוק ההסדרים האחרון עולות על כל הרפורמות שנתניהו עשה ב-2003, לפני 19 שנה. עכשיו אני אגיד עוד משפט: אני לא יודע כמה מחיילי צבא ההגנה לישראל צופים בערוץ 99, אבל החיילים צריכים לדעת, קודם כול לפי תלוש השכר שלהם, למרות שזה לא שכר, זה דמי קיום, שמ-1 בפברואר הם מקבלים 50% יותר.

אתם יכולים להגיד עד מחר שאתם רציתם להעלות, אבל הממשלה הזאת עשתה את הדבר הזה. יש לנו בארץ 115,000 ניצולי שואה שלא מקבלים כל חודש כסף בגלל שהם היו במחנות ריכוז או בגטאות. יש אנשים שמקבלים את זה רק פעם אחת בשנה, והאנשים האלה, בזכות הממשלה הזאת, קיבלו תוספת של 60%, והמענק שלהם הוא 6,500 שקלים. אתם רק דיברתם ואנחנו הוספנו להם. אני כבר לא מדבר על 240,000 איש שחיים מהשלמת הכנסה. אלה שעבדו שנים במדינת ישראל ובגלל שעד 2009 לא היה חוק שמחייב את המעסיק להפריש לגמלאות, הפנסיה שלהם אחרי שנים היא

300 שקלים. אז הודות לחוק של השלמת הכנסה של הביטוח הלאומי אנחנו העלינו להם את זה לרמה של 70% משכר המינימום, שזה 3,800 שקלים ליחיד ו-6,000 שקלים לזוג. אני לא אשכח איך הממשלה הקודמת וראש האופוזיציה הבטיח בכל פעם לאוכלוסייה הזאת להעלות את הקצבה הזאת ושום דבר לא זז. באה הממשלה הזאת, ותוך שנה מתקנת מה שלא נעשה ב-12 שנים.

אני מבין שכל פעם אתם צריכים לשקר ולשקר ולשקר,

יש גבול גם לשקר הזה. לפחות תגידו, אתם יודעים מה? תדברו על משהו שנראה לכם, אבל אל תדברו על העובדות. מתמטיקה זה מדע מדויק. כלכלה זה מדע מדויק. הכלכלה מתבססת על המתמטיקה. אדוני היושב-ראש, אני מאמין שגם אחרי הקמפיין החמישי שנכפה עלינו, אנחנו לא ניתן להם את השלטון. אני מאמין, אני מאמין שזה מה שיהיה. אבל כל עוד זה לא קרה, בינתיים אנחנו נמשיך לנהל את הכלכלה, כי הממשלה הזאת עדיין תמשיך לפעול. עכשיו, אדוני היושב-ראש, בדקות שנותרו לי אני רוצה להתייחס להצעת החוק, שבעיניי היא הצעת חוק שאמורה לאחד את רוב יושבי הבית הזה. חברי הכנסת בצד השמאלי, מנהלי הסיעות, בבקשה. מנהלי הסיעות, בבקשה.

תארו לכם בן אדם שהוא מבוגר או חלש או שהוא מוגבל. בכל השנים הוא היה רגיל ללכת לסניף של הבנק שלו, אם זה לקבל כל חודש, למשוך את הכסף, אם זה לקבל איזשהו שירות, אם זה להוציא פנקס צ'קים. מה לעשות? לא כולם יודעים להשתמש בשירותים הדיגיטליים. האנשים המבוגרים, וזה לא קשור לימין ושמאל, לפעמים ההליכה, הביקור בבנק הוא מעבר לפעולה שקשורה לשירות הבנקאי. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, אדוני היושב-ראש, הוא תופעה של סגירת הסניפים, שלמעשה פוגעת באוכלוסיות המוחלשות. החוק שאני מציע וחבריי מסיעת ישראל ביתנו מציעים זה בעצם לקחת בחזרה את הסמכות שניתנה ב-2016 למפקח על הבנקים להיענות לבקשה של הבנקים לסגור סניפים ללא פיקוח חיצוני, אפילו ללא פיקוח של הממשלה, תקרא לזה ככה. מה שאנחנו ראינו, לצערי, שהרוב המוחלט של הבקשות לסגירת הסניפים, הבקשות האלה מאושרות, ולנו, למחוקקים, כמעט אין יכולת לבדוק את זה. נכון שוועדת הכלכלה אמורה לפקח על זה, אבל לא תמיד הוועדה הזאת, שבעיניי היא אחת הוועדות החשובות, ואני לא פעם אמרתי את זה, יכולה למנוע את הסגירה הזאת, כלומר הפיקוח, גם אם הוא קורה, הוא בדיעבד. זה לא משנה, זה יכול להיות במקום שנמצאת אוכלוסייה מוחלשת, זה יכול להיות במגזר הערבי, זה יכול להיות במגזר החרדי, זה יכול בכל מקום: הבנק מחליט ששווה לו לעבור לשירות הדיגיטלי ופשוט ביום אחד סוגר את הסניף. היו מקרים, ואני לא רוצה לנקוב בשמות של בנקים ספציפיים, אבל היו מקרים שהם העמידו עגלות,

עגלות שירות. בא בן אדם ואומר: אז מה אם סגרנו סניף? אנחנו נשים לך עגלה. אתה תגיע, תעמוד בשמש ותקבל את השירות בעגלה. אנשים לא רוצים להתבזות, לא רוצים עכשיו את השירות הזה. הם מעדיפים לנסוע באוטובוס כמה תחנות או כמה קילומטרים ולהגיע לסניף אחר. אם זאת עיר גדולה אז יש כמה סניפים, אבל אם העיר הזאת קטנה או יישוב קטן, אז אין שם כמה סניפים, והם נאלצים לנסוע לסניף אחר. כולנו מכירים את הסיפור שהיה עם סגירת הסניף

לכן ההצעה אומרת דבר פשוט: להקים ועדה שתכלול נציגים של המשרדים הרלוונטיים לאוכלוסיות המוחלשות. אני מדבר, למשל, כמובן, על משרד האוצר, על משרד העלייה והקליטה. אין לי בעיה להוסיף לזה את המשרד לשוויון חברתי. הרווחה. הרווחה, כמובן, לא הזכרתי את משרד הרווחה. הוועדה הזאת תוכל לפקח מה שנקרא "בשידור חי" ולא בדיעבד, כי בדיעבד כולנו מקבלים את הדיווחים על המספרים של סגירת הסניפים. בכך אפשר למנוע פגיעה באוכלוסיות החלשות. כשהכנתי את הצעת החוק כמעט לא ראיתי התנגדות. היו כאלה שאמרו שזה התערבות בשוק הפרטי. אני לא חושב שזאת התערבות בשוק הפרטי, משום שכל נושא הבנקאות הוא בפיקוח. זה נושא, למדינה חשוב שהבנקים יצליחו, כי בסופו של דבר ההצלחה של הבנקים זה ההצלחה של כלכלת ישראל. לא מדובר חלילה בפגיעה בעצמאותו של המפקח על הבנקים. גם איתו נפגשתי במסגרת הכנת החוק, ואמרתי לו שאין שום כוונה לפגוע ביכולת שלו. יש הכוונה למנוע פגיעה באוכלוסיות המוחלשות, וזו מהותה של הצעת החוק הזאת. אני מבקש מחבריי לתמוך בדבר הזה.

לאור ההתפזרות, אני לא יודע מה יהיה בגורלה של ההצעה הזאת, אבל אני בהחלט מבקש לתמוך בדבר הזה. זה דבר טוב. זה יחזק את הפיקוח של הכנסת, זה יחזק את הפיקוח של רשויות המדינה, כמו שאמרתי,

וימנע פגיעה באוכלוסיות החלשות, שמה לעשות? אינם מסוגלים לעבור לשירות הדיגיטלי. קשה להם מסיבות שונות, אם זו השפה, אם זה מסיבות של הרגלים וגם בשל מרחקים שהם נאלצים לעבור בשביל להגיע לסניף הבנק שלהם. אז אני מבקש לתמוך בהצעה הזאת.

תודה, חבר הכנסת יבגני סובה.

השרה מרב מיכאלי. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברות הכנסת, הצעת החוק שמובאת כעת מבקשת להתמודד עם מצב ההאצה של סגירת סניפי בנקים פיזיים בישראל, במטרה לצמצם את הפגיעה באוכלוסיות מוחלשות או בכאלה שהשירותים הדיגיטליים לא זמינים, לא נגישים, לא רלוונטיים עבורם.

אנחנו גם רואים ורואות לנגד עינינו את החשש מצמצום לא פרופורציונלי של מספר העובדות והעובדים בתאגידים הבנקאיים.

ההצעה היא כאמור להעביר את הסמכות לאשר סניפים קבועים של בנקים מהחלטה בלעדית של המפקח על הבנקים לידי ועדה שבה,

יש למפקח על הבנקים נציגים וגם נציגות, וגם נציגים ונציגות לשר העבודה והרווחה, לשירותים החברתיים, ונציג או נציגה למועצה הישראלית לצרכנות, ומוצע גם לקבוע את סדרי העבודה של הוועדה. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בקריאה הטרומית בהצעת החוק, כפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרדי האוצר,

שוויון חברתי, ובהסכמת בנק ישראל. היוועצות הוועדה תהיה גם עם ועדת הרישיונות, המורכבת כולה מנציגי ציבור או נציגות ציבור, טרם מתן אישור לסניף בנק בעולם הפיזי.

תודה, השרה מרב מיכאלי. ביקש להתנגד חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה. אחמד, אז תגיד עכשיו שאתה בעד. החוק הוא חוק ענייני. אני רוצה לדבר על בנקאות בנגב, למשל. חוץ מרהט, יש שבעה יישובים מוכרים, אין בהם סניף בנק, גם המצב הכלכלי לא טוב וגם אין שירות בנקאי לציבור הערבי בנגב. פעם אחר פעם אנחנו מבקשים מהבנקים, והעלינו את זה בוועדת הכספים. לכן, טוב שיש ועדה לגבי סגירת סניפים. אסור להשאיר אוכלוסיות שלמות ללא השירות הבנקאי. צריך לפתוח בלי ועדה. אנשים צריכים. אתה בעד או נגד? שמעת, הבנת מה אמרתי. עכשיו אני רוצה לדבר על הרצח,

על הרצח של חסן (אומר בערבית: מהכפר איסכאכא.) המשפחה קיבלה הודעה שמתנחלים באים כדי לשים אוהל, so called מאחז, באדמות שלהם. בהתחלה היה ויכוח ועימות שהסתיימו בלי נפגעים.

המתנחלים יצאו וחזרו מלווים בצבא, ואז התפתח העימות, ואחד המתנחלים, לדברי עדי ראייה, דקר את חסן בלב ורצח אותו. שימו לב שהנושא כמעט עבר כלאחר יד, פשע נתעב, נורא, שמייצג נאמנה את המציאות בשטחים הכבושים בימים אלה, איך שהרצח והתוקפנות והאגרסיביות של המתנחלים כלפי פלסטינים, כלפי בעלי האדמה, עולים ועולים ועולים בחסות צבא הכיבוש. הם לא היו יכולים לעשות את זה לבד, הם באו בחסות הצבא. ואני לא סומך על מה שקרוי "חקירה ממצה", כי היו מקרים רבים שהמשטרה באזור לא עשתה כלום. כמעט שלא נפתחים תיקים נגד המתנחלים האלה, אבל אין ספק שמדובר בפשע נתעב, (אומר בערבית: השהיד חסן לאפי חרב, זיכרונו לברכה.

חבר הכנסת אחמד טיבי.

להצבעה אלקטרונית. נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון, ועדה לבחינת סגירת סניפי בנק),

לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 34 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה מתקבלת ועוברת להמשך דיון, לא ציינו כאן. ועדת הכנסת. אוקיי, לוועדת הכנסת, והיא תחליט.

כבר ביקשו, אז נעביר לוועדת הכנסת, והיא תחליט. הצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או שמואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר ישע, של חבר הכנסת אופיר כץ, תשובה והצבעה עכשיו, נכון? מי משיב? השרה מרב מיכאלי, את משיבה? מי משיב בשם הממשלה? חברי הכנסת, בואו נירגע קצת. מרב. אוקיי. הממשלה תומכת בהצעת החוק, אז אנחנו עוברים להצבעה. רגע, אני מבקש להתנגד. מישהו מבקש להתנגד? לא, אבל החוק שלי. כן, כן, תעלה, דבר. אוקיי, אז אנחנו עוברים להצבעה. לא, לא, הוא רוצה להתנגד. אני עצרתי אותו. שנייה. אני לא הזמנתי אותך. בבקשה, אתה יכול לרדת. מי מחברי הכנסת מבקש להתנגד? הממשלה נזכרה להגיע, אז ישיב השר מאיר כהן. בבקשה, תעלה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, עניינה של הצעת החוק במניעת העסקתו של מי שהורשע בעבירות התעללות ואלימות כלפי קטין במשפחתונים, פעוטונים ומקומות נוספים המטפלים בקטינים. ועדת השרים לענייני חקיקה סברה כי תכליתה של ההצעה, שהיא למנוע מאדם שהורשע בעבירות אלימות כלפי קטין לעבוד במסגרות חינוכיות או טיפוליות, היא תכלית ראויה וחשובה ויש לקדמה.

בהצעת החוק ישנם קשיים שמצריכים תיקון והידוק נוסף על מנת להגשים את התכלית אך לא לפגוע יתר על המידה בחופש העיסוק. לכן, ועדת השרים לענייני חקיקה תומכת בהצעת החוק, כפוף לתיקונם של כמה היבטים. להלן ההיבטים:

יוחרגו מהצעת החוק מוסדות שחל עליהם חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות,

הצעת החוק תחול רק על מי שהורשע בעבירות המפורטות בה ולא על נאשמים,

תיווסף להצעת החוק הוראה בדבר הקמת ועדת מומחים שתהיה מוסמכת לפטור בגיר מהאיסורים הקבועים בחוק על סמך מסוכנות לביצוע עבירת אלימות נוספת כלפי ילד שהוא אחראי לו,

תיקבע תקופת התיישנות לאיסורים שקבועים בהצעת החוק,

הצעת החוק תקודם בהסכמת המשרדים משפטים, ביטחון הפנים, הרווחה והביטחון החברתי, הכלכלה והתעשייה והחינוך,

ההצעה תחזור לדיון בוועדת שרים לפני קריאה ראשונה.

מהכנסת לתמוך בהצעת החוק בתנאים האמורים, אשר סוכמו עם המציע.

זה אתה המציע? סוכמו איתך ההצעות האלה. אני אבקש לתמוך בהצעת החוק.

תודה, השר מאיר כהן. ביקש להתנגד חבר הכנסת משה ארבל. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, מכובדי שר הרווחה והביטחון החברתי השר מאיר כהן, ידוע לכולם פה וזה לא סוד שאני חבר אופוזיציה. בדרך כלל, בהיותנו חברי אופוזיציה, תפקידנו בין היתר הוא גם לבקר ולפקח על עבודת הממשלה. בהזדמנות הזאת אני רוצה לצאת מגדרנו ולנצל את ההזדמנות הזאת של הצעת החוק הספציפית הזאת ולדבר על פעולות שאתה ביצעת מייד לאחר אסון קשה מאוד במעון לחוסים, שבו אנשים מצאו את מותם מהרעלת מזון. המשמעות היא שלא היה מי שראה אותם. בדרך כלל, כאשר אדם מגיע למצב של הרעלת מזון, התוצאה של זה, שלשולים,

איבוד נוזלים וכדומה, תוך זמן קצר מאוד אפשר לתת נוזלים בעירוי, נמצא כאן גם רופא, ד"ר טיבי, הוא יודע את זה, והבן אדם חוזר לעצמו. לא ראו אותם, לא ראו אותם כמה וכמה ימים, דבר שלכאורה הביא בסופו של דבר למותם. יחד עם זאת, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת וכן להודות על מהלך חשוב שעשית במינוי מיידי של ועדת בדיקה בראשות השופטת בדימוס שולמית דותן, שהמטרה המרכזית של פעולותיה היא להגיע לחקר האמת בנושא הזה ולחקור את זה, יחד עם המשטרה.

לא שמעתי. יחד עם המשטרה.

בוודאי, אבל להגיע לחקר האמת ברמת חקירה כזאת שלא תיפול מתחקיר שמבצע חיל האוויר אחרי תאונה,

כי בסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לתובנה שמדובר כאן באנשים שאין להם לוביסטים ואין להם אנשים שידחפו מרפקים ויבואו ויצעקו בעבורם וישמיעו את קולם, אתה זיהית את הנקודה הזאת, ידעת, ובאופן מיידי טיפלת בנושא. ואני רק מתחנן אליך שבזמן ממשלת המעבר הזאת, כאשר אתה עדיין נושא בתפקידך, אל תיתן את המפתחות של המשרד לשר שיבוא אחריך בלי שיש מסקנות ברורות בנושא הזה, כדי שנוכל להבטיח שידינו לא שפכו את הדם הזה.

תודה, חבר הכנסת משה ארבל. אנחנו עוברים להצבעה? אופיר כץ רוצה להשיב.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. את הצעת החוק החשובה הזאת נימקתי בשבוע שעבר. היא באה ואומרת דבר שאמור להיות מובן מאליו, שמי שבעצם הרביצה לילדים, התעללה בהם בגן הילדים, אחרי שהיא תורשע, היא לא תוכל לחזור ולעבוד איתם. לצערי, המצב כיום כן מאפשר להן. נתקלתי במקרים באמת הזויים של מטפלות שהורשעו, למשל בשבירת יד לילדה בת חמש, ולאחר מכן חזרו לעבוד עם ילדים, ושוב התעללו ופגעו באותם ילדים. אז כן, גם את המובן מאליו אנחנו צריכים לחוקק פה.

בכל מה שקשור בנושא הזה, זה תמיד מאבקים מאוד מאוד קשים מול משרדי הממשלה. לשמחתי, הפעם אנחנו מצליחים סוף-סוף. זה אומנם צעד קטן, ולצערי הוא מתקיים לקראת הסוף, אבל זה צעד גדול לביטחון של הילדים שלנו. גם אם לא נספיק להשלים את תהליך החקיקה, אני מתחייב שבכנסת הבאה, בעזרת השם, זה יהיה החוק הראשון שאעלה, כי הילדים הם מעל הכול והם הכי חשובים. זו לא רק סיסמה, אנחנו צריכים גם ליישם את זה במעשים. אבל מה שהייתי רוצה להמשיך עוד בכנסת הזאת זה חוק שאני מנסה להעביר כבר שלוש שנים, שנמצא כרגע בתהליך החקיקה בוועדת החוקה,

אצל גלעד קריב, שגם מנסה לסייע ולהעביר את החוק, חוק החמרת ענישה למתעללות, כל אלה שמקבלות קנסות ומאסר על תנאי, לגמור עם החגיגה, עם הקייטנה הזאת. עדיין יש התנגדות ממשרד המשפטים. אני מאוד מקווה שאצליח לחוקק כבר בכנסת הזאת. אפשר לעשות את זה, זה אחרי קריאה ראשונה. לסיום, אני רוצה להגיד תודה ענקית למטה המאבק, אנשים נפלאים, אלונה דניאל וכל החברים, שבאמת עושים עבודה. אין מילים לתאר כמה הם מקדישים, והכול בהתנדבות, כמה הם מקדישים מעצמם לטפל בכל ההורים שלצערנו מתווספים למעגל הזה. הם עושים הכול בהתנדבות ומלווים אותם ועוזרים להם מול הממשלה, מול המשטרה, מולנו, חברי הכנסת, להגיד לכם תודה ענקית על מה שאתם עושים, זה הדבר הישראלי הכי הכי יפה שיכול להיות, להגיד לכם תודה ולהבטיח לכם שאני תמיד אהיה פה למענכם, בשבילכם,

ואנחנו נמשיך לעשות פה דברים למען הילדים שלנו.

תודה, חבר הכנסת אופיר כץ. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או שמואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר ישע. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של

לוועדת חוקה חוק ומשפט

27 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ונמנעים. ההצעה מתקבלת ועוברת להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. [הצעת חוק פ/3758/24,

אנחנו עוברים להצעה הבאה על סדר-היום, הצעת חוק המקרקעין (תיקון, מנגנון שבת למשאבת מים), של חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני, אורי מקלב.

יש תמיכת ממשלה.

אנחנו מדברים והצעת החוק מדברת על שבת קודש, שבת המלכה. אני לא יודע אם יש הרבה חברי כנסת שיודעים שבמקומות, בבתים גבוהים, כשיש משאבת מים, כדי לתת לחץ מים, ברגע שבן אדם פותח את הברז, הוא גורם למשאבה להתחיל לפעול,

חלילה, מחלל שבת. יש הרבה יהודים דתיים, מסורתיים, חרדים, שגרים בבית משותף באזורים מעורבים, והם אינם רוצים לחלל שבת. הם גם לא יודעים שהם מחללים שבת, וכשזה נודע להם, הם צריכים לפתור את הבעיה, והצעת החוק הזאת בדיוק באה לעניין הזה. בחוק המקרקעין נקבעים הסדרי ניהול בית משותף.

החוק קובע איזונים מתאימים כך שכל בעל נכס יכול לעשות שימוש ברכוש המשותף בלי לפגוע בשימושים של בעלי נכסים אחרים. בחוק נקבע הסדר למעליות שבת ולמנגנון תאורה בשבת, והסדרים אלו מאפשרים לדיירים בבית משותף להשתמש במעלית או בתאורה על ידי התקנת מנגנון שבת. בשנים האחרונות, עם התקדמות הטכנולוגיה בבניית בניינים רבי-קומות, מותקנים בבניינים רבים משאבות מים חשמליות שתפקידן ליצור לחץ מים גם לקומות הגבוהות. דיירים שומרי שבת ומסורת המתגוררים בבניינים שבהם מותקנת משאבה חשמלית ניצבים בפני בעיה, שכן בפתיחת ברז המים אצלם בדירה הם מפעילים את המשאבה וגורמים על ידי כך לחילול שבת. הצעת חוק זו מבקשת לקבוע הסדר שבת למשאבות המים בדומה להסדר הקיים לגבי מעליות שבת ומנגנוני תאורה, המאפשר התקנת משאבות מסוג זה על חשבונו של הדייר הרוצה בלא צורך בהסכמת בעלי דירות אחרים ובכפוף לתנאים המפורטים בהצעה. אני רוצה להסביר לכם, רבותיי, אדוני היושב-ראש: זה חוק המקרקעין, אבל הצעת החוק היא דבר הלכתי ואמוני.

אדם מסורתי או דתי גר, או אפילו אדם שהוא לא דתי, והוא מארח את בני משפחתו הדתיים אצלו בשבת, הוא לא רוצה להכשיל אותם בעוון חילול שבת, חלילה. הדבר הזה יאפשר לו, החוק הזה, התיקון הזה, יאפשר את הדבר הזה,

כפוף לחוק, כמו שעשו במעליות שבת, כמו שעשו במנגנוני שעוני שבת בתאורה. לכן הדבר הזה הוא מהותי. אני חושב שגם הנקודה הזאת שאדם לא מודע לזה, וברגע שפתאום הוא יודע שחלילה, כשהוא מוזג לעצמו כוס מים או רוצה מים חמים לצורך דבר מסוים, הוא פשוט מחלל לשבת. והשבת היא מקור הברכה של עם ישראל, השבת היא ששומרת על העם היהודי אלפי שנים ודורות. אנחנו נכבד את השבת, השבת תכבד את עם ישראל.

הייחודיות של עם ישראל, ולכן הצעת החוק הזאת חשובה מאוד. אני רוצה להודות לוועדת השרים שאישרה את הדבר הזה, שהבינה את החשיבות של זה, אני רוצה להודות לאנשי לשכתי שעמלו על הצעת החוק הזאת, אני רוצה להודות לרבני משמרת השבת, שאנשי המקצוע מטעמם עמדו בקשר מול רשות המים ואחרים בשאלות כאלה ואחרות. אני מבקש את תמיכת חברי הכנסת.

תודה, חבר הכנסת יעקב אשר.

השר חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת שרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק עם התנאים שסוכמו עם המציע. המשך קידום הליכי החקיקה ייעשה בתיאום והסכמה עם משרד המשפטים, משרד הבינוי והשיכון, משרד האנרגיה, ולעניין בטיחות מערכות כיבוי האש, גם בתיאום עם המשרד לביטחון הפנים. בעל הדירה המתקין את המנגנון יישא בכלל ההוצאות העודפות בבית המשותף כתוצאה מהתקנת המנגנון והשימוש בו. התקנת המנגנון תיעשה בתיאום עם גורם מקצועי מומחה, מהנדס מים וחשמל. סוגיית היקף הסכמת בעלי הדירות הנדרשת לשם ההתקנה תידון בהמשך הליכי החקיקה. ההצעה תוחזר לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה בטרם הבאתה לקריאה הראשונה. נוכח האמור, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. תודה, השר חמד. בכפוף לתנאים שהצגתי.

תודה לשר חמד עמאר. חבר הכנסת משה אבוטבול ביקש להתנגד. שלוש דקות, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כמובן, כשהייתי ילד צעיר, הדוד שלי שאל אותי: מה יותר טוב מכוס חלב? אני לא ידעתי בדיוק לענות, אבל בסוף הוא ענה לי: שתי כוסות חלב. הצעת החוק של חבר הכנסת ידידי הרב יעקב אשר היא הצעה מצוינת וטובה. חבל לי וצר לי שלא הוצמדה אליה גם הצעת חוק מצוינת וטובה של חברנו בצלאל סמוטריץ', שעשה את החוק הזה, שתואם לא רק לאדם אחד אלא בצורה שכל חברות הבנייה יוכלו לאמץ את אותו המנגנון הזה, בהצעת חוק שבעצם הוא הגיש והתקבלה וגם נרשמה במזכירות הכנסת והועברה, שזה גם כן בחוק התכנון והבנייה, להתקנת מנגנון שבת למשאבות מים מראש לבניינים שלמים. מי שיודע, זה כל כך יכול לפתור המון המון בעיות של חילולי שבת. אני אומר את זה גם כאחד שברוך השם, זכינו להקים עיר ואם בישראל, את העיר בית שמש, את השכונות החדשות, ובה המנגנונים באמת היו מחויבי המציאות כדי שלא להגיע לחילולי בשבת. לא אשכח את הפגישה החשובה שלי עם מרן שר התורה הגאון הגדול הרב חיים קניבסקי, שביקש ממני באותה תקופה כראש עיר לפעול שמדי מים בתאגיד המים יהיו מותאמים למנגנונים של שבת. ואני שמח שברוך השם, בתאגיד המים מי שמש הפעלנו את הנושא הזה, ועם רבני העיר הגענו למצב שכל אותם מדי המים פעלו ללא חילולי שבת. אני שמח שלאחר מכן ערים נוספות אימצו את הרעיון הזה, וגם הן עשו מנגנונים של שבת בתוך שעוני המים. זו גם דוגמה מאוד טובה לכך שהממשלה הזאת צריכה לדעת, ואני שמח שזה גם בהסכמת הממשלה, אבל היא יכלה לאמץ עוד המון ועשרות ומאות חוקים. זה לא מפריע לאף אחד. הנושא הזה של שמירת השבת במדינה היהודית, כך שתיראה השבת בצביון יהודי, להגן על זכותו של מי שכן רוצה לשמור את השבת, זה דבר אוניברסלי. אני לא צריך להגיד לכם מה אמרו גדולי האומה, שהם לא בדיוק מהעולם החרדי והתורני על ערך שמירת השבת, איך דיבר ראש עיריית תל אביב מאיר דיזינגוף על הנושא הזה של שמירת השבת במרחב הציבורי וכן הלאה, המשורר חיים נחמן ביאליק, דוד בן-גוריון, מנחם בגין. כולם הבינו את ערך השבת. אז אני שמח שגם כאן ממשלת ישראל, כן. הבינה את חשיבות החוק הזה של ידידי הרב יעקב אשר, חבר הכנסת, ואני רוצה להודות לו על החוק גם בשמי וגם בשם השדולה למען שמירת השבת בכנסת. כ-40 חברי כנסת מודים לך ומצפים שיאמצו גם את החוק השני, של ידידנו בצלאל, שזה גם כן יהיה, אם לא בכנסת הזו, כן.

בכנסת הבאה.

מנסור, משהו, תודה רבה לך. את הנאום סיימתי, אבל משהו בנימה אישית,אני רק מזכיר לך, אחי היקר, ב-02:00, ב-03:00, לפני כמה חודשים פניתי אליך בלב כואב: תיקח מזומנים, את מה שנתנו לך. ייקחו לך את זה, יעבדו עליך. לא שמעת בקולי, תמשיך לבכות.

תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. אנחנו מקבלים את מה שהובטח לנו, לכן אני לא צריך לבכות. הלך הכסף, הלך הכסף. יעקב, אתה רוצה להשיב? אוקיי. אז אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, כולם לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק המקרקעין (תיקון, מנגנון שבת למשאבת מים). בבקשה להצביע. הינה, משה, אני מצביע בעד, בסדר?

לא. אני מצביע בעד.

ההצעה להעביר את הצעת חוק המקרקעין (תיקון, מנגנון שבת למשאבת מים), התשפ"ב 2022, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 22 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה עוברת להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט?

לא. פנים.

אז נעביר לוועדת הכנסת ושם יוחלט לאן. אה, לווליד?

לוועדה לשירותי דת. היא כבר לא תהיה שם. אה,

הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם),

את רוצה? אתן לך הזדמנות. הממשלה מתנגדת, אז

אני בטוחה שאני אצליח לשכנע את הממשלה גם בחוק הזה, כי החוק הזה בעצם מתקן עוול, וזה לא עניין של אופוזיציה קואליציה, הוא עניין שמתקן עוול של שנים רבות. החוק שמוגש היום הוא תיקון והשלמה לחוק פינוי ובינוי באזורי שיקום, התשכ"ה 1965. החוק שחוקק ב-1965 חל על כפר שלם ועל שני מקומות נוספים: הרובע היהודי בצפת ושכונת נחלאות בירושלים. החוק הוגש בכנסת העשרים, עבר בקריאה טרומית וכמה ישיבות בוועדת הכלכלה והיה מוכן לקריאה ראשונה. עקב פיזור הכנסת, לא הושלמה חקיקתו. ועד כפר שלם ותושביו הגישו ב-2012 בג"ץ נגד ההתנהלות של המדינה בעניינם, ובשנת 2017 הוחלט בבג"ץ, בהסכמת התושבים והמדינה, כי נושא כפר שלם ייפתר בחקיקה בכנסת. למרות זאת, גורמים מסוימים ובראשם עיריית תל אביב לא חדלו לרגע מניסיונותיהם לגזול את התושבים ולעקור אותם ממקומם ללא פיצוי, או בעצם פיצוי מגוחך. יושב פה גם חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. הוא לא מהמחנה שלי, והוא נלחם על שכונות נוספות כמו גבעת עמל, שכונת הארגזים ואבו כביר.

אני אומרת שהוא בעצמו גם נלחם על השכונות האלה, כך שזה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של אנשים שאומרים להם: תפנו את הבתים. אז או שתיתנו פיצוי הולם או שלא תפנו אותם, אבל אי-אפשר לפנות אותם ולא לתת להם שום פיצוי הולם. זה פשוט לא מסתדר עם ההיגיון. אתה יודע, עיריית תל אביב והעומד בראשה, ומינהל תושבי כפר שלם, ההתעמרות בהם, לא הייתה לה אח ורע במדינת ישראל. תושבי כפר שלם, שהתיישבו ב-1948, המדינה אמרה להם: תשבו. אמרו להם: תשבו פה, מ-1948, בעיצומה של מלחמת השחרור ועד היום הזה. יש מי שמעז להגדיר אותם פולשים, והרי המדינה שמה אותם שם. במאמר מוסגר אציין כי אם תושבי כפר שלם פולשים, אז כל תושבי מדינת ישראל פולשים, כי זה היינו הך. על כפר שלם חל קריטריון המוכר בשם "קריטריון משרד הבינוי והשיכון 96". הקריטריון הנ"ל מוסכם על התושבים, ועל בסיסו פונו מאות משפחות בהסכמה בשנות התשעים. אני צריכה עשר דקות. לא, שלוש דקות, גברתי. קטי,

לסכם, חצי דקה, בבקשה. ההצעה נומקה ב-27 באוקטובר 2120. אז כמו שאמרתי, החוק הונח לקריאה ראשונה, אבל בגלל פיזור הכנסת והכאוס השלטוני שנוצר,

אנחנו חייבים להיות צמודים לתקנון. אני אתן לך דקה ותנסי לסכם את זה כי אנחנו צמודים,

הזכרתי את מה שנעשה פה לגבי, עופר, לא שמעת,

אמרתי והזכרתי, ופשוט החוצפה הזאת בלתי נתפסת. אתם מפנים תושבים? תפצו אותם. אתם לא מפצים אותם? אל תפנו אותם. אי-אפשר לקחת תושבים שמגיעים ומתיישבים בשכונה שהמדינה החליטה, מספיק. באומץ רב צריך להחליט לתת להם את הפיצוי הראוי להם מפני שיש פה אינטרסים של כל מיני טייקונים לבנות שם את המגדלים ואת כל מה שצריך. לצערי הרב, הייתי בטוחה שהנאום שלי יהיה ארוך יותר. אני קוראת מעל הבמה הזאת גם ליושב-ראש ועדת הכנסת ניר אורבך לכנס את הוועדה על מנת להעביר את החוק הזה לוועדת הכלכלה. אני בטוחה שמיכאל ביטון, עם הרגישות החברתית שלו, ידע לקיים דיון דחוף על מנת לאשר את החוק בקריאה ראשונה. תודה, חברת הכנסת קטי שטרית.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם). נא לשבת. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם),

22 בעד, שני מתנגדים. חברי הכנסת, סיימנו את ההצבעה. הייתם בחוץ. תודה רבה לכם. ההצעה מתקבלת ועוברת להמשך דיון בוועדת הכלכלה?

היא ביקשה בוועדת הכלכלה. קטי, את רוצה בוועדת הכלכלה? כן. קטי? ועדת הכלכלה. תודה רבה. חברת הכנסת קטי, הינה הפרוטוקול. אכן דיברת בהצגת החוק בפעם שעברה. את יכולה להסתכל על זה, אין בעיה. לא, שנייה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להסביר נקודה: כפר שלם, להגיד את זה מפה?

לא, סליחה, אי-אפשר. תודה רבה, את לא צריכה להסביר. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון, הכשרה מתאימה לממונה תעסוקה), התשפ"א 2021. תשובה והצבעה במועד אחר. תשובה יש? חברת הכנסת חוה אתי עטייה, בבקשה. עשר דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, הצעת החוק המובאת לפניכם, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (תיקון, הכשרה מתאימה של ממונה תעסוקה בגופים ציבוריים) על פי תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, גוף ציבורי שמעסיק יותר מ-25 עובדים ימנה ממונה תעסוקה לעובדים עם מוגבלויות. גוף ציבורי שמעסיק 100 עובדים ומעלה חייב להבטיח כי לפחות 5% מבין עובדיו הם אנשים עם מוגבלות משמעותית. ממונה זה יכול שימונה נוסף על תפקידים אחרים שהוא ממלא, לפי מספר המועסקים בגוף הציבורי. תפקידי הממונה על פי החוק: הממונה יקבל פניות של עובדים ומועמדים ושל הגוף הציבורי בנושא ייצוג הולם, ייזום פעולות להגברת המודעות לייצוג הולם והמידע לגביו וליישומו בקרב הממונים והעובדים בשיתוף עם הגורמים הנוגעים בדבר, ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובות הגוף הציבורי לפי פרק התעסוקה בחוק. לפי זה הממונה הוא הגורם המרכזי בארגון, ותפקידו להניע, ללוות ולהטמיע את תהליך השילוב של עובדים עם מוגבלויות בגוף הציבורי בכל ההיבטים. לממונה התעסוקה יש סמכויות נוספות רבות שלא ציינתי. בתיקון המובא לפניכם מוצע כי ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות ימונה לתפקיד הזה רק לאחר שנמצא מתאים לתפקיד לאור כישוריו וניסיונו בעבודה, וכמובן, חשוב שיהיה לו ידע נרחב על אנשים עם מוגבלויות. כיום אין בחוק הוראה שנוגעת לכישורים של ממונה תעסוקה. לפיכך, מוצע לייעד לתפקיד הזה עובד מתאים, כדי שההשתלבות של עובדים עם מוגבלויות עם המועסקים האחרים תהיה מיטבית. הממונה אמור לתת מענה מלא לצורכיהם בעבודתו ויעביר לגורמים בממשלה את הבקשות וההתאמות שדורשים העובדים עם המוגבלויות. התיקון יאפשר מיצוי שוויון הזדמנויות בעבודה ותמיכה מלאה להשתלבות של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה החופשי. בישראל חיים יותר ממיליון ו-600,000 אנשים עם מוגבלויות, ו-40% מתוכם שהם בגיל העבודה, ואין להם תעודת בגרות, כך עולה מהסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חברי הכנסת, יעקב אשר, בבקשה, בואו תקשיבו לחברת הכנסת. שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות קטן יותר באופן ניכר משל אנשים בלי מוגבלויות. בדרך כלל הכנסתם קטנה מהממוצע והקושי שלהם למצוא עבודה גדול יותר. לצערי, היחס לאנשים עם מוגבלויות עדיין נתקל בתקרת זכוכית. עברנו כברת דרך ארוכה בהבנת הצורך והחשיבות של ההנגשה הפיזית, אך המצב רחוק מלהשביע רצון. אחת הבעיות היא היעדר הבנה והפנמה שלאנשים עם מוגבלויות יש רצונות, שאיפות ורגשות בדיוק כמו לכל אחד אחר. גם הם מחפשים תעסוקה מממשת, מפרנסת ומכבדת. במציאות היום בישראל, החזון החברתי הנדרש, שבו החברה תכיל את השונה, רחוק מלהתגשם. אני מדברת על שינוי מהותי שבו רוב האזרחים לומדים להכיר, לכבד ולהכיל זה את זה. לשמחתי הרבה גופים וארגונים נרתמו לקדם את השינוי החברתי המעודד שוויון וקבלת השונה. מושקעים בנושאים הללו מאמצים ומשאבים משמעותיים מאוד, אבל הדרך להצלחה היא ארוכה וקשה. ההשתלבות של אנשים עם מוגבלויות בקהילה מהווה מרכיב משמעותי בחיזוק חוסנה של החברה הישראלית. חובתנו לדאוג ליישום ראוי ונכון של התיקון בחוק ושהאנשים האמונים על כך בגופים הציבוריים יהיו המתאימים ביותר לתפקיד. כנסת נכבדה, נדרשת שותפות של נבחרי הציבור מכל סיעות הבית כדי לתת מענה וייצוג ראוי והולם לאנשים עם מוגבלויות. אודה על תמיכתם בחוק החשוב. אני מקווה כי נציבות שירות המדינה לא תתנגד לתיקון ותתמוך בו. אני מדגישה כי כל גורמי המקצוע מהמשרדים הממשלתיים ואף גם נציגי האוצר תומכים בתיקון. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת חוה אתי עטייה. תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק העונשין (תיקון, הגנת בית מגורים,

בית עסק, משק חקלאי מוגדר ורכב), של חבר הכנסת עמיחי שיקלי.

תשובה והצבעה במועד אחר. עשר דקות, אדוני. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הגמרא במסכת ערובין מביאה את דבריו של רבי יהושע בן חנניה, שסיפר: פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים ואמרתי לו: באיזו דרך נלך אל העיר. אמר לי: זו קצרה וארוכה, וזו ארוכה וקצרה. והלכתי בקצרה ובארוכה. כיוון שהגעתי לעיר, מצאתי שמקיפין אותה גנות ופרדסים ולא ניתן להיכנס אל העיר. לפני כשנה הפצרתי בך, נפתלי בנט, שלא לבחור בדרך הקצרה, שכן זו תתברר כארוכה. אתה אולי תזכה בתואר, אבל לא תוכל להיכנס אל העיר. את מדיניות ישראל ביהודה ושומרון לא תוכל להוביל כשגנץ, שמוביל מפלגת שמאל גדולה משלנו, הוא שר הביטחון. וזה בדיוק מה שקרה: הבטחנו בהצהרה חגיגית להסדיר את ההתיישבות הצעירה עוד ביום הראשון לכהונת הממשלה, ההתיישבות הצעירה עדיין ממתינה, אגב גם אביתר. הבטחנו להילחם בהשתלטות הפלסטינית והאירופית על שטחי C, אבל את גנץ כידוע זה כלל לא מעניין, והוא לא נקף אצבע כדי להגן על אדמות המולדת בבקעה, בגושי ההתיישבות ובמדבר יהודה. ההפך, הוא שם יהבו ואת מרכז הכובד על חנופה לאבו מאזן, שחרור כספי דמים לפלסטינים, הרס ישיבת חומש בתגובה ציונית הולמת לרצח יהודה דימנטמן, השם ייקום דמו, ובהתנכלות בלתי פוסקת להתיישבות ביהודה ושומרון. כל זה, נפתלי בנט, קרה במשמרת שלך. איך נחזק את הביטחון האישי אם נעלה את השמאל לשלטון ונאפשר לאדם כמו עמר בר לב, ממייסדי שלום עכשיו, להיות השר לביטחון פנים? בנאום הסיכום שלך הרהבת עוז ואמרת שביטחון ישראל לא נפגע השנה אלא התחזק, ואני שואל אותך, נפתלי בנט: אנחנו חיים באותה מדינה? בדבריך בחרת להתעלם לחלוטין מגל הטרור הקשה שפקד אותנו זה עתה,

בדיוק כפי שהתעלמת מרוב מוחלט של המשפחות השכולות, שאותן לא טרחת לחזק ולבקר, לא אתה ולא המענטש שנשבעת שבשום תנאי לא תאפשר לו להיות ראש ממשלה. אבל תושבי הנגב ובאר שבע לא שכחו, וכמוהם גם תושבי חדרה, תושבי בני ברק, תל אביב ואלעד. 19 בני אדם נרצחו כאן במשמרת שלך, ובהם אימהות,

לוחמים ולוחמות. נדמה לי ששכחת אותם. איך נוביל מדיניות חוץ איתנה כשלפיד מוביל את יחסי החוץ של המדינה? וראה זה פלא, אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, לראשונה צפוי לבקר נשיא אמריקאי במוסד פלסטיני בירושלים הבירה ללא נציגות ישראלית, לראשונה יעמדו שוטרים פלסטינים במעבר אלנבי בבקעה. "יום אחד של נזק לא ייגרם לביטחון ישראל", אמרת בנאומך, אבל ראה לאן דרדרת את ריבונותנו בבקעה ואת מעמדה וכבודה של ירושלים, שאף הגלת ממנה את מעון ראש הממשלה. אתה האחראי הישיר לא לנזק של יום אחד אלא לנזק של שנה שלמה. את הכול, כמובן, עשית לשם שמיים. שקר וכזב. את הכול עשית כדי לזכות בכבוד ובשררה הנלווים לתואר ראש ממשלה. המהלך הקשה בחייך, אני יכול לדמיין את הקושי. באמת רחמים. לא כל אזרח נאלץ לעמוד בנטל של התפקיד הרם והחשוב במדינה, לא כל אזרח נאלץ לשפץ את ביתו הפרטי בעשרות מיליוני שקלים על חשבון משלם המיסים, לא כל אזרח נאלץ להתנייד ממקום למקום בשיירת רכבי שרד.

החלטה קשה.

לא זו שזה היה המהלך הקשה ביותר בחייך, אלא גם הציוני ביותר. אבל האמת היא שזה זמן רב שהציונות לא ראתה שנה כל כך קשה,

שבה לראשונה נעצרו נטיעות הקרן הקיימת לישראל תחת לחץ אלים, שנה שבה לראשונה ניתנה דריסת רגל לאחים המוסלמים ולתומכי אש"ף בלב-ליבם של משרדי הממשלה. הניסוי, מר בנט, נכשל כישלון חרוץ. הוא נכשל על חשבונה של הציונות, הוא נכשל על חשבונם של אזרחי ישראל, על חשבונם של מצביעי ימינה ועל חשבונם של האנשים שליוו אותך, לרבות הקרובים ביותר. המינימום המתבקש היה להודות בכישלון, כמו מענטש, בוודאי כשאפילו את ההבטחה האחרונה, למנוע בחירות חמישיות, לא הצלחת לממש. בל נשלה את עצמנו, אזרחי ישראל, אנחנו נכנסים לתקופה לא פשוטה. למשרד ראש הממשלה ייכנס בשבוע הבא, אם לא תהיינה הפתעות, אדם שהגם שברמה האישית אין לי נגדו דבר, ברמה הלאומית הוא איננו כשיר לתפקיד ראש ממשלה. מי שמצא לנכון למנות לקונסולית במדינה חשובה לאומנית פלסטינית, לא כשיר לתפקיד, מי שמאמין שאנטישמיות היא כל מקום שיש בו שנאה, לרבות היריבות בין ההוטו לטוטסי, לא כשיר לתפקיד, מי שמוכן להציע ברצינות לאדם עם ניסיון מועט את תפקיד יושב-ראש הסוכנות היהודית, לא כשיר לתפקיד, מי שחושב שמה שמאיים על עתיד המדינה זה איתמר בן גביר ולא הבדלנות והלאומנות של ערביי ישראל, לא כשיר לתפקיד. תודה רבה.

לחבר הכנסת שיקלי. תשובה והצבעה ייקבעו במועד אחר, לפי תיאום בין הצדדים. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, חברי הכנסת, הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, פטור משכר לימוד לסטודנטים מתחת לקו העוני). הנושא נדון ב-1 ביוני 2022. ההצעה נומקה אז. אני מזמין את שרת החינוך, היא נמצאת? סגן שרת החינוך יעלה לתת תשובה, ואז נעבור להצבעה. עשר דקות לרשותך.

בבקשה, אדוני סגן שרת החינוך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת החוק נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה מיום 29 במאי. החלטת ועדת השרים הייתה לדחות את המשך הדיון בהצעה בחודש.

ובהתאם לסעיף 66 לתקנון הממשלה, הצעות חוק פרטיות שיובאו לדיון במליאת הכנסת בטרם קבעה לגביהן ועדת השרים עמדה כנדרש, תהיה עמדת הממשלה להתנגד להן. ראשית יצוין כי מבנה שכר הלימוד וגובהו במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם נקבע על ידי הממשלה לפי המלצות ועדות ציבוריות שהוקמו על ידה. בהתאם לסעיף 25ב לחוק המל"ג ולשם הגשמת תכליתו, מפעילות ות"ת ומל"ג מערך רב של תמיכה בסטודנטים על פי תבחינים סוציו-אקונומיים ותבחינים נוספים לקידום אוכלוסיות ייחודיות. להלן התוכניות ומערכי התמיכה לסטודנטים.

קרן הסיוע לסטודנטים, קרן מלגות הסיוע הגדולה בישראל, התומכת בתלמידי תואר ראשון ובתלמידי קדם-מכינות בכלל המערכת האקדמית, בהיקף שנתי, משה ארבל, של למעלה מ-110 מיליון שקל, תוכנית ראויים לסיוע במכינות הקדם-אקדמיות, תוכנית הכוללת מערך תמיכה רחב ללומדים במכינות הקדם-אקדמיות בתקציב שנתי של כ-15 מיליון שקל, תוכנית הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה של ות"ת לאוכלוסייה ייחודית, תוכנית הנותנת מענה לחסמים של אוכלוסיות ייחודיות הכוללת את החברה הערבית הכללית, האוכלוסייה הבדואית בנגב, ערביי מזרח ירושלים, האוכלוסייה החרדית ויוצאי אתיופיה, והכול תוך מתן מענה ייחודי לכלל האוכלוסייה בהתאם למאפיינים שלה, לרבות חלוקת מלגות ייעודיות. סך התקציב השנתי של התוכנית, חבר הכנסת ארבל, עומד על כ-400 מיליון שקל, ומתוכם מערך המלגות מוערך ב-100 מיליון שקל. זאת אומרת, אנחנו במצטבר של מאות מיליוני שקלים לטובת הנושא. מלגות פר"ח, במסגרת פרויקט זה הסטודנטים מתנדבים בחונכות לילדים, בעיקר מהפריפריה החברתית. מפעל חונכות פר"ח מחלק 20,000 מלגות מדי שנה בהיקף נוסף של למעלה מ-100 מיליון ש"ח. בנוסף קיימים מערכי סיוע נוספים וקרנות המחלקות מלגות לסטודנטים גם מגורמים אחרים שאינם ות"ת, בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשנה. לאור האמור, ההסדרים הקיימים נותנים מענה הולם לסטודנטים מעוטי יכולת אשר הצעת החוק מתייחסת אליהם, וזה נאמר פה בצורה ברורה, במספרים ברורים, שיש כאן היקפים חסרי תקדים במתן סיוע לסטודנטים מעוטי יכולת. הצעת החוק מציבה קריטריון אחד פשטני לקביעת מצב סוציו-אקונומי, אשר חוק המל"ג אינו המקום המתאים לעיגונו, ומעניקה פטור מלא משכר לימוד ללא כל שיקול דעת ובלי שתצביע על מקור תקציבי לכך, ולנוכח ההסדרים הקיימים היא אינה נחוצה.

אני מציע לחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולהתנגד להצעה, כי התשובה אומרת שיש מענים ראויים לכלל הסטודנטים במדינת ישראל, ואני אומר את זה גם ממקור ראשון.

לא נמנו פה מפעל הפיס ועוד מלגות רבות שניתנות לסטודנטים.

תודה לסגן שרת החינוך. חבר הכנסת עודה, ביקשת להשיב.

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, חברות הכנסת, זהו חוק חברתי למהדרין, חוק שייטיב עם השכבות המוחלשות ביותר. אבל זו ממשלה שמיטיבה עם מי? עם פנסיות לקצינים, קצינים שמקבלים לפחות 60,000 שקל בחודש. זו ממשלה שמעבירה כן כסף להתנחלויות, כן למה שנקרא "ביטחון", אבל לשכבות מוחלשות, לא. אנחנו מבחינתנו, תקשיבו טוב. האוכלוסייה הערבית, שמהווה 18% מהאוכלוסייה, מהווה 19% מהסטודנטים במדינה. מבחינתנו הלימודים זה גם חינוך, גם פרנסה בטוחה לעתיד, גם נשק לבני מיעוטים, נשק במובן הטוב, התרבותי, נשק במובן הדמוקרטי, נשק במובן של איך להשפיע לטובה במרחב הכללי. אנחנו מתכוונים לקדם וליישם את החוק הכל-כך חשוב הזה, שנותן פטור בשכר לימוד לבני משפחות מתחת לקו העוני. בקרב האוכלוסייה הערבית, למשל, לצערי הרב 56% מהמשפחות הערביות חיות מתחת לקו העוני,

החוק הזה ייטיב עם יותר מ-50% מהסטודנטים הערבים ו-20% מהסטודנטים בכלל במדינה. אני קורא לחברי הכנסת ולחברות הכנסת להצביע בעד החוק החשוב הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת עודה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. אנא תפסו את מקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד ומי נגד הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, פטור משכר לימוד לסטודנטים מתחת לקו העוני), של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת? בבקשה להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, פטור משכר לימוד לסטודנטים מתחת לקו העוני),

בעד, 25, אין מתנגדים, אין נמנעים. די, מספיק,

אני קובע כי הצעת החוק אושרה. אנחנו מוסיפים את הקול של חברת הכנסת חוה אתי עטייה, אבל התוצאה לא השתנתה. הצעת החוק תועבר להמשך דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

אם כן, היא תעבור לוועדת הכנסת לקביעת ועדה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון, איסור על תעמולה גזענית), של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אני מזמין את חברת הכנסת תומא סלימאן לנמק את הצעת החוק,

בבקשה, גברתי, עשר דקות לרשותך. תודה, כבוד היושב-ראש. חברי וחברות כנסת, האמת היא שכשחשבתי להעלות את הצעת החוק הזו, חשבתי שאני מקדימה תרופה למכה, אני מקדמת הצעת חוק שתשרת אותנו בבחירות הבאות. כלומר, חשבתי שיש עוד טווח זמן, כדי שנוכל לעבוד על הצעת החוק הזו, מתוך הבנה ואמונה בחשיבות שלה. את אומרת שסמיכות המועדים הוא מקרי. סמיכות המועדים, אתה יודע את זה. אני הגשתי את זה בשבוע שעבר ביום שני. ההודעה הגיעה, מתי? ביום, ביום שני האחרון. ביום שני בלילה כבר הגשתי אותה. שבוע אחרי, כן. אבל האמת, אני חייבת להגיד, קודם כול, תודות לחברי חבר הכנסת לשעבר יוסף ג'בארין, שהיה הראשון שהגיש את הצעת החוק הזו, בכנסת העשרים ושלוש, ומתוך אמונה בחשיבות הצעת החוק הזו גם אני מביאה אותה. הצעת החוק, מטרתה לקבוע כי בתקופת הבחירות תיאסר תעמולה גזענית בכל אופן ובכל אמצעי שהוא, הן בבחירות לכנסת והן בבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות. אולי אולי נצליח להעביר את זה, כך שבבחירות לרשויות המקומיות ההצעה הזו

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון כבוד השופט חנן מלצר, שהיה גם יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, אף התייחס לנושא באחת מהחלטותיו בנושא זה,

לשיטתי, תעמולת בחירות הכוללת ביטויים גזעניים, במפורש או במשתמע, המבקשים לייחס תכונות שליליות לאדם מחמת מוצאו,

צבע עורו, דתו, הלאום שלו, מינו או נטייתו המינית, השקפתו, גילו, מעמדו האישי או השתייכותו לקבוצת מיעוט כלשהי, איננה יכולה לדור בכפיפה אחת עם עקרונות הדמוקרטיה והשוויון. סוף הציטוט של השופט מלצר. גם הוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) בראשות נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש המליצה בשנת 2017 לאסור תעמולה גזענית בתקופת בחירות. בכל הקשור לביטוי גזעני או מסית לאלימות, סברה הוועדה כי יש לקבוע הגבלה ברורה וחדה: תוכן גזעני או תוכן שמסית לאלימות, אין לו מקום בחברה דמוקרטית. קביעת האיסור בחוק דרכי תעמולה, כאמור, תאפשר גם ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לתת צו האוסר קמפיין גזעני ולהורות על הסרתו לפי סעיף 17ב לחוק, אשר מסמיך את יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לתת צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי החוק. כשאנו בפתחה של עוד מערכת בחירות, הרעש בלתי נסבל. חברי הכנסת. חברי הכנסת. ראש מטה שר המשפטים. כשאנו בפתחה של עוד מערכת בחירות, מכונת ההסתה הגזענית ממשיכה לפמפם רעל בעורקי הפוליטיקה הישראלית. מימוש הזכות הדמוקרטית להצביע בבחירות נהפכת לערבים נוהרים לקלפיות. אפילו לשותפות הפוליטית עם אזרחי המדינה הערבים קוראים הישענות על תומכי טרור. רק שנייה, חברת הכנסת סלימאן, אני עוצר את השעון. חברי הכנסת, חברת הכנסת רייטן. חברת הכנסת רייטן, חברת הכנסת רייטן מרום,

היא ממשיכה, היא לא מקשיבה אפילו. מנהלות הסיעות של הקואליציה. רונית. אי-אפשר לנהל כך דיון. בבקשה.

הכנסת הזו על כל מרכיביה התנגדה לשיח הכהניסטי ולהסתה הגזענית הפרועה, והיו יוצאים מהאולם כאשר כהנא עמד לנאום. היום, לצערי הרב, לא רק שעוברים בשקט על השיח הגזעני הזה, שמקבל תוקף ולגיטימציה, כאשר הוא קורה בשידור חי מתוך הכנסת עומדים על הדוכן ומסיתים נגד האזרחים הערביים באופן כללי, אבל גם נגד הנציגים של האוכלוסייה הערבית. אני חושבת שהגיע הזמן שתצא הצהרה מאוד ברורה מהבית הזה, שאומרת: פעם פסלו רשימות כי הפיצו מסרים גזעניים וכי דיברו בגזענות. היום הגיע הזמן שתהיה סמכות לוועדת הבחירות לבדוק כל תעמולה שקורית בתקופת הבחירות, וכן למנוע הפצת תעמולה גזענית נגד אוכלוסייה כלשהי, אם זו האוכלוסייה הערבית או כל אוכלוסייה אחרת,

נגיד של יוצאי אתיופיה, נגד חרדים, נגד כל קבוצת אוכלוסייה. הגיע הזמן, חבר הכנסת סובה, חבר הכנסת יבגני סובה, חבר הכנסת סובה, יבגני סובה, תעזור לי להשליט שם סדר. רק לך הם יקשיבו. תעזור לי להשליט שם סדר. תגיד להם. אי-אפשר ככה. אני מוסיף לך דקות. אנחנו בפתחה של מערכת בחירות שכנראה תהיה אחת מהקשות, לא רק בגלל שהיא חמישית תוך שלוש שנים, ולא רק בגלל שהחלוקה כאילו בין הגושים היא חלוקה כמעט שווה, וכולם יובילו קמפיינים מאוד מאוד חזקים לכיוון של להביא יותר קולות לכל מפלגה. אסור לנו לעמוד בשקט כאשר יש אפשרות שישתמשו בתעמולה גזענית כדי להפוך את הגזענות להון פוליטי, כדי להביא ליותר ויותר אנשים שיצביעו ויעלו את כוחם של הגזענים בתוך הכנסת. הפחד האמיתי הוא לא רק מתוצאות הבחירות. ברגע שיש לגיטימציה להפיץ תעמולה באופן ובצורה הרשמיים, אם זה בטלוויזיה, אם זה בכל צורה אחרת של תעמולת בחירות, זו לגיטימציה לפשיזם להרים את ראשו בתוך מדינת ישראל, זו לגיטימציה לאלימות שעלולים להידרדר אליה אחרי הסתה פרועה כזאת. יש בידינו היום הכוח לפחות להוציא הצהרה מאוד ברורה מהבית הזה שאומרת: לא ניתן יד לזה וניתן אפשרות לוועדת הבחירות לבדוק אם יש תעמלה גזענית ולהפסיק אותה. אני קוראת לכולם להצביע בעד הצעת החוק הזו, כי היא הצעה, אם באים לדבר על כך שלכולנו יש עמדה דמוקרטית ושוויונית,

בבקשה, יש לכם אפשרות לתמוך בהצעת חוק כזאת. האמת, הצעת החוק שלי בהתחלה לא קיבלה שום תמיכה מהממשלה, ודחו את ההחלטה עליה לשבועיים, ואני שואלת את עצמי איך יכול להיות, איך יכול להיות שממשלה תדחה החלטה בנושא הזה. מה ההתלבטויות? אני מאוד מקווה שהתשובה של הממשלה היום תהיה אחרת. תודה רבה לחברת הכנסת תומא סלימאן. אני מזמין את שר הרווחה מאיר כהן להשיב בשם הממשלה,

חברי הכנסת, דנית. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני משיב בשם שרת הפנים ובשם ועדת השרים לחקיקה. הצעת החוק מבקשת להוסיף בחוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט 1959, סעיף אשר יקבע כי תעמולת בחירות לא תכלול תוכן גזעני. אל מול הרצון המובן לקבוע כללי משחק לגיטימיים של ההתמודדות הדמוקרטית, מעוררת ההצעה קושי במובן זה שהיא קובעת הגבלת יתר מוקשית על חופש הביטוי הפוליטי לעניין תעמולת בחירות, ודווקא בתקופת בחירות, שבה יש ערך מיוחד לביטוי הפוליטי. התיקון המוצע מרחיב את ההגבלות על חופש הביטוי הפוליטי ואוסר תעמולה גם אם מדובר בביטויים שאינם אסורים לפי הדין הכללי ולא מתקיימים היסודות הנדרשים להרשעה בפלילים לפי חוק העונשין, דוגמת מטרה להסית לגזענות. לאור ההגבלה הרחבה על חופש הביטוי בתקופת בחירות, שבה נודעת חשיבות מיוחדת להגנה רחבה על חופש הביטוי הפוליטי, במיוחד של המתמודדים שנמצאים בקצוות של הקשת הפוליטית, ועדת השרים לענייני חקיקה לא אישרה את ההצעה הזו, ועל כן אבקש להתנגד לה.

תודה לשר הרווחה והביטחון החברתי. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. אנא תפסו את מקומותיכם. חברת הכנסת סלימאן, תרצי להשיב? לא.

אם כך, עוברים להצבעה. חברי הכנסת, תפסו את מקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון, איסור על תעמולה גזענית)? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון, איסור על תעמולה גזענית), התשפ"א 2021, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. רגע, אנחנו כבר באמצע הצבעה, אדוני.

בעד, 15, נגד, 14, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה. אבל היא לא אמרה לי את זה לפני שהצבעתי. אני מצטער. מגיע לך, בועז, סליחה, היא לא אמרה את זה לי. היא לא אמרה לי, אבל היא לא פנתה, אבל היא פנתה. היא כן פנתה. איך אני שמעתי ואתה לא? לא, לא, לא, איתן, הסתיימה ההצבעה. תגידו, מה, אתם עושים צחוק? לא ביטל. חברי הכנסת, אני מותיר את ההצבעה כפי שהיא. בעד, 15, נגד, 14, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה, אושרה על ידי הכנסת ותעבור להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. ועדת הכנסת. ועדת הכנסת. ועדת הכנסת תקבע את הוועדה שתדון בהצעת החוק. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, חברי הכנסת, הצעות דחופות לסדר-היום בנושא: מעמד הביניים כורע תחת נטל השכירות,

של חברי הכנסת חוה אתי עטייה ויעקב טסלר. אני מזמין את חברת הכנסת אתי עטייה לנמק את ההצעה הדחופה. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי כולם, כולנו זקוקים לקורת גג ראויה כדי לחיות בכבוד. לצערנו, המחירים בשוק השכירות משתוללים. הדרך לרכוש דירה למגורים בישראל תלויה בחיסכון של שנים רבות. לפי מחקר שערכה חברת אלדר, שיווק נדל"ן, כדי לרכוש דירה בישראל צריך לעבוד כ-17 שנים, ונדרשות לשם כך כ-203 משכורות. כיום בישראל, כשאי-אפשר לרכוש דירה, השכירות היא הברירה היחידה שנותרה. לדברי מר ארז רוזנבוך, יו"ר קרן הריט מגוריט, הביקוש לדירות עצום. בכל הפרויקטים יש רשימות המתנה. בחולון ניגשו 250 משפחות ל-13 דירות שהוצעו בהגרלה. לדברי מר רוזנבוך, מי ששוכר דירה, מצבו הכלכלי גרוע משל רוכש דירה, וכ-30% מכלל התושבים בארץ גרים בשכירות. המדינה מעניקה סיוע לרוכשי דירות, למשל בתוכנית מחיר למשתכן. משרד האוצר מסר שעד היום המדינה הוציאה על תוכניות כאלה 29 מיליארד שקל. לעומת זאת השוכרים לא קיבלו מהמדינה כספי סיוע. עבור אנשים אלו, עלייה במחיר השכירות ב-1,000 שקל בחודש זו עלייה שרבים מהם יתקשו לעמוד בה. במצב שנוצר, אנו עלולים לראות משפחות שלא ימצאו דירות ומשפחות שלא יתפנו מהדירות כי לא ימצאו פתרון לילדים וקורת גג ראויה. עליית מחירי השכירות פוגעת בעיקר בקבוצות המוחלשות בחברה. רבות מהן זכאיות לדירה בדיור הציבורי והן עדיין ממתינות. המצב בלתי אפשרי. לפי נתוני משרד השיכון, לדיור הציבורי עומדים בתור 6,000 זכאים, 30,000 ממתינים לבירור מצבם, ו-8,000 מחכים לבירור של ועדות חריגים. בישראל חיים כ-180,000 זכאים לסיוע בשכר דירה. המענקים שהם מקבלים נותרו בעינם, וכשהמחירים עולים אין להם אפשרות להמשיך לשכור דירה.

בת 40 מדרום הארץ, אם לשלושה ילדים, מנהלת מאבק על קורת גג כבר קרוב לעשור. לסיוון שני ילדים על הרצף האוטיסטי ותינוקת בת חמישה חודשים. היא עצמה חולה במחלה. בעלה נהג אוטובוס אבל מתקשה להחזיק משרה יציבה בגלל המצב בבית. הילדים זקוקים לעזרה 24 שעות ביממה, סיפרה סיוון לעיתונות. מאוד קשה לי לטפל בהם ובתינוקת במצבי. הגשנו בקשה נוספת לדיור ציבורי אבל אין דירה מתאימה עבורנו והשכירות שלנו לא מפסיקה לעלות. שוכרת דירה במרכז תל אביב סיפרה: בשנתיים האחרונות אני והשותף שלי שילמנו 5,900 שקלים על דירת שני חדרים צנועה, אבל לאחרונה בעל הדירה החליט להעלות את שכר הדירה שלנו ב-1,100 שקלים, ל-7,000 שקלים בחודש. נכון שאנחנו יכולים לעבור, אבל לחפש דירה בעיר הזאת זה כמו עוד עבודה ועולה לא מעט כסף, אז חידשנו חוזה בלית ברירה. הדוגמאות האלה כואבות, ומזכירות לנו שמדובר בתופעה שמתמודדים איתה אלפים של שוכרים ברחבי הארץ. אסור לנו להשאיר את מעמד הביניים והשכבות החלשות להתמודד עם המצוקה לבד. אני קוראת לחברי הכנסת לקיים דיון בכובד ראש, לתת את הדעת ולחשב צעדים כדי לפתור את המצוקה או לפחות לצמצם אותה כבר עכשיו. הממשלה חייבת להרחיב את היצע הדירות שלה ולדאוג שיושכרו לטווח ארוך, כפי שנוהגים באירופה ובארצות הברית. נוסף על כך, יש ליזום פיקוח הדוק על מחירי השכירות באמצעות הגבלת העלאת המחירים באופן דרסטי מעבר לאחוז מסוים. אסור לנו להזניח את עתיד האוכלוסייה. בואו ונעשה טוב לאזרחי ישראל. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת טסלר,

הביתה, אבל לאלפי אזרחים אחרים עוד מעט לא יהיה בית, לאן לחזור. רכישת דירה הפכה מזמן לחלום רחוק ולא אפשרי, עכשיו גם לשכור דירה הופך לבלתי אפשרי. משפחות אינן יכולות לעמוד יותר בתשלומי השכירות. מחירי השכירות כבר יותר גבוהים מתשלומי המשכנתה. הורים הגיעו למצב שבו הם צריכים לעשות את הבחירה הקשה בין אוכל לילדים, אדוני היושב-ראש, לבין תשלומי שכר דירה, בין תשלומי הלימודים או תשלום שכר דירה, ובפרט עם עליית מחירי החשמל, המים, הארנונה, יוקר המחיה. עוד מעט לא תהיה להם אפשרות כלל, והם פשוט ייזרקו לרחוב, אבל נראה שלאף אחד לא אכפת. חברי הכנסת, אלו לא אנשים שאינם עובדים. להפך, זה מעמד הביניים שעובד ומשתכר אבל אינו יכול לעמוד יותר בעלויות השכירות, שעלו בתקופה האחרונה ב-25%. במקום לאפשר לכל אזרח קורת גג, שזה הצורך הבסיסי ביותר של האדם, הממשלה הייתה עסוקה בלממן את ההישרדות האישית, ואפילו בזה היא לא הצליחה. במקום לדאוג לדירה לזוגות צעירים, דאגו לביתו של בנט ברעננה. הדבר היחיד שהממשלה עשתה בשביל מצוקת הדיור הוא לתת עצות. מה היו העצות? לעבור דירה. אבל לאיפה הם יעברו? כל מקום התייקר. איפה שאנחנו רוצים, איפה שאנחנו מסתכלים, הכול יקר. הגדיל לעשות שר האוצר ליברמן, שברשימת ניגוד העניינים שלו נמצאים כל עשירי הארץ, והניתוק שלו מהשכבות החלשות הוא עמוק ביותר. הוא בכלל התכחש למצוקה.

שלושה רחובות בתל אביב הם הבעיה. צעירים מכל הארץ, מהצפון ועד הדרום, במרכז, יוצאים לרחובות במחאה על עליית מחירי השכירות, אבל מבחינת שר האוצר אדון ליברמן הם אינם קיימים. זו פרצופה של הממשלה, שברוך השם, או-טו-טו מסיימת את דרכה. עשרות מיליארדי שקלים הושקעו בתוכניות מחיר למשתכן, מחיר מטרה, דירה בהנחה, אבל לצד כל התוכניות לרכישת דירה נדרשת תוכנית מסיבית להגדלת היצע הדירות להשכרה לזכאים. חבריי חברי הכנסת, ממשלה שאינה יכולה לדאוג לדבר המינימלי של קיום בכבוד של אזרחיה, אין לה זכות קיום. אתם לא דאגתם לאזרחי ישראל לבית, עכשיו אזרחי ישראל זרקו אתכם מהבית. שלום ולא להתראות. תודה רבה. ישיב השר חמד עמאר, בבקשה. אדוני

חבריי חברי הכנסת, ממשלת ישראל פועלת בכמה צעדים על מנת להביא למיתון קצב העלייה של מחירי הדירות והשכירות וכן להגדלת היצע יחידות הדיור לשכירות ארוכת טווח. בתוך כך, החברה הממשלתית דירה להשכיר קידמה עד היום למעלה מ-16,000 יחידות דיור לשכירות ארוכת טווח הנמצאים בשלבי התקדמות שונים. בשנת 2021 הגיעו שיווקי החברה לשיא שעמד על כ-6,500 יחידות דיור המיועדות לשכירות ארוכת טווח בכל חלקי הארץ. לפי יעדי השיווק הממשלתיים, בשנת 2022 צפויה להגיע החברה לשיא שווקים חדש של כ-10,000 יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח.

בחוק ההסדרים האחרון אישרה הכנסת רפורמה לעידוד פרויקטים לשכירות ארוכת טווח אשר כללה העמקה משמעותית של הטבות המס למי שבונה פרויקט לשכירות ארוכת טווח. במקביל, יודגש כי הגדלת היצע יחידות הדיור הוא הפרמטר המרכזי המשפיע על קצב עליית מחירי הדירות והשכירות. ממשלת ישראל מבצעת צעדים רבים על מנת להביא להגדלת היצע יחידות הדיור, וניתן לראות את הצלחתם בשטח. לפי פרסומי הלמ"ס מהשבוע האחרון, בשנה האחרונה הגיע קצב התחלות הבנייה לשיא היסטורי של למעלה מ-25 שנה ועמד על כ-69,000 יחידות דיור חדשות. מספר יחידות הדיור שקיבלו היתר בנייה בשנה זו עמד על היקף משמעותי של למעלה מ-79,000 יחידות דיור חדשות, שעתיד להביא לגידול נוסף בהתחלות הבנייה בשנים הקרובות ולמיתון עליית המחירים.

תודה רבה לשר חמד עמאר. אנחנו ניגשים לנושא הבא, הצעות דחופות לסדר-היום בנושא: שביתה בתחבורה הציבורית, מחסור בנהגים ושימור תנאי העסקתם, מס' 3019 ו-3024, של חבר הכנסת אחמד טיבי. אחמד טיבי. חבר הכנסת טיבי, איננו, חבר הכנסת אזולאי, איננו. אשר על כן, שרת התחבורה, לא צריך שתעלה לכאן, היא תשלח להם את תשובתה בכתב. שרת התחבורה.

אין צורך, כי אלה שהגישו הצעה לסדר-היום אינם. תבקשי מאנשי לשכתך לשלוח להם את זה בכתב. אנחנו ממשיכים הלאה, הצעה דחופה לסדר-היום: עומסים בנתב"ג ונזקים לאזרחים, מס' 3025, של חבר הכנסת יואב בן צור.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מי שמבקש בתקופה הזו לצאת או להיכנס לארץ, נתקל בחומות משמעותיות. הבעיה בלצאת מהארץ ולהיכנס לארץ התחילה לפני תקופה, בקושי לחדש דרכון במשרד הפנים. למרות שהנושא היה בכל מהדורה, גם הערב, בכל מהדורות הטלוויזיה התמונות מנתב"ג איומות, אולי נשאל את שרת התחבורה: אם נקרא לבן-גוריון בת-גוריון, אולי זה יעזור במשהו כדי שתטפלו במשהו שם? בוא ננסה, אולי. רעיון טוב.

אף אחד במערכת לא שם לב כי המערכת בפני קריסה. דיברתי לפני דקות ספורות עם שר התחבורה והאוצר לשעבר ישראל כץ, והוא סיפר לי שהוא שמר 1,000 עובדים בחל"ת, ולאחר מכן לא השאירו אותם, פיטרו אותם, והם כבר נמצאים במקומות אחרים, וזה החוסר שעליו מדברים בנמל התעופה כדי שיוכלו לעמוד בעומסים. אנחנו רק בתחילת תקופת הטיסות, וכשיגיעו החודשים יולי ואוגוסט, אני חושב שאנחנו נהיה במצב בלתי נסבל. נוסעים רבים מתלוננים על התורים, התמונות מטרמינל 1, שפתחו אותו כדי להקל, הן קטסטרופליות, זמני ההמתנה למזוודות ארוכים, אנשים מתלוננים על מזוודות שהולכות לאיבוד, מזוודות שיש בהן רכוש אישי ורכוש סנטימנטלי, אנו מקבלים דיווחים על נוסעים שמוחזקים בתוך המטוס במשך זמן רב על הקרקע. בעברית מדוברת: הברדק חוגג. אני מוטרד מהעובדה הזו, כי מה שמתרחש כעת הוא כאין וכאפס לעומת מה שצפוי בשבועות הבאים, בתקופת שיא התיירות של יולי ואוגוסט, ואם הנושא לא יטופל מיידית, הנזק יהיה בלתי משוער. אני יודע שמדובר בבעיה עולמית של מחסור בכוח אדם בצוותי הקרקע ובצוותי האוויר, אולם אנו בישראל, שהיינו אור לגויים בניהול מגפת הקורונה והיינו אור לגויים בניהול של שדה התעופה שלנו, חייבים לפתור את שלל הבעיות באופן מיידי, ולגייס כוח אדם זמני בשכר ראוי שיגרום להם להגיע לעבוד, כי הנזקים שנוצרים לאזרחים ולכלכלה הם משמעותיים. כי מי שנוסע לחופשה או מי שנוסע לשמחת חתונה, או חלילה בשעת אבל או נסיעה עסקית שגרתית, חייב לקבל שירות סביר בנתב"ג. זאת חובתה הבסיסית של המדינה לאזרח, וזאת גם חובתנו כמדינה לשרשרת הטיסות העולמית, כי אם אצלנו יש עיכובים לנוסעים או למזוודות, זה ממשיך בשרשרת תקלות שונות לנוסעים ולחברות התעופה שצריכות לטפל בתקלות מצטברות שמשפיעות על איכות השירות, והדברים ברורים. אני קורא מכאן לשרת התחבורה ולשרת הפנים, שמטיילת במרוקו כרגע כאילו כל העניינים הללו לא נוגעים לה, שאמונים על נתב"ג: עד להרכבת הממשלה הבאה שתחליף אתכם, אני קורא לכם לשנס מותניים לפתרון הבעיה. אני מבקש להודות לנשיאות הכנסת על העלאת הנושא הזה על סדר-יומה של הכנסת, ואני מקווה כי מכאן תצא בשורה לציבור בנושא.

שרת התחבורה, בבקשה.

נשפכו פה מים, אז אחר כך, בהזדמנות, שלא יהיו פה קצרים, חלילה, בחשמל. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת יואב בן צור, שמעתי אותך אומר מעל לדוכן היום פעמיים לאחד מחברי הכנסת "מחמדי". זה היה ממש מקסים בעיניי. זה נראה לי לא ראוי שאני אכנה אותך ככה,

שמעתי אותך, ומאז כל היום אני אומרת בלב "מחמדי". זה היה מאוד מאוד יפה, במיוחד פה, באולם הזה, להגיד את זה. באמת מקסים מאוד. אתה יודע שבקום המדינה הייתה החלטה, לכן כך דיברו בקול ישראל שנים ארוכות, שהעברית התקנית היא העברית הס"טית עם החי"ת והעי"ן הרכות והרי"ש הלשונית.

משה חובב. משה חובב, ראומה אלדר, למרות שראומה אלדר וגם משה חובב היו תימנים. אבל הם סיגלו, דן כנר הוא המודל. בכל אופן, היום אנחנו מאושרות אם מישהו מדבר פשוט עברית נכונה, אתה יודע. אם מדברת נכון, אם אומרת נכון את הזכר-נקבה, מספרים-ספרות,

מספר וכן הלאה וכן הלאה. לענייננו, חבר הכנסת בן צור, אני מודה לך מאוד שאתה מעלה את הסוגיה הבאמת מאוד כואבת הזאת. מצד אחד אנחנו באמת עדות ועדים לתופעה ברוכה ממש, החזרה לתעופה מתפקדת ופועלת. אנחנו אחרי משבר אדיר, כמעט שנתיים שהתעופה או שבתה לחלוטין או גמגמה מאוד בגלל הקורונה שתקפה אותנו, המשבר אולי החמור בתולדות התעופה העולמית. העובדה שכולם חוזרות וחוזרים לטוס כל כך בהתלהבות היא כמובן חדשות טובות, אבל היציאה מהמשבר הזה היא מאוד מורכבת, ואנחנו אכן רואות את התמונות הקשות האלה בכל מיני מקומות בעולם. אתה רואה את משבר המזוודות בבריסל, את הצפיפות והתורים בהית'רו, באמת, ברוב המקומות בעולם המערבי היום אנחנו רואות ורואים תמונות מאוד קשות בכל שדות התעופה. חלק ניכר מהבעיה היא כאמור,

התמודדות עם גיוס כוח אדם. זאת בעיה שאנחנו רואות ורואים אותה בכל המשק, והיא במידה מאוד רבה תוצאה של מדיניות מוטעית של הממשלה שקדמה לנו, שבמקום באמת לתמוך במעסיקות ובמעסיקים שישמרו את העובדים בתקופת הקורונה, אפשרו לאנשים להיות מוצאות ומוצאים לחל"ת ואחר כך לפטר אותם. הייתה טעות גדולה מאוד לאפשר או ליזום פיטורין של מאות עובדות ועובדים מרשות שדות התעופה, לא בתקופתנו, ממש לא. הרבה לפנינו. הרבה לפנינו.

אני אומר לך את זה באחריות, כאחד שהיה מעורב ברשות שדות התעופה. חד-משמעית, הרבה לפנינו אפשרו לפטר אנשים. אני כשרה שהיא יושבת-ראש מפלגת העבודה, ודאי לא הייתי מאפשרת דבר כזה. זה היה דבר שהיה לא נכון, גם לא מבחינה אנושית אבל בעיקר לא מבחינה משקית. כולנו משלמות ומשלמים את המחיר של מחסור בכוח אדם היום בהרבה מאוד ענפים. בשדה התעופה זה בא לידי ביטוי בפקקים הקשים. אני לא רוצה לנקוט את הצעד שאני באמת חושבת שהוא יהיה הרבה יותר קשה ופוגעני, של צמצום הטיסות. אפשר לצמצם, אפשר להגביל את מספר הטיסות שנכנסות ויוצאות, ואז יהיו פחות תורים, יהיו פחות אנשים, אבל המשמעות תהיה הגבלה של מספר הטיסות שיעמדו לרשות הישראליות והישראלים. בשום אופן לא הייתי רוצה את הדבר הזה.

אז אוקיי, רשות שדות התעופה משקיעה מאמצים אדירים בגיוס כוח אדם: מציעה מענקים, העלתה את השכר הממוצע. ואני אגיד לך יותר מזה: כל מי שמוכנות ומוכנים לעבוד, מייד עושים להם קורס הכשרה, לא משנה כמה אנשים, אם שישה או שלושה. לא מחכות ומחכים שיהיה קורס מלא, אלא עושים הכשרה לכל מי שמוכן או מוכנה לבוא לעבוד.

אני הוריתי באמת לפתוח פתיחה מלאה גם את טרמינל 1. היום ראינו בבוקר תור שלא ראינו כדוגמתו מעולם מחוץ לטרמינל 1, וזה כשהוא עובד במלוא ההספק שלו. אבל מה שעושים ברשות שדות התעופה, דבר שהוא באמת מרגש ויפה,

יש התגייסות אדירה של עובדות ועובדי המטה, אנשים שהעבודה שלהם ברשות היא לשבת במשרד ולעשות כל מיני דברים.

והם עושים היום תפקידים באולמות הנוסעות והנוסעים. אנחנו מדברות על מאות אנשים, 400 עובדות ועובדי מטה הוכשרו לתפקידים של בידוק, והם עובדים בדבר הזה נוסף לעבודתם, מתוך נכונות שלהם ומתוך המסירות שלהם לארגון הזה, שהוא בסך הכול ארגון מאוד מאוד יעיל, ומתוך אכפתיות לנוסעות ולנוסעים. בנוסף,

למשל הבוקר 50 עובדות ועובדי מטה כאלה הביאו לזה שהתור הגדול מחוץ לטרמינל 1 פונה תוך שעה.

גמלאיות וגמלאים של רשות שדות התעופה שבאים בהתנדבות ומצטרפות ומצטרפים למי שעובד היום, וככה מקדמות ומקדמים את התור במקסימום. אחד הדברים שעושים היום הוא,

יש אנשים שזאת העבודה שלהם, לאתר משפחות עם ילדות וילדים קטנים או אנשים בגיל השלישי, שמן הסתם באופן טבעי יותר קשה להם לעמוד בתור, מוציאים אותם ומקדמים אותם בצורה יותר מהירה. לצערי, אנחנו לא מצליחות ומצליחים לעשות את זה לכולם. אגב, אני אגיד לך עוד דבר: המחסור בכוח אדם הוא נכון גם בחברות התעופה עצמן, גם בחברות התעופה יש מעט מדי כוח אדם בקרקע בשביל הצ'ק-אין וכל הדברים האלה. יש מאמץ מאוד גדול להעביר כמה שיותר חברות תעופה לעשות צ'ק-אין בדיגיטל מהבית בשביל לחסוך את התור הזה בכניסה. גם מאוד ייעלו את התחקור הביטחוני, ועדיין ההיקפים הם עצומים. אני רוצה לספר לך, מצד שני, שזאת לא הפעם הראשונה שיש כאלה לחצים בשדה התעופה. למשל, רק בשבוע שעבר ראינו בטוויטר פייק ניוז, תמונה של עומס עצום, אדיר, בשדה התעופה בן-גוריון בשנת 2019, כשחבר הכנסת סמוטריץ' היה אז שר התחבורה. פרסמו את זה כפייק, כאילו זה היה בזמן אמת. האירוניה פחות או יותר קרסה לתוך עצמה, כשהשר סמוטריץ' עצמו עשה על ציוץ הפייק הזה לייק, כי הוא לא זכר שהתמונה הזאת היא מתקופתו. אז בכל מקרה, אני ממש לא מקבלת את הדבר הזה כגזרת גורל. אני מחר בבוקר יושבת בישיבת חירום ברשות שדות התעופה עם היו"ר, עם המנכ"ל החדש שנכנס לתפקידו ממש בימים אלה, רק ביום ראשון אישרנו אותו בממשלה,

זה חגי טופולנסקי, לשעבר ראש מטה חיל האוויר וראש אכ"א, איש שפעילותו החברתית היא נרחבת ורגישותו החברתית היא רבה, איש יוצא מן הכלל, אהוד ויצירתי במיוחד, אהוב על הבריות. הוא נכנס לזה. הוא ביקש בכל זאת שבועיים להיכנס לעבודה ולייצר תוכנית, אבל כבר מחר אני אשב איתם בשביל לשמוע את הכיוונים ובאמת להגיד בצורה שאינה משתמעת לשת פנים שאנחנו חייבות וחייבים למצוא עוד פתרונות לעניין. כך שאני יכולה רק להניח את דעתו של אדוני, זה לא פייק, זה מהיום. אני לא אמרתי, אני לא כפרתי בבעיה, אני רק אומרת שהיא לא התחילה היום. עם כל מה שאמרתי על הקושי ביציאה ממשבר התעופה, ועם הקושי בגיוס כוח אדם, המציאות מראה שתקופות העומס שמייצרות עומס עצום בשדה התעופה לא התחילו היום, ולראיה נתתי את הדוגמה הזאת, של התמונה מ-2019. אבל אני בוודאי לא כופרת בבעיה שקיימת היום, ומבטיחה לך שגם אני וגם מנכ"לית משרד התחבורה מיכל פרנק וגם הנהלת רשות שדות התעופה על זה בכל הכוח. אנחנו לא נפסיק להתאמץ עד שנמצא לזה פתרון הולם. תודה, אדוני. תודה רבה. אנחנו מאחלים למנכ"ל רשות שדות התעופה הצלחה. בבקשה? דיון בוועדת הכלכלה. אתה רוצה להעביר את זה לדיון. אוקיי, יועבר לוועדת הכנסת. אנחנו עוברים הלאה, ל-42: הצעה רגילה לסדר-היום בנושא, סליחה.

חבר הכנסת גינזבורג, הודעה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מתכבד להודיע הודעה מטעם ועדת הכנסת. אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדת הכספים: מטעם סיעת מרצ, במקום חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי יכהן חבר הכנסת מוסי רז.

תודה רבה לחבר הכנסת גינזבורג. אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעה לסדר-היום 3013 בנושא: סגירת המכון האונקולוגי בבית החולים וולפסון חרף הצלחותיו של ד"ר ברנר. מציג חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. איזה שר נמצא פה? הינה. אני משיב בשם שר הבריאות.

טוב, טוב, אוקיי, הבנו את המסר. כמה עומד לרשותי, אדוני? שלוש דקות, בבקשה. לא יותר? לא, זה רגילה. אוקיי, טוב. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, אז קודם כול, נתחיל שממש כואב הלב על הזלזול הגדול והחמור הזה, ששר הבריאות, בנושא כזה חריף, לא מגיע ושולח תשובה על ידי אחרים. סגירת מכון אונקולוגי זה לא דבר פשוט. הוא לא שולח.

כן, מה זה השר התורן? אבל בדבר כזה, שיש שם דברים כאלה חמורים,

בענייני חמץ בתוך בתי החולים, שם הוא אלוף בלדבר,

בלעשות תקשורת. כשמדובר בסגירת מכון אונקולוגי, זה איום ונורא.

אדוני היושב-ראש, מכובדי שר הבריאות שלא נמצא, ביום חמישי האחרון שלח ד"ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים במשרד הבריאות, מכתב למנהל בית החולים תל השומר ולמנהלת בית החולים וולפסון ובו כתב: במכון האונקולוגי בבית החולים וולפסון נוצר מצב שבו לא ניתן להבטיח את המשך הפעלתו באופן מיטבי. נעצור רגע פה. מה הכוונה "נוצר מצב"? מי קבע שזה המצב? ואם זה המצב, מה גרם לכך? לא מקובל עלינו להטיח כל מיני ממצאים או המצאות בדבר כזה מרחיק לכת בלי שום הסבר ונימוק. זה דבר שהוא לא מובן. אבל יותר מזה, אני מצפה ממשרד ממשלתי להסתער על אתגר כזה,

לקחת את זה, לפתור את הבעיות שם, כדי להבטיח את ההפעלה באופן מיטבי, ולא לחמוק מהמשימה. אנחנו מדברים פה על מכון אונקולוגי שנותן מענה מצוין לעשרות חולים. על זה אין שום ויכוח. אבל מה כותב משרד הבריאות? לאור זאת הינני מנחה אתכם להיערך ולעשות את ההכנות הנדרשות לקליטה מיידית החל מיום ראשון הקרוב, 19 ביוני, של מטופלים מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי וולפסון. רבותיי חברי הכנסת, אתם קולטים מה קורה כאן? מכתב שנשלח ממשרד הבריאות, ביום חמישי, מורה להעביר את כל הטיפול מוולפסון לתל השומר תוך שלושה ימים. אגב, שלושת הימים כוללים גם את שבת ואת יום שישי. אם זה לא טירוף מוחלט, אני לא יודע מה זה טירוף מוחלט. איזה מין התייחסות יש לזה? אני הוספתי כי צדקת. זה עשר דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני ביררתי קצת את הפרטים. לסיפור הזה יש היסטוריה של האשמות שונות ומערכת יחסים עכורה. זה ממש, באמת לא מעניין אותי הדברים האישיים, אני האחרון שמטיח האשמות כלפי מישהו. מבחינתי, לכולם יש את חזקת החפות עד שיוכח אחרת. במקרה הזה, מכיוון שמדובר בבתי חולים, מבחינתי לכולם יש את החזקה שהם לא סרים מהשבועה המפורסמת, שבועת הרופא. כמה שאני הבנתי, משרד הבריאות כבר נדרש להתנהלות המחלקה האונקולוגית בוולפסון ולטענות נגד מנהל המכון האונקולוגי, והבדיקה העלתה שאין בו ובה, כלומר במחלקה ובמנהל, שום דופי. אז אני באמת הייתי שמח לו היה פה כבוד השר, שר הבריאות, כדי לשמוע ממנו מה יש לו לומר על זה, אחרי הממצאים שמראים שאין פה שום בעיה. בואו נהיה הכי גלויים: הנושא הוא כנראה המנהל של המכון, ד"ר רונן ברנר. הם רוצים פשוט לעשות פה עניינים. אז על כל טענה אחת נגדו שומעים שבע טענות שהן בעדו, דברים טובים בעדו, על כל אמירה נגדו שומעים עליו שבחים מופלגים, גם ממטופלים, גם מבני ביתם, ודעתם של החולים שנאבקים על חייהם היא לדעתי החזות של הכול. רק להם אנחנו מחויבים, כחולים, ואם הנתונים וההיסטוריה מלמדים שאותו רופא, ד"ר ברנר, הצליח במקום שאחרים כשלו, הוא חייב לקבל ממשרד הבריאות את מלוא הקרדיט והסיוע, עזרה ותמיכה מכל אדם, ועל אחת כמה וכמה מהנהלת בית החולים, ועל אחת כמה וכמה ממשרד הבריאות. זה מה שמצופה משר בריאות בריא ונורמלי, שרוצה לטפל בבעיות אמיתיות בתוך התחום שלו. לצערי, הוא אפילו לא נמצא פה. בסיום דבריי אני רוצה להביא כמה מילים דווקא מהמטופלים של רונן ברנר עצמם,

מה הם חושבים עליו. מתוך מכתב של אחד מיני רבים, הוא כותב ככה: לאחר המלצות רבות החלטתי לבנות על ד"ר ברנר, כי אין לו תחליף במקרה שלי, והוא המענה היחיד להציל את חיי. ד"ר ברנר עשה זאת ללא לאות במאמצי-על, מלא ברצון טוב לעזור ולעשות הרבה, עם מקצועיות רבה, אוזן קשבת וסבלנות אין-קץ. את כל מרצו ואת יכולתו וכישוריו הוא רותם למען החולים ובני משפחותיהם. ועוד ציטוט, ממכתב אחר: במכון יש אחיות העובדות בשיתוף פעולה עם ד"ר ברנר, אחיות אחראיות, מדהימות, אנושיות, מקצועיות, מכילות ותומכות. הצוות והמחלקה נפלאים ביותר, עושים עבודת קודש. כל אחת בשמה הטוב תבורך. אנא עשו כל שאפשר כדי שנוכל להמשיך ולקבל את המענה הרפואי מד"ר ברנר, הנלחם על חיינו. שימו לב איזה מין מונחים, "הנלחם על חיינו". תתרגשו קצת. מדובר פה באנשים שרוצים להמשיך לחיות. מאז שפורסם הרעיון לגזור על אותם חולים נדודים לבתי חולים אחרים, לתל השומר, נפתחה עצומה של החולים, וגם של בני ביתם ושל שוחרי טובתו של בית החולים וולפסון והמחלקה האונקולוגית, וכמובן של אלה שאוהבים אותו, את ד"ר ברנר. ביום הראשון לעצומה חתמו על העצומה הזו 1,000 איש, כעבור יומיים נוספו 600 איש. אני מקריא לכם מתוך העצומה: עזרו לנו לשמור על המשך הפעלתו של המכון האונקולוגי בבית החולים וולפסון בחולון בניהולו של ד"ר רונן ברנר. ד"ר ברנר הוא היחיד שהחליט להילחם עלינו ועל זכותנו לקבל את הטיפול החדשני ביותר, גם כשכל האחרים כבר מזמן ויתרו עלינו. אנחנו רוצים לחיות. שימו לב אילו מילים: "אנחנו רוצים לחיות". מה מבקשים? והשר לא נמצא פה, נו, באמת. זה ממש מצב לא בריא. מילים כדורבנות. האם אפשר להפנות עורף לשוועתם? אדוני היושב-ראש, השר התורן, לפני כמה ימים שלחו עשרות חולי סרטן מכתב בהול לשר ולמנכ"ל משרד הבריאות. הכותרת שהם כתבו: פנייה נואשת של חולי סרטן המטופלים במרכז הרפואי וולפסון. במכתב הם מציינים שהם מוכנים לסבול את התנאים הקשים של בית החולים, ובלבד שימשיכו לקבל את המענה הרפואי בוולפסון אצל ד"ר רונן ברנר. ואני שואל: ראית את המכתב הזה, אדוני השר, שלא נמצא פה? האם ענית להם? מי יכול לשתף אותנו במידע הזה? שולחים שליחים, עם כל הכבוד וההערכה, אבל צריכים גם לבוא ולהבין שמדובר פה בסכנת חיים. במאמר מוסגר, הבנתי שיש לא מעט חולים שאין ספק שד"ר ברנר הצליח להאריך את חייהם. מכאן אני מבקש לחזק את ידיו ואת ידי כל עובדי המחלקה. מילה אחרונה לסיום. מי שהחליט להעביר את חולי הסרטן מוולפסון לתל השומר עשה לדעתי משגה עצום. אני דורש מכם להקפיא את ההחלטה הזו עד שהכנסת תאמר את דברה. ברור לי שאסור לסגור את המחלקה, אלא אדרבה, חובה לפתח אותה, ואם יש ליקויים אז לתקן את הליקויים, כי מצבם של החולים הוא מעל הכול, והם מתחננים בתמצית דמם להשאיר אותם בוולפסון. אנחנו מחויבים למלא את בקשתם. לכן, אני מבקש באמת לקיים דיון בנושא הזה. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה, השר חמד עמאר. איפה שאתה רוצה, אין לי בעיה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני משיב בשמו של שר הבריאות. במכון יש משבר ניהולי בין מנהל המכון לבין הצוות הסיעודי. הרקע למשבר הוא בטענות, לכאורה, של צוות הסיעוד על התעמרות בו מצידו של מנהל המכון. משרד הבריאות פועל לפתרון משבר זה בשני צירים מרכזיים: הבטחת רצף הטיפול במטופלי המכון, נכון למועד זה, כל מטופלי המכון הזקוקים לטיפול ממשיכים לקבל טיפול במכון האונקולוגי בוולפסון.

נקט משנה זהירות והכין חלופות לטיפול בעת הצורך במטופלי המכון בבתי החולים שיבא, איכילוב ושמיר. חלופות אלו לא הופעלו מאחר שהמטופלים כאמור ממשיכים להיות מטופלים במכון האונקולוגי בוולפסון. פתרון המשבר הניהולי, הטענות מוכרות למשרד הבריאות ונבדקות על ידי המשרד מתוך מטרה להביא המשבר לסיומו.

משרד הבריאות פועל באופן הדוק על מנת לוודא שהחולים יקבלו את מלוא הטיפול שהם צריכים לקבל ולסיים את המשבר. אני קורא בשמו של השר, שהיה אמור להיות כאן נוכח ולענות לך. זו התשובה שקיבלתי, הקראתי את התשובה, ורק על זה אני יכול לענות, כי אני לא מכיר את הנושא.

לכל הפחות לא אמרת: אתם 12 שנים, ועדת הבריאות. תודה רבה.

ועדת הבריאות. ועדת הבריאות. אוקיי, בסדר, אני מקבל את זה.

מוסכם, מעבירים לוועדת הבריאות.

אם מוסכם, אין צורך להצביע. הקואליציה, ועדת הבריאות? חייבים להצביע.

אם מוסכם, לא צריך. אם מוסכם, לא צריך, אבל שמעתי "הצבעה".

בעד, ארבעה, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך תועבר ההצעה לוועדת הבריאות. אנחנו עוברים לנושא הבא, אימוץ הגדרת העבודה לאנטישמיות של ארגון IHRA על ידי הכנסת, לצורך זיהוי תקריות וגילויים אנטישמיים ולמניעתם,

של חבר הכנסת צבי האוזר.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חייב להגיד שאני, לא יודע אם להגדיר את זה שמח או שבע רצון מזה שכנסת ישראל טרם פיזורה תאמץ היום את הגדרת העבודה לאנטישמיות של ארגון IHRA, שזה הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה, וזאת לצורך זיהוי של תקריות וגילויים אנטישמיים ולמניעתם. חבריי חברי הכנסת, המלחמה באנטישמיות היא מלחמה יום-יומית, זה מיועד בשביל לפיד, צביקה?

אנחנו באמת ברגע, רוב חברי הכנסת אולי לא נותנים את דעתם, באחד הרגעים ההיסטוריים החשובים,

של הפרלמנט הזה, והלא-פוליטיים, שכן ההגדרה הזאת שאנחנו הולכים לאמץ היום היא הגדרה בין-לאומית שהתקבלה באמת בצורה נדירה בלמעלה מ-600 ארגונים, פרלמנטים,

והיא לראשונה בהיסטוריה עושה סדר, אם נגדיר את זה כך, במהי אנטישמיות. כמו שאמרתי, המלחמה באנטישמיות היא מלחמה יום-יומית, והגדרת העבודה של IHRA היא כלי חשוב בה. אני רוצה להגיד לכם, חבריי חברי הכנסת, שממשלת ישראל הייתה מהגופים הראשונים בעולם שאימצה בהחלטתה, החלטה מס' 2315 מינואר 2017, את הגדרת העבודה הזו, ואולם, אדוני היושב-ראש,

היו לנו על זה שיחות, אני נדהמתי, אני חייב להגיד, נדהמתי לגלות שכנסת ישראל טרם אימצה את ההגדרה הזאת. מה ההגדרה?

אני רואה ביוזמתי זו לאימוץ ההגדרה על ידי הכנסת ציון דרך חשוב גם ברמה האישית שלי, אבל כמו שאמרתי, ברמה של הפרלמנט הזה, ההיסטוריה של הבית הזה, עשיית הטוב והראוי ברמה המדינית, הפילוסופית וההיסטורית.

אני עוד מעט אקריא אותה כחלק מההחלטה שהכנסת תאמץ. אני אציין שאנחנו פועלים יומם ולילה על מנת לשכנע ממשלות, פרלמנטים, גופים וארגונים לקבל את ההגדרה. אנחנו כחברי כנסת אפילו נשלחים מעת לעת לעמיתינו בעולם ומשכנעים אותם שהפרלמנט יאמץ את זה. כמו שאמרתי, 600 ארגונים, פרלמנטים,

מועצות מקומיות, אוניברסיטאות, תאגידים וגופים ברחבי העולם אימצו את ההגדרה, והיום נצטרף אליהם. הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה, המוכרת יותר בשמה IHRA, הגדירה בשנת 2016 את האנטישמיות כדלקמן, ואני נותן את ראשית ההגדרה: תפיסה מסוימת של יהודים שיכולה לבוא לידי ביטוי כשנאה כלפי יהודים, ביטויים מילוליים וגופניים של אנטישמיות מכוונים כלפי יחידים, יהודים או לא יהודים ו/או נגד רכושם, נגד מוסדות של קהילה יהודית ואתרים דתיים. הגדרת העבודה לאנטישמיות של הארגון היא מסמך שמשמש לזיהוי של תקריות וגילויים אנטישמיים ברחבי העולם ומאפשרת למנוע אותם. לצד ההגדרה הרחבה, כפי שהקראתי אותה, נתן הארגון, ובזה אולי חשיבות העניין, 11 דוגמאות קונקרטיות שיש לראותן כעמדות אנטישמיות. חבר הכנסת קרעי, שאלת, אז אני חושב שתשמח לדעת שבין הדוגמאות האלה ניתן למצוא את האנטישמיות המכוונת כלפי מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. הגדרת העבודה של IHRA היא מאמץ חשוב להתמודד עם האנטישמיות החדשה, אנטישמיות במסווה של אנטי-ישראליות, אנטישמיות המבוססת על תפיסה שאין לעם היהודי זכות להגדרה עצמית או שאיננו זכאי לממש זכות זו במדינתו, מדינת ישראל. אותה מכונה אנטישמית חדשה שמפיצה אלימות,

תעמולה,

לעיתים מתאפיינת בפעילות אנטישמית קיצונית, לעיתים על רקע דתי, של שנאה דתית, ובהחרפת הביטויים האנטי-ישראליים תוך שימוש באמצעים אנטישמיים, ניסיון לתייג את ישראל כמדינה אנטישמית ומדינה גזענית. האנטישמיות הזאת זרועה במגוון רחב של תחומים, ממדינאות עד אומנות, מספורט ועד תרבות. אני אספר לכם, חבריי חברי הכנסת, שרק השבוע,

היה מקרה של אנטישמיות קלאסית בעיר קאסל שבגרמניה, שם מתקיימת תערוכה אומנותית מהחשובות בעולם, הדוקומנטה, אחת התערוכות החשובות של אומנות מודרנית. שם הציגו בפתיחה איזה ציור, או קראו לזה ציור, שעונה לשם "הצדק של העם". על הציור הזה,

11 מטר, הופיעה כבדרך אגב דמות של חייל תוקפני שעל צווארו ציור של מגן דוד ועל קסדתו רשומה המילה "המוסד", והוא היה עם פנים של חזיר. באזור אחר של הציור דמות לבושה כיהודי חרדי עם פאות ושיניים מחודדות של ערפד, לשון של נחש, וסמל של אס.אס על המגבעת. אני מברך את הנהלת התערוכה דוקמנטה, שהבינה את האנטישמיות הזאת במסווה של פסאודו-אומנות, והיא הורתה להוריד את המיצג המביש הזה. נדמה לי שההגדרות האלה של האנטישמיות, שהפכו את זה לסטנדרט בין-לאומי, מסייעות לאותם מוסדות, לאותם ארגונים, לתערוכות, לערים, למדינות, להבין מהי אנטישמיות. רק שאלת הבהרה: בני שבט ההוטו מרואנדה או קנאים מוסלמים לא נכללים בהגדרה הזאת? לא, לא. אני אקריא לך אחר כך, בסיכום, את ההחלטה. כמו שאמרתי, על הכנסת, הפרלמנט הישראלי, להישיר מבט להיסטוריה, להישיר מבט לעבר ובפרט לעתיד ולהצטרף למשפחה הולכת וגדלה שנותנת באנטישמיות סימנים. אם שאלת מה הצורך העניין, אז לא עוד נראה באנטישמיות מה שהאמריקאים אמרו על הברווז: מה שנראה אנטישמיות, מה שהולך כמו אנטישמיות ועושה קולות של אנטישמיות, הוא אנטישמיות. אלה כבר לא ההגדרות הכלליות האלה, אלא מהיום גם הבית הזה יעמוד על כך שיש לאנטישמיות הגדרות ברורות, ואת ההגדרות האלה אני אקריא כחלק מהצעת ההחלטה המסכמת שתבוא לפני ההצבעה.

תודה רבה. אני יכול להגיד לך, חבר הכנסת האוזר, שאני לא שמח, אני מתרגש, מתרגש, ואחר כך אני אתייחס לעניין הזה. להלן רשימת הדוברים לנושא הכל-כך חשוב הזה, שהוא ממש לא פוליטי, ואני מבקש מחברי הכנסת להימנע,

אוקיי, אנחנו חלוקים, אנחנו חלוקים. חבר הכנסת כסיף, חבר הכנסת יברקן, תאמין לי, זה בנפשי. אני אחרי סיבוב של פרלמנטים, אני יודע בדיוק איך ההתייחסות לזה, אז בוא נעזוב. אני יודע להתווכח. חבר הכנסת, אני ממש ממש, חבר כנסת כסיף, אני חולק עליך לחלוטין. אתה יכול לחלוק, אבל אתה טועה. מאה אחוז, זכותי. אוקיי, רשימת הדוברים: חבר הכנסת אופיר כץ,

חבר הכנסת שטייניץ,

חבר הכנסת ביטון, חבר הכנסת אמסלם, חבר הכנסת לוין, חברת הכנסת סלימאן, חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת אבידר, חבר הכנסת סעדי, חבר הכנסת פרוש, חבר הכנסת איימן עודה, חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר הכנסת רון כץ, חבר הכנסת אבו שחאדה, חבר הכנסת אוחנה, מוותר, חבר הכנסת גלנט,

חבר הכנסת אייכלר,

חבר הכנסת מעוז,

חבר הכנסת מולה, חבר הכנסת טסלר, מוותר, חבר הכנסת פינדרוס,

חבר הכנסת סמוטריץ' איננו, חבר הכנסת קושניר, איננו, חבר הכנסת בן צור, איננו, חבר הכנסת שיקלי, חברת הכנסת מלינובסקי, חבר הכנסת ישראל כץ, איננו, חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת מלכיאלי, איננו, חבר הכנסת ביטן, מוותר, חבר הכנסת אופיר סופר, איננו, חברת הכנסת ח'טיב,

חברת הכנסת וסרמן,

חבר הכנסת רוטמן, מוותר.

חבר הכנסת צבי האוזר, אתה רוצה לסכם?

אתה לא ברשימה, חבר הכנסת כסיף.

חבר הכנסת כסיף, אתה לא ברשימה. אתה לא רשום אצלנו. אני מקווה שלא תקלקל. בסדר, אתה לא ברשימה, אני אוסיף אותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ההצעה הזאת כל כך נבזית ומרתיחה, ואם צריך להוסיף חטא על פשע, גם האדון כבוד היושב-ראש אומר שזה לא פוליטי. אז קודם כול, זה פוליטי, ואני אסביר גם מדוע זה פוליטי ומדוע ההצעה הזאת כל כך בזויה. במרץ 2021 פורסמה הצהרת ירושלים על אנטישמיות שעליה חתומים כ-350 חוקרים ישראלים ובין-לאומיים, היסטוריונים, מומחים בחקר השואה ובלימודי יהדות, לימודי ישראל ופלסטין, לימודי המזרח התיכון והאסלאם ועוד, 350 מומחים, פרופסורים וחוקרים. במסמך זה יוצאים אותם מומחים, בעלי השקפות פוליטיות מגוונות, נגד הגדרת העבודה שנתנה הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה,

לאנטישמיות.

הצהרת ירושלים מסתייגת מהתמקדותה של IHRA בביקורות על מדינת ישראל במקום בפשע האנטישמיות עצמו.

7 מתוך 11 הדוגמאות לאנטישמיות שמציינת IHRA עוסקות בישראל, אך לא בשנאת ישראל. ההצעה שלפנינו, כמו ההגדרה והדוגמאות של IHRA, מונעת ומוטה פוליטית, והופכת למעשה כל ביקורת על מדינת ישראל ועל הציונות לאנטישמיות. זוהי גישה אנטי-דמוקרטית, גסה,

הפוגעת בחופש הביטוי והביקורת, בושה וחרפה. ואף עלולה דווקא לעודד אנטישמיות אמיתית. הבושה היא שלך, חבר כנסת גינזבורג, על הבורות ועל השקרנות.

על הכחשת זכותו של העם היהודי בארץ ישראל? מי מדבר על זה? מי מדבר על זה?

תקשיב קודם. על הכחשת השואה? על הכחשת השואה, תקשיב קודם.

מטרת הצהרת ירושלים שהזכרתי, אם כך, היא להבהיר ללא הטיה פוליטית ומשוא פנים מהי אנטישמיות וכיצד היא באה לידי ביטוי, וזאת במטרה כפולה: 1. להיאבק ללא חת באנטישמיות, אבל באמת בה ורק בה, 2. להגן על חופש הביטוי ולאפשר ביקורת עניינית ולגיטימית על ישראל ועל הציונות בלי להיות מוכפשים בכחש ובכזב. לפי הצהרת ירושלים, אנטישמיות היא סוג של גזענות, אחד מני רבים, ומשמעה: אפליה, דעה קדומה, עוינות או אלימות נגד יהודים או נגד מוסדות יהודיים מעצם היותם יהודיים. בהגדרה הזאת טמונים מרכיבים שבהכרח מאפיינים כל גזענות, ובהם למשל מהותנות, הכללת תכונות מולדות כביכול ושליליות בעיקרן על קבוצה שלמה. משפט לסיום. הפריעו לי, אני מבקש שתיתן לי עוד כמה שניות. חצי דקה, בבקשה.

ההצהרה גם מגדירה פעולות שהן כשלעצמן אינן אנטישמיות:

תמיכה בדרישות הפלסטינים, למשל, לזכויות אדם,

העברת ביקורת על הציונות או התנגדות לה ותמיכה בשוויון זכויות מלא לכל התושבים בין הנהר והים בצורה של שתי מדינות, מדינה אחת או כל צורה אחרת,

ביקורת על ישראל כמדינה, לרבות על מוסדותיה ועל עקרונות היסוד שלה,

השוואה של ישראל למקרים אחרים, לרבות קולוניאליזם או אפרטהייד,

חרם וסנקציות, תודה רבה. בצורות לא אלימות של מחאה פוליטית. תודה רבה.

זה שקר.

אני מסיים, משפט אחד, ברשותך.

אנחנו חייבים להילחם באנטישמיות ובכל סוגי הגזענות מלחמת חורמה. בדיוק לשם כך, ולא פחות חשוב, למען הזכות להעביר ביקורת, אסור לאמץ את ההגדרה הספציפית הזאת. תודה רבה. איך דבר כזה הופך פוליטי? חבר הכנסת רוטמן, אמר שלא. תתבייש. תודה רבה. אני מאוד מודה לך על מה שאמרת לי, אבל אני אתייחס לזה בסיום. זו אנטישמיות לשמה, והיא נלחמת באנטישמיות. זה לחלוטין לא פוליטי. חבר הכנסת כסיף, כבן לעם היהודי אני אומר לך את זה. מה אתה

דמוקרטיה.

בושה למי שמדבר כך על אנטישמיות. בושה מי שרואה, מדיניות. אנטישמיות זו מחלה שצריך לטפל בה. אנטישמיות זו גזענות לא, חבר הכנסת כסיף, אתה מכרת את נשמתך לאויבי ישראל. לא מכרתי את נשמתי אליך, ישראל.

ואתה יודע שאתה הראשון שיטפלו בו במדינה שהם יקימו לעצמם. אתה חושב שאתה יהודי המחמד שלהם. אתה הראשון שיטפלו בו. קרעי, זה לא פוליטי, הוא, דיי, בוא, אל תצנזר ואל תטיף. תן לי לומר את מה שאני רוצה לומר. מי יכול לצנזר אותך? אתה לא יורד פה מהדוכן. תודה רבה. זאת העבודה שלי. חברים, נא לאפשר לחבר הכנסת קרעי לדבר. אני רוצה לומר, חבר הכנסת האוזר, שההחלטה שאתה מביא לכאן היום היא החלטה מאוד חשובה בעיניי. ולמה חשובה בעיניי? חבל שראש הממשלה החלופי לא נמצא כאן, זה שהולך בשבוע הבא להיכנס לתפקיד ראש ממשלת ישראל. אז תשמע, חבר הכנסת האוזר, וגם אתה, אדוני היושב-ראש, תשמעו את הגדרת האנטישמיות של מר ראש הממשלה. לפי לפיד הגדרת האנטישמיות היא ככה: "המאבק אינו בין אנטישמים ויהודים. המאבק הוא בין אנטישמיים וכל מי שמאמין בערכים כמו שוויון, צדק ואהבת אדם". והוא ממשיך לפרט. לא סתם שאלתי אותך חבר הכנסת האוזר, ואתה העפת את מה שאמרתי מעליך כמו זבוב שאתה מעיף מעליך. ותשמע את ההגדרה של לפיד לאנטישמיות: "האנטישמים הם בני שבט ההוטו ברואנדה שטבחו בבני שבט הטוטסי. האנטישמים הם קנאים מוסלמים, דאעש ובוקו חראם". מתוך כתבה של יהודה באואר בהארץ, שבה הוא כותב: "לפי גישה זו של לפיד, האנטישמיות היא תופעה גלובלית שאינה מוגבלת לשנאת יהודים, אלא מתבטאת במעשי זוועה כלליים". זו ההגדרה של זה שהולך להיכנס, אותו, כנראה קצת בור, כנראה קצת מנותק מערכים ומהמורשת, לתפקידו של ראש ממשלת ישראל. ולכן, ההגדרה שהבאת לכאן, חבר הכנסת האוזר, היא הגדרה מאוד מאוד חשובה, ואתה יודע למה? לא רק בגלל יאיר לפיד, שלא יודע מהי אנטישמיות ועכשיו אולי יבין, אלא גם בגלל שבהגדרת האנטישמיות יש כמה דוגמאות. תשמעו איזו דוגמה יש כאן בהגדרת האנטישמיות. אחת הדוגמאות היא השוואה בין מדיניותה העכשווית של ישראל לבין זו של הנאצים. תשמע אדון מזהה התהליכים יאיר גולן. לפי ההגדרה החדשה של צביקה האוזר, שהוא מביא כאן להחלטה בכנסת, אתה אנטישמי. אתה משווה את מדיניותה של ישראל לזו של הנאצים. משפט לסיום. אז טוב מאוד שאתה מביא את זה לכאן, צביקה האוזר. אולי החלולים-חלולים בקואליציה שלך ילמדו משהו.

חבר הכנסת דסטה גדי יברקן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני לא תכננתי לעלות ולדבר על החוק החשוב הזה, אבל לא יכולתי לשבת מן הצד, כמי שעומד כיושב-ראש השדולה למאבק באנטישמיות, יושב-ראש שותף יחד עם חבריי עמיחי שיקלי ואופיר אקוניס. אני חייב להגיד שמה ששמעתי קודם,

הצטמררת, ראיתי את זה על גופך. יש 350,

כשאדם שהמיר את עצמו, מכר את עצמו, את נשמתו לשטן, איש שיושב כאן, אולי בהגדרה שהוא משתייך אליו, חבר הכנסת כסיף, קריאה ראשונה. התשובה הטובה ביותר לאנטישמיות, לא אתם, לא אתם. חבר הכנסת כסיף, שב,

עופר כסיף,

דוגמה חיה מהי אנטישמיות.

חבר הכנסת כסיף, תירגע.

תן לי ללמד אותך מהי ציונות. כופר. אני יודע לא פחות טוב ממך, תקשיב מהי ציונות. בניגוד אליך, אני חוויתי אנטישמיות עוד מגיל אפס, בגלל שהייתי יהודי עוד בגולה. אחד כמוך הוא ההגדרה הטובה ביותר למהי אנטישמיות. אתה חייב, ואני מקווה מאוד שבכנסת הבאה לא תיכנס לכנסת הזו, רק בגלל עמדתך האנטישמית נגד מדינת ישראל.

אתה גזען, המאבק באנטישמיות יתחיל ממך. אתה פשוט בור ועם הארץ. תמיד היית. תתבייש, אחד כמוך הוא בושה לכנסת. בושה לעם היהודי שאתה בכלל יושב בכנסת. אדוני היושב-ראש, איך אספסוף כזה בכלל יושב כאן?

פשוט בושה וחרפה. חבר הכנסת כסיף, שב, בבקשה. בגלל אנשים כמוך יהודים נרצחים בעולם.

אנטישמי. חבר הכנסת כסיף. חבר הכנסת כסיף, שב במקומך, בבקשה. תודה. הבנתי אותך. חבר הכנסת האוזר, סיכום של חמש דקות, בבקשה. אתה רוצה להקריא אולי את הודעת הסיכום? כן. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על התיקון על ההגדרה המדויקת לתחושתי בערב זה,

שוליים, חבר הכנסת כסיף.

הוא צריך לסכם. אני לא

לטובת ההיסטוריה של המדינה הזאת, אדון כסיף, וההיסטוריה של הבית הזה, אני אקרא בגאווה ובענווה את הצעת הסיכום הזאת, שסוף-סוף שמה, לאחר אלפיים שנות אנטישמיות, הגדרות מדויקות של מהי אנטישמיות, לרבות האמירות המנסות לשלול מהעם היהודי את זכותו להגדרה עצמית ואת זכותו לממש את אותה הגדרה עצמית כאן, במדינת ישראל. ומי שמעקם את האף על הרעיון הזה, שהאף שלו יהיה עקום, כי הבית הזה יאמץ את ההגדרה וישתיק קולות אנטישמיים אחת ולתמיד. חבריי חברי הכנסת, אני גאה להקריא את הצעת הסיכום. איתן גינזבורג (כחול לבן): כי השם, הוא הכנסת ולא כנסת ישראל. תתקן את זה, חתומים על זה, אז הפרלמנט הישראלי צריך להיות, נכון. אז זה נוסח סיכום. אני אקריא את נוסח הסיכום מטעם סיעות תקווה חדשה, יש עתיד, ימינה, יהדות התורה, ישראל ביתנו, הליכוד, הציונות הדתית,

העבודה וכחול לבן. למעשה זה כל סיעות הבית? כמעט כל סיעות הבית עם קונסנזוס מלא. חברים, אני מבקש שקט מופתי. לפחות מבחינתי הסיכום הזה חשוב מאוד. אני מבקש שקט. היו קשובים. בבקשה. הכנסת מאמצת את הגדרת העבודה לאנטישמיות של IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, שזו הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה, לצורך זיהוי של תקריות וגילויים אנטישמיים ולמניעתן כדלקמן: תפיסה מסוימת של יהודים שיכולה לבוא לידי ביטוי כשנאה כלפי יהודים, ביטויים מילוליים וגופניים של אנטישמיות המכוונים כלפי יחידים, יהודים או לא יהודים, ו/או נגד רכושם, נגד מוסדות של קהילה יהודית ואתרים דתיים. כמו כן, מאמצת הכנסת את הדוגמאות המנחות של IHRA להבהרה כדלקמן: ביטויים מעין אלה יכולים גם להיות מכוונים נגד מדינת ישראל, כשזו נתפסת כקולקטיב יהודי.

ביקורת כלפי ישראל הדומה לזו המופנית כלפי כל מדינה אחרת אינה יכולה להיתפס כאנטישמית. לעיתים קרובות אנטישמיות מאשימה יהודים ברקימת מזימות כדי להזיק לאנושות, ולעיתים קרובות נעשה בה שימוש כדי להטיל את האחריות על היהודים בגין כל מה שמשתבש. אנטישמיות באה לידי ביטוי בדיבור, בכתיבה, באופנים ויזואליים ובמעשים, ועושה שימוש בסטראוטיפים אפלים ובקווי אופי שליליים. דוגמאות עכשוויות של אנטישמיות בחיים הציבוריים, בתקשורת, בבתי ספר, במקומות עבודה ובמרחבים דתיים יכולות לכלול גם, אך לא רק, את הנקודות הבאות: קריאה לעזרה או הצדקת הרג יהודים או פגיעה בהם בשם אידיאולוגיה קיצונית או בשם ראייה דתית קיצונית, העלאת התייחסויות זדוניות השוללות מיהודים את אנושיותם, עושות להם דה-הומניזציה, דמוניזציה או מייחסות להם סטראוטיפים כיחידים או כקשורים לעוצמה של יהודים כקבוצה,

אם כי לא באופן בלעדי, המיתוס על מזימה יהודית עולמית לשלוט על התקשורת, הכלכלה, הממשלה או מוסדות אחרים של החברה, האשמת היהודים כעם בהיותם אחראים למעשים שליליים, אמיתיים או מדומים, שבוצעו על ידי אדם יהודי אחד או קבוצה, או אפילו למעשים שבוצעו על ידי לא יהודים, הכחשת קיום מטרת המכניזם,

תאי הגזים והמגמתיות של השמדת העם היהודי בידי גרמניה הנאצית, תומכיה ובני בריתה במהלך מלחמת העולם השנייה,

האשמת היהודים כעם, או את ישראל כמדינה, בהמצאת השואה או הגזמת ממדיה, האשמת אזרחים יהודים שאינם חיים בישראל בהיותם נאמנים יותר למדינת ישראל או בהעדפת האינטרסים של היהודים ברחבי העולם על פני האינטרסים של המדינה שבה הם חיים, הכחשת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, בין היתר באמצעות הטענה שקיומה של מדינת ישראל היא יוזמה גזענית, יישום סטנדרטים כפולים כלפי ישראל בדרישה ממנה לדאוג באופן שאינו צפוי, אינו נדרש מכל אומה דמוקרטית אחרת, שימוש בסמלים או בדימויים הקשורים לאנטישמיות הקלאסית, כמו למשל הטענה שהיהודים הרגו את ישו או עלילות דם, כדי לאפיין את ישראל או ישראלים, השוואה בין מדיניותה העכשוויות של ישראל לבין זו של הנאצים, ראייה קיבוצית של היהודים כאחראים לפעולותיה של מדינת ישראל. עד כאן הצעת הסיכום. זה ציטוט מההחלטה.

חבר הכנסת כסיף, הצעת סיכום. לפני שאני אקרא את ההצעה שלי, אני חייב להגיב לדברי ההבל והבלע, שלא לומר ההסתה, גם של הדובר הקודם,

גם של היושב-ראש, שבדרך כלל אני מאוד מכבד, ואכזב אותי עד מאוד, בלשון המעטה. הרבה מאוד נקודות שפל ראיתי בבית הזה במעט השנים שאני נמצא פה, והיום הוא אחת מנקודות השפל הגרועות ביותר.

משום ששמו להם פה כמה אנשים, שמו להם או לקחו להם את האנטישמיות, אחד מהפשעים האיומים והגרועים ביותר בהיסטוריה האנושית, לקחו את האנטישמיות ועשו בה שימוש פוליטי. מה יותר מבזה מזה, לקחת את אחת העוולות, הפשעים האיומים בהיסטוריה האנושית, ולעשות בה שימוש פוליטי? כי זה מה ש-IHRA עשתה. אני התייחסתי פה וציטטתי מתוך מסמך של מאות פרופסורים להיסטוריה, חוקרי השואה ואנטישמיות, יהודים ואחרים. הם הוציאו מסמך שיוצא נגד ההגדרה של IHRA. מישהו יגיד על פרופ' משה צימרמן שהוא אנטישמי ולא יודע מה זאת אנטישמיות? על זה נאמר: לא תהיה אחרי רבים לרעת, מישהו יאמר על 350 חוקרי שואה, לא תהיה אחרי רבים לרעת,

ורק כבוד היושב-ראש ואיש הפסטיבל סן רמו יודעים? תתביישו, איך אתם עושים שימוש פוליטי. לא תהיה אחרי

תנו לו להקריא את ההצעה. בבקשה. להלן ההצעה שלנו: כולנו חייבים להילחם באנטישמיות ובכל סוגי הגזענות מלחמת חורמה. בדיוק לשם כך, ולא פחות חשוב, למען הזכות להעביר ביקורת, אסור לנו לאמץ את הגדרת העבודה המעוותת של IHRA. כפי שהראו מומחים, היסטוריונים, מומחים בחקר השואה ואחרים במסגרת הצהרת ירושלים, הגדרת העבודה שנתנה הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה,

מוטה ומונעת פוליטית. הגדרה זו, לצד הדוגמאות ש-IHRA נתנה, מתייחסות לכל ביקורת על ישראל והציונות כאל אנטישמיות, ובכך גם מערערות על זכות הביקורת וגם מקטינות מנפשעותה של האנטישמיות האמיתית. הווי אומר, וזאת ההגדרה של הצהרת ירושלים, אפליה, דעה קדומה, עוינות או אלימות נגד יהודים או נגד מוסדות יהודיים מעצם היותם יהודים. זאת ההגדרה של אנטישמיות, לא ההגדרה של IHRA, ובאנטישמיות הזאת חובה עלינו להילחם מלחמת חורמה, ואתם לא מאפשרים את זה. לאור זאת, אנחנו מתנגדים להצעתו של חבר הכנסת האוזר, ותומכים באימוץ ההגדרה של הצהרת ירושלים לאנטישמיות שכרגע הקראתי, הכורכת אותה בשאר סוגי הגזענות, למען המאבק באנטישמיות ובגזענות ולמען הזכות לבקר את המדינה ומוסדותיה. מה תעשה אם הכנסת תאמץ, תודה רבה.

מבקש לנצל את זכותי, חבר הכנסת האוזר, לא מדובר בכמה מאות, מדובר על מעל 1,000 ארגונים ומדינות שאימצו את הגדרת העבודה של IHRA, מעל 1,000. אני לא יודע אם 350 חוקרים חקרו. זכותה של הכנסת לא להזדהות עם אותם חוקרים ולהצביע,

אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי, בבקשה. ולכן אני אומר שזכותה של הכנסת לא לקבל. אני יכול להגיד שכשהייתי בכנס של ראשי פרלמנט ביוון, הרבה, ועשיתי כמה פגישות, לבושתי, בעוד פגישות שקיימתי מחוץ ליוון, הסתבר שכנסת ישראל לא אימצה את הגדרת העבודה לאנטישמיות של IHRA, והבטחתי לטפל בזה. חבר הכנסת צביקה האוזר עשה את זה, ויש לי כמה מילים להגיד על העניין הזה. אז אני אומר, אני לא שמח, אני מתרגש, ממש מתרגש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, קיבלנו או נקבל היום החלטה היסטורית, כך אני מקווה. הכנסת אימצה סוף-סוף את הגדרת העבודה לאנטישמיות של IHRA, הברית הבין-לאומית לשימור זכר השואה. הכנסת מצטרפת ליותר מ-1,000 פרלמנטים, ממשלות וארגונים, מועצות מקומיות, אוניברסיטאות, ארגונים מסביב לעולם, שאימצו את ההגדרה האנטישמית הזאת כבסיס לעבודה. הגיע הזמן לקבוע באופן ברור: כשמאשימים את כל היהודים כקולקטיב באחריות לעוולות שנעשו על ידי יהודי או קבוצה של יהודים, זו אנטישמיות.

כששוללים את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ולא מעמים אחרים, כששוללים את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ולא מעמים אחרים, זו אנטישמיות. כשמפעילים נגד מדינת ישראל סטנדרטים כפולים ודורשים ממנה לנהוג באופן שונה מזה שדורשים ממדינות אחרות, זו אנטישמיות. הכנסת, כבית הנבחרים של העם היהודי, מחויבת להיאבק באנטישמיות על כל צורותיה המכוערות, וזה כולל הכחשה ועיוות של השואה, כמו גם ביטויים אנטישמיים המסתתרים מאחורי אצטלה של ביקורת על מדינת ישראל ושלילת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית. חבריי חברי הכנסת, רק לאחרונה פרסמה הליגה נגד השמצה כי בשנת 2021 נשבר השיא בתקריות אנטישמיות בתוך ארצות הברית. ההחלטה שנקבל כאן היום תעודד פרלמנטים וגופי ממשל ברחבי העולם לאמץ גם הם את ההגדרה הזאת של אנטישמיות ובכך תעזור לאחינו ואחיותינו היהודים ברחבי העולם אשר לצערי חווים את האנטישמיות על בשרם על בסיס יום-יומי. האנטישמיות מכרסמת בערכים הדמוקרטיים הבסיסיים ביותר, והמאבק בה הוא מאבק הכרחי. אני קורא לעוד פרלמנטים מסביב לעולם להצטרף למאבק ולאמץ גם הם את ההגדרות האנטישמיות של IHRA, כדי למנוע מהתופעה המכוערת הזאת להתפשט. אני רוצה להודות לסגן יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת צביקה האוזר על היוזמה החשובה הזאת, ולחברי הכנסת, שיתמכו בה בהצבעה שכרגע אנחנו ניגשים אליה. אימוץ הגדרות העבודה לאנטישמיות מבחינת מדינת ישראל, מאוד מאוד חשוב. תודה רבה. "לתומכיה ובעלי בריתה" ולא "בני בריתה", אם אפשר לתקן את זה, אדוני. אוקיי, "ובעלי בריתה" במקום "תומכי בריתה". בסדר גמור, קיבלתי. תודה רבה. אם כך, אנחנו ניגשים להצבעה על ההצעה, קודם כול נפנה להצבעה על ההצעה של הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד? הצבעה. הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת עופר

נגד, 30, בעד, חמישה. הצעת המשותפת להגדרת האנטישמיות לא התקבלה.

אנחנו ניגשים להצעה השנייה, הצעתו של חבר הכנסת צביקה האוזר ושאר מפלגות הבית, אימוץ הגדרות העבודה לאנטישמיות.

הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת צבי האוזר נתקבלה. יפה, היושב-ראש. בעד, 33, נגד, חמישה. לפיכך אני קובע כי אימוץ הגדרת העבודה לאנטישמיות של IHRA שהביא חבר הכנסת צבי האוזר התקבלה. יישר כוח גם לבית הזה. תודה רבה.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק פרטית לקריאה ראשונה, הצעת חוק הסדרת השימוש בקנביס למטרות רפואיות, התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת שרן השכל, לקריאה ראשונה, בבקשה. חבריי חברי הכנסת שנשארו בשעות המאוחרות, אילצת אותנו להישאר, של המליאה, חלקם ככה מתנמנמים בשעה המאוחרת, אבל בסך הכול, המטרה היא מטרה טובה. תראו, אבל, היום במדינת ישראל יש מעל ל-100,000, חברת הכנסת גולן, תודה. אם אפשר להוסיף לי את הזמן אחר כך,

חברת הכנסת גולן. יש פה כאלה שממש, חברת הכנסת גולן, תודה. עשתה רשימה שחורה, מיקי. עד איזה רמה היא ירדה, אחד כן אחד לא?

די, בסדר, הבנו. חברת הכנסת שטרית, חברת הכנסת גולן, תודה רבה. די.

חברת הכנסת שטרית. בבקשה.

תודה רבה. אז ככה, זה מה שאת. מעלה חוק שאת יודעת שהוא לא יעבור. דמגוגית. אם אפשר, חברת הכנסת גולן, קריאה ראשונה.

היא הכריזה שאני לא רוצה להיות פה,

אני מעלה כאן את הצעת החוק לתיקון הרפורמה של הקנביס הרפואי, שלה ממתינים מעל ל-100,000 מטופלים במדינת ישראל, 100,000 מבוגרים, קשישים, ילדים, נוער ובגירים שמשוועים לתרופה שתיתן מזור לבעיות הקשות ביותר של תפקוד ברמה נורמלית יום-יומית. חלק מחברי הכנסת שנמצאים כאן איתנו, יש להם בני משפחה, ילדים, הורים, אחים שמטופלים בקנביס רפואי. הם מכירים מקרוב את המצוקות. המחלות האלה לא פוסחות על שום מגזר, לא על גיל ולא על מיקום בארץ, יהודים וערבים כאחד. ילדים חולי אפילפסיה שהוריהם נאלצים לשלם אלפי שקלים בכול חודש רק כדי שלא יגיעו בכול יום לחדר מיון, הצעת החוק הזאת מביאה תקציב לאותם ילדים חולי אפילפסיה על מנת שיוכלו לרכוש את התרופה הזאת. מי שהיום יצביע נגד הצעת החוק הזאת למעשה מצביע נגד סבסוד של אלפי שקלים בחודש לילדים קטנים חולי אפילפסיה, שלא יכולים לשמור על שגרה, שלפעמים ההורים שלהם צריכים לקום בבוקר ולהחליט: היום אני אתן לו טיפה כדי שלא יהיה לו התקף אפילפסיה אבל מחר אני לא יכול להרשות לעצמי, כי אותו בקבוקון קטן עלול לעלות לי גם 2,000 שקלים. אתם, חברי הכנסת, חלקכם מכירים את זה מיום-יום, ממה שקורה במשפחות שלכם. הצעת החוק הזאת מביאה מזור למעל 100,000 מטופלים שנדרשים כל שישה חודשים או כל שנה לעבור מסכת ביורוקרטית מטורפת שלא מאפשרת להם להשיג תרופה, חולים אונקולוגיים, מטופלים שאין להם דרך אחרת לחיות חיי שגרה. היום היכולת של כמה עשרות רופאים לתת להם איזה רישיון, שגם להוציא אותו לוקח חודשים שלמים ולפעמים הם נשארים בלי תרופה בכלל, הצעת החוק הזאת פותרת את זה. היא מאפשרת סוף כל סוף מרשם רפואי כמו לכל תרופה מסוכנת אחרת שרופאים בעלי הכשרה יוכלו לרשום אותה ומייתרת את הביורוקרטיה והרגולציה של חודשים שלמים. הצעת החוק הזאת מורידה את הסבך ומסייעת גם למפעלים במדינת ישראל, מפעלים כחול-לבן, ורק בחודשים האחרונים שמענו על מפעל ועוד מפעל ועוד מפעל שנסגרים במדינת ישראל בגלל הרגולציה המטורפת שמושתת עליהם, והם עוברים לחו"ל, לאירופה, לאוסטרליה, לאמריקה, לקנדה, מיסים, עובדים, הכול היה כחול-לבן, ופתאום הם עוברים לשם. הצעת החוק הזאת הייתה מפשטת את ההליכים עליהם ולמעשה מייצרת כאן תרופה כחול-לבן במחיר נמוך יותר, וזה רק על קצה המזלג מה שהצעת החוק הזאת מבקשת לעשות. מי שמצביע היום נגד הצעת החוק הזאת, מי שמצביע נגד, מצביע נגד ילדים, נגד קשישים, נגד סבסוד של תרופה, משהו שלא יוכלו לעשות לפחות בששת החודשים הקרובים עד שתקום ממשלה. במשך שלושה חודשים, שלושה חודשים, מרגע שנפתחה המליאה ונפתח המושב, ניסיתי להגיע להסכמות ולהבנות עם חברי הכנסת, עם סיעות, עם כל סיעות הבית. לצערי פעם אחר פעם סורבתי. אף אחד לא רצה להגיע להסכמות. אף אחד לא רצה לשמוע על הילדים הקטנים, על הקשישים, על הסבסוד של התרופה, ולצערי פשוט נתקלתי בדלת אטומה. האמנתי שאולי עוד קצת ונצליח להגיע להסכמות, אבל לצערי, לא במקרה הזה, משום שכאשר אנחנו כקואליציה היינו 59 ונדרשנו לרוב דרך האופוזיציה, אף אוזן באופוזיציה לא הייתה קשובה לעניין הזה. אף אחד מחברי האופוזיציה לא רצה לשמוע על אותם מטופלים, שנמצאים במצב הכי קשה. אבל אני חייבת לומר שהאכזבה הגדולה ביותר שלי היא מאותן מפלגות ערביות, נציגי הציבור הערבי, שהיום גם הכריזו מעל גלי הרדיו שהם יצביעו נגד. כן, אתם יודעים, חברת הכנסת ג'ידא, שיושב-ראש המפלגה שלה, ביקש להעביר את הצעת החוק הזאת, ממפלגת מרצ, שערכיה, הערכים, המצע, הדברים שמרצ מדברת עליהם, בדיוק על זה, שקודם יחד עם חברי הכנסת של המפלגה הזאת, מגיעה ואומרת שהיא הולכת להצביע נגד ולהפיל את החוק הזה. איך אין לה בושה לעשות את זה.

גלית, אני ממש מבינה שזה כנראה לא מזיז לך. יכול להיות שלבני המשפחה שלך יש מספיק כסף כדי לקנות את התרופה הזאת,

לצערי, יש פה עשרות אלפי אנשים שלא. אז בוא אני אספר לך. אתה חושב שאפשר להעלות בשבוע הבא? בשבוע הבא אנחנו נעלה חקיקות בהסכמה. אין לי שום התחייבות מהאופוזיציה שהיא תסכים להצעת החוק הזאת,

ברגע שאין הסכמה, כפי שלא היה בשלושת החודשים האחרונים, לא תהיה לי אפשרות להעלות את הצעת החוק הזאת. לכן אני מאמינה, אז אני מאמינה, חבר הכנסת אזולאי,

לאופוזיציה, שבמשך שלושה חודשים אומרת לי שהיא תצביע נגד, אני מאמינה לאופוזיציה שהיא לא מוכנה להתחייב שנעביר חוק בעד חוק בשבוע הבא, שיתחייבו להעביר את חוק הקנביס הרפואי הזה בעד חוק אחר של האופוזיציה. הינה, נעביר את זה ליום שני. את לא מאמינה, אבל בהיעדר התחייבות כזאת, אף אחד לא מבטיח שהצעת החוק הזאת פשוט תתקבל. אבל את תכף עולה, נכון? חברת הכנסת דיסטל, את תכף עולה. ולכן החלטתי להעלות את הצעת החוק הזאת, אני מעיר לאזולאי,

ולהציג בפני אזרחי ישראל מי התחייבו במצעי הבחירות, בהבטחות הבחירות, לתקן את הרפורמה הנוראית הזאת, בנושא הקנביס הרפואי ומי פשוט מדבר ומשקר להם פעם אחר פעם. שנים הם ממתינים שמישהו יסייע להם.

לצערי, אנחנו פשוט נתקעים בדלת אטומה. לצערי הרב. אני מבקשת מכל חבריי פה לבוא ולהצביע בעד הצעת החוק החשובה הזאת, שלמעשה בפעם הראשונה תסייע ותטפל ביותר מ-100,000 ילדים, בגירים, מבוגרים, קשישים, יהודים, ערבים, שממתינים, רק ממתינים, למזור, ולא תתלו אותם על העץ לעוד שישה חודשים. תודה רבה לך, ובוא נראה באמת מי יצביע בעד הצעת החוק. תודה רבה לחברת הכנסת השכל. רשימת הדוברים: אופיר כץ, איננו, חברת הכנסת שטייניץ, איננו, חבר הכנסת ביטון,

חבר הכנסת אמסלם,

חבר הכנסת לוין,

חברת הכנסת סלימאן,

חבר הכנסת גפני, איננו, חבר הכנסת טיבי, מוותר, חבר הכנסת אבידר, איננו, חבר הכנסת סעדי, איננו, חבר הכנסת פרוש, איננו, חבר הכנסת עודה, מוותר, חבר הכנסת אזולאי, איננו, חבר הכנסת רון כץ, איננו, חבר הכנסת אבו שחאדה, איננו. חבר הכנסת אמיר אוחנה? אני מעביר את רשות הדיבור לחברת הכנסת דיסטל. חבר הכנסת גלנט,

חבר הכנסת אייכלר,

חבר הכנסת מעוז,

חבר הכנסת פטין מולא, איננו, חבר הכנסת טסלר, מוותר, חבר הכנסת פינדרוס,

חבר הכנסת סמוטריץ' איננו, חבר הכנסת קושניר,

חבר הכנסת שיקלי,

חבר הכנסת אשר,

מוותר, חבר הכנסת יואב בן צור, מוותר, חבר הכנסת אופיר סופר איננו, חברת הכנסת יאסין, איננה, חברת הכנסת וסרמן, איננה. אני רוצה, אני יֶשני. אני יֶשננה.

אוקיי, תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. חברים, כולנו יודעים שנשארנו פה כי שרן השכל, חברת הכנסת שרן השכל רצתה להשפיל אותנו, לעשות לנו שיימינג על זה שכולנו ידועים כפרו-לגליזציה ועכשיו נצביע נגד. אוי אוי אוי.

חברת הכנסת השכל, careful with what you wish for, כמו שאומרים. אני אוחזת בידי כרגע, חברת הכנסת השכל, מכתב שהוא הודעה לציבור מיושב-ראש עלה ירוק, עו"ד חץ-דוד. הוא כתב לי את זה לפני שתי דקות וביקש שאני אקריא לך,

להלן מכתבו של יושב-ראש עלה ירוק לחברת הכנסת השכל: שרן היקרה, אני כותב לך מכתב זה בצער. אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, אך כנציגה של קהילת צרכני וצרכניות הקנביס, נכשלת. בתחילת הדרך, כאשר חששת לומר שאת בעד הסדרת שוק הקנביס, ורק בעד הפסקת הפללה, והגשת הצעת חוק עקומה, בניגוד להדרכתי, לא כעסתי עלייך. קיבלתי את הפשרנות כלגיטימית, כי היית חברת ליכוד צעירה שלא רצתה שיפעלו נגדה, אבל כבר אז היו ניצנים של פחדנות. כמה את מצטערת שהשארת אותי פה, שרן? אני לא מאמין, לא לא לא, פליז, פליז, פליז. אני ממשיכה: ואז הצבעת בעד חוק הקנסות של ארדן ואמרת שזה הישג. זה היה שקר אז, שרן, וזה שקר גם היום, שרן. את גיבית החמרה של הענישה כנגד צרכני הקנביס ובגללך, שרן השכל, קיבלנו מעל ל-50,000 קנסות, ונגזלו מצרכני הקנביס מעל 60 מיליון ש"ח, שרן השכל. ואז הגיעה ממשלת החילופים בין נתניהו לגנץ. מבחינת צרכני וצרכניות הקנביס זו הייתה ממשלה שקידמה לגליזציה, ביטול הרישום, ההפללה והסדרת שוק הקנביס, כולל אפשרות לרכישה לכל מי שמעל גיל 21,

שרן השכל, העדפת להפיל את ממשלת הלגליזציה רק כדי ללכת עם סער. גם אז ויתרנו לך. ואז הגיעה הממשלה הזאת, ופרסמתם שיש התחייבויות בהסכמים הקואליציוניים להסדרת שוק הקנביס. זה היה שקר מהיום הראשון,

סתם ספין תקשורתי, כי בנט ועבאס לא היו חתומים. ואכן, כאשר החוק שלך הגיע להצבעה, surprise, הוא נפל. ולא כעסנו עלייך, אבל אז פנינו לסער וביקשנו ממנו לבטל את הרישומים הפליליים, והוא סירב. מה היה הטיעון שלו? שהמחשב נפל לו ולא מרשה לו. מה את עשית? כלום, שרן השכל. את מחאת כפיים. ואז גדעון סער האריך את חוק הקנסות באמצעות תקנות מינהליות, ואת היית שותפה מלאה לשקר של סער שלפיו אין יותר הפללה. תתביישי לך, מילים שלו, לא שלי. לא רק שלא התנגדת למרמה הזו, שרן השכל, אלא את תמכת ופרסמת פוסטים כמה גדעון סער חכם ואחלה, כאשר מדובר,

מילים שלו, באדם רשע שהתעלל בך,

לא פעם,

ואני זוכר איך הוא צרח עלייך. עוד שני משפטים, אדוני היושב-ראש: במשך שבועות אנחנו דורשים ממך להעלות את הצעת החוק ולא לחכות להתמוטטות הממשלה, ואת דוחה אותנו בשם פופוליזם.

אחרי שאין כלום, את מנסה להוציא סיבוב תקשורתי לקראת בחירות, הגב' השכל?

המשמעות היחידה להעברת החוק הזה היא הישג עלוב לחיזוק האגו של שרן השכל. חברת הכנסת דיסטל, תודה.

את סתם מרמה ציבורית.

תתביישי לך, לא.

על הניסיון העלוב הזה.

סיימתי. בפעם הבאה אל תשאירי אותי כל כך מאוחר רק כדי להשפיל אותי. תודה, חברת הכנסת השכל. אני נהניתי. לא.

חבר הכנסת קרעי, קריאה ראשונה. איך אתה רואה אותי? אין ברירה, נצטרך להצביע נגד.

חבר הכנסת רוטמן, בבקשה. אחד מכל מפלגה, אמרו.

קרעי, אתה כבר בשתי קריאות, תשים לב.

קרעי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת,

תודה שאתה נותן לי שלוש דקות, כי אם לא היית קוצב,

יש לי פה שעה. מלבד העובדה שכל מה שגלית הקריאה במכתב של חץ-דוד חוויתי על בשרי, ואפילו אין לי זכות הצבעה בוועדת החוקה, אבל כשהקואליציה הזאת הביאה את החוק שיסדיר את הקנסות המינהליים שיטילו על משתמשי הקנביס, אני אמרתי להם: מה אתם עושים? עד עכשיו זה עוד היה איזה משהו לא מוסדר, איזו תקנה שלא תמיד משתמשים בה עכשיו אתם מקבעים מס קנביס חדש, שיטילו קנסות מינהליים, ואפילו לא יגידו: צריך אולי ללכת למשפט, או מישהו יבקש להישפט. זה מה שהממשלה הזאת עשתה למען משתמשי הקנביס בישראל. גם מה ששמענו את שרן מדברת קודם, היא אמרה למה היא מעלה את זה היום. היא מעלה את זה היום כי היא לא רוצה לחכות עם זה לוועדת ההסכמות של עוד שבוע, אחרי שתיפול הממשלה, בעזרת השם. למה היא לא רוצה לחכות לוועדת ההסכמות? לא בגלל שידרשו ממנה איזה תשלום, חס ושלום, ואז היא אולי תצטרך גם לעשות משהו לטובת עם ישראל ולא רק לטובת הפריימריז שאין להם בתקווה חדשה. זו אולי סיבה אחת שלא. אבל הסיבה השנייה שהיא לא רוצה לעשות את זה היא כי אז לא יהיה לה image. מתחילת הדיון, ואני לא יודע, אדוני היושב-ראש,

היא בלייב פייסבוק, בשידור מתחילת הדיון, כי היא חושבת שזה יעזור. יש עוד שניים

והנכונה של משתמשי הקנביס בישראל עושה את זה בצורה חכמה, מוסדרת, מגיע להסכמות, והכי חשוב, הוא לא עושה את זה כשראש מפלגתו ובכלל כל המפלגה שלו בניגוד עניינים. למה? כי נותן הערבות המרכזי של תקווה חדשה, שאפילו כלול בהסדר ניגוד העניינים של גדעון סער על ידי היועץ המשפטי לממשלה, הוא מי שעוסק בקנביס רפואי. בהתחלה חשבתי למי שרן עושה את הלייב פייסבוק, למתפקדים. הוא במקרה מכסרא-סמיע, שמחה? חשבתי ששרן עושה את הלייב פייסבוק להמוני המתפקדים. הוא במקרה מכסרא-סמיע, האיש הזה? יש לי עוד 50 שניות,

חשבתי שהיא עושה את זה להמוני המתפקדים של תקווה חדשה לצורך הפריימריז, ואז גיליתי שיש רק מי שחותם על הצ'קים של תקווה חדשה. אז מסתבר שהלייב הזה הוא רק לאיש שנתן את הערבויות במיליונים לתקווה חדשה, כדי שאולי ישריינו אותה ברשימה החדשה, שלא תעבור את אחוז החסימה. אז אני מציע לשרן: אם את רוצה להעביר משהו, יש דרך לעשות את זה, והדרך הטובה ביותר היא להצטרף לקואליציה שאולי רוצה לעשות את זה, אם רק תפסיקי את השותפות שלך עם תומכי הטרור, תבואי לקואליציה, ואני בטוח שכל יוזמה חשובה למען משתמשי הקנביס הרפואי תוכל לעבור בקלות. רק שאת מעדיפה ללכת לבחירות, לעשות קמפיין, להשאיר בחוץ את החברים שלך מהעבר ואת האויבים שלך מההווה,

ולשתף פעולה עם תומכי טרור רק כדי לדפוק את משתמשי הקנביס בישראל.

תמוה מאוד בעיניי. תודה רבה. רשימת הדוברים סגורה. חבר הכנסת קיש,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, שרן השכל, אני מקווה שהפייסבוק לייב שלך מכוון לבמה, כי אני רוצה שכל מי שעוד חושב שהוא מסתכל שם, שידע שאין בחוק הזה כלום. חוק פופוליסטי, מיותר, והאמת, את יודעת, כי אמרתי לך. זה חוק רע,

הוא גם נופל. תבינו את האבסורד, אמרתי לה: שרן, תחכי שבוע, תהיה ועדת הסכמות. אם זה כל כך חשוב לך, לא אכפת לי, אין בזה כלום, אבל לא.

אנחנו אמרנו: להראות לקואליציה הזאת שהם נופלים, שהם נפלו. זו הקואליציה שלך. היית איתה שנה. זו האחריות שלך. ומה עשית? הבאת חוק שאין בו כלום,

רק מפריע, בלי הסכמות, ואני לקחתי עכשיו מגלית את הסוף של המכתב, כדי שכולנו נהנה, כי לא היה לך זמן, היושב-ראש אמר: לסיים,

לסיים.

יש לנו שתי דקות ועשרה, ואני אקרא לך את המכתב שהתקבל מיו"ר עלה ירוק, עו"ד חוץ-דוד,

אז הינה, תשמעי עוד פעם.

הערב. ואז הגיעה הפארסה של חוק הקנביס הרפואי. אם מישהו מהממשלה, זה היה מעניין אותו, אולי זה היה עובר. אבל כולם עבדו עלייך בעיניים, ופעם אחר פעם אמרנו לך את זה, אבל את בשלך. במשך שבועות דרשנו ממך להעלות את הצעת החוק ולא לחכות להתמוטטות הממשלה, ואת דוחה אותנו. אז עכשיו, כשזו קריאה ראשונה, ואין בזה כלום, את מנסה להוציא סיבוב תקשורתי לקראת הבחירות? המשמעות היחידה, דברים שלו, לא שלי, להעברת החוק הזה היא הישג עלוב לחיזוק האגו שלך. אין לזה שום משמעות חוקית. סתם מרמה ציבורית. תמשכי את ההצבעה. תפרקו כבר את המפלגה העלובה שלכם "תקווה שהייתה חדשה והיום היא סתם חרטא" טוב, את זה כבר הוא אומר על דעתו, אז שלא יישמע שאני אמרתי.

תנהלי משא ומתן להקמת ממשלה חלופית, ואז אולי תעבירי את הלגליזציה או את החוק הזה, לא עם השותפים שיש לך היום. והאמת, הוא כותב פה בשורה האחרונה: ותתביישי לך על הניסיון לספין העלוב הזה. לא לא לא. אני אומר לך, יש לכם שר בריאות, חבר הכנסת בן גביר, לא. תגיד את זה על שר הבריאות שלהם. שקט. אני אומר את זה, אני אומר לכולם, אני אוציא אתכם.

אני אוציא אתכם החוצה.

בבקשה, תסיים. אני אומר לכם, יש לכם שר בריאות כושל. כל הקשקוש של החוק המטופש הזה קיים בסמכויות שלו, לא צריך חוק. הוא פשוט לא עושה כלום, בדיוק כמו הממשלה שלכם. ואתם יודעים מה, אני טעיתי, אמרתי: זה לא ייגמר.

תודה רבה. חבר הכנסת קרעי, בבקשה.

חברת הכנסת השכל, בבקשה. אימאל'ה, אימאל'ה. חברת הכנסת דיסטל. היא תעשה לנו שיימינג. חבר הכנסת אוחנה, זה לא יאה. אוי, חברת הכנסת דיסטל, שבי בבקשה במקומך. שרן תעשה לנו שיימינג. שבי בבקשה במקומך.

אוי אוי אוי. בבקשה. איך נצא החוצה?

היו"ר, אני לא חושב, אוקיי. חברים יקרים, אני מבקש שקט. קודם כול, אני רוצה להתייחס לכמה דברים שנאמרו כאן. בואו נתחיל עם חברת הכנסת דיסטל, שבאמת לדעתי לא הגיעה אפילו לא לדיון אחד במה שקשור לחוק הקנביס הרפואי, ולא הייתה כאן גם בכנסות הקודמות ולא יודעת מה באמת היה עם רפורמת ארדן.

אז אולי כדאי שאני אספר לה, חברת הכנסת דיסטל. מה למעשה קרה שם.

חברת הכנסת דיסטל, כאן במליאת הכנסת השר לשעבר ארדן, שהיה השר לביטחון פנים, רצית לעשות שיימינג.

והעביר את אותה רפורמת ארדן, אדוני היושב-ראש, אין שעון. אין לה הגבלה.

תבדוק.

שאת דיברת עליה, שלא נראה לי שאת באמת יודעת בכלל מהי ועל מה היא מדברת, אני עליתי כאן לבימת הכנסת מתוך הקואליציה שבה הייתי,

והטחתי בו שאותה רפורמת ארדן היא רפורמה לא טובה, אבל את, חברת הכנסת דיסטל, לא תביני מה זה. את לא תביני מה זה לקום מתוך קואליציה או אופוזיציה ולעשות את הדבר הנכון כשאת יודעת שאותה רפורמה היא לא טובה לאזרחי ישראל. וזו המציאות. באומץ רב קמתי והצבעתי בניגוד למשמעת הקואליציונית שהייתה. אני באתי ונאמתי כאן מעל, והטחתי את הדברים הקשים האלה בשר לביטחון הפנים.

הקשקושים וההבלים האלה, שלמעשה נאמרו לפני כן, ואני לא חושבת שאת אפילו יודעת על איזה נושאים דיברת, בואו נשים את זה שנייה בפרופורציה ובואו נשים את האמת כאן על השולחן. הדבר הנוסף הוא לעניין מפלגת עלה ירוק. מאוד תמוה אותו מכתב שבאמת הגיע לידיה של חברת הכנסת דיסטל. מפלגת עלה ירוק הכריזה שהיא הולכת להתמודד בבחירות הקרובות. בסופו של דבר, קהל צרכני הקנביס, ובטח שמטופלי הקנביס, ראו את העבודה הרבה שאני עשיתי בשנים האחרונות לקידום הנושא הזה. כמעט אף חבר כנסת לא הסכים לשלם מחירים, לא פוליטיים ולא תקשורתיים ולא פרלמנטריים, כפי שאני שילמתי בשבע השנים האחרונות, כדי לעמוד על הנושא הזה. ברור לי ואין לי ספק שגם מפלגת עלה ירוק, שהכריזה שהיא הולכת כנראה להתמודד בבחירות הקרובות, יהיו בחירות, ויש תחרות על אותו קהל מצביעים, ולכן אין לי ספק שגם חברת הכנסת דיסטל תשתמש בכל חומר תעמולה שיגיע עכשיו. אבל בסופו של דבר אני מאמינה שרוב הקהילה של המטופלים ושל צרכני הקנביס רואים את הפעילות, הם רואים מי עובד, הם רואים מי קידם. לכן, גם בעניין הזה אני לא כל כך מודאגת. וחבר הכנסת רוטמן, שבא ואומר וטוען: למה עכשיו? או למה לא הגענו להסכמות?

אני שלושה חודשים מנסה להגיע איתכם להסכמות ולהבנות, ואף אחד. כולם אמרו בצורה מאוד מאוד ברורה: אין שום סיכוי שנגיע לפשרה בעניין הקנביס הרפואי,

להמשיך עוד שבוע ולשאול ועוד שבוע ולשאול? למעשה, לא השארתם שום ברירה אחרת. עכשיו, פתאום בדרך נס, פתאום יואב אומר: אבל בשבוע הבא נגיע להסכמות. בשבוע הבא יעלו למליאת הכנסת אך ורק חוקים שמגיעים בהסכמה, ולכן היכולת או השליטה בהצעת החוק הזו כבר לא בידיים שלי. אם האופוזיציה תחליט עוד פעם, כפי שהיא החליטה בשלושת החודשים האחרונים, להתנגד להצעת החוק הזו ולא להגיע להסכמות בכוונה, אין לי יכולת להעלות יותר את הצעת החוק הזו, משום שאנחנו הולכים לבחירות. אני מקווה שיהיה לחברי הכנסת מהאופוזיציה את הלב לא לפגוע ביותר מ-100,000 מטופלים בקנביס רפואי. אני קוראת לכולכם להצביע בעד הצעת החוק.

תודה רבה. שרת החינוך, בבקשה. ביקשה.

שמית? אוקיי, בסדר.

אם כך, חברי הכנסת, נא להתיישב. אין מה למהר, אנחנו ניגשים להצבעה שמית. בבקשה, סגנית מזכיר הכנסת, להקריא את השמות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד נגד שרן השכל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח חברת הכנסת השכל, בבקשה שבי במקומך.

אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, נגד יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח חברת הכנסת גולן, את כבר הצבעת. אני לא רוצה, מספיק, מספיק. (קוראת בשמות חברות הכנסת) אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת חבר הכנסת אבוטבול, יש לך חוב אצלי של שתי קריאות. לא כדאי. החובות האלה מהצוהריים.

אני שומר. אתה אל תגיד לי מה מצטבר, מה לא. חוב הוא חוב. מיקי, זה לא מצטבר? מצטבר. גם לך יש. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ניר ברקת,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד נגד מסע הקמפיין, של שרן השכל על חשבון צרכני הקנביס, נגמר הספין הפוליטי, די, די, מספיק. די, שבי, בבקשה. שרן, חבר הכנסת אוחנה, תודה. (קוראת בשם חבר הכנסת) צבי האוזר, בעד כל הכבוד. חברת הכנסת דיסטל, תודה רבה. לכי לשתות קפה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) צחי הנגבי, נגד שרן

אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר,

אחמד טיבי, נגד

אלון טל, אינו נוכח יעקב טסלר,

דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, נגד מאיר כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת גבי לסקי,

יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת הקהל מאחור, אתם עוד לא חברי כנסת. אני אוציא אתכם. מספיק.

אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, נגד מנסור עבאס,

איימן עודה,

חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכחת יסמין פרידמן, בעד

אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, זה מסובך, אני נגד, אבל אני לא יכול להצביע. אני לא משתתף.

אינו משתתף בהצבעה גלעד קריב,

קרעי, נגד חבר הכנסת קרעי, שב במקומך, בבקשה. חבר הכנסת קרעי, שב במקומך. חבר הכנסת אבוטבול, שב במקומך. תודה. בבקשה להמשיך. (קוראת בשמות חברות הכנסת) מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, חבר הכנסת קריב, תודה. חבר הכנסת קריב, תודה. חבר הכנסת אבוטבול, שב במקומך. חבר הכנסת אבוטבול. זה עם כשרות של בד"ץ. אמריקה מחכה לך.

שמענו. לך לאמריקה, אבל הוא יהודי, ויהודי כשר. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכל רוזין, אינה משתתפת בהצבעה שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת נא לקרוא פעם נוספת. בבקשה.

אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת היי, מה זה?

אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח סליחה. ניר ברקת הצביע קודם נגד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אלון טל, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, אינו נוכח

אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יעל רון בן משה, אינה נוכחת אלון שוסטר,

אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא במליאה, לא הצביע ומעוניין להצביע? אין אחד כזה, ולכן ההצבעה הסתיימה. בבקשה לספור. לא התעייפה לך היד? הרי אתה לא מצלם, אבוטבול. לא התעייפה לך היד? אתה גם לא מצלם. למדתי ממנה איך עושים את זה. הוא לא מצלם. מאמינה בו, זה יקרה רק כשתלכו הביתה. שאת תשבי ערוץ 13, 12, איפה בועז? אחוז החסימה, 23:00, יום ארוך. יש לכם עוד כוח להחליף מהלומות? מיקי, נפלתם, סגרתם את המושב בעוד נפילה. יאללה, עמית סגל אמר שאתם מחוקים. הינה, אקורד הסיום של